שאילתות דחופות 9 125. פתיחת התחרות ופיקוח על המחירים בשוק המחזור 9 גילה גמליאל (הליכוד): 9 השרה להגנת הסביבה תמר

לילה קשה.

השאילתה הדחופה היא בנושא פתיחת התחרות ופיקוח על המחירים בשוק המחזור. בשוק המחזור בישראל, כבוד היושב-ראש, לא מתקיימת תחרות ואין פיקוח על המחירים. ברצוני לשאול את השרה: 1. האם המשרד להגנת הסביבה מתכוון לפתוח את התחרות בשוק המחזור לחברות נוספות? 2. האם המשרד מתכוון לפקח על המחירים בשוק המחזור? תודה. תודה לחברת הכנסת גמליאל על השאלה. קודם כול, רק להגיד שיש בשוק המחזור, מה שנקרא, שלושה חוקים מרכזיים, ובכל אחד מהם המצב שונה. במחזור פסולת אלקטרונית,

יש תחרות בין שני גופים מוכרים, בשוק הבקבוקים, חוק הפיקדון, יש תחרות בלי גופים מוכרים,

שהולכת ומחריפה,

די עזה וגם משפיעה על השוק.

את ככל הנראה מדברת על שוק חוק האריזות. לא. אני רוצה לדעת באופן כללי, אם את יכולה יותר לפרט, שהציבור ידע, על כל התחרות, כי אני פחות ערה לזה שיש,

שלושה חוקים: חוק מחזור פסולת אלקטרונית, יש תחרות בין שני גופים מוכרים.

שני גופים שקיבלו הכרה,

והם מתחרים. אגב, הציבור גם מרגיש בתחרות הזו. אם מישהו מכם לאחרונה קנה מכשיר אלקטרוני או חשמלי, על הקבלה כתוב, על החשבונית, שאותו גוף חייב לבוא ולפנות בעבורך את המכשיר הישן, ולהביא אותו למחזור. וזה באמת שוק שעובד מאוד מאוד טוב. אפשר גם להתלונן וכו'. בחוק הפיקדון, מחזור הבקבוקים, יש תחרות שהולכת ומתפתחת בחודשים האחרונים בין כמה חברות. אין הכרה. אין גוף מוכר ואין הסדרה של התחרות עצמה. אני רוצה לשמוע על זה יותר, כמי שעיגנה בצו את חוק הפיקדון על בקבוקים גדולים, שנכנס לתוקפו, ולא מאפשר עדיין לציבור הרחב לממש את הזכות הזו,

מכיוון ששולחים אותו עדיין לרשתות המזון עם 50 בקבוקים גדולים בשקית, במקום לדאוג לכך שיהיו מכונות בכל רחבי הארץ, במוסדות ציבור, כפי שהיה אמור להיות מלכתחילה.

אז איזו תחרות מחזור מתבצעת? אני אשמח לדעת, כדי שהציבור ידע, פשוט, זו שאלת ההמשך. כיצד הוא יכול למחזר גם את הבקבוקים הגדולים ולקבל את כספו.

זו שאלת ההמשך. השרה לשעבר גמליאל שולטת בחומר.

אני קודם אענה על השאלה הראשונה ואז על השנייה, או שנתחיל מהשנייה?

בסדר גמור.

אני דווקא אתחיל מהשאלה הזו, כיוון ששאלת. בחוק הפיקדון,

את באמת החלת את ההרחבה,

כללים בחוק, למשל, אותם 50 בקבוקים. זה דבר שמופיע בחוק עצמו. בהחלט מתפתחת תחרות, ואפילו תחרות מאוד מאוד מעניינת, מעניין מאוד לעקוב אחרי השוק הזה, בין החברות. זה שוק שבו ההסדרה לא קובעת גוף מוכר, וגם לא גופים מוכרים. ישנן חברות מסחריות, אני לא אנקוב בשמן בגלל שהן חברות מסחריות, אבל בהחלט יש יותר מאחת וגם יותר משתיים, שחותמות על הסכמים גם עם רשתות השיווק. ובהחלט, חברת הכנסת גמליאל, דרך המלך להחזיר בקבוקים היא ברשתות השיווק, מכיוון שזה המקום שבו הציבור קונה את הבקבוקים. היצרניות, שזה חוק אחריות יצרן, הן אלה שאחראיות על הפסולת שהן מייצרות ומוכרות לנו, על פסולת הפלסטיק הזו. הן גם אחראיות לאסוף את הבקבוקים האלה בחזרה. החוק מטיל עליהן חובה, ומטיל גם על רשתות השיווק. אנחנו, בימים אלה יחד עם מרכז השלטון האזורי, באמצעות חברת משקל, עובדים על מודל עסקי להציב מכונות במימון המשרד להגנת הסביבה, ושהתפעול והפינוי שלהן, זה המודל הכלכלי שמגובש לאותם מקומות מרוחקים, ביישובים פריפריאליים, כאלה שלא משורתים על ידי רשתות שיווק כדי לספק פתרון משלים לדרך המלך, שהיא ברשתות השיווק. ובאמת השוק הזה מתפתח ממש בימים אלה בצורה מאוד מאוד מעניינת. זה לשאלה השנייה. אני חוזרת לשאלה המקורית,

אני מניחה, ככל הנראה דיברה על חוק האריזות, על הפחים הכתומים. וכאן באמת יש גוף מוכר אחד. השאלה אם להכיר בגופים נוספים או לא מונחת ממש בימים אלה גם על שולחן גורמי המקצוע וגם על שולחני. כבר קיבלתי סקירה ראשונה בתחום הזה של המגמות מה לדעת חברת ייעוץ וגורמי המקצוע של המשרד זה יעשה. זה נמצא בבחינה מאוד מאוד מדוקדקת, כאשר העיקרון המנחה הוא רמת השירות לאזרח. תחרות, צריך לזכור, היא לא מטרה בפני עצמה. היא אמצעי. וכאן נשאלת השאלה, האם פתיחת השוק לגופים מוכרים נוספים תשפר את רמת השירות לאזרח, לא תפגע בו אבל תביא תועלות אחרות, או חס וחלילה היא תרע אותו, וזה יהיה הקריטריון המכריע, הקריטריון להחלטה הזו. רק להגיד שבחלק השני של השאלה שלך, במסגרת תנאי ההכרה של אותו גוף מוכר, שהוא חברה לתועלת הציבור, מאושרים תעריפי דמי הטיפול.

דמי הטיפול האלה הם חלק מתנאי ההכרה, הם שוויוניים לכל היצרנים והיבואנים הקשורים בהסכם עם התאגיד, כפי שדורש החוק. כך שנושא המחירים, שעלה בשאלה שלך, מטופל במסגרת תנאי ההכרה. טוב, אז אני אשאל כדי לחדד את עצם הדברים. אז ניגע בשני הדברים שהגבת עליהם. הראשון, זה לגבי הבקבוקים הגדולים. מכיוון שנתנו שנה שלמה של היערכות לציבור ולגופים עצמם, עושה רושם שב-1 בדצמבר אף אחד לא היה פשוט מוכן. ועל כן, היום ההיבט של המחזור של אותם בקבוקים עדיין לא נכנס בתנופה. אז אפשר לטעון שאלו חבלי לידה, אבל חבלי לידה נתנו להם מעל שנה. כלומר, איפה רואים את הסוף? איפה רואים את זה שנכון להיום את מדברת איתי על דברים שכבר נעשו במשרד.

דיברת על כך שבעצם עכשיו מדברים על כך שייתנו לאזורים הפריפריאליים את הסיוע. אבל הסיוע הזה, כבר סיימנו אותו כבר בתקופתי. כשאני הייתי שרה, כבר הקצינו 100 מיליון שקלים מקרן הניקיון בדיוק למען זה, למען שחרור הפקק הזה, שלא יהיה מצב שבאמת הציבור יצטרך לבוא בהמוניו ולהתמודד עם 50 בקבוקים בכל פעם מחדש, עד 50 בקבוקים, וכן לאפשר לו את מה שקיים בכל העולם, לא המצאנו את הגלגל, בזה שהם יוכלו להסתייע בפתרון המכונות האוטומטיות.

מה שאנחנו עשינו, עשינו את עבודת המחקר עם אותם גורמי מקצוע שנשארו במשרד. הדברים האלה כבר היו, כבר עברו את כל הגורמים. ההחלטות התקבלו. המשאבים הוקצו.

אתם כבר לא שמים לב, עברה כמעט עוד שנה מאז שאתם בתפקיד, כבר תשעה חודשים, שמונה-תשעה חודשים, ועדיין זה לא זז. משהו שם עדיין תקוע. ואני שואלת את השרה ממקום שאני רוצה שהדברים יצאו לפועל בצורה הטובה ביותר, והזמן שבו מבקשים מהציבור לבוא ולהטמיע את השינוי, ולקבל גם את הכסף שלהם חזרה, של הפיקדון. אנחנו דיברנו על זה, ואת זה גורמי המקצוע גם אמרו לנו בזמנו, שהמחזור לא אמור להיות רק ברשתות השיווק, הוא יכול היה להיות בכל מוסדות הציבור. תלמידים בהחלט היו יכולים לבוא עם הבקבוקים למכונה שקיימת במוסדות חינוך, וכן אפשר היה לגוון את ההיבט של היכן מציבים את המכונות. ונעשתה על זה עבודה מאוד מאוד יסודית, שלוותה על ידי מנכ"לית משרדך. ואני רוצה להבין מדוע, וזה תמיד בסדר, אפשר לקבל החלטות אחרות, מדוע לדעת השרה לא היה צריך להתקדם עם מוסדות הציבור? מלבד רשתות השיווק, שממילא היו צריכות להיכנס, זה היה מאיץ את קצב ההטמעה של הנושא. אפשר היה ליצור עם זה סיוע אמיתי לציבור, ולקבל את מה שאנחנו רוצים, בסופו של יום: למחזר באופן אמיתי את הבקבוקים הללו, גם הגדולים וגם הקטנים. זו שאלה לגבי הסוגיה של המחזור. לגבי חוק האריזות, אני חושבת שכאן עדיין אין את כל החברות שהצטרפו לגוף אחד שקיים היום. הסכומים נעשים גדולים, עם עליות מחירים, כתוצאה מזה שאין להם תחרות ואין בעצם גם אפשרות להכיל את כל הגופים. והמשרד לא ממש נותן את המענה גם לגבי ההצטרפות של כלל הגופים שמחויבים בעצם להיכנס תחת אותה חברה. את אומרת שזה לפתחו של משרדך. אני גם בתקופתי ביקשתי, אז מה השאלה? אז השאלה היא בדיוק מה ששאלתי כאן, כי אין לזה באמת תשובה. מה שנאמר לי הוא שזה נמצא על השולחן. אבל כבוד היושב-ראש, זה היה גם על השולחן שלי ונאמר שזה בבדיקה. האם הבדיקה הזאת תסתיים מתישהו? האם באמת תתקבלנה פה החלטות שבסופו של יום ייתנו את הסיוע האמיתי לציבור, שיוכל לבוא ולמחזר? ועוד שאלת צד סביב זה, זה סמינר באוניברסיטה.

כי זה נושא שבאמת יש בו מורכבות, כבוד היושב-ראש. השאלה הנוספת היא, כבוד השרה: האם ראית לנכון לצרף בקבוקים נוספים לפיקדון? כלומר, למה לא להוסיף את כל הבקבוקים של השמפו, חומרי הניקוי? כפי שאת רואה אותם היום, אנחנו רואים אותם בעיקר נזרקים לפחים. ובעיקר, בסופו של יום, הולכים לפחים. למה יש את ההבחנה הזאת בין בקבוקי משקה לבין שאר הבקבוקים? והאם את באמת בוחנת את הסוגיה הזו גם כן, כדי לתת לנו בשורה בעניין הזה? תודה רבה. אני אענה אחת אחרי השנייה על שלוש השאלות הנוספות. שאלה ראשונה, לגבי החוק הפיקדון. כפי שידוע לך היטב, חברת הכנסת גמליאל, המענה במוסדות הציבור וכו' מראש יועד, גם על פי החלטתך, להיות מענה משלים לדרך המלך, שהיא ברשתות השיווק.

רשתות השיווק, כפי שידוע לך היטב, וגם היצרנים והיבואנים, יצאו למהלך משמעותי מאוד, גם משפטי, גם ציבורי, גם פרלמנטרי, בניסיון, א. לא להכניס את החוק לתוקף,

לנסות לדחות אותו בכל מיני טענות שונות ומשונות. כתוצאה מזה, גם ההיערכות של השוק, למרות ההפצרות ולמרות החוק ולמרות הקביעה הברורה של המשרד בתקופתך ובתקופתי, השוק, ככה, הגיב, נאמר, באיחור מסוים, ואפילו אני אגיד בסרבול. אני לא חשבתי שנכון שכספי ציבור של המשרד להגנת הסביבה, של קרן הניקיון, של הרשויות המקומיות, ישמשו כדי לסבסד או להחליף את רשתות השיווק ואת יצרניות המשקאות בישראל.

חברת הכנסת גמליאל, שאלת באריכות רבה. אני משיבה לפחות באותה, לא, אבל את מטעה את הציבור.

אני לא ראיתי לנכון שהמהלך הזה בכספי הציבור יבוא בנעלי האחריות בחוק של הגופים המסחריים. אכן, קיימת החלטה משלימה במקומות הפריפריאליים, במקומות שבהם הקנייה היא במכולות, במקומות שבהם לא מקבלים שירות על ידי רשתות השיווק. גם שם,

לא מספיק לקנות את המכונה ולהציב אותה, צריך לתפעל אותה, צריך לרוקן אותה, צריך לאסוף ממנה.

אנחנו עובדים עם מודל כלכלי, בהובלת מרכז השלטון האזורי, יחד איתנו, מכיוון שהרבה מהמקומות, אותם מקומות פריפריאליים,

נמצאים במועצות האזוריות, כדי שיהיה אפשר.

אני רוצה גם לבשר לציבור שבהרבה מהמקומות האלה האפשרות תהיה לקבל את דמי

אבל תהיה גם אפשרות לתרומה לקהילה או לאיזושהי מטרה קהילתית. ואני חושבת שזה גם דבר שרואים אותו הרבה מאוד בעולם ובאירופה, וזה דבר מאוד מאוד ראוי, שקהילה מעוניינת שבני הנוער, הצעירים, האנשים שמשתתפים במרכזים קהילתיים וכו', יחזירו את הבקבוקים, והכסף ייאסף לצורך מטרה קהילתית שהקהילה החליטה עליה במשותף. כמובן שזאת אופציה ולא חובה. זה לגבי הפיקדון. לגבי חוק האריזות, את צודקת שאכן במשך הרבה מאוד שנים, כפי שאת גם בוודאי הכרת בתקופתך, הייתה תופעה של free rider, זאת אומרת אותן חברות שלא מצטרפות להכרה, ואז בעצם לא משלמות עבור האריזות שהן עצמן מייצרות. אנחנו כבר התחלנו במהלך אכיפה נגד אותן חברות. שלחנו מכתבים, התראות, ל-500 חברות כאלה, יצרניות אריזות שלא,

500. יש 500 חברות שלא משתתפות בחוק האריזות. מתוכן 140 חברות כבר הצטרפו, כתוצאה מהמהלך הזה, וצעדי אכיפה נוספים ייעשו כלפי אותן אלה שעדיין, למרות ההתראה הזו, בחרו שלא להצטרף. זה לפי החוק. את בוודאי מכירה את זה. אני לא יודעת למה לא עשו את זה בתקופה שלך, אבל עשינו את זה עכשיו. והדבר האחרון זה לגבי אותם בקבוקים נוספים שציינת. המכלים הנוספים, של שמפו, של חומרי ניקוי וכו' מקומם בפח הכתום. הם אריזה לכל דבר. היצרניות של הבקבוקים האלה משלמות עליהם באותו תהליך שכרגע תיארנו, דרך ההתקשרות עם התאגיד המוכר, עם תאגיד המחזור תמיר. הציבור, גם בפרסומות בטלוויזיה, נקרא להחזיר אותם לפח הכתום. זה בהחלט אריזה שמקומה לא בפח הירוק אלא בפח הכתום. וזה המקום לשוב ולקרוא לציבור לזרוק כל אריזה שהיא,

כל אריזה שהיא, משקית ניילון ועד מכל של מרכך כביסה, לפח הכתום. ואני רוצה לסיים ולומר שאנחנו ממש בשבועיים האחרונים יצאנו במהלך הסברה, שאני מאוד מאוד גאה בו, בהובלת השחקנית ניב סולטן, למחזור הבקבוקים, ובקרוב יהיה מה שנקרא גל נוסף. אני חושבת שכל מי שפותח בשבועיים האחרונים טלוויזיה,

רשת חברתית, עיתון, נתקל בקמפיין ההסברה הזה למחזור.

חד-משמעית. שם מקומם של הבקבוקים, בסופר, ולשם צריך להחזיר אותם. וזה קמפיין הסברה שהוא חלק מאסטרטגיה ממשלתית כוללת למאבק בפסולת הפלסטיק, שמהווה, לפי נתונים שיש לנו, עשרות אחוזים מהפסולת שמושלכת במרחב הציבורי. זה לא דבר שולי, אדוני היושב-ראש. זה דבר

מאוד. ולכן,

החד-פעמי, גם מחזור הבקבוקים, גם העמקת המחזור בפח הכתום,

מזיקה במרחב הציבורי, בשטחים הפתוחים ובהטמנת האשפה, מהלך שאנחנו כבר רואים את אותותיו,

על השאילתה הדחופה אנחנו נוותר. אני כבר קיבלתי תשובה, וסיכמנו בינינו שאני אפנה אליו בצורה יותר ספציפית והוא יטפל בזה באופן ישיר. יש לי עוד שאילתה רגילה. אני יכול להתחיל? בבקשה. תודה. לפי סעיף 15א לחוק שירותי המדינה (מנויים), יש חובה לייצוג הולם של בני האוכלוסייה הערבית בכל הדרגות ובכל המקצועות במשרדי הממשלה. ברצוני לשאול: 1. מה אחוז העובדים הערבים במשרדכם? 2. מה אחוזם בתפקידים הבכירים במשרד? 3. מה בכוונת המשרד לעשות כדי להבטיח ייצוג הולם לבני החברה הערבית?

בוקר טוב, אדוני היושב-ראש. חבר הכנסת סמי אבו שחאדה, להלן התשובה של המשרד על השאלה. השאלה מאוד מאוד נכונה. משרד החינוך שואף להביא להתאמה בין ההון האנושי במשרד לבין האוכלוסייה שאותה הוא משרת. המשרד שם לו למטרה את

האוכלוסיות במגוון הדרגים והיחידות, מתוך הבנה שהכרה בפסיפס החברתי, תוך קבלת האחר ועל סמך ערכי כבוד האדם, תקדם אזרחות סובלנית, שוחרת פיוס ומכבדת. לפיכך, במטרה להביא להצלחת המשרד לעמוד ביעדים הללו, עלינו להיות ארגון אשר קבלת ההחלטות בו מתבססת על ידע, תרבות, רלוונטיות ומקצועיות, דבר אשר יאיץ את הדרך לשיפור איכות השירות הניתן

על כל גווניו וחלקיו. להלן התשובות על השאלות, ולאחר מכן אני אתן את ההבהרה איך הגענו למספרים הללו: אחוז העובדים מהחברה הערבית במשרד החינוך הוא כ-9%, כך שהמשרד מתקרב ליעד, העומד על 10%. זה הנתון המספרי כפי שהמשרד מדווח עליו. אחוז הערבים בתפקידים הבכירים במשרד הוא כ-1%. בהקשר זה יצוין כי אנו פועלים רבות לשילוב האוכלוסייה הערבית בדרג התיכון. תקשיב לזה, חבר הכנסת אבו שחאדה, כיום 66% מתוך העובדים באוכלוסייה זו נמצאים בדרג זה. זה מהווה עבורם אפשרות לקידום והסללה לתפקידים בכירים. אתה שואל: האם יש עוד מה לעשות? התשובה היא כן. אני רוצה לפרט את הדברים. כדי להבטיח ייצוג הולם לבני החברה הערבית, המשרד מפעיל מספר רחב של תוכניות לכשירות תרבותית, כפוף להנחיית אגף הגיוון בנציבות שירות המדינה,

שאמון על כך שבמשרדי הממשלה תהיה אוכלוסייה מגוונת, אם זה אוכלוסייה עם צרכים מיוחדים, אם זה אוכלוסייה מגזרית, מגדרית, וכן הלאה וכן הלאה. להלן התוכניות, ולאחר מכן אני אעביר לך אותן, אם תרצה: א. להכיר זו את זו מקרוב, זה שם התוכנית, תוכנית למפגשי היכרות עם האוכלוסיות השונות, תוך שילוב הרצאות וסיפורי חיים, פאנלים בנושאים חמים וסיורים במוסדות וארגונים המצטיינים בגיוון.

בחירת מרצים,

באירועים משרדיים מאוכלוסיית הגיוון. זאת אומרת, יש כאן נגיעה מיוחדת בלרצות לראות מרצים ממכלול רחב של גוונים ועדות.

העלאת ייצוג על ידי עידוד התפתחות אישית ושימור עובדים מאוכלוסיות הגיוון. לכל פרק כזה יש כמובן ביאור. אתה תחסוך ממני את הביאור. אתה תוכל לעשות את זה,

לקבל את זה בכתב? אתה תקבל את זה כתוב, ממני אליך. אין שום בעיה.

חיזוק הממשקים עם ארגונים ועמותות שונים הפועלים לקידום תעסוקה של החברה הערבית, במטרה להגביר את האיתור האקטיבי של מועמדים פוטנציאליים.

המשרד פועל להגדלת אחוז המועסקים גם באמצעות משרות ייעודיות, כולל משרות סטודנט. יש כאן שוב רצון לשמור, כפי שנאמר,

שזה יעד שאותו המשרד הציב.

ייעוד המשרות לאוכלוסייה זו יהיה גם בדרגות גבוהות יותר ושאינן בהכרח רק משרות בדרג פתיחה. אני יכול להגיד לך שיש היום

שאני יודע שהם גם קשורים למגזר וגם,

פתוחים לכולי עלמא, כולל לתושבי מדינת ישראל הערבים.

מינוי ועדת היגוי לנושא גיוון תעסוקתי. מטרת עבודת הוועדה היא לדון אסטרטגית באתגרי יעדי הגיוון הכמותיים והאיכותיים ולגבש מענים למימוש מחויבות המשרד ליעדי הגיוון ולכשירות התרבותית בו. יצוין כי הרכב הוועדה כולל עובד מהחברה הערבית. זאת אומרת, בכל נקודת זמן יושבת ועדה ובודקת את שיווי המשקל בנושאים שאותם הצפת והעלית כאן.

יצירת סביבת עבודה מכבדת, בעלת מודעות, תוך מתן מענה וכלים פרטניים לאתגרים ייחודיים של אוכלוסייה זו, כולל ליווי וחניכה בכניסה לתפקיד, כולל הצמדת מנטורים שילוו את הנקלטים החדשים. בנוסף נציין, וזה פרק חשוב, כי יש עובדים שאינם בתקן נציבות שירות המדינה ולכן הם לא נכללים באחוז המועסקים, כפי שציינתי בפניך. עבור עובדים אלה יש כמה מיזמים שבהם שולבו העובדים מהחברה הערבית: נושא אחד נקרא תוכנית חושן, התוכנית מפורטת פה. אם אתה מכיר אותה,

אם לא, אני אתן לך אותה. שירות לאומי, שגם לפה מגיעים מהמגזר הערבי. דרך אגב, בתוכנית חושן, 15 מכלל המתנדבים באים מהמגזר, שירות לאומי, כ-9% מכלל הבנות הן מהמגזר הערבי, תוכנית מנוף, שזאת תוכנית לקידום אישי ומקצועי של העובדים ועידוד ניידות באמצעות פנייה יזומה לעובדים מהחברה הערבית במשרד במטרה לפתח אפשרויות של קידום והסללה והעצמתם של אותם עובדים במגוון הדרגים אל הסללת משרות ניהול. רוצה לומר, אם אני מסכם את כל מה שקראתי עכשיו, שבהחלט יש מודעות גבוהה לנושא. יש תוצאות שאני חושב שהן לחלוטין לא רעות, אבל הדבר הכי חשוב בכל מה שנאמר פה הוא שיש צוות עם גורם שבא מהמגזר, ובכל נקודת זמן בוחן את האיזונים, לראות שאין רגרסיה. ההפך, צריך לעודד, לטעמי, כמה שיותר גיוון במשרות של משרד החינוך. אני חוזר תמיד לדוגמה שלי כראש עיר: אני תמיד עודדתי, בעיקר בעיקר, את האוכלוסיות עם צרכים מיוחדים. יש אחוז שאתה מחויב לו, אני ביקשתי תמיד להכפיל את האחוז. אני חושב שזה נותן חוסן משמעותי לארגון. זה מחזק את הארגון בכך שאנחנו מאפשרים לאוכלוסיות מגוונות להיות חלק מרשימת העובדים, ולמפות אותם. עד כאן, אדוני. תודה רבה. חבר הכנסת מעוז, בבקשה. תודה, אדוני היושב-ראש. כבוד סגן השרה, החל מ-1 בינואר למניינם הועברה האחריות למעונות היום למשרד החינוך, בהתאם להצהרתכם טרם הבחירות כי יש ליצור רצף חינוכי פדגוגי מלידה. לאור זאת מתחדדת אפליית ילדים מאוכלוסיות שונות לרעה, וביניהן משפחות לומדי התורה, כאשר סבסוד המעונות מותנה ברמת תעסוקת ההורים. רצוני לשאול: כיצד משרדך נערך למניעת האפליה ולהענקת שוויון בחינוך ללא תלות ברמת התעסוקה של הוריהם?

טוב,

אני בוגר ישיבת פוניבז. אני מאלה שכבר קראו הפוך בכיתה ב'-ג', אז אני מבין היטב, אם

ואז יוכלו לתת רצף חינוכי פדגוגי שוויוני לכול? ולכן אני אומר לך, חבר הכנסת אבי, את הסוגיה הזו הבנתי. אני מוכן להתגייס ולבחון אותה. תודה רבה. תודה רבה. סגן שר הביטחון, עוד פעם? דבר כזה אפשר להכניס לפרוטוקול?

סגן שר הביטחון אלון שוסטר ישיב על שאילתה דחופה מס' 124,

חברת הכנסת לזימי. עוד רגע. אדוני סגן שר הביטחון, יום ההולדת שלך חל היום, ואני מבקש: צרור ברכות,

ולאחל לך הרבה מזל טוב, והמשך עשייה בחיים ארוכים בבריאות.

תודה, יושב-ראש הכנסת. לא רק פעם אחת, פעמיים. כ"ט באדר א', גם יום ההולדת העברי, בלוח העברי.

נפל נכון. בבקשה,

תודה לכבוד סגן השר. קודם כול, מזל טוב. גם לאימא שלי היה אתמול. אז גם מזל טוב.

תודה רבה. בישראל יש 2,800 עובדי טיפול וליווי של נכי צה"ל, עובדים המועסקים בתנאי דור א'. בנוסף לכך, יש 700 עובדים המועסקים בתנאי דור ב'. נפגשתי איתם. רצוני לשאול: מדוע המשרד לא משווה כבר עכשיו את תנאי דור ב' לתנאי דור א', במקום לחכות למכרז בעוד שנתיים? הם אלו שמלווים את הנכים שלנו, את נכי צה"ל. תודה. חברת הכנסת לזימי, הנושא מטופל באופן אינטנסיבי במשך שנים ארוכות.

למעשה ברגעים אלו מתקיימת פגישה רמת דרג, אבל זה מקרי לגמרי. משרד הביטחון מעניק מענה לנכי צה"ל שזקוקים לליווי סיעודי עקב נכותם באמצעות התקשרות עם חברות סיעוד מקצועיות בתחום. החברות הללו מנהלות ומפעילות מערך שירותי סיעוד עבור נכי צה"ל. חברות הסיעוד מעסיקות כ-2,700 מלווים שעתיים. במסגרת ההתקשרות של המשרד עם חברות הסיעוד, מעוגנים תנאי השכר של כלל המלווים לנכי צה"ל, אשר עולים משמעותית, דור א', דור ב' על המתחייב בדין ועל המקובל בענף,

חשוב לציין שלפני כארבע שנים המשרד ניהל שיח עם נציגי המלווים במסגרת הליך משפטי שהוגש על ידם כנגד המכרז, והוסיף כ-30 מיליון ש"ח לשנה.

זה ממש מפריע,

אני לא שומעת את השר. חברת הכנסת גולן, התגעגענו.

קצת שקט. אני יודעת שהתגעגעת, ולכן השמעתי את קולי.

בכל זאת, שאילתה למען מלווי נכי צה"ל. בוא ניתן לשר להשיב.

לפני ארבע שנים ניהל המשרד שיח עם נציגי המלווים במסגרת הליך משפטי שהוגש על ידם כנגד המכרז והוסיף כ-30 מיליון ש"ח לשנה לתנאי המלווים. כלל שירותי הליווי הסיעודי עומדים על למעלה מ-500 מיליון ש"ח בשנה. לאחר שבית המשפט העליון אישר את היציאה למכרז, הוא נתקף שוב ושוב על ידי גורמים שונים, ועמד על חשיבותו הרבה עבור אוכלוסיית נכי צה"ל, פרסם משרד הביטחון את המכרז. ואולם נציגי המלווים עצמם, כן, הגישו לבית הדין לעבודה בקשה נוספת כנגד המכרז, וזה מוקפא מאז חודש פברואר 2021. במסגרת התהליך האמור מתקיים זה כשנה שיח אינטנסיבי בין הצדדים בעניין תנאי המלווים במכרז, והמשרד אף פעל במסגרת רפורמת נפש אחת לשם קבלת תקציב לשיפור נוסף של תנאי המלווים במכרז. במסגרת השיח האמור הבהיר המשרד כי הוא נכון לערוך השוואת תנאים במכרז ולהיעתר, השוואת תנאים בין דור א' לדור ב' לבקשות נוספות של נציגי המלווים, אולם הם המשיכו להעלות דרישות נוספות. לאור האמור לעיל, עמדת המשרד היא כי שיפור נוסף של תנאי המלווים, שכאמור אנחנו בעדו, בעד השיפור הזה, צריך להיות במסגרת המכרז, אשר צפוי לשפר משמעותית את השירות שניתן לנכי צה"ל. עם זאת, על מנת לקדם את המכרז ללא דיחוי הציע המשרד להקדים את התשלום של חלק משמעותי מהתנאים כך שאלה ישולמו למלווים החדשים בהקדם ולפני סיום הליך המכרז, אולם גם הצעה זו נתקלה בסירוב. למען הסר ספק, יובהר כי המשרד ערוך לפרסום המכרז מחדש תוך זמן מועט, בהתאם להחלטתו של בית המשפט העליון, וכי נציגי המלווים הם אלה,

אשר מונעים את קידומו. כמו שאמרתי, מתקיימת פגישה. אני מקווה שיימצא פתרון, כי הסוגיה היא חשובה. הכרנו בה, ואנחנו רק מבקשים שסוגיה כל כך משמעותית תעוגן במכרז כמו שצריך. אני אשאל שאלה עוקבת. מעבר לזה שאני מאמינה שמי שמלווים את נכי צה"ל שלנו צריכים להיות מועסקים ישירות, וברגע זה הם בחברות כוח אדם, אין לי איך להשפיע על זה, אבל מדובר פה, על פי הערכה שניתנה, ב-15 מיליון. זה תקציב זעום למשרד הביטחון. האם על הגרוש וחצי הזה אנחנו מייצרים מצב של שחיקת עובדים? 700 העובדים האלה, של דור ב' למלווה נכה צה"ל, לא רוצים לעבוד בשכר מינימום ללא כל תוספת. זה שכר מבזה. ולכן, נכי צה"ל גם נפגעים. לא רק העובדים. גם הם, שאין להם טיפול וליווי. יש מצב שלפעמים צריך לפתוח את הראש,

נגדיל את התקציב, נשלם את ה-15 מיליון האלה, ונטפל במי שאנחנו כל הזמן אומרים שהם כל כך חשובים לנו.

אני חושב שהדברים שאמרתי מדברים בעד עצמם. 30 מיליון, לא 15, נוספו כבר. אנחנו מוכנים יותר מזה, אבל יש מגבלה מסוימת.

כאשר דורשים, והמליאה הזאת דורשת מאיתנו לעבוד בצורה מסודרת, יהיה מכרז. הוא יכול לצאת מיידית, והדרישות הללו יבואו לידי ביטוי,

אם לא יבואו אחרים, כולל השוואת הדורות ואיחוד? בדיוק השוואת התנאים, זאת הכוונה. פשוט צריך לתת את האפשרות להוציא את המכרז, כמו שהוא אושר על ידי בית המשפט. אני מקווה שנגיע לכך במהרה בימינו, ממש בזמן הקרוב. תודה רבה, כבוד סגן השר, נעקוב.

חבר הכנסת איתמר בן גביר, שאילתה מס' 413, בבקשה. אדוני היושב-ראש, אדוני סגן השר,

כנסת נכבדה, ברצוני לשאול על פרויקט הבנייה הבלתי-חוקי שנבנה בקו הכחול של עמיחי, ובעקבות כך שטחי C של עמיחי מצטמצמים, כתוצאה מהבנייה. הפרויקט הוגדר כשטח צבאי סגור. עובדי האתר, ערבים ישראלים, אגב, מורשים להיכנס לשטח, בעוד התושבים היהודים מורחקים. רצוני לשאול: 1. מדוע קיימת אפליה במניעת הכניסה לשטח? 2. וכיצד משרדך מתכוון לפעול בנושא? ראשית, אין אפליה ואנחנו נפעל על פי החוק. צריך להדגיש שהבנייה המדוברת מבוצעת בשטח B, הבנייה בשטח B, באדמות פרטיות פלסטיניות, אכן, בסמוך מאוד ליישוב ישראלי. המינהל האזרחי אמון על מימוש סמכויות אזרחיות בשטח C בלבד, על פי הסכמי אוסלו.

בנייה פלסטינית בשטחי A ו-B, שיכולה לעניין אותנו מאוד בכל מיני הקשרים, אינה מצויה תחת אחריות המינהל האזרחי אלא תחת אחריות הרשות הפלסטינית, אשר אישרה את הבנייה. השטח הצבאי הסגור הוא למניעת חיכוך. לשם כך נאסר על ישראלים להיכנס לאותו שטח, מצומצם מאוד, בשטח C, שצמוד לאותו יישוב. שאלה עוקבת. בבקשה, שאלת המשך. אדוני, אני במקרה מכיר קצת את הנתונים. קודם כול, יש לכם בוודאי סמכות, במיוחד שהבנייה היא צמודה ליישובים ישראליים. ויתרה מזאת, עדיין לא ירדתי לסוף דעתך, או יותר נכון דעתו של מי שכתב את התשובה הזאת והעביר לכבודו, כי לא ברור לי מדוע בכלל צריך להוציא שטח צבאי סגור. אם אי-אפשר להיכנס לאיזשהו שטח,

כביכול, אז חזקה שאי-אפשר להיכנס. אבל שטח צבאי סגור מוציאים דווקא כדי להרחיק את היהודים. כמו שאדוני אמר, יש שם יישוב ישראלי צמוד. הבנייה היא צמודה ליישוב ישראלי. מה התכלית של הצו הזה?

למה לא אוכפים גם את ההסכמים,

גם בהסכמי אוסלו וגם בהסכמי חברון, ובכל ההסכמים שממשלת ישראל חתמה, ולא משנה שהצד השני מפר את כל ההסכמים, מה שאנחנו חתמנו זה שבצמידות ליישובים ישראליים לא בונים. אני לא מצליח להבין את החידוש. עניתי על השאלות. אנחנו לא רשאים להביע את דעתנו, ודאי לא לאכוף בנייה בשטח B. זה לא נכון. ובאשר לשטח C, במקום שהמפקד הצבאי,

סובר שנוכחות של ישראלים תרבה חיכוך וסיכון חיים, הוא יוצר, זמנית או קבוע, שטח צבאי סגור. זה הסיפור. שם הוא מעריך שיש בעיה. ישראלים זה גם ערבים ישראלים. אני מניח שיש, כפי שאתה יודע,

לא מזמן באזור תפוח,

ביום שישי, היו כמה גופים שבאו להפגין וקבעו שטחים סגורים. קבעו מי נמצא איפה. הריבון בשטח הוא הצבא, בתיאום עם המשטרה, ויודע את מי כן ואת מי לא ובאילו תנאים. הריבון בשטח לא יכול להפלות. אי-אפשר להפלות בין יהודים לערבים אם שניהם ישראלים. אין דבר כזה. החוק לא מתיר ולא מאפשר דבר כזה. תודה.

תודה רבה, חבר הכנסת בן גביר. חברת הכנסת סטרוק, בבקשה,

504. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. מכובדי סגן השר, הנושא של השאילתה: הריסת בתים כענישה קולקטיבית. צווי הריסה חולקו למבנים בגבעת רונן בעקבות פעילות אלימה שתושבים מהגבעה חשודים בה. רצוני לשאול: 1. מה ההצדקה החוקית? 2. האם ומתי ננקטה גישה דומה כלפי אוכלוסייה פלסטינית? 3. האם זו תהיה המדיניות מעכשיו? 4. אילו תקדימים קיימים לענישה קולקטיבית כזו? תודה, חברת הכנסת סטרוק. רשויות האזור פועלות בהתאם לסמכויותיהן לאכיפת דיני התכנון והבנייה, זה החוק הרלוונטי, או הדין הרלוונטי, ביחס לכלל המגזרים באזור יהודה ושומרון. זאת חלק מחובתן לשמור על הסדר הציבורי ועל שלטון החוק.

מושאי הפנייה הוקמו באופן בלתי חוקי, ועל כן ננקטו ביחס להם הליכי פיקוח ואכיפה. מודיעים שצריך להסיר, וכשרוצים לבצע אכיפה, מבצעים אכיפה בהתאם לדין החל באזור ולתחיקת הביטחון. אין כאן ענישה קולקטיבית. לא הייתה ענישה קולקטיבית. כל מבנה לא חוקי עומד בפני עצמו ועומד לגורלו, בקץ הימים או מוקדם יותר. שאלת המשך, חברת הכנסת סטרוק? אדוני סגן השר, לא כל כך נעים לי להגיד, אבל אתה מעמיד פנים, כי אתה יודע היטב שיש ביהודה ושומרון עשרות אלפי בתים בלתי חוקיים, רובם של פלסטינים, חלקם של ישראלים, ולא הורסים אותם. את ארבעת הבתים האלה אתם הורסים לאחר פעולה בלתי חוקית, שבוצעה בסמוך, שאני כמובן מסתייגת ממנה מאוד, אבל לא ראיתי מעולם שהורסים בתים בגלל שאנשים נקלעים לתגרה או לאיזושהי עבירת אלימות,

מסתייגת ממנה. אז אתה לא השבת לעניין, וזו פעם שנייה שאתה לא משיב לעניין בעניין הזה. אתה מנסה לעבוד עלינו בעיניים, כאילו שזו רק עוד הריסה. זו לא עוד הריסה, זאת הריסה של פעולת עונשין. ופשוט לא נעים לך להודות בזה. אבל זו לא השאלה שלי. השאלה שלי היא כזאת: לפני כשלושה חודשים כינס שר הביטחון ישיבה בנושא אלימות המתנחלים והעמיד אותך בראש צוות, צוות שוסטר, שאמור לטפל בנושא אלימות המתנחלים, כביכול. אני רוצה לשאול אותך בהקשר הזה, כיוון שלפנות בוקר הגיעו צוותים של מפלג הפשיעה הלאומנית לבצע מעצרים באישון לילה, וחיפושים בתוך הארונות, על פשיעה לאומנית שכל-כולה לימוד תורה בחומש, ההתעקשות להגיע לחומש למרות המחסומים. אז זה מצדיק, במקום הזמנה לחקירה, חיפושים בארונות, חיפושים במגירות? חברת הכנסת סטרוק, מה שאלת ההמשך,

אני מגיעה לשאלה, אדוני היושב-ראש. אני רוצה לשאול אותך, אדוני סגן השר שוסטר: האם צוות שוסטר שבראשותך שותף לפעילות הזו של המפלג לפשיעה לאומנית, שביצע היום התעללות באנשי חומש?

תודה על ההזדמנות להבהיר כמה מאמות היסוד של המשטר הדמוקרטי במדינת ישראל.

שר הביטחון הנחה אותי לעמוד בראש צוות שבו שותפים נציגי צה"ל, שב"כ,

משרד המשפטים ועוד גורמים. המשימה שלנו היא לוודא שפעולות האכיפה ושמירת החוק, ללא משוא פנים, של ישראלים, אומרים לפעמים יהודים,

שהם יהודים בדרך כלל, בשטחי יהודה ושומרון יישמרו, שכבודם של לובשי המדים ושל נושאי סמכות או בעלי סמכות שאינם לובשי מדים יישמר, שהחוק יישמר, שהמוסר האנושי, היהודי, הישראלי יישמר, שכבודה של מדינת ישראל יישמר ושהנכסיות האסטרטגית של מדינת ישראל אל מול שותפיה תישמר אף היא. זה מה שאני עושה בשמחה ובאמונה מלאה, וכך אמשיך לעשות. לא ענית על השאלה, אני, כמובן, מגנה את הגדרת הפעולה החוקית שנעשית באופן שוטף על ידי הגופים השונים כהתעללות, אבל הפעולה החוקית הזאת, אתה עומד מאחוריה? הצוותים עושים את הדברים בסמכות מלאה, ומתוך כוונה להשליט חוק וסדר ושמירה על ביטחון ישראלים ופלסטינים ביהודה ושומרון. זה הסדר שלך, אדוני סגן השר? האם זה

הודעה לסגנית מזכירת הכנסת. חברת הכנסת סטרוק, אנחנו בנושא הבא.

בבקשה, סגנית מזכירת הכנסת.

ברשות יושב-ראש הכנסת, הינני מתכבדת להודיעכם, כי הונחו היום על שולחן הכנסת,

מטעם הממשלה: הצעת חוק-יסוד: זכויות בהליך פלילי. מסקנות הוועדה המיוחדת לזכויות הילד בעקבות דיון מהיר בהצעתם של חברי הכנסת מכלוף מיקי זוהר ושמחה רוטמן

מסקנות הוועדה המיוחדת לפניות הציבור בעקבות דיון מהיר בהצעתם של חברי הכנסת אורי מקלב, עופר כסיף וינון אזולאי בנושא: מחסור במוניות נגישות לנכים.

תודה רבה. ממשיכים בסדר-היום. עוברים לסעיף הבא, חקיקה: הצעת חוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום)

שימוש בזרע חייל שנספה), התשפ"ב 2022, של חבר הכנסת

להצעת החוק הזו הוצמדו שתי הצעות חוק נוספות: הצעת החוק של חברת הכנסת מאי גולן והצעת החוק של חברת הכנסת עידית סילמן. חבר הכנסת האוזר, בבקשה. ישיב סגן שר הביטחון אלון שוסטר. בבקשה. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, אני מניח שאת הנאום הזה, או את הדברים האלה, ישמעו משפחות שכולות, ובפרט ישמעו ברוך, ניצה ובת אל. שיבת עם ישראל לארצו היא מסע, אפשר להגיד, חסר תקדים בהיסטוריה האנושית. עם שהיה עם מפוזר ומפורד בין העמים שב לארצו, מחדש ריבונותו ומקים מדינת מופת. הקמתה של מדינת ישראל שינתה את גורלו של העם היהודי. לא עוד עם מפוזר ומפורד, אלא עם מאוחד המגן על עצמו בכוחות עצמו. התפללנו להגיע אל המנוחה ואל הנחלה,

לצערנו הרב, שכנינו טרם השלימו עם זאת.

כפי שנקבע בפקודת הקמתו של כוח המגן, בן-גוריון קבע זאת, על שמירת ביטחון העם והמולדת הופקד צבא ההגנה לישראל. משימה זו גבתה ועודנה גובה מחיר קשה מנשוא. אני אומר כאן דברים קשים, כואבים לכולנו. אלפי אימהות, אבות, אחים ואחיות שמעו את הדפיקה המצמררת, דפיקה שאחריה צעקה גדולה, שבר וכאב שלא ניתנים להכלה וקול דממה כואבת דקה, דפיקה שלצערנו הפכה לחלק מהדופק הישראלי. חבריי חברי הכנסת, אני מבקש לדבר עכשיו על אבא אחד שיושב איתנו כאן, על אימא אחת שיושבת איתנו כאן, באורחים, ואחות אחת.

בן-יגאל, ברוך נולד באותה שנה שבה אני נולדתי, 1968, בבאר יעקב, השביעי בין שמונה אחים ואחיות. בגיל 21 הוא התייתם מאביו ולאחר כשבע שנים נישא לבחירת ליבו נאוה ונולד לו בנו יחידו עמית. ברוך הוא איש חינוך במקצועו. הוא נטע בעמית את אהבת העם והארץ. הם טיילו יחד בעולם,

שהיה ספורטאי מחונן, התכוון להתגייס כספורטאי מצטיין לצה"ל. כשעמית יצא למסע לפולין, המסע המפורסם, הוא שינה את תפיסתו וביקש מאבא ברוך, בדמעות, שיחתום לו, אתם מכירים את זה, שיחתום לו לשרת כלוחם, בטענה שאין לנו ארץ אחרת. ברוך, אבא, נענה לבקשתו של בנו יחידו עמית, ועמית התגייס לסיירת גולני. בחודש מאי 2020 ביצע הצוות של עמית מעצר מבוקשים ביהודה ושומרון, ובמהלכו החלו פורעים להשליך אבנים מהגגות. עמית נפגע מאחת מהאבנים האלה ונהרג. האפשרות להמשכיות של עמית נודעה לברוך באקראי. גורם אנונימי התקשר, בזמן התקשר, וסיפר לו על האפשרות, גורם שברוך לא הצליח לאתר עד ימים אלה. הסיפור השני הוא סיפור של אימא, אימא ניצה, ניצה שמואלי. ניצה נולדה גם היא בשנה שאני נולדתי, 1968. היא נולדה בתל אביב למשפחה בת ארבעה אחים ואחיות. ניצה נישאה לבחיר ליבה וזכתה ממנו לשני ילדים,

שהגורל פקד, והיא התאלמנה כשהיא רק בת 28. אבל בגיל 31 נולד בראל לניצה וליוסי והכניס מחדש אור לחייה של ניצה. ניצה גידלה את ילדיה לבד תחת קשיים כלכליים. היא לא חיסרה מהם דבר. היא נלחמה להטמיע בהם ציונות וערכים, ציונות וערכים שהובילו את בראל להתגייס למשטרת ישראל ולשרת כצלף ביחידת המסתערבים במשמר הגבול. באוגוסט האחרון החלה התחממות בגזרת עזה, שכללה שיגור רקטות ועימותים בין כוחות צה"ל לבין מתפרעים עזתים. מחבל פלסטיני שהתקרב לגדר עם אקדח ירה דרך חרך ירי בגדר. הוא פגע מטווח אפס בבראל.

בן יחיד לאביו יוסי, נפצע באורח אנוש ונפטר מפצעיו תשעה ימים לאחר האירוע. ברגעי השבר הקשים ביותר היה זה ברוך, זה שיושב משמאלה,

של ניצה, אבא של עמית, זיכרונו לברכה, שביקש מראש העיר של ניצה להגיע אליה ולהביא לידיעתה את האפשרות להתברך מזרעו של בראל ולהותיר ממנו המשכיות. והסיפור השלישי הוא של אחות, של בת אל ויצמן, שגם יושבת כאן איתנו. בת אל נולדה בשנת 1995 בחיפה. בהמשך עברה משפחתה לנהריה, וכשהיא הייתה בת שנתיים נולדה אחותה הדר. חמש שנים לאחר מכן, כשהייתה בת שבע, נולד אחיה הקטן שאולי. בין בת אל הבכורה לשאולי בן הזקונים התקיים קשר מיוחד. בת אל אומרת ששאולי היה נער מנהיג, כריזמטי, שהטביע חותם בכל מקום שבו הוא דרך. שאולי התגייס למשטרה הצבאית ליחידת הימל"ח. במהלך שירותו התייתמו שאולי, בת אל והדר מאביהם ברוך, ובחודש ספטמבר האחרון שאולי נהרג. היה זה לאחר 21 ימים רצופים בבסיס, ובדרך לחגיגות יום הולדתו ה-19, אופנוען במשטרה הצבאית שנהרג בתאונת דרכים במסגרת שירותו הצבאי. השמועות על מותו של שאולי תפסו את בת אל בחיפה, ומתוך ערפל של שכול היא נזכרה בכתבה שהיא קראה בעבר, כתבה שבה התראיין ברוך, אבא של עמית, זיכרונו לברכה, על האפשרות להמשכיות של הנספה. היה ברור שהיא צריכה לדבר מייד עם אימא שלה,

ולהבטיח שגם לשאולי תהיה המשכיות. זה היה הסיפור הכאילו-קצר של אבא ברוך, אימא ניצה והאחות בת אל, אבל זה גם סיפורן, בשינויים כאלה ואחרים, של משפחות שכלות אחרות.

חבריי חברי הכנסת, החוק המונח בפניכם עוסק בנימיה הרגישים ביותר של החברה הישראלית. את החוק אני מביא אחרי עבודה משותפת ולא פשוטה עם עמותת אור למשפחות השכולות, וכאן גם המקום להביע הערכה עמוקה על עשייתה המופלאה והכל-כך חשובה של סגן אלוף במילואים עירית אורן גונדרס. אני רוצה מכאן, מהדוכן, להודות לך,

אני עומד מולכם, וזו לא פרפרזה, בחרדת קודש. ידי באמת רעדה בכתיבת החוק ובהנחתו. מדובר בחוק בעל מורכבויות מוסריות, חברתיות, אתיות והלכתיות מגוונות. למורכבויות אלה נתתי דעתי במעלה הדרך. בשלושת הסיפורים הקשים ששמעתם, של ברוך, ניצה ובת אל, הייתה זו יד המקרה שיצרה את המודעות בדבר קיומה של אותה פרוצדורה רפואית, של הידע והטכנולוגיה שיש לנו, שהם נגישים ומאפשרים לנספה המשכיות בעולמנו. לצד המשפחות שנודעה להן האפשרות הזאת, ישנן לצערי משפחות רבות שיד המקרה לא הייתה בעזרן ברגע האמת. הן לא קיבלו טלפון אנונימי, הן לא קראו כתבה בעיתון, וגם לא היה מי שהישיר מבט בשיא צערן ולחש באוזנן בדבר האפשרות. החוק המונח בפניכם בא להסדיר עניין ולהבטיח שזה יהיה סוף-סוף הליך מסודר ושווה לכולם. הוא בא להבטיח שהנושא הרגיש והחשוב הזה יוסדר בחקיקה ראשית, כפי שעלה הצורך בדיונים משפטיים שנכרכו סביב עניינים מהסוג הזה לא פעם. אך יותר מכול, ישראל היא בין המדינות הדמוקרטיות הבודדות שבה יש גיוס חובה של קרוב לשלוש שנים. כשהפוקד קורא בצו לאדם לשרת את טובת הכלל, הוא מחויב לאפשר לו את מעטפת התמיכה הרחבה ביותר. במאה ה-21 מעטפת זו צריכה לכלול גם את האפשרות לממש רצון, ויש מי שיגדיר אותו רצון קמאי ובסיסי של כל בן אנוש, להקים את זרעו אחריו. על צה"ל מוטלת המשימה להוביל גם בעניין זה שינוי חברתי. אדוני היושב-ראש, אני רוצה לסכם. בעידן שבו החברה נעתרת לרצונם של יחידים להורות יחידנית, מתרומת זרע או בפונדקאות, עליה גם להיעתר לרצון להבטיח המשכיות. מי שמוסר את נפשו לטובת הכלל, זה ממש ככה, יהיה הראשון לזכות באפשרות הזאת. חבריי חברי הכנסת, אני יודע שזאת חקיקה חדשנית. אולם אני בטוח שלאחר שהבית הזה ישלים את החקיקה העדכנית הזו ילכו בעקבותינו עוד פרלמנטים ומדינות רבות. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, מי ייתן שלא נזדקק אף פעם ליישומו של חוק זה.

תודה רבה לחבר הכנסת צביקה האוזר. חברת הכנסת מאי גולן, בבקשה. הצעת החוק שלה הוצמדה להצעת החוק הזו. כבוד היושב-ראש, אין שר תורן במליאה. יש. הינה היא, השרה תמר זנדברג, זה בסדר.

אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, הורים יקרים, גברתי השרה, הקשבתי לנאומו של השר צביקה האוזר,

חבר הכנסת צביקה האוזר, ואני מרגישה כאילו נאמתי בדיוק את אותו נאום לפני שנתיים בדיוק. הרגשתי תחושת דז'ה וו אמיתית. קודם כול, אני אתחיל ואומר, ללא שום הסתייגות, שאני תומכת תמיכה מלאה בהצעת החוק, אבל אני כן רוצה להגיד כמה דברים שחשובים לי מאוד כדי להשלים את השנתיים האלו שעברתי עם ההורים של בראל חדריה שמואלי, מהיום שנכנסתי לכנסת. אני נכנסתי לכנסת ישראל לפני שנתיים תמימות, ומייד עם כניסתי הגשתי את הצעת החוק החשובה הזו. אני רוצה להגיד שכשפגשתי את אשר ואירית, ההורים של סרן עמרי שחר, כל בקשתם הייתה, כשהם הסתכלו עליי בעיניים דומעות, זה: תנו לנו להמשיך את מורשתו של בננו האהוב. ויש לציין שהם נאבקו על כך שנים ארוכות, ארוכות מאוד. מאז שהכרתי אותם מצאתי את עצמי עוסקת בהסברה עולמית בשפה האנגלית כדי להסביר את מהות החוק התקדימי הזה ולמה הוא כל כך חשוב. לצערנו בהמשך להצעה שאני הגשתי בעקבות המקרה של אשר ואירית, הצטרפה גם, לצערנו הרב, אימא של בראל חדריה שמואלי, השם ייקום דמו. הצטרף גם ברוך, אבא של עמית בן-יגאל, השם ייקום דמו. ולצערי הרב, אני אומרת, התווספו עוד ועוד משפחות למעגל הכואב והעצוב הזה. ההצעה הזאת לא קודמה בזמן שהגשתי אותה, אדוני היושב-ראש, בגלל אינטרסים פוליטיים צרים וקטנים, ויש לציין גם עלובים. אבל אני שמה את כל זה בצד, ואני מברכת על היום הזה שבו זה קורה, וזאת למרות קשיים בלתי נתפסים, שאני לא ארחיב, כי אין לי זמן עכשיו, שנלחמנו בהם בדרך מאז שהגשנו את הצעת החוק הזה. נכון, זו הצעת חוק מורכבת ולא פשוטה, אבל אני חושבת שבמדינה רוויית מלחמות,

ששולחת את טובי בניה ובנותיה לקרב, אנחנו חייבים את החובה הזאת להורים השכולים, כי יש להם את הזכות הבסיסית לקבל מעט נחמה אחרי אובדן קשה מנשוא. אני רוצה להגיד שכשהגשתי את הצעת החוק הזאת גם בכנסת הנוכחית, והבנתי שיכולה להיות איזושהי סכנה שהיא חס ושלום תיפול ולא תקודם, אני משכתי אותה מייד, כדי ששוב זה לא יקרה. ולכן אני אומרת כי היו כל מיני דיבורים על כך שלא קרדיט תקשורתי חשוב ולא הון פוליטי, אלא באמת שהצעת החוק הזאת תקודם. אני רק רוצה לציין הסתייגות אחת שיש לי. כמובן שאני מצביעה בעד החוק, אבל הסתייגות אחת. מדאיג אותי,

אני מקווה שלא נצטרך להשתמש בהצעת החוק הזאת, אבל אנחנו מאוד מציאותיים לגבי המציאות במדינת ישראל. ומה שמדאיג אותי זה הסעיף שאומר: "הותיר החייל שנספה הסכמה בכתב לעניין זה ואין לו בת זוג או שבת זוגו אינה מעוניינת". מה שמדאיג אותי כאן זה שאם אותו חייל שהולך לצבא ולא באמת חושב שהוא יאבד את חייו או שהוא ייתקל בסיטואציה הזו לא ייתן הסכמה, אז ההורים לא ידעו איך להתמודד עם זה.

זה חשוב, ואולי היה צריך לציין את זה בהצעת החוק, אדוני היושב-ראש. אז אדוני היושב-ראש העיר הערה חשובה ואנחנו נדון על זה בוועדה, כדי שבאמת זה לא יהווה חסם להורים שיצטרכו להשתמש בזה או גם לבנות זוג שלא חשבו על זה ולא קיבלו הסכמה מראש. אנחנו נשמח לדון בוועדה ולהגיד שגם מי שמוריש את כספו, את הונו, ייחשב גם שמי שאפשר יהיה להשתמש בזרעו. אני אסיים ואומר שאני מברכת על היום הזה. זהו יום חשוב ומרגש, גם בעבור המשפחות השכולות, גם בעבורי, ואני חושבת שגם בעבור מדינת ישראל, שמבינה שאנחנו חיים במציאות קשה, אבל עדיין אנחנו חייבים למצוא את הדרך, גם ההלכתית, גם שם נמצא את הדרך כדי לתת לבן אדם את הזכות הבסיסית להרגיש שהוא ממשיך את דרכו, ושההורים לא ירגישו אובדן קשה מנשוא בלי מעט נחמה.

חברת הכנסת עידית סילמן, בבקשה. בבקשה. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, קודם כול, מחילה על קולי הצרוד. בהתרגשות רבה ומתוך תחושת אחריות כבדה, אני שמחה להציג בפניכם את הצעת חוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (תיקון, שימוש בזרע חייל שנספח למטרת המשכיות), התשפ"ב 2022, שאותה יזמתי. הצעת החוק נועדה לאפשר לחיילים שנפלו במסגרת שירותם הצבאי, והיו רוצים בכך, להותיר נצר והמשך אחריהם באמצעות אפשרות שימוש בזרעם, על פי בקשת בנות זוגם או הוריהם השכולים. למדינת ישראל למודת המלחמות והיגון יש מחויבות מוסרית, ערכית ורגשית למשפחת השכול, ולמי מתוכה שיבחר באפשרות הזו. בתקופה האחרונה נפגשתי עם משפחות שכולות רבות, ובהן גם משפחת בן-יגאל ומשפחת שמואלי, משפחות אמיצות ויקרות, שנמצאות איתנו כאן ביציע. ישבתי איתן חנוקה מדמעות. שמעתי את הסיפורים המרגשים על הבנים, עמית ובראל,

ומתוך כך, אנחנו יוצאים היום למסע של צמיחה, לדרך ארוכה ולא פשוטה, מתוך תשומת לב מרבית לרגישויות ההלכתיות ולדילמות האתיות והמוסריות העולות מתוך הצעת החוק. לעיתים כאשר אנו נתקלים בדילמות ובמורכבויות, האינסטינקט הראשוני שלנו הוא לעצור, לחכות עד שיתבהרו הדברים. אך הפעם, דווקא בשל אותו חוב מוסרי ובשל הרגישות יוצאת הדופן של הנושא, היה לי ברור שלא ניתן לחכות ושעלינו ליזום כאן הליך חקיקתי. חשוב לי לומר שבכוונתנו להפוך כל אבן בדרכנו לחפש פתרונות שידורו בכפיפה אחת עם ההלכה ועם מסורת ישראל. אלו גם העקרונות המובילים אותנו בהצעת החוק. הצעת החוק מסדירה את המשכיותו של חייל על ידי מתן אפשרות לשאוב ממנו זרע לאחר מותו ולעשות בו שימוש להולדת ילד לבת זוגו או להוריו, בהיעדר בת זוג או בהיעדר הסכמה שלה, אם היה זה רצונו של החייל, בהתאם להוראות שהשאיר אחריו, אם לא השאיר הוראות בעניין, כפי שתקבע ועדת ההמשכיות. הצעת החוק שלי מקימה לראשונה את ועדת ההמשכיות, שזוהי ועדה ציבורית ממלכתית אשר חבריה יהיו אנשי מקצוע ומומחים מתחומי דעת והשכלה שונים: אתיקה, משפט, חברה, רפואה ודת, אשר יהיו הגורם הסטטוטורי לאישור בקשות של בת הזוג או ההורים השכולים לשימוש בזרע המת למטרת הולדה. עד כה נושא רגיש זה הובא להחלטתו של בית המשפט. אולם לאור הרגישות והמורכבות של המקרים, מוצע כי הגורם המוסמך לאישור בקשות יהיה ועדת ההמשכיות, בדומה להסדרים סטטוטוריים נוספים בתחום האתיקה של שירותי הבריאות והרפואה. חבריי חברי הכנסת, אנחנו רגילים להיפגש כאן מדי שבוע, קואליציה ואופוזיציה, ולהעלות חוקים לאישור מליאת הכנסת. אבל היום הצעת החוק הזו איננה עוד הצעת חוק שגרתית. היום אנחנו מדליקים אלומת אור גדולה שמקדשת החיים במקום שבו נגדעו חיים. אני קוראת לכם, חבריי חברי הכנסת מכל סיעות הבית, לתמוך בהצעת חוק זו ולקיים בכך את דבריו של הנביא יחזקאל: "ואעבֹר עליך ואראך מתבוססת בדמיִך ואמר לך בדמיִך חיי ואמר לך בדמיך חיי". לסיום, אבקש לומר מילות תודה לחברתי חברת הכנסת אילת שקד, שיזמה, דחפה את הקשר עם המשפחות ותרמה לדחיפה של הצעת החוק הזו, וכן גם לראש הממשלה נפתלי בנט, לחבר הכנסת צביקה האוזר,

על סיועו בקידום הצעת חוק זו ושותפותו למהלך ודחיפתו, לחבריי חברי ועדת שרים לחקיקה, ובמיוחד לשר המשפטים גדעון סער ושר הביטחון בני גנץ, ולצוות היקר שלי. נמצאות איתנו כאן המשפחות השכולות ביציע. משפחות שעוברות ימים לא קלים. הן רואות את הדברים אל מול העיניים, וכולי תפילה שאנחנו נהיה שליחים ראויים בעבורכן. אני רוצה לומר גם תודה לעמותת אור למשפחות השכולות, לסגן אלוף במילואים עירית אורן גונדרס, שסייעה ומסייעת לכם ולנו לאורך כל הדרך. תודה רבה, ושנזכה להוסיף ולעשות טוב ושלא נזדקק לחוקים כאלה.

סגן השר, בבקשה.

מהצד שלכם הגישו. אדוני היושב-ראש, חברות וחברי הכנסת, המשפחות שאיתנו, אתייחס לשלוש הצעות החוק יחד, משום ששלושתן עוסקות בשימוש בזרע חלל ולגבי שלושתן הוסכם בין הממשלה למציעים כי הן תקודמנה תוך הצמדתן להצעת חוק ממשלתית שתגובש בנושא. בפתח הדברים יודגש כי הצעות החוק העוסקות בשימוש בזרע חלל נוגעות בסוגיה רגישה וכאובה הנוגעת למשפחת השכול במדינת ישראל. ולכן נכון לנהוג בעניין ברגישות ובזהירות יתרה. לפי הצעתו של חבר הכנסת צבי האוזר, השימוש בזרע יותר ככל שהחלל הותיר הנחיה בעניין. ככל שלא הותיר אישור ולא הביע התנגדות לשימוש בזרעו, תהא בת זוגו רשאית לעשות שימוש בזרעו. במקרה שהחלל לא הותיר הוראה בכתב ולא הייתה לו בת זוג, או שבת הזוג אינה מעוניינת לעשות שימוש בזרע ולא היו לחלל ילדים נוספים, יהיה רשאי כל אחד מהוריו לפנות לבית המשפט בבקשה לעשות שימוש בזרע לצורכי הפריית אישה נתרמת. הצעת החוק מציעה לקבוע חזקה כי ראוי להתיר גם להורים לעשות שימוש בזרע לצורך המשכיות. חברת הכנסת סילמן מציעה הסדר מעט שונה, שלפיו יותר לשאוב זרע לאחר מות החלל ולעשות בו שימוש להולדת ילד לבת הזוג, או להוריו, בהיעדר בת זוג, בהיעדר הסכמת בת הזוג, אם היה זה רצונו של החייל בהתאם להוראות שהשאיר. בהיעדר ידיעה לגבי רצון החלל, הבקשה תובא לאישור של ועדה ציבורית שימנה שר המשפטים ותורכב ממומחים בתחום האתיקה,

הרפואה והדת. לפי ההצעה הזו, הוועדה תהיה הגורם המוסמך לאשר בקשות לשימוש בזרע על ידי בת הזוג או ההורה. יצוין כי בשתי הצעות החוק, בעצם בשלושתן, מוצע לקבוע כי התינוק שייוולד מזרעו של החלל לא יהיה, או לא ייחשב בגדר יתום צה"ל. מאחר שההבנה היא כי נדרש להסדיר את השימוש בזרע נפטר בחקיקה, אך יחד עם זאת הצעות החוק הללו מעלות סוגיות אתיות מורכבות וכן קשיים משפטיים לא מבוטלים, החליטה ועדת השרים לענייני חקיקה, בתיאום עם חברי הכנסת המציעים, כי הממשלה תתמוך באישור הצעת החוק בקריאה הטרומית, ולאחר מכן קידומן ימתין לקידום הצעת חוק ממשלתית בנושא, בין היתר, כאמירה ערכית בעניין הצורך בהסדרת הנושא. שר הביטחון, שאני מדבר בשמו, עוסק באופן אישי בסוגיה המורכבת והרגישה הזו, בין השאר לאחר שיחה עם ניצה שמואלי, אימו של בראל חדריה, שנפל לפני כחצי שנה ברצועת עזה. זוהי סוגיה שנוגעת בעצבים החשופים של החברה הישראלית, בנושא המשפחות השכולות.

שביחד עם המשפחות וביחד איתכם, חברי הכנסת הנכבדים העוסקים בנושא, נגיע לנוסחה שתאפשר הסדרה רגישה, מכובדת וחוקית של הסוגיות ביחד עם כלל הגורמים המקצועיים. לאור כל האמור, אני מציע כי מליאת הכנסת תאשר את הצעות החוק בקריאה טרומית. והמשך קידומן ייעשה תוך הצמדתן להצעת החוק הממשלתית שתקודם בעניין.

מבקש להתנגד להצעת החוק חבר הכנסת גפני. בבקשה. בבקשה, חבר הכנסת גפני.

אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, חבר הכנסת צבי האוזר מציע הצעת חוק שמזכירה לי את ילדי ירושלים: הילד החכם בירושלים, ששאלו אותו איך להגיע לאיזשהו מקום, הוא אמר: מכאן הדרך קצרה אבל ארוכה, ומהדרך השנייה הדרך היא ארוכה אבל קצרה. כאן יש גדר ואי-אפשר לעבור. חבר הכנסת האוזר הלך בדרך הקלה, על כוונה טובה, והמשמעות היא משמעות של לעשות טוב במקרה שקורה אסון מהסוג הזה, שעליו מדבר חבר הכנסת האוזר בהצעת החוק. מה המשמעות של העניין? אתן לכם דוגמה מאחד הסעיפים, אבל אפשר לדבר על הרבה סעיפים ואין לי את הזמן לזה: "הותיר החייל שנספה הסכמה בכתב לעניין זה ואין לו בת זוג" אין לו בת זוג לחייל שנספה, "או שבת זוגו אינה מעוניינת להתעבר מזרעו ולא היו לחייל הנספה ילדים, רשאי כל אחד מהוריו לפנות לבית המשפט". בית המשפט,

והוא יקבע אם אפשר לעשות את זה עם מישהו שלא קשור לחייל שנספה. בית המשפט קובע אם הילד יכול להיות ממזר, זה שייוולד מהעניין הזה, והנזק שייגרם לו יהיה לאורך שנים ולעולם ועד? האם בנושא הזה, שהוא כל כך רגיש, הוא כל כך בעייתי, בית המשפט הוא זה שקובע? זה המקום ששם צריך לברר נושאים שהם נושאים שיורדים לשורשו של עניין, לנושא הבעייתי של ילד שייוולד, שהוא לא ידע מכל מה שנעשה סביבו? זו אחת הדוגמאות. אני יכול לדבר פה על הרבה דברים. אין מילה,

שהיא מדינה יהודית, על כך שהרבנות צריכה להיות בעניין או בית הדין צריך להיות בעניין. הרי מישהו שהוא איש מקצוע בנושא הזה של ילד שנולד במצב כזה, התעלמות מוחלטת מכל הנושא הזה, חבר הכנסת האוזר, מה זה להביא הצעת חוק, שהצעת החוק תהיה פופוליסטית, ונבוא למשפחות, ונגיד להן שהכנסת הסכימה להעביר הצעת חוק כזאת? ומה עם כל הבעיות שאחרי זה? בית המשפט, שהוא מדבר על חקיקה, שהוא מדבר על חוקים מגבילים, שצריך הסכמה וצריך את כל הדברים האלה? מה יהיה עם העובר, עם הילד שייוולד, כשבסוף יתברר שמבחינה הלכתית הוא בכלל בבעיה עכשיו? לא מדברים על זה. המחוקק שעומד ודן עכשיו, חבר הכנסת האוזר, בהצעה שלך, הוא לא צד בעניין הזה? אתם לא דואגים לילד שייוולד, שהוא לא ייוולד באופן כזה שאחרי זה יהיו לו צרות כל החיים? חבר הכנסת האוזר, אני אצביע נגד החוק שלך. ואני מבקש, אדוני היושב-ראש: אנחנו בסיעת יהדות התורה, אנחנו נצביע נגד החוק של האוזר, בגלל שאין פה את החלק הזה, אלא אם כן הוא יידחה וההצבעה תידחה ויגיעו לפתרון. הרי בסופו של דבר, העניין שלנו זה לעשות טוב, לא שדרך הטוב הזה יהיה גם רע. תרשה לי, חבר הכנסת גפני,

אתה פרלמנטר ותיק מאוד. החוקים האלה הולכים לוועדה כדי לדון בהם, ושם יהיה ניתן לשפר ולעשות.

בואו, נעביר את זה היום בהסכמה, מפאת החשיבות.

אדוני היושב-ראש, נעשה את זה. כמו שאתה אומר, נעשה את זה בוועדה. אבל זה לא יכול להיות שמגיע לפה חוק כזה ואין אפילו תזכורת שצריך לדאוג לילד הזה. צריך לדאוג לעובר, לילד שייוולד, שלא יקרה לילד הזה אסון. זה אפילו לא מוזכר בהצעה. לא מוזכר. בית המשפט. עוד הפעם בית המשפט ועוד הפעם בית המשפט.

חבר הכנסת גפני,

אתה פרלמנטר ותיק יותר ממני, למדתי ממך רבות, תשפר ותשפץ בוועדה עצמה, לטובת הכלל והמשפחות.

אני אצביע נגד החוק של האוזר.

החוקים האלה ילכו לוועדה, נדון בהם, נסדר אותם, נשפץ אותם, כדי שכלל הצדדים, המשפחות, החקיקה עצמה, כולם יהיו מרוצים. אפשר להגיע לידי איזשהו איזון בעניין הזה. חד-משמעי. יש לי שאלה לאופוזיציה. האם האופוזיציה עומדת על דעתה לשמית?

האופוזיציה הגישה בקשה להצבעה שמית. בבקשה, סגנית מזכירת הכנסת. שקט, בבקשה. (קוראת בשם חבר הכנסת) משה אבוטבול, אינו נוכח שקט. חברים, זה נושא מאוד חשוב. בבקשה, שקט. זו ההצעה הראשונה שמצביעים עליה, של חבר הכנסת האוזר. יש שלוש הצבעות, יש שלושה חוקים שהם פחות או יותר זהים. בבקשה, להמשיך. (קוראת בשמות חברי הכנסת) סמי אבו שחאדה, אינו נוכח אלי אבידר, אינו נוכח יולי יואל אדלשטיין, אינו נוכח אמיר אוחנה,

אורבך, אינו נוכח ינון אזולאי, אינו נוכח ישראל אייכלר, אינו נוכח דוד אמסלם,

אופיר אקוניס,

משה ארבל, אינו נוכח יעקב אשר, אינו נוכח זאב בנימין בגין,

אוריאל בוסו, אינו נוכח ענבר בזק, בעד חיים ביטון,

נוכח מיכאל מרדכי ביטון, אינו נוכח דוד ביטן, אינו נוכח ולדימיר בליאק, אינו נוכח מירב בן ארי,

רם בן ברק, אינו נוכח איתמר בן גביר, אינו נוכח יואב בן צור, אינו נוכח נפתלי בנט, אינו נוכח אלינה ברדץ' יאלוב,

קרן ברק, אינה נוכחת ניר ברקת, אינו נוכח יאיר גולן, בעד מאי גולן, בעד איתן גינזבורג,

יואב גלנט, אינו נוכח גילה גמליאל, אינה נוכחת מאזן גנאים, אינו נוכח בנימין גנץ, אינו נוכח משה גפני,

סימון דוידסון,

אבי דיכטר, אינו נוכח גלית דיסטל אטבריאן,

צבי האוזר, בעד צחי הנגבי, בעד שרן מרים השכל, בעד מיכל וולדיגר, אינה נוכחת רות וסרמן לנדה, בעד מכלוף מיקי זוהר, אינו נוכח אימאן ח'טיב יאסין, אינה נוכחת ווליד טאהא, אינו נוכח בועז טופורובסקי,

משה טור פז, אינו נוכח אחמד טיבי, אינו נוכח יוסף טייב, אינו נוכח

טל,

דסטה גדי יברקן, אינו נוכח מאיר יצחק הלוי, בעד אלי כהן, אינו נוכח מאיר כהן, אינו נוכח יום טוב חי כלפון,

נוכח עופר כסיף, אינו נוכח אופיר כץ, בעד חיים כץ, אינו נוכח ישראל כץ, בעד רון כץ, אינו נוכח יוראי להב הרצנו, אינו נוכח מיקי לוי, בעד אורלי לוי אבקסיס, אינה נוכחת יריב לוין, בעד נעמה לזימי, אינה נוכחת יעקב ליצמן, אינו נוכח גבי לסקי,

יאיר לפיד, אינו נוכח לימור מגן תלם, אינה נוכחת אמילי חיה מואטי, אינה נוכחת פטין מולא, בעד טטיאנה מזרסקי, אינה נוכחת מרב מיכאלי, אינה נוכחת יוליה מלינובסקי, אינה נוכחת מיכאל מלכיאלי, אינו נוכח אבי מעוז, אינו נוכח אורי מקלב, אינו נוכח אבתיסאם מראענה, אינה נוכחת יעקב מרגי, אינו נוכח מופיד מרעי,

בנימין נתניהו, אינו נוכח יואב סגלוביץ' אינו נוכח יבגני סובה, אינו נוכח אופיר סופר, אינו נוכח אורית מלכה סטרוק, אינה נוכחת עידית סילמן, בעד עלי סלאלחה,

בצלאל סמוטריץ' אינו נוכח אוסאמה סעדי, אינו נוכח מנסור עבאס, אינו נוכח איימן עודה, אינו נוכח חוה אתי עטייה, אינה נוכחת יצחק פינדרוס, אינו נוכח שירלי פינטו קדוש, אינה נוכחת מאיר פרוש, אינו נוכח יסמין פרידמן, אינה נוכחת אביר קארה, אינו נוכח אלכס קושניר, בעד יואב קיש, בעד גלעד קריב, בעד שלמה קרעי,

מירי מרים רגב, אינה נוכחת מיכל רוזין, אינה משתתפת בהצבעה שמחה רוטמן, אינו נוכח יעל רון בן משה,

מוסי רז,

אפרת רייטן מרום, אינה נוכחת ג'ידא רינאוי זועבי,

יפעת שאשא ביטון, בעד אלון שוסטר, בעד יובל שטייניץ, אינו נוכח קטי קטרין שטרית, בעד אלעזר שטרן,

יוסף שיין, אינו נוכח עמיחי שיקלי,

נוכח מיכל שיר סגמן, בעד רם שפע, אינו נוכח נירה שפק, בעד עאידה תומא סלימאן, אינה נוכחת בבקשה לקרוא פעם נוספת בשמות חברי הכנסת. (קוראת בשמות חברי הכנסת) משה אבוטבול, אינו נוכח סמי אבו שחאדה, אינו נוכח אולי שמעת בעד, לא אמרתי בעד.

אני רק לא רוצה שתהיה תקלה שמישהו יגיד שאני לא אמרתי,

חבר הכנסת רז, באמצע ההצבעה. חבר הכנסת רז. אומר מוסי רז שהוא לא אמר בעד, ואנחנו פה שמענו בעד. או שמישהו אמר בעד, הוא אומר שהוא לא הצביע. למחוק את ההצבעה שלך? אני מציע שתקראי לי שוב, ואני אגיד בעד. אני לא רוצה שאחרי זה, מאה אחוז, בסדר גמור.

בשמות חברי הכנסת) אלי אבידר, אינו נוכח יולי יואל אדלשטיין, אינו נוכח ניר אורבך, אינו נוכח ינון אזולאי, אינו נוכח ישראל אייכלר, אינו נוכח משה ארבל, אינו נוכח יעקב אשר, אינו נוכח אוריאל בוסו, אינו נוכח חיים ביטון, אינו נוכח מיכאל ביטון, אינו נוכח דוד ביטן, בעד ולדימיר בליאק, אינו נוכח רם בן ברק, בעד איתמר בן גביר, אינו נוכח יואב בן צור, אינו נוכח נפתלי בנט, אינו נוכח קרן ברק, בעד ניר ברקת, בעד יואב גלנט, אינו נוכח גילה גמליאל, בעד מאזן גנאים, אינו נוכח בני גנץ, בעד אבי דיכטר, אינו נוכח מיכל וולדיגר, אינה נוכחת מכלוף מיקי זוהר, אינו נוכח אימאן ח'טיב יאסין, אינה נוכחת ווליד טאהא, אינו נוכח משה טור פז, אינו נוכח אחמד טיבי, אינו נוכח יוסף טייב, בעד דסטה גדי יברקן, בעד אלי כהן,

מאיר כהן,

יום טוב חי כלפון, אינו נוכח עופר כסיף, אינו נוכח חיים כץ, אינו נוכח רון כץ, אינו נוכח יוראי להב הרצנו,

נוכח אורלי לוי אבקסיס, אינה נוכחת נעמה לזימי, אינה נוכחת יעקב ליצמן, אינו נוכח יאיר לפיד, אינו נוכח לימור מגן תלם,

אמילי חיה מואטי, אינה נוכחת טטיאנה מזרסקי, אינה נוכחת מרב מיכאלי, אינה נוכחת יוליה מלינובסקי,

מיכאל מלכיאלי, אינו נוכח אבי מעוז, אינו נוכח אורי מקלב, אינו נוכח אבתיסאם מראענה, אינה נוכחת יעקב מרגי, אינו נוכח בנימין נתניהו, אינו נוכח יואב סגלוביץ' אינו נוכח יבגני סובה,

אינו נוכח אורית מלכה סטרוק, אינה משתתפת בהצבעה בצלאל סמוטריץ' אינו נוכח אוסאמה סעדי, אינו נוכח מנסור עבאס, אינו נוכח איימן עודה, אינו נוכח חוה אתי עטייה, אינה נוכחת יצחק פינדרוס,

שירלי פינטו קדוש, אינה נוכחת מאיר פרוש, אינו נוכח יסמין פרידמן, אינה נוכחת אביר קארה, אינו נוכח מירי מרים רגב, אינה נוכחת שמחה רוטמן, אינו נוכח אפרת רייטן מרום, אינה נוכחת יובל שטייניץ, לא משתתף יוסף שיין, אינו נוכח עמיחי שיקלי, אינו נוכח רם שפע, אינו נוכח עאידה תומא סלימאן, אינה נוכחת מוסי רז,

יש מישהו במליאת הכנסת שסגנית מזכירת הכנסת לא קראה בשמו או לא הצביע? הסתיימה ההצבעה. בבקשה, לספור. בעד, 53, נגד, שניים. לפיכך, הצעת החוק הראשונה, 2882, של חבר הכנסת צבי האוזר, עברה. הוועדה המוסמכת לדון בנושא היא ועדת העבודה והרווחה. אנחנו ניגשים להצעת החוק הבאה, בבקשה. חבר הכנסת קיש, עדיין שמית? כל היום שמיות. להפריד את אלה אפשר? כל היום

אנחנו ניגשים להצבעה על הצעת החוק השנייה, של חברת הכנסת מאי גולן. (קוראת בשמות חברי הכנסת) משה אבוטבול, אינו משתתף בהצבעה סמי אבו שחאדה, אינו נוכח אלי אבידר, אינו נוכח יולי יואל אדלשטיין, אינו נוכח אמיר אוחנה,

ניר אורבך, אינו נוכח ינון אזולאי, אינו נוכח ישראל אייכלר, אינו נוכח דוד אמסלם, בעד אופיר אקוניס,

משה ארבל, אינו נוכח יעקב אשר, אינו נוכח זאב בנימין בגין, אינו נוכח אוריאל בוסו, אינו נוכח ענבר בזק,

חיים ביטון, אינו נוכח מיכאל מרדכי ביטון, אינו נוכח דוד ביטן, בעד ולדימיר בליאק, אינו נוכח מירב בן ארי, בעד רם בן ברק, בעד איתמר בן גביר, אינו נוכח יואב בן צור, אינו נוכח נפתלי בנט, אינו נוכח אלינה ברדץ' יאלוב, אינה נוכחת קרן ברק, אינה נוכחת ניר ברקת, בעד יאיר גולן, אינו נוכח מאי גולן,

איתן גינזבורג, אינו נוכח יואב גלנט, אינו נוכח גילה גמליאל,

מאזן גנאים, אינו נוכח בנימין גנץ, אינו נוכח משה גפני, אינו נוכח סימון דוידסון, אינו נוכח אבי דיכטר,

גלית דיסטל אטבריאן, בעד צבי האוזר, בעד צחי הנגבי, אינו נוכח שרן מרים השכל, אינה נוכחת מיכל וולדיגר, אינה נוכחת רות וסרמן לנדה,

אימאן ח'טיב יאסין, אינה נוכחת ווליד טאהא, אינו נוכח בועז טופורובסקי, אינו נוכח משה טור פז, אינו נוכח אחמד טיבי, אינו נוכח יוסף טייב, אינו נוכח אלון טל, אינו נוכח דסטה גדי יברקן, בעד מאיר יצחק הלוי, אינו נוכח אלי כהן, בעד מאיר כהן, אינו נוכח יום טוב חי כלפון, אינו נוכח עופר כסיף, אינו נוכח אופיר כץ,

חיים כץ, אינו נוכח ישראל כץ,

רון כץ, אינו נוכח יוראי להב הרצנו, אינו נוכח מיקי לוי,

אורלי לוי אבקסיס, בעד יריב לוין,

נעמה לזימי, אינה נוכחת יעקב ליצמן, אינו נוכח גבי לסקי, אינה נוכחת יאיר לפיד, אינו נוכח לימור מגן תלם, אינה נוכחת אמילי חיה מואטי, אינה נוכחת פטין מולא, בעד טטיאנה מזרסקי, אינה נוכחת מרב מיכאלי, אינה נוכחת יוליה מלינובסקי, אינה נוכחת מיכאל מלכיאלי, אינו נוכח אבי מעוז, אינו נוכח אורי מקלב, אינו נוכח אבתיסאם מראענה, אינה נוכחת יעקב מרגי, אינו נוכח מופיד מרעי,

בנימין נתניהו, אינו נוכח יואב סגלוביץ' אינו נוכח יבגני סובה, אינו נוכח אופיר סופר, אינו נוכח אורית מלכה סטרוק, אינה נוכחת עידית סילמן, בעד עלי סלאלחה, אינו נוכח בצלאל סמוטריץ' אינו נוכח אוסאמה סעדי, אינו נוכח מנסור עבאס, אינו נוכח איימן עודה, אינו נוכח חוה אתי עטייה, אינה נוכחת

שירלי פינטו קדוש, אינה נוכחת מאיר פרוש, אינו נוכח יסמין פרידמן, אינה נוכחת אביר קארה, אינו נוכח אלכס קושניר, אינו נוכח יואב קיש,

גלעד קריב, אינו נוכח שלמה קרעי, אינו נוכח מירי מרים רגב, אינה נוכחת מיכל רוזין, אינה נוכחת שמחה רוטמן, אינו נוכח יעל רון בן משה, אינה נוכחת מוסי רז, אינו משתתף בהצבעה אפרת רייטן מרום, אינה נוכחת ג'ידא רינאוי זועבי, אינה נוכחת יפעת שאשא ביטון, אינה נוכחת אלון שוסטר, אינו נוכח יובל שטייניץ, אינו משתתף בהצבעה קטי קטרין שטרית,

אלעזר שטרן, אינו נוכח יוסף שיין, אינו נוכח עמיחי שיקלי, אינו נוכח מיכל שיר סגמן,

רם שפע, אינו נוכח נירה שפק, אינה נוכחת עאידה תומא סלימאן, אינה נוכחת תודה רבה. את יכולה לקרוא, בבקשה, את שמות חברי הכנסת שלא היו נוכחים. (קוראת בשמות חברי הכנסת) סמי אבו שחאדה, אינו נוכח אלי אבידר, אינו נוכח יולי יואל אדלשטיין,

ניר אורבך, אינו נוכח ינון אזולאי, אינו נוכח ישראל אייכלר, אינו נוכח משה ארבל, אינו נוכח יעקב אשר, אינו נוכח זאב בנימין בגין, אינו נוכח אוריאל בוסו, אינו נוכח חיים ביטון, אינו נוכח מיכאל מרדכי ביטון, אינו נוכח ולדימיר בליאק, אינו נוכח איתמר בן גביר, אינו נוכח יואב בן צור, אינו נוכח נפתלי בנט, אינו נוכח אלינה ברדץ' יאלוב, אינה נוכחת קרן ברק, אינה נוכחת יאיר גולן, אינו משתתף בהצבעה איתן גינזבורג, אינו נוכח יואב גלנט, אינו נוכח מאזן גנאים, אינו נוכח בנימין גנץ, אינו נוכח משה גפני, אינו נוכח סימון דוידסון, אינו נוכח צחי הנגבי, בעד שרן מרים השכל, אינה נוכחת מיכל וולדיגר, אינה נוכחת אימאן ח'טיב יאסין, אינה נוכחת ווליד טאהא, אינו נוכח בועז טופורובסקי, בעד משה טור פז, אינו נוכח אחמד טיבי, אינו נוכח יוסף טייב, אינו נוכח אלון טל,

נוכח מאיר יצחק-הלוי, אינו נוכח מאיר כהן, אינו נוכח יום טוב חי כלפון, אינו נוכח עופר כסיף, אינו נוכח חיים כץ, אינו נוכח רון כץ,

האם יש מישהו באולם שלא השתתף בהצבעה ומעוניין להצביע? אם כן, אני מכריז על נעילת ההצבעה. אני מבקש לספור.

הוטעיתי. אנחנו ממשיכים להקריא. אני מתנצל. ההצבעה ממשיכה. (קוראת בשמות חברי הכנסת) יוראי להב הרצנו, אינו נוכח נעמה לזימי, אינה נוכחת יעקב ליצמן, אינו משתתף בהצבעה גבי לסקי, אינה נוכחת יאיר לפיד, אינו נוכח לימור מגן תלם, אינה נוכחת אמילי חיה מואטי, אינה נוכחת טטיאנה מזרסקי, אינה נוכחת מרב מיכאלי, אינה נוכחת יוליה מלינובסקי, אינה נוכחת מיכאל מלכיאלי, אינו נוכח אבי מעוז, אינו נוכח אורי מקלב, אינו נוכח אבתיסאם מראענה, אינה נוכחת יעקב מרגי, אינו נוכח בנימין נתניהו, אינו נוכח יואב סגלוביץ' אינו נוכח יבגני סובה, אינו נוכח אופיר סופר, אינו נוכח אורית מלכה סטרוק, אינה נוכחת עלי סלאלחה, אינו נוכח בצלאל סמוטריץ' אינו נוכח אוסאמה סעדי, אינו נוכח מנסור עבאס, אינו נוכח איימן עודה, אינו נוכח חוה אתי עטייה, אינה נוכחת שירלי פינטו קדוש, אינה נוכחת מאיר פרוש, אינו נוכח יסמין פרידמן, אינה נוכחת אביר קארה, אינו נוכח אלכס קושניר, אינו נוכח גלעד קריב, אינו נוכח שלמה קרעי, אינו נוכח מירי מרים רגב, אינה נוכחת מיכל רוזין, אינה נוכחת שמחה רוטמן, אינו נוכח יעל רון בן משה, אינה נוכחת אפרת רייטן מרום,

ג'ידא רינאוי זועבי, אינה נוכחת יפעת שאשא ביטון, אינה נוכחת אלון שוסטר, אינו נוכח אלעזר שטרן, אינו נוכח יוסף שיין, אינו נוכח עמיחי שיקלי, אינו נוכח רם שפע, אינו נוכח נירה שפק, אינה נוכחת עאידה תומא סלימאן, אינה נוכחת האם יש מישהו באולם שלא הצביע ורוצה להצביע?

אם כן, אני מבקש לספור את הקולות. ההצבעה ננעלה. תוצאות ההצבעה: 32 בעד, מתנגד אחד,

אין. אני קובע כי הצעת החוק של חברת הכנסת מאי גולן אושרה ותעבור לדיון בוועדת העבודה

אנחנו נעבור להצבעה על הצעת החוק השלישית, של חברת הכנסת עידית סילמן. האם אנחנו עושים הצבעה שמית או אלקטרונית?

אז אני מבקש מסגנית מזכירת הכנסת להתחיל את ההצבעה. (קוראת בשמות חברי הכנסת) משה אבוטבול, אינו נוכח סמי אבו שחאדה, אינו נוכח אלי אבידר, אינו נוכח יולי יואל אדלשטיין,

אמיר אוחנה,

ניר אורבך, אינו נוכח ינון אזולאי, אינו נוכח ישראל אייכלר, אינו נוכח דוד אמסלם,

אופיר אקוניס, אינו נוכח משה ארבל, אינו נוכח יעקב אשר, אינו נוכח זאב בנימין בגין, אינו נוכח אוריאל בוסו, אינו נוכח ענבר בזק, אינה נוכחת חיים ביטון, אינו נוכח מיכאל מרדכי ביטון, אינו נוכח דוד ביטן, בעד ולדימיר בליאק, אינו נוכח מירב בן ארי, אינה נוכחת רם בן ברק,

איתמר בן גביר, אינו נוכח יואב בן צור, אינו נוכח נפתלי בנט, אינו נוכח אלינה ברדץ' יאלוב,

קרן ברק, אינה נוכחת ניר ברקת,

יאיר גולן,

מאי גולן,

איתן גינזבורג, אינו נוכח יואב גלנט,

גילה גמליאל,

מאזן גנאים, אינו נוכח בנימין גנץ, אינו נוכח משה גפני, אינו נוכח סימון דוידסון, אינו נוכח אבי דיכטר,

גלית דיסטל אטבריאן,

צבי האוזר, בעד צחי הנגבי, אינו נוכח שרן מרים השכל, אינה נוכחת מיכל וולדיגר, אינה נוכחת רות וסרמן לנדה, אינה נוכחת מכלוף מיקי זוהר,

אימאן ח'טיב יאסין, אינה נוכחת ווליד טאהא, אינו נוכח בועז טופורובסקי, אינו נוכח משה טור פז, אינו נוכח אחמד טיבי, אינו נוכח יוסף טייב, אינו נוכח אלון טל, אינו נוכח דסטה גדי יברקן,

מאיר יצחק הלוי, אינו נוכח אלי כהן, אינו נוכח מאיר כהן, אינו נוכח יום טוב חי כלפון, אינו נוכח עופר כסיף, אינו נוכח אופיר כץ,

חיים כץ, אינו נוכח ישראל כץ,

רון כץ, אינו נוכח יוראי להב הרצנו, אינו נוכח מיקי לוי, אינו נוכח אורלי לוי אבקסיס,

יריב לוין,

נעמה לזימי, אינה נוכחת יעקב ליצמן, אינו נוכח גבי לסקי, אינה נוכחת יאיר לפיד, אינו נוכח לימור מגן תלם, אינה נוכחת אמילי חיה מואטי, אינה נוכחת פטין מולא,

טטיאנה מזרסקי, אינה נוכחת מרב מיכאלי, אינה נוכחת יוליה מלינובסקי, אינה נוכחת מיכאל מלכיאלי, אינו נוכח אבי מעוז, אינו נוכח אורי מקלב, אינו נוכח אבתיסאם מראענה, אינה נוכחת יעקב מרגי, אינו נוכח מופיד מרעי, אינו נוכח בנימין נתניהו, אינו נוכח יואב סגלוביץ' אינו נוכח יבגני סובה, אינו נוכח אופיר סופר, אינו נוכח אורית מלכה סטרוק, אינה נוכחת עידית סילמן, אינה נוכחת עלי סלאלחה, אינו נוכח בצלאל סמוטריץ' אינו נוכח אוסאמה סעדי, אינו נוכח מנסור עבאס, אינו נוכח איימן עודה, אינו נוכח חוה אתי עטייה, אינה נוכחת יצחק פינדרוס, אינו נוכח שירלי פינטו קדוש, אינה נוכחת מאיר פרוש, אינו נוכח יסמין פרידמן, אינה נוכחת אביר קארה, אינו נוכח אלכס קושניר, אינו נוכח יואב קיש,

נוכח גלעד קריב,

שלמה קרעי, אינו נוכח מירי מרים רגב, אינה נוכחת מיכל רוזין, אינה נוכחת שמחה רוטמן, אינו נוכח יעל רון בן משה, אינה נוכחת מוסי רז, אינו משתתף בהצבעה אפרת רייטן מרום, בעד ג'ידא רינאוי זועבי, אינה נוכחת יפעת שאשא ביטון,

אלון שוסטר, אינו נוכח יובל שטייניץ, אינו משתתף בהצבעה קטי קטרין שטרית,

אלעזר שטרן, אינו נוכח יוסף שיין, אינו נוכח עמיחי שיקלי, אינו נוכח מיכל שיר סגמן,

רם שפע, אינו נוכח נירה שפק, אינה נוכחת עאידה תומא סלימאן, אינה נוכחת בבקשה, סגנית המזכירה, נא לקרוא פעם נוספת בשמות חברי הכנסת שלא היו נוכחים. (קוראת בשמות חברי הכנסת) משה אבוטבול, אינו נוכח סמי אבו שחאדה, אינו נוכח אלי אבידר, אינו נוכח ניר אורבך, אינו משתתף בהצבעה ינון אזולאי, אינו נוכח ישראל אייכלר, אינו נוכח אופיר אקוניס, אינו נוכח משה ארבל, אינו נוכח יעקב אשר, אינו נוכח זאב בנימין בגין, אינו נוכח אוריאל בוסו, אינו נוכח ענבר בזק,

חיים ביטון, אינו נוכח מיכאל מרדכי ביטון, אינו נוכח ולדימיר בליאק, אינו נוכח מירב בן ארי, אינה נוכח איתמר בן גביר, אינו נוכח יואב בן צור, אינו נוכח נפתלי בנט, אינו נוכח קרן ברק, אינה נוכחת איתן גינזבורג,

מאזן גנאים, אינו נוכח בנימין גנץ, אינו נוכח משה גפני, אינו נוכח סימון דוידסון,

צחי הנגבי, אינו נוכח שרן מרים השכל,

נוכחת מיכל וולדיגר, אינה נוכחת רות וסרמן לנדה, אינה נוכחת אימאן ח'טיב יאסין, אינה נוכחת ווליד טאהא, אינו נוכח בועז טופורובסקי, אינו נוכח משה טור פז, אינו נוכח אחמד טיבי, אינו נוכח יוסף טייב, אינו נוכח אלון טל, אינו נוכח מאיר יצחק הלוי, אינו נוכח אלי כהן, אינו נוכח מאיר כהן, אינו נוכח יום טוב חי כלפון, אינו נוכח עופר כסיף, אינו נוכח חיים כץ, אינו נוכח רון כץ, אינו נוכח יוראי להב הרצנו, אינו נוכח נעמה לזימי, אינה נוכחת יעקב ליצמן, אינו נוכח גבי לסקי, אינה נוכחת יאיר לפיד, אינו נוכח לימור מגן תלם, אינה נוכחת אמילי חיה מואטי, אינה נוכחת טטיאנה מזרסקי, אינה נוכחת מרב מיכאלי, אינה נוכחת יוליה מלינובסקי, אינה נוכחת מיכאל מלכיאלי, אינו נוכח אבי מעוז, אינו נוכח אורי מקלב, אינו נוכח אבתיסאם מראענה, אינה נוכחת יעקב מרגי, אינו נוכח מופיד מרעי,

בנימין נתניהו, אינו נוכח יואב סגלוביץ' אינו נוכח יבגני סובה, אינו משתתף אופיר סופר, אינו נוכח אורית מלכה סטרוק, אינה נוכחת עידית סילמן, בעד עלי סלאלחה, אינו נוכח בצלאל סמוטריץ' אינו נוכח אוסאמה סעדי, אינו נוכח מנסור עבאס, אינו נוכח איימן עודה, אינו נוכח חוה אתי עטייה, אינה נוכחת יצחק פינדרוס, אינו נוכח שירלי פינטו קדוש, אינה נוכחת מאיר פרוש, אינו נוכח יסמין פרידמן, אינה נוכחת אביר קארה, אינו נוכח אלכס קושניר, אינו נוכח יואב קיש, אינו נוכח שלמה קרעי, אינו נוכח מירי מרים רגב, אינה נוכחת מיכל רוזין, אינה נוכחת שמחה רוטמן, אינו נוכח יעל רון בן משה, אינה נוכחת ג'ידא רינאוי זועבי, אינה נוכחת יפעת שאשא ביטון,

אינו נוכח אלעזר שטרן, אינו נוכח יוסף שיין, אינו נוכח עמיחי שיקלי, אינו נוכח רם שפע, אינו נוכח נירה שפק, אינה נוכחת עאידה תומא סלימאן, אינה נוכחת תודה רבה. האם יש מי מחברי הכנסת באולם המליאה שהמזכירה לא קראה בשמו?

הכנסת קינלי, משה,

אני כבר לא יודע אם הצבעתי. זה החוק האחרון, סיבוב אחרון. יבדקו. (קוראת בשם חבר הכנסת) יואב קיש,

זהו? תמה ההצבעה, בבקשה לספור.

34 בעד, אין מתנגדים. על פי הצעת החוק, הצעת החוק תלך להמשך דיון בוועדת העבודה והרווחה. חוץ וביטחון.

יש עוד בקשות? ובכן, ההצעה תלך לוועדת הכנסת כדי שתחליט. תמה הצעת חוק זו. לפני שניגש חבר הכנסת אמיר אוחנה, חבר הכנסת אוחנה, תפנו בבקשה את תשומת לב המשפחות. תודה רבה. ברוך בן-יגאל, אביו של עמית ז"ל, ניצה שמואלי, אימו של בראל ז"ל, בת אל ויצמן, אחות של שאולי ז"ל, משפחות יקרות, כולי תקווה שמהלך זה בכנסת ישראל יעניק לכן, המשפחות השכולות, תקווה. כנסת ישראל מחבקת אתכן. אנחנו נמשיך בסדר-היום.

ניגשים להצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון, סימון תוצרת חקלאית שאינה ארוזה מראש), התשפ"א 2021, של חבר הכנסת רם בן ברק. בבקשה.

סגן השרה יאיר גולן. חבריי חברי וחברות הכנסת, לפעמים יש ניצחונות שאין בהם מפסידים. חוק סימון תוצרת חקלאית הוא ניצחון שכזה. אם יש משהו עיקרי שלמדנו בשנתיים של מגפת הקורונה ומהשבועיים של המלחמה באירופה, זה שעל כל מדינה לדאוג לעצמה בעצמה. יחסי חוץ זה נהדר, הסכמים, סחר, יבוא, ואפילו אמנות ובריתות, הכול נכון, הכול יפה, עד שמגיע מצב חירום, ברבור שחור, משבר, ואז כל אחד לנפשו, כל אחד לארצו. החקלאות הישראלית היא ליבת העצמאות שלנו בארץ הזו. תלם המחרשה קבע לנו את הגבולות, המטעים והשדות שומרים לנו על הגבולות, המלפפונים והעגבניות הישראליים לא רק שומרים אותנו בריאים, הם גם שומרים אותנו בטוחים. חוק סימון תוצרת חקלאית הוא ערוגה ששומרת על הביטחון התזונתי שלנו. נמשיך לייבא, נמשיך להיות שוק תחרותי, אבל תמיד,

נגן על האינטרסים שלנו ונגדר את הסיכונים שלנו. עוד מוקדם לצפות את כל ההשלכות של השנתיים האחרונות, אבל דבר אחד בטוח: הקוטביות העולמית רק תתחדד, העולם, שנדמה היה שהוא שטוח, הולך ומתפתל לו. לקראת העשורים הקרובים, שבוודאי יספקו לנו אתגרים עצומים, גם ברמה האזורית וגם ברמה העולמית, ישראל חייבת להבטיח שהיא יודעת לספק את הצרכים של עמה באמצעות עמה. המדינה הזו הוקמה על ידי חקלאים, לא מקלדת או עכבר הם אחזו ביד אלא מעדר, קלשון וטורייה. הם היו הסטרטאפיסטים הראשונים, חלוצים, חלוצות, נחשונים, ממציאים, מזיעים ומתמידים. בזכות הפלחה, השיבולים והפרדסים בנינו לנו פה ארץ, בזכות המגל והחרמש הקמנו פה יישובים, בזכות התפוזים והתמרים הקמנו כלכלת יצוא לתפארת. חקלאי ישראל הם לא רק העבר שלנו, הם גם העתיד שלנו. פיתוח זנים חדשים, טכנולוגיות השקיה, טיוב הפריון לדונם ומהפכת החקלאות בנגב הם אבני יסוד במזון, כלכלה, ביטחון ויצוא. דורות של חקלאים צריכים לדעת שהמדינה עדיין לצידם, לא רק בתודה לדורות חקלאי העבר, אלא גם מסייעת לדורות חקלאי העתיד. ואחרונים, אך בעצם הראשונים, מי שייהנו מחוק סימון התוצרת החקלאית יהיו הצרכנים. הצרכנים ייהנו משקיפות מלאה, משוק חופשי של ידע, שבו הם ידעו לא רק עד כמה העגבנייה טעימה אלא מה מקורה, מי עמל עבורם כדי שתגיע לדוכן, במי הם תומכים כשהם קונים קילו צנונית או קילו כרוב, מי זרע, מי השקה, עדר וקצר עבורם. ניצחון לביטחון המזון של ישראל, ניצחון לחקלאי ישראל וניצחון לצרכני ישראל. תודה רבה לכם. תודה רבה. אנחנו נמשיך בהצעת החוק המוצמדת, של חבר הכנסת ינון אזולאי. תודה רבה לך, אדוני היושב-ראש. כבוד השרה, חבריי חברי הכנסת, ידידי רם בן ברק, אני רוצה לפרגן על החוק, עוד מהקדנציה הקודמת היינו חתומים על אותו חוק. אני חושב שזה המעט מן המעט הוא שאנחנו יכולים להצדיע לחקלאים שחיים בתוכנו ונמצאים בגבולות ונמצאים בכל מקום, בכל יישוב, ובאים ומיישבים את ארץ ישראל. דווקא בזמן שיש יוקר מחיה, ואנחנו מחפשים להביא פתרונות מחוץ לארץ, אנחנו פה, במדינת ישראל, כאזרחי מדינת ישראל, צריכים לחזק את אותם חקלאים שעובדים,

בעבודת כפיים, עם המעדר. היום יש הרבה טכנולוגיות, ואנחנו צריכים גם להגיד לאותם אלה עם המעדר שהחוק הזה קודם כול מכיר להם טובה ותודה על מה שהם עושים לנו. מכיר תודה, אנחנו מודים על מה שהחקלאים עושים בשבילנו, שאנחנו מקבלים בסופו של דבר מוצר מוגמר לבית, מפירות שארץ ישראל השתבחה בהם. ולכן אני חושב שהחוק הזה הוא חוק חשוב למען כולנו. על מנת לחזק את אותו אדם שהולך לאותה מכולת, לאותה חנות שהוא קונה ממנה, שידע מאיפה זה נקנה, על מנת שנוכל לומר בגדר "וחי אחיך עמך"; בגדר זה שנוכל להגיד: תשמע, הצעד הקטן שלי, שגם אני אוכל לתת פרנסה לאותו שכן שלי, לא משנה איפה הוא גר, אני עושה את הצעד הזה למענו. אני חושב שזה דבר שמאחד את עם ישראל, מאחד את כולנו. אם אנחנו נדע ללכת ולפרגן, אני תמיד אומר שגם אם לפעמים נשלם קצת יותר, בשביל אותן משפחות שמסביבנו, אנחנו נעשה גם את זה. אני גם רוצה לקרוא מפה לממשלת ישראל שתעשה הכול למען החקלאים. יש מספיק מה לעשות, לפני הרפורמות הגדולות שמביאים מחו"ל, למשל במים. את ההנחות הגדולות לעשות להם במים, הם לא צריכים לשלם יותר. לא יכול להיות שיביאו מחוץ לארץ וימכרו את זה יותר זול מבישראל, בגלל ששם לא משלמים על מים ויש ידיים עובדות יותר זולות.

פה אנחנו משלמים על ידיים עובדות כי אנחנו רוצים שגם הן יתפרנסו, ולא להביא מחו"ל. ולכן, אני חושב שהחוק הזה הוא חוק מבורך וחוק טוב. אני רוצה גם לברך את ידידי חבר הכנסת משה ארבל, שהוא שותף לחוק הזה.

מקדמים ביחד, ברוך השם, הרבה חוקים, פעם אתה,

אבל בסופו של דבר הכול נשאר באותה משפחה. אבל משה, אתה יודע שיש לך בעיה. אם אתה מביא מתוניס, יהיה כתוב לנו תוניס, תהיה לך בעיה ותתלבט מאיפה לקנות, מטריפולי או מישראל. השאלה מה תעשה עם זה? חשבתי שתגיד ישר: קודם כול מישראל. אתה עכשיו מישראל, לא יעזור. שמיטה. אני רוצה להגיד תודה רבה על שיתוף הפעולה ביחד. תודה רבה, רם, ולכל מי שיתמוך בחוק הזה, שהוא חוק חשוב למען החקלאים ולמען אזרחי ישראל.

רוצה להגיד גם לך, צביקה, גם אתה הגשת הצעת חוק דומה במהותה, וגם אתה מכיר ויודע את הערך של מה זה החקלאים, ולכן גם איתך ביחד אנחנו מעבירים את החוקים האלה היום למען עם ישראל.

גברתי היושבת בראש,

נכון ומדויק. הוא נכון מבחינה ביטחונית, והוא נכון ביתר שאת גם בכלכלה ובביטחון התזונתי. אפשר לומר בלשון של פעם: ישראל תשביר לעצמה בכוחות עצמה. החקלאות בישראל היא לא רק שאלה של מזון כחול לבן, היא ערך כחול לבן בראש ובראשונה. הצעת החוק באה לתקן עוולה במצב הנוכחי, שבו מוחרגת התוצרת החקלאית המוצגת למכירה בתפזורת בכך שארץ מוצאה אינו ידוע. הנגשת המידע בדבר ארץ מוצאה של תוצרת חקלאית מפוזרת תנגיש את המידע לצרכנים, תעמיד בפניהם את האפשרות לממש את צריכתם בהתאם לערכים שלהם בראש ובראשונה. מדובר במהלך שיגדיל את צריכת התוצרת המקומית ויסייע הלכה למעשה בעידוד החקלאות הישראלית, זו פעולה שאנחנו חפצים בה. מטרת החוק היא להגן על הצרכנים, לספק להם את מרב הידע על מנת שרכישתם תתבצע על בסיס מידע מהימן ומדויק, ושהם ידעו מהיכן מגיעה התוצרת, מהי איכותה ומה מקור ייצורה. אשר על כן, אני מבקש מכנסת ישראל לתמוך בהצעת החוק.

תודה רבה. ישיב על שלוש הצעות החוק סגן השרה יאיר גולן.

כנסת נכבדה,

תמיכה גורפת כאן בבית מהקואליציה ומהאופוזיציה,

טובות ונכונות. בהמשך

אקריא את התגובה הסדורה להצעת החוק הזאת. אבל לפני כן, אני רוצה לומר שהיום ב-05:40 היה פה אירוע, אירוע מטלטל. ב-05:40 החל פה מופע, היושב-ראש, מופע צעקני, צווחני, אלים בתכניו ומאיים בהתנהלותו, בין השאר, מול סדרני הכנסת הנאמנים שלנו, מול האנשים המסורים האלה, השומרים על המשכן הזה ועל כבודה של כנסת ישראל. שקרן, אתה שקרן, חבריי חברי הכנסת, אני מבקש לאפשר לסגן השרה להשלים את דבריו.

המופע הזה בא מצידם של אנשים המכנים את עצמם "הציונות הדתית". אה. זה הציונות הדתית? שקרן, אתה שקרן.

הכינוי הזה הוא לבושתה של הציונות. 38 שנים נלחמתי בשירותה של הציונות על תקומת המדינה והארץ. הציונות שלי היא ציונות של שלמות העם הקודמת לשלמות הארץ. היא ציונות שלא מנסה לספח,

לתוכנו מיליוני פלסטינים. לך תעודד אותם לעשות מהומות, יא חצוף. היא ציונות של ממלכתיות ודמוקרטיה, היא הציונות של בן-גוריון, של רבין, של שרון, ואפילו ותיקי חרות, אנשי ארץ ישראל השלמה, הכירו בכך שאין ברירה אלא לתמוך בחלוקה.

ואנחנו רואים, אנחנו רואים היטב לאיזה מחוזות אפלים, אלימים, פורעים, מביאים אותנו אנשים המחפשים כל העת עוד ועוד חיכוך, עוד ועוד דם, עוד ועוד מלחמה. אני לא איש שפוחד ממלחמה. מעולם לא פחדתי ממלחמה, ונלחמתי בחירוף נפש על תקומת העם והארץ. אבל אתם, כולל אנשים שמעולם לא אחזו בנשק, שלא מבינים את מוראה של המלחמה, על מי אתה מדבר? רוצים לגרור אותנו, פעם אחר פעם, מי לא אחז בנשק?

אחר פעם, למרחץ דמים מתמשך ללא שום סיכוי לשלום. התכוונת לבחור הצעיר שהוא סכנה לביטחון המדינה? זה מה שאמרת, שהוא סכנה לביטחון המדינה. אחרי שאמרתי את הדברים האלה, אני רוצה באמת לסכם ברוח יותר רגועה, במדרש המוכר לכם היטב, שבוודאי נאמר פה,

הוא אומר כך: "רבי חנינא, סגן הכוהנים, אומר, הווי מתפלל בשלומה של מלכות, שאלמלא מוראה, איש את רעהו חיים בלעו". בלעוּ, בלעוּ,

איפה מורא המלכות על ראשכם? עד מתי תמשיכו לנצל באופן ציני את כללי הדמוקרטיה כדי להילחם בדמוקרטיה? עד מתי?

אין מלך בישראל, אז אין בעיה. אנחנו המלכות. ומכאן אשיב להצעת חוק הגנת הצרכן ואומר כך: הצעת חוק זאת מבקשת לחייב עוסק המוכר תוצרת חקלאית בתפזורת או במשקל, כגון פירות,

נקניקים, עופות ובשר, המוצעת לצרכן במעדניות, ברשתות השיווק ובמרכולים הפרטיים ונארזת בעת הקנייה, לסמן באופן בולט את ארץ המקור, וזאת בצמוד לסימון מחיר התוצרת. ועדת השרים לחקיקה המליצה לתמוך בקריאה טרומית בהצעת החוק, כפוף לתיאום עם משרד המשפטים, הכלכלה והחקלאות, וכן כפוף לכך שההצעה הפרטית תוצמד להצעת חוק ממשלתית ותחזור לדיון בוועדה. לעמדתי ולעמדת הגורם המקצועי במשרדי ישנה חשיבות צרכנית בקידום הוראות הסימון, והמשך תהליך החקיקה יתואם עם המשרדים הרלוונטיים.

מוצע לתמוך בהצעת החוק, ולתפארת מדינת ישראל. תודה רבה. ביקש להתנגד לעמדת הממשלה חבר הכנסת משה גפני. צביקה, אני רוצה להתנגד לחוק השני.

חבר הכנסת קרעי, גם הוא ביקש להתנגד. מוותר.

אם כך, אנחנו, אז אתם מוותרים? אמרו לך, תתקדם.

אם כך, אנחנו ניגש להצבעה על הצעת החוק הראשונה, של חבר הכנסת רם בן ברק. אני קורא לחברי הכנסת לשבת במקומם. אנחנו מצביעים. מי בעד? מי נגד? הצבעה.

להעביר את הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון, סימון תוצרת חקלאית שאינה ארוזה מראש),

2021,

בעד, 43 חברי כנסת, נגד, אחד, נמנעים, אין. אני קובע כי הצעת החוק של חבר הכנסת רם בן ברק עברה בקריאה הטרומית, והיא תעבור להמשך דיון בוועדת הכלכלה. לפרוטוקול, חברת הכנסת מלינובסקי הצביעה נגד במקום בעד, היא התכוונה להצביע בעד. נרשם בפרוטוקול. אנחנו נעבור להצבעה על הצעת החוק השנייה, של חבר הכנסת ינון אזולאי. מי בעד? מי נגד? מצביעים. ההצעה להעביר את הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון,

מראש), התשפ"א 2021, לוועדת הכלכלה נתקבלה. בעד, 51, נגד, אין, נמנעים, אין. אני קובע כי הצעת החוק של חבר הכנסת ינון אזולאי עברה בקריאה הטרומית ותעבור להמשך דיון בוועדת הכלכלה. אנחנו נעבור להצבעה בהצעת החוק השלישית, של חבר הכנסת צבי האוזר, שלי. הבקשה של הקואליציה היא להצביע בהצבעה שמית. אני מבקש מסגנית מזכירת הכנסת להתחיל את הקריאה. (קוראת בשמות חברי הכנסת) משה אבוטבול, נגד סמי אבו שחאדה, אינו נוכח אלי אבידר, אינו נוכח יולי יואל אדלשטיין, אינו נוכח אמיר אוחנה, נגד ניר אורבך, אינו נוכח ינון אזולאי, אינו נוכח ישראל אייכלר,

אופיר אקוניס,

משה ארבל, נגד יעקב אשר, נגד זאב בנימין בגין,

אוריאל בוסו,

ענבר בזק, בעד חיים ביטון, נגד

ביטון,

דוד ביטן,

ולדימיר בליאק,

מירב בן ארי, בעד רם בן ברק, בעד איתמר בן גביר,

יואב בן צור,

נפתלי בנט, אינו נוכח אלינה ברדץ' יאלוב,

קרן ברק,

ניר ברקת, נגד יאיר גולן, בעד מאי גולן,

איתן גינזבורג, אינו נוכח

אינו נוכח גילה גמליאל, אינה נוכחת מאזן גנאים, אינו נוכח בנימין גנץ, אינו נוכח משה גפני,

סימון דוידסון, בעד אבי דיכטר, נגד גלית דיסטל אטבריאן,

צבי האוזר,

צחי הנגבי,

שרן מרים השכל, אינה נוכחת מיכל וולדיגר, אינה נוכחת רות וסרמן לנדה, בעד מכלוף מיקי זוהר,

אימאן ח'טיב יאסין, אינה נוכחת ווליד טאהא, אינו נוכח בועז טופורובסקי, אינו נוכח משה טור פז,

אחמד טיבי, אינו נוכח יוסף טייב,

אלון טל, בעד דסטה גדי יברקן,

מאיר יצחק הלוי, בעד אלי כהן,

מאיר כהן, בעד יום טוב חי כלפון, בעד עופר כסיף, אינו נוכח אופיר כץ,

חיים כץ, אינו נוכח ישראל כץ,

רון כץ,

אינו נוכח מיקי לוי,

אורלי לוי אבקסיס, נגד יריב לוין, נגד נעמה לזימי,

נגד גבי לסקי,

אינה נוכחת פטין מולא, אינו נוכח טטיאנה מזרסקי,

מרב מיכאלי, אינה נוכחת יוליה מלינובסקי, בעד מיכאל מלכיאלי,

אבי מעוז,

אורי מקלב,

אבתיסאם מראענה, בעד יעקב מרגי, אינו נוכח מופיד מרעי,

בנימין נתניהו,

יואב סגלוביץ' בעד יבגני סובה, אינו נוכח אופיר סופר, נגד אורית מלכה סטרוק, נגד עידית סילמן,

עלי סלאלחה, בעד בצלאל סמוטריץ'

אוסאמה סעדי, אינו נוכח מנסור עבאס, אינו נוכח איימן עודה, נגד חוה אתי עטייה, נגד יצחק פינדרוס, נגד שירלי פינטו קדוש, בעד מאיר פרוש, נגד יסמין פרידמן, בעד אביר קארה, בעד אלכס קושניר, בעד

בעד שלמה קרעי,

מירי מרים רגב, אינה נוכחת מיכל רוזין,

שמחה רוטמן, נגד יעל רון בן משה,

מוסי רז, בעד אפרת רייטן מרום, בעד ג'ידא רינאוי זועבי, בעד יפעת שאשא ביטון,

אלון שוסטר, בעד יובל שטייניץ, נגד קטי קטרין שטרית, נגד אלעזר שטרן, בעד יוסף שיין, אינו נוכח עמיחי שיקלי, נגד מיכל שיר סגמן, בעד רם שפע,

נירה

אני מבקש לקרוא בשמות חברי הכנסת שלא נכחו בקריאה הראשונה. (קוראת בשמות חברי הכנסת) סמי אבו שחאדה,

בעד יולי יואל אדלשטיין,

בעד ינון אזולאי, נגד נפתלי בנט, אינו נוכח איתן גינזבורג, בעד

אם כן, להלן התוצאות: בעד, 54, נגד, 56. אני קובע כי הצעת

התקבלה.

נגד.

לא, איזה?

החוק לא עבר. ההצעה לא עברה.

בנט בשנ"ץ.

לא, ההצעה הקודמת לא עברה. הוא רצה שזה לא יעבור דרך ועדת החוץ והביטחון,

אין בעיה. זה כמו שחבר הכנסת בני בגין פעם אמר שהוא מונה לשר ללא תיק והוא עדיין איננו יודע ללא איזה תיק

בבקשה, חברת הכנסת מלינובסקי, עשר דקות לרשותך. תודה רבה, אדוני היו"ר. שרים, חבריי חברי הכנסת, אני מתכבדת להציג בפניכם חוק שמתייחס למחלה מאוד קשה, מחלת האפילפסיה. אנחנו מכירים את המחלה הזאת בשם מחלת הנפילה. זו מחלה שלא נהוג לדבר עליה. יש סטיגמות בעם שמדברות על כך שזה משהו שצריך להסתיר, שזה משהו שהוא לא ראוי, אבל המחלה הזאת היא מחלה קשה, שנוגעת להרבה מאוד אנשים. לפי המחקרים שיש ברשותי, 1% מהאוכלוסייה סובל ממחלת אפילפסיה. מי שראה פעם התקף אפילפטי, אי-אפשר לטעות, זה מראה מאוד קשה. אני חייבת להגיד שרוב חולי האפילפסיה, מחלת הנפילה, הם אנשים מאוזנים תרופתית, ובחיי היום-יום אנחנו לא יודעים להבדיל,

שיש להם את המחלה המאוד-מאוד לא סימפטית הזו. אבל אם אנחנו נגלוש קצת למספרים כדי להבין, 1% מהאוכלוסייה של היום זה כ-100,000 איש שסובלים ממחלת האפילפסיה. אני חייבת להגיד שאני התחלתי להתעסק בנושא הזה עוד בכנסת העשרים. היו לי שותפים בדרך. בכנסת העשרים גם ארגנתי יום מיוחד לנושא אפילפסיה בכנסת שזכה להערכה רבה פה בכנסת. אני חייבת לציין, למשל, את חבר הכנסת מקלב. חבר הכנסת מקלב? חבר הכנסת מקלב, אתה זוכר שכשאתה היית יו"ר ועדת המדע, אנחנו ארגנו אצלך בוועדה דיון מיוחד על נושא אפילפסיה והפתרונות שיש ובמה ניתן לעזור. היו שם אז ממש התייחסות והתגייסות מאוד מכובדת של אנשי מקצוע, ושמענו על הרבה מאוד, על טכנולוגיות ומה ניתן לעשות ומהם הפתרונות. היינו ממש שותפים בכל הנושא הזה. גם חבר הכנסת מרגי,

במסגרת הוועדה שלו אנחנו גם קיימנו דיון מיוחד בוועדת החינוך של הכנסת, כי יש ילדים רבים שחולים במחלת האפילפסיה, ולצערי, מערכת החינוך לא יכולה ולא יודעת לתת מענה. המורות לא קיבלו תדרוך מתאים, וכשזה קורה הן נכנסות לפניקה ולחץ, ואז מכניסות לשם גם כיתות שלמות של ילדים. במחקרים שאני ראיתי עלתה כל הזמן אותה נקודה, ובעצם החוק מתייחס לנקודה הזאת: יש דבר שנקרא פליקרים, וכולנו מכירים את זה זה במסיבות, בחתונות, בפאבים, במקומות ציבוריים ובמופעים. אם הפליקר הזה מתערבב במהירות מסוימת, הוא יכול לגרום לאיש חולה אפילפסיה, אפילו אם הוא מאוזן תרופתית, לקבל התקף. זה מונע מהרבה מאוד אנשים חולים או שיש להם אפילפסיה ללכת למקומות ציבוריים, לצערי הרב. הכי כואב הוא ששמעתי סיפורים מילדים שנמנע מהם ללכת למסיבות סיום של בתי ספר מפחד מהפליקרים ומהפחד לקבל התקף. באמת יש פעולה מאוד פשוטה,

דורשת לא כסף ולא מאמצים מיוחדים: אפשר להגביל את הפליקרים האלה למהירות מסוימת, ולפי חוות הדעת הרפואיות זה מה שיעזור לאנשים עם אפילפסיה להשתלב יותר בחיי היום-יום ולא ימנע מהם את הדברים הבסיסיים כמו מסיבת סיום של בית ספר או להגיע לאיזשהו מופע ציבורי. לפי חוות דעת של פרופס' ברוריה בן זאב, יושבת-ראש הליגה הישראלית למניעת אפילפסיה, הבעיה היא שאורות הפליקרים יכולים לגרום נזק לחולי אפילפסיה, והיא ממליצה להגדיר את תדירות הפליקרים ל-5 הרץ בשנייה. בשביל זה לא צריך לעשות פעילויות מיוחדות. זו אחריות של כולנו כבני אדם לאפשר לבני אדם עם אפילפסיה להגיע למקומות הציבוריים וליהנות מחיי היום-יום שלנו. אני שומעת פה עכשיו, לצערי הרב, שהאופוזיציה מתנגדת לחוק הזה, מתנגדת לממשלה. לא. פה אתה מתנגד ל-100,000 איש חולי אפילפסיה. פשוט מאוד. אני יכולה רק להצטער. והממשלה מתנגדת לילדים,

אני יכולה רק להצטער, כי אני חייבת להגיד שלפי מחקרים, שגם פורסמו בממ"מ של הכנסת, האחוזים מאוד גדולים, ודווקא אחוזים גדולים בממוצע, בחברה הישראלית, הם דווקא בחברה הערבית ובחברה החרדית, וחבל.

בפעולה לא ברורה לי, רוצים לעכב את התקדמות החוק הזה, כשבזמנו, כשעשיתי את היום המיוחד הזה, קיבלתי תמיכה מקיר לקיר מכל סיעות הבית. יש פה באולם הזה אנשים שגם בעצמם אולי נושאי המחלה, או שקרובי משפחתם או שמכרים שלהם סובלים מהמחלה הזאת.

לא אחשוף שיחות פרטיות, אבל אפילו מבחינה סטטיסטית זה מה שיש. אז, ההתנגדות עכשיו לא ברורה לי. מילא הייתם אומרים שזה משהו פוליטי, משהו שהוא נושא במחלוקת, משהו שיש עליו ויכוח, אבל להתנגד לשם התנגדות זה פשוט להכניס ראש בקיר ולא להבין דברים הכי בסיסיים. גם אני הייתי, אני לא יכולה, אני לא איגרר לוויכוחי הסרק האלה. גם אני הייתי באופוזיציה, ואני מבינה שיש דברים עקרוניים כאשר יש התנגדות, וזה בסדר וזה מובן וזה טבעי וככה צריך להיות, אבל הצבעתי לא פעם ולא פעמיים לחוקים של חברי קואליציה, בחוקים שהם נכונים, שהם ענייניים.

חבר הכנסת מלכיאלי, אנחנו עשינו הרבה עבודה ביחד בנושאי רווחה, בדברים סוציאליים, אני לא רואה בזה שום דבר פסול. להפך, אני מברכת על זה. אז עכשיו נאמר לי שחברי האופוזיציה מתנגדים, ואני חושבת שזה פשוט חוסר אחריות בסיסי. יש דברים שחייבים להיות בקונסנזוס. עכשיו אני לא אמשוך זמן ביתר שאת, אבל אני מצפה שהאופוזיציה תדע להתנהג בצורה אחראית, שקולה, עניינית, לטובת כלל אזרחי ישראל ולא לשם שמיים, לא להתנגד לשם התנגדות. הפכתם למשהו שהוא יצור רע, איבדתם את זה, הפכתם למשהו שהוא לא אנושי. איך ליברמן, העולם הוא עגול, ובסוף, לכן הוא שולח, זה אנושי.

ובסוף אנחנו צריכים להבין שכולנו בני אדם. נושא האפילפסיה, במקרה הזה, לא קשור לאיזה צד באולם אתה יושב, חבר הכנסת מלכיאלי, זה קשור לאיזה בן אדם אתה.

היום אני פניתי אליך, התחננתי אליך: אל תמשכו זמן, תיתנו לקיים היום דיון על כל מה שקורה לנו באוקראינה. המצב שם הוא חומר נפץ, כל שנייה שם היא שנייה, בואו נסגור את המליאה, נעשה דיון. בואו נסגור את המליאה,

היום התחננתי בפניכם, תאפשרו לעשות דיון. אנחנו במצב חירום, כולם צועקים כמה צריך לעזור ליהודי אוקראינה, כמה זה כואב. גורמי המקצוע היו מוכנים היום להביא תשובות גם לגבי זכאי חוק השבות, גם בנושא של איחוד משפחות, גם בנושא של אנשים שבאים לפה כתיירים. עשינו עבודה. 48 שעות היינו רק על זה. פניתי לכולכם ואמרתי: תנו את זה, זה דיני נפשות, אנשים מחכים לתשובות, כי כל שנייה זה גיהינום, כל שנייה זה סכנת נפשות, כל שנייה זה פוגע בצורה בלתי רגילה באותם אנשים, ואתם פה צועקים עד כמה אתם רוצים לעזור. מה אמרתם לי? לא מעניין. מה שמעניין אתכם זה רק להטריל, זה רק לצעוק, זה רק לעשות הצגות, זה רק להצטלם. הפכתם לטרולים לכל דבר ועניין, ואחר כך אתם מטיפים מוסר. לאן הגעתם? אז אני לא אעשה היום את הדיון הזה, כי משכתם זמן. התחננתי. התחננתי. דיברתי פה איתכם אישית, עם כמה וכמה. לא מעניין, אמרתם. הפכתם להיות לאורקים של ביבי, לא מעניין שום דבר, את מדברת? אתם חבורה

רק להרוס, רק לגרום נזק, רק רוע. זה מה שאתם עושים.

היום יש לנו אנשים תקועים באוקראינה שמחכים לאותן תשובות שהכנתי להם, ובמקום זה השארתם פה שלושה אנשים שמשכו זמן, ונהניתם מכל רגע. מה זה עושה? איזה רוע נפש, רוע של הלב. למה אתם צועקים? בבקשה. נא לשבת בשקט. אתם הפרעתם לי,

אתם נלחמים עם העם שלכם, אתם נלחמים עם האזרחים שלכם, אתם נלחמים עם בני האחים שלכם, שעכשיו צריכים עזרה שלנו.

היום היינו צריכים לתת להם תשובות. אני אעשה את הדיון הזה ביום ראשון, אבל אם מישהו ייפגע, עוד אזרח ישראלי ייפגע או שייגרם נזק כזה או אחר, אתם אשמים בזה. אתם, כל אחד מכם יהיה אשם בזה, כל אחד מכם, אם יהיה עוד מישהו שייפגע שם באוקראינה,

בגלל שאנחנו התעסקנו פה בהטרלות שלכם היום כל הלילה, תתביישו לכם, איבדתם צלם אנוש.

מלכיאלי, שאתה יושב-ראש אגודת ידידות אוקראינה-ישראל,

דיברתי איתך והתחננתי אליך. חברת הכנסת יוליה. בואו נסגור את המליאה, עכשיו.

שכל ולב,

וכנראה זה מה שכבר איבדתם. איבדתם שלטון,

תודה רבה לכם. חברת הכנסת יוליה מלינובסקי, תודה רבה לך. ישיב סגן שרת הכלכלה חבר הכנסת יאיר גולן, בבקשה. פגעתם בחרדים. לא השארתם אזרח אחד שלא נפגע מכם. תתביישו לכם. את מדברת על מנותקים? תראי את עצמך

הצעות חוק שכל משמעותן באמת דאגה לאזרח.

העברתם, ואני מעולם מעולם לא חשבתי,

שכל השכל, פסילה אוטומטית

בואו נקדם פה בכנסת ישראל מסכת של כללים, חוקים ותקנות, תתקין תקנות.

כדי שהאנשים האלה יוכלו לחוש במרחב הציבורי,

כדי שהאנשים האלה יוכלו לחוש במקום העבודה, תעשו את העבודה שלכם במשרד במקום ללכת לישון.

כדי שהם יוכלו להשתלב בחברה ללא בעיה, ללא מגבלה, באופן שמעודד אותם להיות כאחד האדם למרות המוגבלות. מה יותר אנושי מזה, מה יותר מתבקש מזה, מה יותר נכון מזה? אז למה, למה הלעומתיות הזאת? אתה מסכן חיי אדם.

למי היא מועילה? איך היא עוזרת לנו? תתקין תקנות במקום לבלבל את המוח. אדוני היושב-ראש, אני חרד, חרד מאוד ליכולת שלנו לחיות אחד עם השני. הבית הזה, שהוא משכנה של הדמוקרטיה הישראלית, בנוי על השקלא ועל הטריא, על היכולת לדון אחד עם השני, על היכולת אפילו להתווכח, ואפילו לריב אחד עם השני, ובסופו של דבר, כמצוות אנשים דמוקרטים, להגיע לפשרות. אז יכול להיות שהניסוח הוא ככה והניסוח הוא אחרת, התהליך שמתקיים פה בכנסת דרך הוועדות נועד בדיוק לעשות את זה: את הדיון הפוליטי הציבורי ההכרחי, כדי לקדם את טובתם של אזרחי ישראל. וככל שאנחנו מקצינים, וככל שאנחנו נדחקים לפינות, שבהן אין מוצא, אין מוצא, אנחנו פוגעים בדמוקרטיה שלנו. אז אני יודע, יש פה אנשים שמסתכלים על הדמוקרטיה ככלי שימושי, כלי שכשצריך אותו משתמשים בו וכשלא צריך אותו בועטים בו ברגל גסה, אבל בעיניי הדמוקרטיה היא עניין מהותי, היא מגדירה את היכולת שלנו לחיות אחד עם השני במשטר חופשי, היא שמבטיחה את חירויות האזרח הבסיסיות, את היכולת שלנו לא לכפות בכוח, באלימות, עקרונות וכללים שאינם מקובלים. אם אנחנו לא נגן על הדיון הציבורי, אם אנחנו לא נגן על הדמוקרטיה, הרי בהכרח נקבל פה את ההופכי. אנחנו רואים היום בעולם מה קורה במדינות שבהן אין דמוקרטיה או שיש בהן דמוקרטיה לכאורה. ראו את רוסיה, השולחת את בניה ובנותיה להקיז את דמם לשווא כנגד בני עמם, כנגד אנשים שאיתם חיו מאות בשנים. האם אנחנו רוצים להסתכן בסוג כזה של גורל? אנחנו לא האומה הרוסית. אין לנו את העומק, לא הדמוגרפי, לא הגיאוגרפי, לא הכלכלי, לא הלאומי, בשביל להסתכן בסוג כזה של קונפליקט. לכן אנחנו צריכים לבער את הרוע מקרבנו, את אלה שתומכים בגישה אנטי-דמוקרטית, שרואים באלימות ברכה, שרואים ביחסי כפייה עקרון יסוד מכונן, אלה שמנצלים את הדמוקרטיה וכלליה בצורה צינית, נבזית, כדי להילחם בדמוקרטיה מתוכה. באלה אנחנו צריכים להילחם, ולבער את הרוע מקרבנו. אם לא נילחם ברוע הזה, הוא יגרור אותנו למחוזות אפלים. אני עומד פה, דרך דיון בעניין פעוט, חוק שבכנסת נורמלית היה עובר כאן במליאה בשתי דקות והולך לדיון קצרצר בוועדה הרלוונטית, ונכנס לספר החוקים במדינת ישראל חיש קל. במקום זאת, מה שאנחנו מקבלים זה תהליך מיוסר, המעיד על הידרדרותה של הדמוקרטיה הישראלית, על נחישותם של גורמים קטנים, שוליים אך קיצוניים ומשפיעים, לגרור אותנו למחוזות שאין בהם חפץ. ולכן חובה עלינו, במקרה הזה ובמקרים רבים אחרים, להתעשת, ללכד את הכוחות המתונים, את הכוחות הדמוקרטיים, את הכוחות ההומניים, את הכוחות המוסריים יחדיו, כדי להציב בפני הרוע חזית אחידה, קיר ברזל דמוקרטי, קיר ברזל מוסרי, קיר ברזל ציוני. אדוני היושב-ראש, אני מייחל, באמת, מייחל בכל ליבי, בכל מאודי, שנזכה כבר בכנסת הזאת לתיקון, לך תגיד לבדואים לעשות בנגב, לא תיקון עולם, אבל תיקון עצמי. תיקון כזה שיאפשר, כדבר שגרתי, טבעי, ברור, לעשות את מה שתיארתי בראשית דבריי. הרי אין לי ספק שחבר הכנסת ליצמן, על בסיס ניסיונו, גישתו האנושית, רקעו בשורה ארוכה של תפקידים ציבוריים יודע להגות וליזום חוקים שהם לטובת כל אזרחי ישראל.

אני מייחל ליום שאני אוכל באופן חופשי, טבעי, רגיל, לשתף איתו פעולה.

מה רע בזה?

סלח לי, חבר הכנסת ליצמן, שאני משתמש בך כדוגמה. הפנייה היא פנייה הרבה יותר רחבה. היא פנייה אל כולכם, חבריי מהאופוזיציה: כן, ניתן לעשות זאת. אם אנחנו נחזור ונכיר שדמוקרטיה היא חתירה להסכמות, שדמוקרטיה לא יכולה להתנהל במישור הציבורי האלים, לא מחוץ למשכן הזה ולא בתוך המשכן הזה, שדמוקרטיה באמת דורשת הכרה ערכית, מהותית בעקרונות הדמוקרטיה, ולא שימוש ציני, אינסטרומנטלי, בכלליה,

כבוד סגן השר. אי לכך ובהתאם לזאת, אני מייד מסיים. מה זאת ההפקרות הזאת? משפט אחרון, בבקשה. הממשלה תומכת בהצעת החוק, ואנו ממליצים להעביר הצעת חוק זו לוועדה הרלוונטית. תודה רבה. תודה, חבר הכנסת, סגן שרת הכלכלה, יאיר גולן. שני חברי כנסת ביקשו להתנגד. ראשון המתנגדים, חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ'. מזל שלא התחלת לדבר איתי, כי אחרת הייתם, אתה לא יכול להתנגד, הוא קיבל את הבכורה. יש עוד מתנגד?

בבקשה, חבר הכנסת סמוטריץ'. טוב, אתה מוותר? אתה רוצה להתנגד, חבר הכנסת שלמה קרעי? ביקשת להתנגד.

חבר הכנסת רם בן ברק. אני יכולה להגיב לבצלאל. תכריז על הצבעה. הוא הכריז על הצבעה. זכותה, מה קרה לכם? מרכז הקואליציה אמר שבצלאל עלה, דיבר, זה היה כנראה הנאום הכי קצר בתולדות הכנסת ולי יש זכות להגיב. הממשלה תומכת. סליחה, אתה אמרת עכשיו, חברת הכנסת יוליה, חכי רגע. מותר לה לעלות? חברת הכנסת יוליה, בבקשה, את יכולה לרדת. טוב, את רוצה, בושה, בושה, בושה. רדו כבר, רדו.

טוב, חברי הכנסת, בואו נשב כל אחד במקומו.

איפה ההצבעה? אתם רוצים שנמשיך להצביע? אז שבו במקומות. שב, חבר הכנסת יואב קיש. שבו, בבקשה. שבו, בבקשה.

טוב, חברי הכנסת,

אנחנו נצביע על הצעת החוק.

לפי בקשת הממשלה, אנחנו מצביעים הצבעה שמית על הצעת חוק מניעת סיכון בריאותי מהפעלת פליקרים במקומות ציבוריים. הרסתם את הדמוקרטיה, הרסתם את הבית הזה, בושה. בבקשה, גברתי סגנית מזכירת הכנסת, אפשר להתחיל. (קוראת בשמות חברי הכנסת) משה אבוטבול, נגד סמי אבו שחאדה, אינו נוכח אלי אבידר,

יולי יואל אדלשטיין,

אמיר אוחנה, נגד ניר אורבך, אינו נוכח ינון אזולאי,

ישראל אייכלר, נגד דוד אמסלם, נגד אופיר אקוניס, נגד משה ארבל, נגד יעקב אשר, נגד זאב בנימין בגין,

אוריאל בוסו,

ענבר בזק,

חיים ביטון,

מיכאל מרדכי ביטון, בעד דוד ביטן, נגד ולדימיר בליאק,

מירב בן ארי,

רם בן ברק, בעד איתמר בן גביר,

יואב בן צור, נגד נפתלי בנט, אינו נוכח אלינה ברדץ' יאלוב, בעד קרן ברק, נגד ניר ברקת, נגד יאיר גולן, בעד מאי גולן, נגד איתן גינזבורג, אינו נוכח בעד. לא, איתן גינזבורג, (קוראת בשם חבר הכנסת) איתן גינזבורג, בעד מה זה צריך להיות שהיושב-ראש אומר לו מה להצביע? לאן אתם מדרדרים עוד את המצב?

להתערב בהצבעה. אסור לך להתערב בהצבעה. אדוני היושב-ראש, אסור לך, אני מדגיש מה שהוא אמר, חברת הכנסת קטי שטרית. זאת המדינה שלו. זאת המדינה של מנסור עבאס. תירגעו בבקשה, תירגעו.

יואב גלנט, נגד הינה,

הוא סימן למטה אז אמרתי שהוא מתנגד. לא, לא נכון. מנסור, אל תשחק אותה. אתה

נגד סימון דוידסון, בעד אבי דיכטר, נגד גלית דיסטל אטבריאן, נגד צבי האוזר, בעד צחי הנגבי, נגד שרן מרים השכל, בעד מיכל וולדיגר, נגד רות וסרמן לנדה, בעד מכלוף מיקי זוהר, נגד אימאן ח'טיב יאסין, בעד ווליד טאהא, בעד בועז טופורובסקי, בעד משה טור פז, בעד אחמד טיבי, אינו נוכח יוסף טייב, נגד אלון טל, בעד דסטה גדי יברקן, נגד מאיר יצחק הלוי, בעד אלי כהן, נגד מאיר כהן, בעד יום טוב חי כלפון, אינו נוכח עופר

נגד אופיר כץ,

חיים כץ, אינו נוכח ישראל כץ, נגד רון כץ,

יוראי להב הרצנו, אינו נוכח מיקי לוי, אינו נוכח אורלי לוי אבקסיס,

יריב לוין, נגד נעמה לזימי, בעד יעקב ליצמן, נגד גבי לסקי, בעד יאיר לפיד, בעד לימור מגן תלם, בעד אמילי חיה מואטי,

פטין מולא,

טטיאנה מזרסקי, בעד מרב מיכאלי, אינה נוכחת יוליה מלינובסקי, בעד מיכאל מלכיאלי, נגד אבי מעוז, נגד אורי מקלב, נגד אבתיסאם מראענה, בעד יעקב מרגי, אינו נוכח מופיד מרעי,

בנימין נתניהו, נגד יואב סגלוביץ'

יבגני סובה, בעד אופיר סופר,

אורית מלכה סטרוק, נגד עידית סילמן,

עלי סלאלחה,

בצלאל סמוטריץ' נגד אוסאמה סעדי, נגד מנסור עבאס, בעד איימן עודה,

חוה אתי עטייה, נגד יצחק פינדרוס,

שירלי פינטו קדוש,

מאיר פרוש,

יסמין פרידמן,

אביר קארה, בעד אלכס קושניר,

יואב קיש, נגד גלעד קריב,

שלמה קרעי, נגד מיכל רוזין, בעד מיכל, אבל היא הייתה פה. אולי, (קוראת בשם חבר הכנסת) שמחה רוטמן,

רוטמן. חבר הכנסת שמחה רוטמן, נגד. (קוראת בשמות חברי הכנסת) שמחה רוטמן, נגד יעל רון בן משה,

מוסי רז, בעד אפרת רייטן מרום, אינה נוכחת ג'ידא רינאוי זועבי,

יפעת שאשא ביטון, בעד אלון שוסטר, בעד יובל שטייניץ, אינו נוכח קטי קטרין שטרית, נגד אלעזר שטרן, בעד יוסף שיין,

עמיחי שיקלי,

מיכל שיר סגמן,

רם שפע, בעד נירה שפק, בעד עאידה תומא סלימאן, נגד המזכירה תקרא בשמות חברי הכנסת וחברות הכנסת שלא הצביעו,

שנייה, חברת הכנסת מירי רגב. את יכולה לשבת. עוד מעט היא תקרא את השם שלך. נו, תירגעי. (קוראת בשמות חברי הכנסת) סמי אבו שחאדה, אינו נוכח ניר אורבך, בעד נפתלי בנט,

בנימין גנץ, אינו נוכח

נגד יום טוב חי כלפון,

חיים כץ, אינו נוכח יוראי להב הרצנו, אינו נוכח מיקי לוי, אינו נוכח מרב מיכאלי, אינה נוכחת יעקב מרגי, אינו נוכח מירי מרים רגב, נגד אפרת רייטן מרום, אינה נוכחת יובל שטייניץ, אינו נוכח האם יש חברי כנסת, חברות כנסת, שלא הצביעו ומעוניינים להצביע? יש חברי כנסת שרוצים להצביע?

תמה הצבעה. בבקשה, גברתי מזכירת הכנסת. חבר הכנסת יואב קיש,

בבקשה,

שתשמע את התוצאות. כן.

להלן תוצאות ההצבעה. שנייה, חברי הכנסת, שבו, בבקשה. יש בעיה, כן. 56 חברי כנסת בעד, 55 חברי כנסת נגד. הצעת החוק התקבלה, ותעבור לוועדת הבריאות. מה?

אז תעבור לוועדת הכנסת שתקבע המשך טיפול.

אנחנו עוברים להצעה הבאה על סדר-היום, הצעת חוק לתיקון פקודת הראיות (חסיון קרימינולוג קליני), התשפ"ב 2022, של חבר הכנסת בועז טופורובסקי. לא, לא, מנסור. מנסור, יש לנו סדר-יום אחר. יושב-ראש הישיבה מנסור. הנמקה מהמקום, בבקשה, בועז. שנייה, שנייה. אנחנו מבררים את זה. קיבלתי הודעה שיש שינוי. נברר את זה, ואז תתקבל החלטה.

מנסור, זה לא הפקרות פה. רגע.

שב, בועז. בואו נעשה.

הנמקה מהמקום, בבקשה, בועז. איזו הצעה?

של יוליה, לוועדת הכנסת.

אוקיי, חבר הכנסת בועז, בבקשה. חברי הכנסת, בואו נקשיב. מנסור לא. קיבלנו הודעה מהמזכירות שיש שינוי בסדר-היום עכשיו. אפשר? אוקיי. תודה, אדוני היושב-ראש. חבריי חברות הכנסת והשרים ושריי משען, הצעת החוק הזו מבקשת לעשות תיקון קטן שיוכל להציל חיים. הקרימינולוגים הקליניים מתמודדים עם אוכלוסיות קשות ועם סוגיות אתיות מורכבות כמעט בכל היבט של עבודתם הטיפולית. שמירה על חיסיון רפואי היא אחת מאבני היסוד שעליהן מושתתת מערכת היחסים בין מטפל לבין מטופל. היא מאפשרת לטיפול להתקיים. בלעדיה, אין טיפול יעיל. לכן החיסיון הוא כלי חיוני לעבודתו של הקרימינולוג הקליני. אנחנו רוצים לדעת על מה מצביעים.

הצעת חוק מבקשת לאפשר מרחב טיפולי בטוח, המושתת על אמון ושמירת סודיות, שנייה.

כשם שנהוג בטיפולים של אנשי מקצוע אחרים, כגון פסיכולוגים קליניים ועובדים סוציאליים קליניים. פעמים רבות, מטופלים שפונים לטיפול קרימינולוג קליני לאחר שפגעו, הם קורבנות שבעבר נפגעו בעצמם. הצעת החוק תסייע לכולם: לקורבנות שעל זכאותם לסודיות אין כל ספק ולפוגעים הזקוקים אף הם לטיפול ולסודיות שתאפשר את הטיפול בהם. אני מבקש להודות גם לשר המשפטים גדעון סער, שהגיש הצעת חוק דומה בעבר, ומסייע לקידומה של ההצעה הנוכחית, ולחברות וחברי האגודה לקרימינולוגיה קלינית בישראל שפועלים יחד איתנו לתיקון החקיקה. שריי משען, תודה. אני מבקש מכולם לתמוך בהצעת החוק.

תודה, חבר הכנסת בועז טופורובסקי. ישיב שר המשפטים גדעון סער. עשר דקות, אדוני.

למה מטריחים את ראש הממשלה במיוחד בצוהריים

אפשר לפתור את הדברים הפשוטים בערב.

אין כבוד לראש ממשלה?

אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, הצעת החוק לתיקון פקודת הראיות (חסיון קרימינולוג קליני), של חבר הכנסת בועז טופורובסקי, מציעה לקבוע חיסיון יחסי על דברים שנמסרו לקרימינולוג קליני במסגרת טיפול ושירות הניתנים על ידו.

מי אתה שתקבע לעם ישראל במי לבחור ובמי לא? הצעה זו נועדה לתקן את פקודת הראיות ולקבוע חיסיון נוסף, מר דיקטטור, בדומה לחסיונות הקיימים, חברת הכנסת אטבריאן. על שירותים שנותנים בעלי מקצוע שונים: רופא, פסיכולוג ועובד סוציאלי. לציבור הישראלי.

36 מנדטים לבנימין נתניהו. אפס מנדטים לך.

חסיונות מוחלטים בעניין שירות שניתן על ידי עורך דין

חברת הכנסת אטבריאן,

הקרימינולוגים הקליניים מטפלים,

באוכלוסיות של עבריינים ובני משפחותיהם, מכורים לסמים ולאלכוהול, עברייני אלימות ומין במשפחה ועוד.

הם מוכשרים לטפל גם בבני משפחות העבריינים ונפגעי העבירה. קביעת חיסיון חדש בחוק היא מהלך חריג, שעלול לפגוע בחקר האמת, ולכן יש לקדם מהלך זה בזהירות הנדרשת, ורק במקרים שבהם יש הצדקה לתת הגנה גבוהה לערך חברתי נוסף. במקרה זה מדובר בערך של עידוד קבלת הטיפול על ידי אוכלוסיות במעגל העבריינות ובשמירה על יחסי האמון, הנדרשים בטיפול מעין זה. בבחינה שנערכה במשרדי עלה שקיים דמיון בין השירות שניתן על ידי עובדים סוציאליים לבין השירות הניתן על ידי קרימינולוגים. מדובר בשירות טיפולי המוסדר בחוק שמעניק בעל המקצוע למטופל. כמו כן, מוטלת חובת סודיות הן על העובד הסוציאלי והן על הקרימינולוג הקליני, כחלק אינהרנטי ממתן השירות שלהם. הלקוחות מגיעים לטיפול כשהם יודעים שפרטיותם וסודיותם יישמרו. נוכח האמור, החליטה ועדת השרים לתמוך בהצעת החוק בקריאה הטרומית. המשך החקיקה מותנה בהסכמה שתושג עם המשרדים הרלוונטיים. ההצעה תוחזר לוועדת השרים לחקיקה, לקראת הקריאה הראשונה. האם אתה סבור, חבר הכנסת טופורובסקי, שרוב חברי הבית השתכנעו באופן שמאפשר לי לרדת מהדוכן, או שעליי להמשיך ולשכנע אותם? כן. אני מבקש מהיושב-ראש לקיים הצבעה שמית על הסעיף הזה, בשם הממשלה. תודה, השר גדעון סער. ביקשו להתנגד שלושה חברי כנסת, אבי מעוז, שלמה קרעי, משה גפני. חבר הכנסת אבי מעוז פנה ראשון, והוא אכן מתנגד. מהותית, כן.

אנחנו נותנים לאחד.

אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, אני מצטער על הצרידות. במדינות המערב ובישראל יש התגייסות ועמידה לצידו של העם האוקראיני שהותקף על ידי פוטין. איש לא רוצה להיות בצד של דיקטטור שעוצר מפגינים כדי למנוע מחאה. אבל אותי, אדוני היושב-ראש, מפחידה הרבה יותר הדיקטטורה שמתהווה במדינת ישראל. מאז המהפך בעליית הליכוד לשלטון, החל השמאל הפרוגרסיבי, הפוסט-ציוני, לפעול בדרכים נסתרות להמיר את שלטון העם בהשתלטות על המערכות הציבוריות ולרוקן את הדמוקרטיה ממשמעותה. כך החלה ההפיכה החוקתית של אהרן ברק, כשבמקביל, באקדמיה,

בתקשורת, בצה"ל, ובעיקר במערכת החינוך, החלו בטפטוף שהפך עם הזמן לשיטפון של הנדסת תודעה, של מסרים פרוגרסיביים, במטרה להשפיע על הציבור הישראלי ועל זהותה של המדינה בדרכים עוקפות דמוקרטיה. התהליך הזה הגיע לשיאו בהקמת הממשלה הנוכחית. ממשלה שהוקמה בהונאה, במרמה, בהפרת אמונים ובציניות כנגד הכרעה ברורה של הציבור בבחירות זו לא דמוקרטיה, זוהי דיקטטורה. ממשלה שהעומד הרשמי בראשה נהנה מתמיכה "אדירה" של ארבעה אחוזים מהציבור, ובסקרים מפלגתו נעה סביב אחוז החסימה במגמת ירידה קבועה,

זוהי דיקטטורה. ממשלה שבה האחראי למערכת הבריאות, בעיצומה של מגפה עולמית נוראה, מתעדף בצורה מעוותת ניתוחים, טיפולים ותרופות מסוג מאוד מסוים, ובעזות מצח, בעצימת עיניים אכזרית, מונע מאנשים במצוקה סיוע פסיכולוגי מקצועי, למען קידום האג'נדות הפרוגרסיביות של ציבור בוחריו הקטן, זו לא דמוקרטיה, זוהי דיקטטורה, ולא סתם דיקטטורה, אלא דיקטטורה פרוגרסיבית. וכעת גם באמצעות החוק הזה, גם באמצעות החוק להגבלת כהונת ראש הממשלה, 61 ח"כים מבקשים לסכל את רצונם של מיליוני אזרחי ישראל ולהגביל מראש את יכולת בחירתם. זה לא חוק להגבלת כהונת ראש ממשלה, אלא חוק להגבלת העם, חוק להגבלת הדמוקרטיה. זו פעולה פחדנית של מיעוט שאין שום לגיטימציה מוסרית לשלטונו, ועל כן הוא נוקט אמצעים דיקטטוריים, כדי לבסס שלטון, וכדי לסכל את חזרתו של מחנה הרוב, המחנה היהודי-לאומי, לשלטון, בדרך דמוקרטית. כאמור, זו לא דמוקרטיה. זוהי דיקטטורה. אתם מבינים מה קורה פה? חבר הכנסת דודי אמסלם, אתה מבין מה קורה פה? אני נאלץ להגן על מדינת ישראל לא רק מפני המלחמה כנגד הזהות היהודית, אלא גם מפני הניסיון הבזוי להפוך את מדינת ישראל ממדינה דמוקרטית למדינה דיקטטורית, תחת חסות רוחות הפרוגרס הפוסט-מודרניות, הפוסט-ציוניות והאנטי-יהודיות. רוממות הדמוקרטיה בגרונכם, וחרב הדיקטטורה הפרוגרסיבית בידיכם.

תודה, חבר הכנסת אבי מעוז. אנחנו עוברים להצבעה שמית, לפי בקשת הממשלה וגם האופוזיציה. בבקשה, גברתי, אנחנו מצביעים על הצעת חוק לתיקון פקודת הראיות (חסיון קרימינולוג קליני). בבקשה, גברתי סגנית מזכירת הכנסת. (קוראת בשמות חברי הכנסת) משה אבוטבול,

סמי אבו שחאדה, אינו נוכח אלי אבידר,

יולי יואל אדלשטיין,

אמיר אוחנה,

ניר אורבך,

ינון אזולאי,

ישראל אייכלר,

דוד אמסלם,

אופיר אקוניס, נגד משה ארבל,

יעקב אשר, נגד זאב בנימין בגין, בעד אוריאל בוסו,

ענבר בזק,

חיים ביטון, אינו נוכח מיכאל מרדכי ביטון, אינו נוכח דוד ביטן, נגד ולדימיר בליאק, בעד מירב בן ארי, אינה נוכחת רם בן ברק, בעד איתמר בן גביר,

יואב בן צור, נגד נפתלי בנט,

אלינה ברדץ' יאלוב,

ברק, נגד

ברקת, נגד יאיר גולן, אינו נוכח מאי גולן,

איתן גינזבורג, אינו נוכח יואב גלנט,

גילה גמליאל, נגד מאזן גנאים,

בנימין גנץ, אינו נוכח משה גפני, נגד סימון דוידסון,

אבי דיכטר,

גלית דיסטל אטבריאן, אינה נוכחת צבי האוזר, בעד צחי הנגבי, אינו נוכח שרן מרים השכל,

מיכל וולדיגר, אינה נוכחת רות וסרמן לנדה, בעד מכלוף מיקי זוהר, נגד אימאן ח'טיב יאסין, בעד ווליד טאהא, בעד בועז טופורובסקי,

משה טור פז, בעד אחמד טיבי, אינו נוכח יוסף טייב, נגד אלון טל, בעד דסטה גדי יברקן, אינו נוכח מאיר יצחק הלוי, בעד אלי כהן, אינו נוכח מאיר כהן, אינו נוכח יום טוב חי כלפון,

עופר כסיף, בעד אופיר כץ, אינו נוכח חיים כץ, אינו נוכח ישראל כץ, נגד רון כץ,

יוראי להב הרצנו, אינו נוכח מיקי לוי, אינו נוכח אורלי לוי אבקסיס, נגד יריב לוין, אינו נוכח נעמה לזימי, בעד יעקב ליצמן,

גבי לסקי, בעד יאיר לפיד, אינו נוכח לימור מגן תלם, בעד אמילי חיה מואטי,

פטין מולא,

טטיאנה מזרסקי,

מרב מיכאלי, אינה נוכחת יוליה מלינובסקי, אינה נוכחת מיכאל מלכיאלי, נגד אבי מעוז, נגד אורי מקלב, נגד אבתיסאם מראענה, בעד יעקב מרגי, אינו נוכח מופיד מרעי,

בנימין נתניהו, אינו נוכח יואב סגלוביץ' בעד יבגני סובה, בעד אופיר סופר,

אורית מלכה סטרוק, אינה נוכחת עידית סילמן,

עלי סלאלחה, בעד בצלאל סמוטריץ' אינו נוכח אוסאמה סעדי, בעד מנסור עבאס, בעד איימן עודה, אינו נוכח חוה אתי עטייה,

יצחק פינדרוס, אינו נוכח שירלי פינטו קדוש, אינה נוכחת מאיר פרוש, נגד יסמין פרידמן, בעד אביר קארה, אינו נוכח אלכס קושניר,

יואב קיש, אינו נוכח גלעד קריב, בעד שלמה קרעי, נגד מירי מרים רגב, נגד מיכל רוזין,

שמחה רוטמן,

יעל רון בן משה, בעד מוסי רז,

אפרת רייטן מרום, אינה נוכחת ג'ידא רינאוי זועבי, בעד יפעת שאשא ביטון,

אלון שוסטר, אינו נוכח יובל שטייניץ,

קטי קטרין שטרית, נגד אלעזר שטרן, בעד יוסף שיין, אינו נוכח עמיחי שיקלי, אינו נוכח מיכל שיר סגמן,

שפע, בעד נירה שפק, בעד עאידה תומא סלימאן,

(קוראת בשמות חברי הכנסת) סמי אבו שחאדה, אינו נוכח חיים ביטון,

מיכאל מרדכי ביטון, בעד מירב בן ארי,

יאיר גולן,

איתן גינזבורג,

בנימין גנץ, אינו נוכח גלית דיסטל אטבריאן, אינה נוכחת צחי הנגבי, נגד מיכל וולדיגר,

אחמד טיבי, בעד דסטה גדי יברקן, אינו נוכח אלי כהן,

מאיר כהן, בעד אופיר כץ,

חיים כץ, אינו נוכח יוראי להב הרצנו, אינו נוכח מיקי לוי, בעד יריב לוין,

יאיר לפיד, בעד פטין מולא,

מרב מיכאלי, אינה נוכחת יוליה מלינובסקי, בעד יעקב מרגי, אינו נוכח בנימין נתניהו,

אורית מלכה סטרוק,

בצלאל סמוטריץ' נגד איימן עודה, אינו נוכח יצחק פינדרוס, נגד שירלי פינטו קדוש, בעד אביר קארה, אינו נוכח יואב קיש, נגד אפרת רייטן מרום,

אלון שוסטר, בעד יוסף שיין, בעד עמיחי שיקלי, אינו נוכח האם יש חברי או חברות כנסת שלא הצביעו ומעוניינים להצביע? האם יש חברי כנסת שלא הצביעו ומעוניינים להצביע? לא. אז ההצבעה תמה. בבקשה, גברתי.

התוצאות: 61 חברי כנסת בעד, 48 חברי כנסת מתנגדים. הצעת החוק לתיקון פקודת הראיות (חסיון קרימינולוג קליני) עוברת להמשך דיון בוועדת החוקה, חוק ומשפט.

אנחנו עוברים להצעה הבאה על סדר-היום, הצעת חוק לתיקון פקודת בריאות העם (הזכות לשימור פוריות), התשפ"ב 2021, של חברת הכנסת שרן מרים השכל. בבקשה. הנמקה מהמקום? בבקשה. עמדה מהצד, דקה. דקה, בבקשה. חברות וחברי הכנסת, אדוני היושב-ראש, יותר ויותר נשים היום בוחרות במסלולים של קריירה ומאפשרות לעצמן למצות את הפוטנציאל שטמון בהן, כשברקע החברה לוחצת עם השאלה הטורדנית הזו: מתי תביאי ילדים? אני רוצה להגיד לכל הנשים: אתן יכולות הכול. וזה בסדר גם להגיד: אני רוצה להיות אימא בשלב מאוחר יותר בחיים. בשבע השנים האחרונות אני עברתי טיפולי פוריות, ואם הייתה לי אפשרות, הייתי עושה את זה קודם, ואולי גם חוסכת שנים של כאב. היום ישנן מגבלות שפוגעות בחופש הבחירה של נשים בישראל כאשר אישה יכולה להתחיל הליך פוריות רק בגילאי 30, ולא יותר מאשר שאיבה של עד 20 ביציות או עד ארבעה סבבים. הצעת החוק הזו מחזקת את הנשים וקובעת לבטל את ההגבלות לשימור פוריות. תתמכו בנשים ותנו להן את החירות להחליט בעצמן איך עתידן ייראה. תודה רבה. תודה, חברת הכנסת שרן השכל. תשיב השרה אורנה ברביבאי, בבקשה, בשם שר הבריאות. שלום, כבוד יושב-ראש הכנסת, חברי הכנסת.

אני עונה כאן בשם שר הבריאות. הצעת חוק לתיקון פקודת בריאות העם (הזכות לשימור פוריות), התשפ"ב 2021, של חברת הכנסת שרן השכל. הצעת החוק מציעה לקבוע כי הכללים הקבועים בתקנות בריאות העם (הפריה חוץ-גופית), 1987, לעניין גיל המטופלת, מספר ורמות השאיבות ומספר הביציות שאותן ניתן לשמר, לא יחולו במסגרת הליך של נטילת ביציות מאישה והקפאתן לצורך שימור פוריותה של האישה. שימור פוריות הוא תהליך שנעשה בשני מקרים: האחד, מסיבות רפואיות,

לנערות ולנשים המיועדות לקבל טיפול בכימותרפיה או בהקרנות ואשר כתוצאה מכך עלולה הפוריות שלהן להיפגע,

לנשים הנמצאות בסיכון לאל-וסת מוקדם, וכתוצאה מכך לאובדן הפוריות מוקדם ביחס לגילן, מצבים אלו אף הורחבו השנה להתוויות נוספות שהוכללו בסל, לאור התוויה חדשה בסל התרופות השנה. השני, מבחירה, שימור ביציות על רקע גיל האישה, או יש המכנים זאת רקע סוציאלי, או מסיבות שאינן רפואיות, לנשים בגילאי 31 40, שמסיבות שונות דוחות את מועד הכניסה להיריון, נשים אלה יעברו תהליך של הקפאת ביציות ו/או עוברים לשימוש מאוחר יותר. התהליך נעשה במימון פרטי, ולבעלות ביטוח משלים, במחיר מוזל באמצעות שירותי שב"ן. לעניין תכלית הצעת החוק בהסרת מגבלת הגיל של האישה המבקשת לבצע טיפול שימור משמר פוריות, אכן הספרות המחקרית מצביעה על כך שהרזרבה השחלתית ואיכות הביצית הולכות ופוחתות עם הגיל. יחד עם זאת, בהשוואה בין-לאומית עולה מהספרות המחקרית בתחום כי אין אינדיקציה רפואית לכך שהטיפולים יעילים יותר מתחת לגיל 30, שהוא סף הגיל כפי שנקבע היום בתקנות בריאות העם (הפריה חוץ-גופית), 1987, להתחלת ביצוע שימור הפוריות. לפי מאגר הנתונים הישראלי למחזורי הפריה חוץ-גופית המעודכן, אין ירידה בשיעור הריונות ולידות חי עד גיל 30. כלומר, איכות הביציות והסיכוי להיריון ולידה מביציות אלו יציב בגילאי ה-20 של האישה עד לגיל 30. לכן סבור שר הבריאות כי אין הצדקה להקפאת ביציות לפני גיל 30. בנסיבות הללו הטיפול שאינו משולל סיכונים עלול אף להיות חסר תוחלת. ביחס להגדלת מספר השאיבות ומספר הביציות שאותן ניתן להקפיא, המלצות המועצה הלאומית לבריאות נשים הן כי ניתן בתנאים מסוימים להגדיל את מספר המחזורים ואת מספר הביציות שאותן ניתן להקפיא,

כדי להגדיל את הסיכוי להולדת ילד בעתיד תוך דיפרנציאציה לגיל האישה בעת השאיבה ולמחזורי שאיבה. לאור המוסכם בוועדת שרים לענייני חקיקה, מוצע לתמוך בהצעת החוק בקריאה טרומית, בלבד לעניין הגדלת מספר השאיבות שאותן ניתן לבצע ומספר הביציות שאותן ניתן להקפיא, ולא לעניין ביטול מגבלות הגיל לביצוע הפעולות הרפואיות. הצעת החוק לא תקודם מעבר לקריאה הטרומית אלא לאחר השלמת עבודת מטה של גורמי המקצוע במשרד הבריאות, ובהיוועצות עם הר"י והמועצה הלאומית. התיקון בנושא יבוצע באמצעות עבודה פנימית של משרד הבריאות בתקנות בריאות העם ובאמצעות חוזר מנכ"ל, בהתאמה. אם לא ייעשה כן בתום שלושה חודשים, תחזור הצעת החוק לדיון בוועדת השרים לענייני חקיקה לטובת המשך קידומה במתווה שהוצג לעיל לעניין מגבלת הביציות. חברת הכנסת שרן השכל, את מסכימה להתניות של הממשלה?

תודה. אז זה עולה להצבעה?

זה עולה להצבעה.

רגע, מבקשים עוד.

היא לא יכולה למשוך. היא סיימה את עשר הדקות. תודה רבה. יש הצבעה שמית, חברים. גברתי, הזמן הסתיים, אנחנו נכבד את תקנון הכנסת. חבר הכנסת שלמה קרעי ביקש להתנגד, בבקשה, הוא לא כאן. חבר הכנסת ינון אזולאי, גם אתה מוותר? אז אנחנו עוברים להצבעה שמית, לפי בקשת האופוזיציה והממשלה. אנחנו מצביעים על הצעת החוק לתיקון פקודת בריאות העם (הזכות לשימור פוריות), של חברת הכנסת שרן השכל, בבקשה. (קוראת בשמות חברי הכנסת) משה אבוטבול,

סמי אבו שחאדה, אינו נוכח אלי אבידר, בעד יולי יואל אדלשטיין, אינו נוכח אמיר אוחנה, אינו נוכח ניר אורבך, אינו נוכח ינון אזולאי, נגד ישראל אייכלר, אינו נוכח דוד אמסלם, נגד אופיר אקוניס, אינו נוכח משה ארבל, אינו נוכח יעקב אשר, אינו נוכח זאב בנימין בגין,

אוריאל בוסו,

ענבר בזק, בעד חיים ביטון, אינו נוכח מיכאל מרדכי ביטון, בעד דוד ביטן, נגד ולדימיר בליאק, בעד מירב בן ארי,

רם בן ברק, בעד איתמר בן גביר, אינו נוכח יואב בן צור נגד נפתלי בנט, אינו נוכח אלינה ברדץ' יאלוב,

קרן ברק,

ניר ברקת, אינו נוכח יאיר גולן,

מאי גולן, אינה נוכחת איתן גינזבורג, אינו נוכח יואב גלנט, אינו נוכח גילה גמליאל, בעד מאזן גנאים, אינו נוכח בנימין גנץ, אינו נוכח משה גפני, אינו נוכח סימון דוידסון,

אבי דיכטר, אינו נוכח גלית דיסטל אטבריאן, אינה נוכחת צבי האוזר, אינו נוכח צחי הנגבי, אינו נוכח שרן מרים השכל, בעד מיכל וולדיגר, בעד רות וסרמן לנדה, בעד מכלוף מיקי זוהר, אינו נוכח אימאן ח'טיב יאסין, אינה נוכחת ווליד טאהא, אינו נוכח בועז טופורובסקי, בעד משה טור פז, בעד אחמד טיבי, אינו נוכח יוסף טייב,

אלון טל, בעד דסטה גדי יברקן, אינו נוכח מאיר יצחק הלוי, בעד אלי כהן, אינו נוכח מאיר כהן, בעד יום טוב חי כלפון, אינו נוכח עופר כסיף, אינו נוכח אופיר כץ,

חיים כץ אינו נוכח ישראל כץ, אינו נוכח רון כץ,

יוראי להב הרצנו, אינו נוכח מיקי לוי, אינו נוכח אורלי לוי אבקסיס, אינה נוכחת יריב לוין, אינו נוכח נעמה לזימי,

יעקב ליצמן, אינו נוכח גבי לסקי, בעד יאיר לפיד, בעד לימור מגן תלם, בעד אמילי חיה מואטי, בעד פטין מולא, אינו נוכח טטיאנה מזרסקי, בעד מרב מיכאלי, אינה נוכחת יוליה מלינובסקי,

מיכאל מלכיאלי, אינו נוכח אבי מעוז, אינו נוכח אורי מקלב, אינו נוכח אבתיסאם מראענה, אינה נוכחת יעקב מרגי, אינו נוכח מופיד מרעי,

בנימין נתניהו, אינו נוכח יואב סגלוביץ' בעד יבגני סובה,

אופיר סופר,

אורית מלכה סטרוק, בעד עידית סילמן, בעד עלי סלאלחה, בעד בצלאל סמוטריץ'

אוסאמה סעדי, אינו נוכח מנסור עבאס,

איימן עודה, אינו נוכח חוה אתי עטייה, אינה נוכחת יצחק פינדרוס, אינו נוכח שירלי פינטו קדוש, בעד מאיר פרוש, אינו נוכח יסמין פרידמן,

אביר קארה, אינו נוכח אלכס קושניר,

יואב קיש, אינו משתתף בהצבעה גלעד קריב,

שלמה קרעי, אינו נוכח מירי מרים רגב, אינה נוכחת מיכל רוזין, אינה נוכחת שמחה רוטמן, אינו נוכח יעל רון בן משה, בעד מוסי רז,

אפרת רייטן מרום, אינה נוכחת ג'ידא רינאוי זועבי,

יפעת שאשא ביטון,

אלון שוסטר,

יובל שטייניץ, אינו נוכח קטי קטרין שטרית,

אלעזר שטרן,

שיין, בעד עמיחי שיקלי, אינו נוכח מיכל שיר סגמן,

רם שפע, אינו נוכח

בעד עאידה תומא סלימאן, בעד מזכירת הכנסת תקרא בשמות חברי וחברות הכנסת שלא הצביעו. (קוראת בשמות חברי הכנסת) סמי אבו שחאדה, אינו נוכח יולי יואל אדלשטיין, אינו נוכח אמיר אוחנה, אינו נוכח ניר אורבך,

ישראל אייכלר, אינו נוכח אופיר אקוניס, אינו נוכח משה ארבל, אינו משתתף בהצבעה יעקב אשר,

חיים ביטון, אינו נוכח איתמר בן גביר, אינו נוכח נפתלי בנט, אינו נוכח ניר ברקת, אינו נוכח מאי גולן, אינה נוכחת איתן גינזבורג, אינו נוכח יואב גלנט, אינו נוכח מאזן גנאים, אינו נוכח בנימין גנץ, אינו נוכח משה גפני, אינו נוכח אבי דיכטר, אינו נוכח גלית דיסטל אטבריאן, אינה נוכחת צבי האוזר, בעד צחי הנגבי, אינו נוכח מכלוף מיקי זוהר, אינו נוכח אימאן ח'טיב יאסין, אינה נוכחת ווליד טאהא, אינו נוכח אחמד טיבי, אינו נוכח דסטה גדי יברקן, אינו נוכח

אינו נוכח יום טוב חי כלפון, אינו נוכח עופר כסיף,

חיים כץ, אינו נוכח ישראל כץ, אינו נוכח יוראי להב הרצנו, אינו נוכח מיקי לוי, אינו נוכח אורלי לוי אבקסיס, אינה נוכחת יריב לוין, אינו נוכח יעקב ליצמן, אינו נוכח פטין מולא, אינו נוכח מרב מיכאלי, אינה נוכחת מיכאל מלכיאלי, אינו נוכח אבי מעוז, אינו נוכח אורי מקלב, בעד אבתיסאם מראענה,

יעקב מרגי, אינו נוכח בנימין נתניהו, אינו נוכח אוסאמה סעדי, אינו נוכח איימן עודה, אינו נוכח חוה אתי עטייה, אינה נוכחת

אינו נוכח מאיר פרוש, אינו נוכח אביר קארה, אינו נוכח שלמה קרעי, אינו נוכח מירי מרים רגב, אינה נוכחת מיכל רוזין, בעד שמחה רוטמן, אינו נוכח אפרת רייטן מרום, אינה נוכחת יובל שטייניץ, אינו נוכח עמיחי שיקלי, אינו נוכח רם שפע, בעד האם יש חברי כנסת שלא הצביעו ומעוניינים להצביע? איתן גינזבורג. (קוראת בשם חבר הכנסת) איתן גינזבורג,

תמה ההצבעה.

32 חברי כנסת בעד, שישה מתנגדים ונמנע אחד. הצעת חוק לתיקון פקודת בריאות העם (הזכות לשימור פוריות) התקבלה בקריאה טרומית, ועוברת להמשך דיון בוועדת הבריאות. אנחנו עוברים להצעה הבאה על סדר-היום. הוועדה למעמד האישה. כלכלה. אז אנחנו נעביר לוועדת הכנסת והיא תקבע. ועדת הכנסת.

עוברים להצעת חוק הבאה, הצעת חוק הפרמדיקים,

של חברת הכנסת עידית סילמן וקבוצת חברי הכנסת, תשובה והצבעה. בשם שר הבריאות מי משיב? חברת הכנסת אורנה? את משיבה?

כבוד יו"ר הכנסת, משפחת אפלבאום שנמצאת כאן איתנו,

משיבה בשם שר הבריאות על הצעת חוק הפרמדיקים, 2022, של חברת הכנסת עידית סילמן. הפרמדיקים נמנים עם מערך החירום וההצלה הלאומי במדינת ישראל והם מוקפצים לכל מקרה חירום רפואי, כדי לתת טיפול ראשוני מציל חיים לנפגעי טראומה ולנפגעים אחרים. בישראל קיימים כ-2,100 פרמדיקים. עד 150 מוכשרים מדי שנה. כ-650 מהם פעילים במגן דוד אדום ובחברות אמבולנסים אחרות, ולכ-66% תואר אקדמי, כאשר רק ל-50% מהם תואר ברפואת חירום. לפרמדיקים מסגרות עבודה מועטות עם אופק מוגבל לקידום מקצועי, ואנו עדים לשחיקה גבוהה ולעזיבה של המקצוע. 50% עוזבים את המקצוע בתוך שלוש שנים, 12% לא מתחילים כלל לעבוד לאחר ההכשרה, ורוב הפרמדיקים שמוכשרים בצה"ל לא עוסקים במקצוע עם שחרורם. אני יכולה להגיד לכם מהיכרות בצבא שההכשרה הזאת מאוד מאתגרת, מאוד מורכבת, והנתון הזה בהחלט מצער. הפרמדיקים פועלים בישראל מכוח תקנות הרופאים (כשירות לבצע פעולות חריגות), שבהן מוגדרות הפעולות המותרות לפרמדיקים, ומצוין שאלו מותרות במתאר טרום-אשפוזי בלבד, למשל במסגרת ניידת טיפול נמרץ במצבים של החייאה ובמצבים קריטיים מסכני חיים, כך שקיימת מגבלה להעסקת הפרמדיקים במחלקות בבתי חולים אפילו במסגרת סמכויותיהם הקיימות. פיתוח מקצוע הפרמדיק במדינת ישראל וקידום מסלול הכשרה קליני הם הכרחיים לשמירה על איכות המקצוע ולהתמודדות עם המשך הקצר של העוסקים במקצוע בהיעדר אופק מקצועי ראוי. לצד זאת, תפקיד הפרמדיק חיוני בתוך מארג העובדים במערכת הבריאות. הסדרת המקצוע, אם כן, עשויה לתת מענה לאחת המצוקות החמורות ביותר שאיתה מתמודדת המערכת הרפואית: מצוקת כוח האדם במקצועות הבריאות. הרחבת הפעולות שאותן יוכל הפרמדיק לבצע תסייע להוריד את הנטל ממערך בתי החולים ותחזק את המענים שניתנים במסגרת הקהילה. בקורונה למדנו איזה עומס יש בהיקף האנשים שמגיעים לבתי החולים, ואין ספק שזה יכול לתרום: חשיבות פעילות הפרמדיקים התחדדה ביתר שאת בתקופת הקורונה, על רקע התפתחות השירותים הדיגיטליים והרחבת השירותים הרפואיים בבית המטופל. במסגרת המאבק הלאומי בנגיף והעומסים על בתי החולים השתלבו הפרמדיקים בסיוע לצוותים הרפואיים בבתי החולים ובמלר"דים כדי להקל את העומסים כתוצאה מהתחלואה. הפרמדיקים בלטו בעיקר באמצעות היותם כוח עבודה זמין, מקצועי נגיש, בעל ערך התנדבותי ומוטיבציה גבוהה. הגיע הזמן שהמקצוע החשוב הזה יקבל את המעמד הראוי לו.

הצעת החוק המונחת בפניכם מציעה להסדיר את מעמד הפרמדיקים ולקבוע מיהו פרמדיק מורשה, מהם גבולות הגזרה של עבודת הפרמדיק והפעולות שאותן הוא יכול לבצע, מהן הדרישות לעיסוק במקצוע ומהם התנאים לקבלת הכרה ורישוי לעיסוק במקצוע. כמו כן, החוק מסדיר היבטים שונים של עבודת הפרמדיק לעניין ההשכלה הנדרשת,

חובות כלפי המטופל, כללי אתיקה ודין משמעתי, סדרי עבודת ועדת המשמעת וסמכויות עזר נוספות. בנוסף, נקבע כי שר הבריאות, הממונה על חוק זה, יהיה רשאי להתקין תקנות בכל עניין הנוגע לביצוע הוראות כלליות, תיקונים עקיפים והוראות מעבר ביחס לחוק. לאור האמור קורא שר הבריאות לחברי חברי הכנסת לתמוך בהצעת החוק בקריאה הטרומית, וכמוסכם בוועדת השרים לענייני חקיקה, הצעת החוק תקודם לאחר השלמת הסדרת מקצוע עוזר רופא, שעליו עמלים בימים אלו במשרד הבריאות.

ביקשו להתנגד חבר הכנסת שלמה קרעי וחבר הכנסת משה גפני. יעלה ויבוא חבר הכנסת שלמה קרעי, בבקשה. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, אני רוצה להתייחס דווקא לחוק של הקרימינולוגיה שעלה קודם. קרימינולוגיה היא תחום ידע תיאורטי מחקרי ובין-תחומי שעניינו חקר הסטייה החברתית וההתנהגות הפלילית. באופן טבעי, בעוד בחברות מערביות מוגדרות מוסכמות ונורמות מסוימות כנורמליות, הרי שההגדרה בחברות שבטיות להתנהגויות אלה שונה בתכלית.

אדוני היושב-ראש, מה שקורה כאן בימים האחרונים, וביתר שאת מה שקרה ביממה האחרונה, מחייב אתכם להגיש ולתקן את הצעת החוק שלך, טופורובסקי, ולהוסיף קרימינולוג שיבוא לטפל בכם, כי אתם מתנהגים, כאן בהתנהגות עבריינית. קיבלתי 100 בקרימינולוגיה. 100. אז אולי אתה תהפוך להיות הקרימינולוג. אין לי בעיה, עכשיו אני עושה.

תצא, תהיה נורבגי. נמצא לך תקן. לכולם יש, נמצא לך ג'וב. נמצא לך ג'וב. מה שקורה כאן בימים האחרונים זו פשוט חרפה. מה שקרה כאן הלילה: יושב-ראש הכנסת, אין לו מה לעשות, אין לו חיים משלו, בא לפרסה מאחורה, רואה חברי כנסת שמתווכחים ביניהם ומתחיל להשתולל, לדחוף אנשים,

לדחוף סדרנים,

להוציא אנשים בניגוד לחוק.

חוק משכן הכנסת לא מאפשר, קחו אחריות.

אתם עושים שם רע לבריונים.

לא מאפשר ליושב-ראש הכנסת להוציא חברי כנסת מחוץ למקומות אחרים,

כתוב במפורש בסעיף 27 לחוק שסעיף 2, שמאפשר לו לנקוט פעולות, לא חל על נשיא המדינה וחברי הכנסת. אז מותר להרביץ.

רון, אל תפריע לי. לך לקרימינולוג שיטפל בך.

מה שאתם עושים כאן, שלא יפריע לי. אם לא יודעים להתנהל כמו שמתנהלים במליאת הכנסת,

אתה לא מפריע לאחרים, חבר הכנסת שלמה? אני לא עומד ומפריע. אני יושב. אני יושב, אני לא עומד.

לא ראוי מה שאמרת לו.

בבקשה, תשלים. אתה גם התחלת לי משתי דקות ולא משלוש דקות. אל תהיה נביא, לא, נתתי לך. לא, אל תעשה הערכה. תתחיל לי משלוש דקות.

חוץ מזה, אתה לא מתנגד מהותית. אתה נותן נאום פוליטי. אל תצנזר אותי, אדוני.

ולאחר מכן, ובושה וחרפה, אתה הפסקת כאן את ההצבעה, אדוני היושב-ראש. הכרזת, אמרתם: מתחילה הצבעה. מי זה היה כאן אז? מיקי לוי, בעצם. לא, מי היה זה, מיקי לוי, הוא הלך להביא מכת"זית.

הוא אמר למזכירת הכנסת: בבקשה, תתחילי בהצבעה. ההצבעה התחילה,

בחוצפה, בבריונות, בברוטליות, משתמשים בכלים אנטי-דמוקרטיים כדי לדרוס כאן את המיעוט. ועידית סילמן, זה שאתה משקר זה לא אומר שזו האמת. אתם הגרועים מכולם. עידית סילמן, אתם הגרועים מכולם. זה לא אומר שזו האמת.

שנלחמת למען ארץ ישראל. אם אתם חושבים שבגלל, זה אומר שמותר לה להיות אלימה?

אם אתם חושבים שבגלל שהחתן שלה הוא חלק מאותם שישה אנשים לכן היא באה להילחם כאן על המעצר האלים הזה, ב-04:00, אז הפוסל במומו פוסל.

עידית, אתם, מה, אנחנו משטרה? עידית, אתם, את וג'וב טוב כלפון. החתן של מי? תודה, חבר הכנסת שלמה קרעי.

את וג'וב טוב כלפון, אתה יכול לשבת.

אתה גם לא נתת לי שלוש דקות ואתה גם חותך אותי. נתתי לך. תאמין לי שנתתי לך מעבר לשלוש דקות. לא, לא נתת.

שלמה, נתתי לך מעבר לשלוש דקות.

נתתי לך.

תן לי להשלים את הדברים. משפט אחרון, בבקשה. אמרת לו גם מה להגיד. בבקשה, שלמה, משפט אחרון. אתם, מפלגת ימינה, מכרתם את כל הערכים שלכם, אתה גם מפריע. תן לו את הזמן.

מוציאים הודעה כאילו זה ממניעים אישיים, מה שהיא נלחמת פה? תתביישו לכם. תודה, חבר הכנסת שלמה קרעי. לכו לטופורובסקי שיהיה הקרימינולוג שלכם,

ישיב בשם חברת הכנסת עידית סילמן, חבר הכנסת משה טור פז. בבקשה.

הוא הגיש לפניך. אז תגיש פעם שנייה. בחוק הבא, בסדר. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת וחברי הממשלה. כתוב: "הוא יהיה לך לפה ואתה תהיה לו לאלהים", אז אני מציג כאן את הצעת החוק שיזמתי יחד עם חברת הכנסת עידית סילמן. היא היוזמת הראשונה, אבל הקול שלה כבר לא עובד, אז אני כאן במקומה.

שקדמה לחוק הזה תואמת את המלצות מבקר המדינה משנת 2019 ואת המלצות דוח ועדת תדמור מ-2014, שקוראות להסדיר את מקצוע הפרמדיקים בדרך המלך, בחקיקה ראשית. אחרי שלושה עשורים של הצלת חיים ושירות רפואי בסטנדרטים הגבוהים בעולם ניתן היום לקבוע בצורה ברורה, שהפרמדיקים והפרמדיקיות הם מקור לגאווה בעבור כולנו, ומרכיב מפתח במערכת הבריאות בישראל. בשבוע שעבר עידית סיפרה בנאומה בכנסת על שני פרמדיקים מיוחדים: אהרון אדלר ואסף פרלמן, אהרון אדלר נמצא כאן איתנו, שנפצעו תוך כדי מתן עזרה רפואית דחופה במהלך אירועים קשים. היום אני מבקש להוסיף ולדבר על פרמדיקית מיוחדת, אחת מאלפי פרמדיקים ופרמדיקיות, שנמצאת גם היא איתנו: שירה אפלבאום, והיא ואחיה נתן נמצאים כאן ביציע.

למי שלא יודע, היא בתו של ד"ר דוד אפלבאום, זכרו לברכה, ואחותה של נאוה, זכרה לברכה. ד"ר אפלבאום ניהל את חדר המיון בבית החולים שערי צדק, והיה מחלוצי הרופאים בניידות הטיפול הנמרץ בישראל. ד"ר אפלבאום ובתו נרצחו בפיגוע הנורא בקפה הלל בירושלים, בספטמבר 2003, ממש ערב חתונתה של נאוה ז"ל. בנימה אישית, גם אשתי, שלומית, הייתה באותו בית קפה, ויצאה ממנו כמה דקות לפני הפיגוע. שירה הלכה בדרכה של אביה, הוסמכה כפרמדיקית, וכיום מנהלת את הצוות הפארה-רפואי במוקד הרפואה הדחופה בקהילה של טרם, מוקד שהקים ד"ר אפלבאום, מתוך כוונה להביא לישראל מודל שיקל על העומס בחדרי המיון באמצעות הפניה של מטופלים קלים לטיפול ממוקד, מהיר ומקצועי במסגרת מוקדי רפואה דחופה בקהילה. מערכת הבריאות בישראל צריכה עוד מיזמים כאלו, עוד יעילות, עוד גמישות, עוד כוח אדם מקצועי, והפרמדיקים הם חלק מרכזי בתהליך הזה. חבריי חברי הכנסת, אחרי שלושה עשורים שבהם הפרמדיקים פועלים בישראל מבלי שהמקצוע שלהם מוסדר בצורה ראויה, זוהי החובה שלנו כלפי הפרמדיקים לעשות זאת, ולהסדיר את המקצוע באופן שיתמוך בהמשך הפיתוח שלו, ויסייע לעוסקים בו, אשר מתמודדים עם אתגרים כמעט בלתי אנושיים על בסיס יום-יומי. כבר שנתיים שאנחנו מדברים על מערכת בריאות במשבר, על שינוי בסדרי העדיפויות, על הצורך לפתח פתרונות לטיפול בקהילה ולהפחית את העומס על בתי החולים. הצעת החוק שמונחת לפניכם היום היא האמירה הברורה ביותר: שמים את הבריאות בראש סדר העדיפויות הלאומי. אני רוצה להודות לעידית סילמן, מיוזמי החוק, יושבת-ראש הקואליציה, לשר הבריאות ניצן הורוביץ ולצוותו, לחברי ועדת השרים לחקיקה, לאיגוד הפרמדיקים וכן לשני חברי כנסת לשעבר, שכבר לפני שנים עסקו בנושא וניסו לקדמו, חבר הכנסת לשעבר פרופ' אריה אלדד וחברת הכנסת לשעבר טלי פלוסקוב. כולם יבואו על הברכה והתודה. אני מבקש מכם, חברי הכנסת, לתמוך בחוק.

תודה רבה, חבר הכנסת משה טור פז. כעת אנחנו הולכים להצבעה שמית על הצעת חוק הפרמדיקים, התשפ"ב 2022, של חברת הכנסת עידית סילמן וקבוצת חברי הכנסת. הצבעה שמית, בבקשה. (קוראת בשמות חברי הכנסת) משה אבוטבול, אינו נוכח סמי אבו שחאדה, אינו נוכח אלי אבידר, בעד יולי יואל אדלשטיין, אינו נוכח אמיר אוחנה, נגד ניר אורבך, אינו נוכח ינון אזולאי,

ישראל אייכלר,

דוד אמסלם, נגד אופיר אקוניס,

משה ארבל,

יעקב אשר, נגד זאב בנימין בגין, אינו נוכח אוריאל בוסו, נגד ענבר בזק,

חיים ביטון, אינו נוכח מיכאל מרדכי ביטון, אינו נוכח דוד ביטן,

ולדימיר בליאק,

מירב בן ארי, בעד רם בן ברק, בעד איתמר בן גביר, אינו נוכח יואב בן צור,

נפתלי בנט, אינו נוכח אלינה ברדץ' יאלוב,

קרן ברק, נגד ניר ברקת, נגד יאיר גולן, בעד מאי גולן,

איתן גינזבורג,

יואב גלנט,

גילה גמליאל, נגד מאזן גנאים,

אינו נוכח משה גפני, אינו נוכח סימון דוידסון,

אבי דיכטר,

גלית דיסטל אטבריאן, נגד צבי האוזר, אינו נוכח צחי הנגבי, נגד שרן מרים השכל, אינה נוכחת מיכל וולדיגר, נגד רות וסרמן לנדה,

מכלוף מיקי זוהר,

אימאן ח'טיב יאסין,

ווליד טאהא, בעד בועז טופורובסקי, בעד משה טור פז, בעד אחמד טיבי,

יוסף טייב,

אלון טל, בעד דסטה גדי יברקן, אינו נוכח מאיר יצחק הלוי, בעד אלי כהן, נגד מאיר כהן, בעד יום טוב חי כלפון,

עופר כסיף,

אופיר כץ, נגד חיים כץ, אינו נוכח ישראל כץ, נגד רון כץ,

יוראי להב הרצנו, אינו נוכח מיקי לוי, אינו נוכח אורלי לוי אבקסיס, נגד יריב לוין, אינו נוכח נעמה לזימי, אינה נוכחת יעקב ליצמן, נגד גבי לסקי,

יאיר לפיד, בעד לימור מגן תלם, בעד אמילי חיה מואטי,

פטין מולא, אינו נוכח טטיאנה מזרסקי,

מרב מיכאלי,

נוכחת יוליה מלינובסקי,

מיכאל מלכיאלי,

אבי מעוז, נגד אורי מקלב, אינו נוכח אבתיסאם מראענה,

יעקב מרגי, אינו נוכח מופיד מרעי,

בנימין נתניהו, אינו נוכח יואב סגלוביץ'

יבגני סובה, בעד אופיר סופר,

אורית מלכה סטרוק,

עידית סילמן,

עלי סלאלחה,

בצלאל סמוטריץ' אינו נוכח אוסאמה סעדי, בעד מנסור עבאס,

איימן עודה, אינו נוכח חוה אתי עטייה, נגד יצחק פינדרוס, אינו נוכח שירלי פינטו קדוש, אינה נוכחת מאיר פרוש, נגד יסמין פרידמן, בעד אביר קארה, אינו נוכח אלכס קושניר, בעד יואב קיש, נגד גלעד קריב, בעד שלמה קרעי, נגד מירי מרים רגב, נגד מיכל רוזין, אינה נוכחת שמחה רוטמן, נגד יעל רון בן משה, בעד מוסי רז,

אפרת רייטן מרום, בעד ג'ידא רינאוי זועבי, בעד יפעת שאשא ביטון, אינה נוכחת אלון שוסטר, אינו נוכח יובל שטייניץ, נגד קטי קטרין שטרית, נגד אלעזר שטרן,

יוסף שיין, בעד עמיחי שיקלי, אינו נוכח מיכל שיר סגמן,

רם שפע, אינו נוכח נירה שפק,

עאידה תומא סלימאן, אינה נוכחת גברתי, נא להקריא שוב את רשימת חברי הכנסת.

משה אבוטבול, נגד סמי אבו שחאדה, אינו נוכח יולי יואל אדלשטיין, אינו נוכח ניר אורבך, בעד זאב בנימין בגין,

חיים ביטון,

מיכאל מרדכי ביטון,

איתמר בן גביר,

נפתלי בנט, אינו נוכח בנימין גנץ, אינו נוכח משה גפני, נגד צבי האוזר, בעד שרן מרים השכל,

אינו נוכח חיים כץ, אינו נוכח יוראי להב הרצנו, אינו נוכח מיקי לוי, בעד יריב לוין, נגד נעמה לזימי,

פטין מולא,

מרב מיכאלי, אינה נוכחת אורי מקלב, נגד יעקב מרגי, אינו נוכח בנימין נתניהו, אינו נוכח בצלאל סמוטריץ' נגד איימן עודה, אינו נוכח

פינדרוס, נגד שירלי פינטו קדוש,

אביר קארה, אינו נוכח מיכל רוזין, אינה נוכחת יפעת שאשא ביטון,

אלון שוסטר,

עמיחי שיקלי, אינו נוכח רם שפע, אינו נוכח עאידה תומא סלימאן, אינה נוכחת האם ישנו חבר כנסת במליאה שטרם הצביע וירצה להצביע? (קוראת בשם חבר הכנסת) בנימין נתניהו, נגד יש עוד מישהו?

ההצבעה. ובכן, תוצאות ההצבעה על הצעת חוק הפרמדיקים, התשפ"ב 2022: בעד, 57, נגד, 48. אם כן, החוק התקבל והוא יעבור לוועדת הבריאות. לא שמענו את התוצאות. אמרתי: 57 בעד, 48 נגד. החוק יועבר לוועדת הבריאות. איך יכול להיות?

כעת אנחנו עוברים להצעת חוק ההוצאה לפועל (תיקון, טלפונים ניידים ומחשבים אישיים), התשפ"ב 2021, של חבר הכנסת גלעד קריב.

גברתי היושבת-ראש, חבריי וחברותיי הנכבדים, אני מבקש להציג בפני הכנסת את הצעת חוק ההוצאה לפועל (תיקון, טלפונים ניידים ומחשבים אישיים), שאני רואה בה חשיבות גדולה, במיוחד לנוכח כל מה שחווינו בשנתיים האחרונות, במהלך מגפת הקורונה. הצעת חוק זו היא חלק ממסכת חקיקה הנדונה בכנסת זו, חלקה ממשלתית וחלקה פרטית, העוסקת בהתאמת דיני ההוצאה לפועל למציאות החיים הנוכחית ולאיזון העדכני המתבקש בין זכות הנושה לגבות את חובו והאינטרס הציבורי במימוש זכות זו לבין זכויות היסוד של החייב, ושאיפתנו כחברה לאפשר לו, למרות חובו, לקיים אורח חיים תקין ומכובד. חוק ההוצאה לפועל מסדיר את סוגיית עיקול רכושם של חייבים כאמצעי לגביית החוב. נתוני ההוצאה לפועל מלמדים כי הרוב המכריע של עיקולי הרכוש מתבצעים על ידי גופים שלטוניים, רשויות ציבוריות או גופים מוסדיים ולא על ידי נושים פרטיים.

מלמדים נתונים אלו, שהוצגו לאחרונה בוועדת החוקה, כי עיקר ההשפעה של סמכות זאת טמון ביצירת לחץ על החייב ומשפחתו, ולא בהקטנת החוב באמצעות מכירת המיטלטלין. החוק והתקנות המותקנות מתוכו כוללים כבר היום מגבלות חשובות, אם כי לא מספקות, על היקפי העיקולים שניתן להטיל ולממש על נכסי חייבים פרטיים, על מיטלטלין של חייבים פרטיים. מטבע הדברים מגבלות אלו חייבות להתעדכן מעת לעת לנוכח השינויים באורח החיים ובדפוסי הפעולה האישיים והמשפחתיים הרווחים, במטרה להימצא תדיר באותה נקודת איזון נדרשת בין זכות הנושה והאינטרס החברתי במוסר תשלומים גבוה בחברה לבין זכות החייב ובני משפחתו לכבוד ולרווחה בסיסית. התיקון המוצע בהצעת החוק מבטא את ההכרה בכך שעיקול טלפונים ניידים ומחשבים ניידים של חייבים פרטיים ובני משפחתם, בדגש על ילדים קטינים, חורג מנקודת האיזון המתאימה לימינו. הוא פוגע פגיעה לא מידתית במגוון רחב של זכויות יסוד, וחשוב לא פחות מכך, ביכולת הבסיסית ביותר להתנהלות סבירה ובטוחה במציאות החיים הנוכחית. דומני שאין צורך להציג בהרחבה את השלכות התקופה המורכבת שחווינו סביב ההתמודדות עם הקורונה. המגפה הזאת שינתה את חיינו במובנים רבים. אחד מהם הוא הדרך שבה אנו תופסים את מקומם של הטכנולוגיה והאמצעים הטכנולוגיים בחיינו. כבר כיום קיים בחוק איסור להטיל עיקול ולתפוס מחשבים וטלפונים באופן שאינו מאפשר הימצאות של לפחות מחשב אחד וטלפון אחד נייח או נייד בביתו של החייב. בכל הכבוד, את החקיקה הזאת הגיעה העת לעדכן. הטלפון הנייד הוא פעמים רבות כלי התקשורת היחיד של האדם. אם יוחרם מכשירו, יעוקל מכשירו, תימנע ממנו היכולת לתקשר עם קרוביו וחבריו, להזעיק משטרה או שירותי עזרה בעת הצורך, לצרוך מידע חיוני ולהשתמש במגוון רחב של שירותים יסודיים. עיקול מכשיר הטלפון הנייד מבודד את החייב מסביבתו ומותיר אותו במצוקה אישית חריפה. יתרה מכך, בשנים האחרונות, ובמיוחד מעת פרצה מגפת הקורונה לחיינו, הפכו הטלפון הנייד והמחשב הנייד לכלי מקצועי בסיסי בעבור רבים ולמרכיב הכרחי ביכולת להתפרנס ולאחוז בעבודה. די לחשוב, חבריי וחברותיי, על השימוש התכוף של כולנו באפליקציות כדוגמת הזום על מנת להבין את היקף ועומק המהפכה בעניין זה. עיקולם של טלפונים ומחשבים ניידים חותר בהקשר זה גם נגד האינטרס שיש לנושה ולחברה כולה שהחייב יוכל להמשיך ולהתפרנס בכבוד ולהחזיק בעיסוקו המקצועי, בין השאר לטובת תשלום חובו. לצד ההכרה בחשיבות הרבה של הותרת כלי הפרנסה העכשוויים בידי החייבים, עניין שמוכר ברמה העקרונית גם בחקיקה הקיימת, יש לתת את הדעת גם על טובתם של ילדי החייב הקטינים. אותם ילדים וילדות שעיקולם של המכשירים הניידים ייטול מהם כלי מרכזי לתקשורת בסיסית עם הסביבה שבה הם חיים ומתנהלים. גם כאן באה מגפת הקורונה בשנתיים האחרונות וחידדה היבט זה, עם המעבר המשמעותי לשימוש במכשירים הניידים לטובת לימודים פורמליים ואין-ספור שימושים חברתיים חשובים ורבי השפעה על רווחתם של קטינים. חשוב להדגיש כי הצעת החוק אינה מקילה ראש בחובה להותיר בידי הנושים כלי אפקטיביים לגביית חובם. כלים אלו קיימים בחקיקה ובתחיקה, ויש, כמובן, להותירם ככלים אפקטיביים בעלי השפעה.

רשמת המיטלטלין האסורים בעיקול אינה יכולה להיוותר כרשימה קפואה שאינה מתכתבת עם השינויים במציאות החיים הכלכלית והחברתית. התיקון המוצע הינו תיקון מדוד ומצומצם. הוא נוגע לחייבים פרטיים בלבד, ואינו חל על עיקולם של מכשירי טלפון ומחשבים ניידים המהווים מלאי עסקי. הצעה זו מתכתבת היטב עם העקרונות הקיימים של חקיקת ההוצאה לפועל ודיני גביית החובות ומבטיחה את יישומם באופן עדכני, מידתי ומיטבי. לא פחות חשוב מכך, הצעת החוק גם מתכתבת עם הקול העולה ממסורת ישראל ומן המשפט העברי ביחס לנקודת האיזון הנדרשת בעניין עיקול מיטלטליו של החייב, הבאה לידי ביטוי, בין השאר, במצווה המופיעה בפרשת משפטים: "אם חבל תחבל שלמת רעיך עד בא השמש תשיבנו לו. כי הוא כסותו לבדה הוא שמלתו לערו. במה ישכב. והיה כי יצעק אלי ושמעתי כי חנון אני". על המצווה הזאת לימד אותנו בעל ספר החינוך: "משורשי המצווה שהאל ברוך הוא חפץ בטוב בריותיו וזכותם ורצה שילמדו נפשותם במידת החסד והחמלה למען יזכו לטוב". ברוח דברים אלו, אודה על תמיכתם בהצעת החוק.

תודה רבה, חבר הכנסת גלעד קריב. ישיב בבקשה שר המשפטים, השר גדעון סער. גברתי היושבת-ראש, כנסת נכבדה, הצעת החוק של חבר הכנסת קריב מבקשת להרחיב את ההגנה הקיימת היום מפני עיקולים של מחשבים וטלפונים ניידים לפי חוק ההוצאה לפועל. לפי החוק החל כיום, כאשר מבוצע הליך עיקול מיטלטלין בביתו של החייב, ישנה חובה להותיר בידיו רק מחשב אחד וטלפון אחד בעבורו ובעבור בני משפחתו המתגוררים עימו. אין הגבלה על עיקולים של מחשבים וטלפונים נוספים שנמצאים ברשותם של בני המשפחה. בימינו, מחשבים וטלפונים ניידים אינם רק כלי עבודה חיוני להתנהלותם השוטפת של האזרחים. במכשירים אלה אוצר האדם את המידע הרגיש ביותר על אודותיו. באחד מפסקי הדין נכתב כי ביתו של אדם הוא מבצרו ומחשבו האישי הוא פינת הסתר החבויה בו.

נוכח חשיבותו של המחשב והטלפון האישי וחשיבות המידע הגנוז בו, מוצע בהצעת החוק להבטיח שכלל המחשבים והטלפונים הניידים של מי שמתגוררים עם החייב יהיו מוגנים בפני עיקול המיטלטלין. הליך עיקול המיטלטלין הקבוע בחוק צריך לבטא איזון בין זכותו של הזוכה לקבל את התשלום המגיע לו לבין זכויותיו היסודיות של החייב, שנכנסים לביתו ולחצריו ומעקלים את נכסיו. נוכח מידת הפגיעה של הליך זה בחייבים יש לבחון מעת לעת את ההצדקות לקיום הליך זה ואת טיבו של האיזון בין זכויות הצדדים. בהתאם לכך, בימים אלו אנו בוחנים באופן רוחבי את הליכי עיקול המיטלטלין לפי חוק ההוצאה לפועל בראי התכליות של ההליך הזה, אפקטיביות ההליך ושימור האיזון העדין שבין זכויות הצדדים. לאחר השלמת עבודת הרשות, בכוונתי לבחון מהם השינויים הדרושים בנושא, על מנת להבטיח שהליכי עיקול מיטלטלין יבוצעו במקרים המתאימים לכך ותוך שמירה מרבית על זכויותיהם של החייבים, וכמובן שגם על זכויות הנושים. הצעת החוק שלפנינו עולה בקנה אחד עם מטרה זו, ועל כן הוסכם עם המציע לתמוך בהצעה בקריאה הטרומית, והמשך הליכי החקיקה יתבצע בהסכמת משרד המשפטים. תודה רבה, השר. ביקש להתנגד חבר הכנסת הרב משה גפני. בבקשה. ביקשת להתנגד?

הצבעה

תכף, תכף. בבקשה. גברתי היושבת-ראש, תודה רבה. אדוני השר, חברי הכנסת, מאוד חשוב לי לדעת איך ועדת השרים לחקיקה מאשרת חוקים והצבעה בתמיכת ממשלה כאן, במליאת הכנסת, כמו החוק הזה. יש רשימה ארוכה של חוקים שוועדת השרים לחקיקה מאשרת. ברוב המקרים הם לא מהאופוזיציה, הם כולם, או רובם המוחלט, מהקואליציה.

ואז, אני ראיתי באחד החוקים, ואני מביא דוגמה, שאישרו בוועדת השרים לחקיקה לחברת הכנסת יוליה מלינובסקי לאשר פליקרים. היה הפרש של קול אחד. אם תשאלו את חברי הכנסת מה זה פליקרים, הרוב לא ידע מה זה. בסדר. למדת, זה בסדר.

עכשיו אני רוצה לשאול אתכם, לא בשביל מה. זה במסיבות. אני רוצה לשאול אתכם: יש לכם ממשלה, יש לכם שר אוצר מהמפלגה של יוליה מלינובסקי, יש שר בריאות, את הנושא הזה של הפליקרים אי-אפשר לעשות בתקנות? בתקנות של שר הבריאות,

אם זה יהבהב חמש שניות או שלוש שניות? אתם עושים צחוק מספר החוקים של מדינת ישראל.

בושה. זו בושה.

עכשיו יוליה מלינובסקי עומדת פה ואומרת לנו: זה פוליטיקה שאתם מתנגדים.

לא פוליטיקה. היא בוועדה שלה דנה על דברים שהם ממש לא פוליטיים. היא אישה מנותקת מפוליטיקה בכלל.

הפוליטיקה בשיא כיעורה, בשיא מחלוקתה, בשיא של כל מה שהעולם נגדו, פוליטיקה מהסוג הזה, היא באה להטיף לנו מוסר. עכשיו, כאן זה עובר לטרומית, הכנסת יוצאת לפגרה, ועד שזה יידון בוועדה כלשהי ויבוא לקריאה ראשונה, ואחרי זה לשנייה ושלישית, כולכם יודעים את התהליך, השר יכול היום לחתום על תקנות, אם אכן מדובר על חולי אפילפסיה, ואכן מדובר, צריך לשנות את התקנה בעניין הזה.

על זה עושים חוק? על זה מביאים עכשיו לקריאה טרומית? אני הבאתי חוק לוועדת השרים לחקיקה על העדפה מתקנת לחרדים כדי שחרדים ישולבו בעבודה, כשכולם מדברים על זה גבוהה-גבוהה.

ועדת השרים התנגדה לזה. תודה רבה, הרב. אבל פליקרים ליוליה מלינובסקי הם נותנים. כך אתם נראים. תודה רבה, חבר הכנסת משה גפני.

תודה רבה. כעת אנחנו עוברים להצבעה שמית. כעת נתחיל את ההצבעה השמית על הצעת חוק ההוצאה לפועל (תיקון, טלפונים ניידים ומחשבים אישיים), התשפ"ב 2021. בבקשה. (קוראת בשמות חברי הכנסת) משה אבוטבול, נגד סמי אבו שחאדה, אינו נוכח אלי אבידר, אינו נוכח יולי יואל אדלשטיין, נגד אמיר אוחנה, נגד ניר אורבך, אינו נוכח ינון אזולאי,

ישראל אייכלר, נגד דוד אמסלם, נגד אופיר אקוניס, נגד משה ארבל, נגד יעקב אשר, אינו נוכח זאב בנימין בגין,

אוריאל בוסו, נגד ענבר בזק, בעד חיים ביטון, אינו נוכח מיכאל מרדכי ביטון, אינו נוכח דוד ביטן, נגד ולדימיר בליאק, אינו נוכח מירב בן ארי, בעד רם בן ברק, בעד איתמר בן גביר, אינו נוכח יואב בן צור, נגד נפתלי בנט, אינו נוכח אלינה ברדץ' יאלוב,

קרן ברק, נגד ניר ברקת, נגד יאיר גולן, בעד מאי גולן,

איתן גינזבורג,

יואב גלנט, נגד גילה גמליאל, נגד מאזן גנאים, אינו נוכח בנימין גנץ, אינו נוכח משה גפני,

סימון דוידסון,

אבי דיכטר, אינו נוכח גלית דיסטל אטבריאן,

צבי האוזר, אינו נוכח צחי הנגבי, אינו נוכח שרן מרים השכל,

מיכל וולדיגר, אינו נוכחת רות וסרמן לנדה, אינה נוכחת מכלוף מיקי זוהר, נגד אימאן ח'טיב יאסין,

ווליד טאהא,

בועז טופורובסקי,

משה טור פז, בעד אחמד טיבי,

יוסף טייב,

אלון טל, בעד דסטה גדי יברקן, אינו נוכח מאיר יצחק הלוי, בעד אלי כהן, אינו נוכח מאיר כהן, בעד יום טוב חי כלפון, נגד עופר כסיף, בעד אופיר כץ, נגד חיים כץ, נגד ישראל כץ, נגד רון כץ,

יוראי להב הרצנו, אינו נוכח מיקי לוי,

אבקסיס, נגד יריב לוין, אינו נוכח נעמה לזימי,

יעקב ליצמן, נגד גבי לסקי, בעד יאיר לפיד,

לימור מגן תלם,

אמילי חיה מואטי, בעד פטין מולא, נגד טטיאנה מזרסקי,

מרב מיכאלי, אינה נוכחת יוליה מלינובסקי, בעד מיכאל מלכיאלי,

אבי מעוז, נגד אורי מקלב, נגד אבתיסאם מראענה,

יעקב מרגי, אינו נוכח מופיד מרעי, בעד בנימין נתניהו, אינו נוכח יואב סגלוביץ' בעד יבגני סובה, בעד אופיר סופר,

אורית מלכה סטרוק,

עלי סלאלחה,

בצלאל סמוטריץ' נגד אוסאמה סעדי, אינו נוכח מנסור עבאס, בעד איימן עודה, אינו נוכח חוה אתי עטייה, נגד

נגד שירלי פינטו קדוש, בעד מאיר פרוש, נגד יסמין פרידמן, בעד אביר קארה, אינו נוכח אלכס קושניר, בעד יואב קיש, אינו נוכח גלעד קריב,

שלמה קרעי,

מירי מרים רגב, נגד מיכל רוזין, אינה נוכחת שמחה רוטמן, אינו נוכח יעל רון בן משה, בעד מוסי רז, בעד אפרת רייטן מרום, בעד ג'ידא רינאוי זועבי, בעד יפעת שאשא ביטון, בעד אלון שוסטר, בעד יובל שטייניץ, נגד קטי קטרין שטרית, נגד אלעזר שטרן, בעד יוסף שיין,

עמיחי שיקלי, אינו נוכח מיכל שיר סגמן,

רם שפע, אינו נוכח נירה שפק,

עאידה תומא סלימאן, אינה נוכחת גברתי, נא להקריא שוב את שמות חברי הכנסת.

סמי אבו שחאדה, אינו נוכח אלי אבידר, בעד ניר אורבך, בעד יעקב אשר,

חיים ביטון, נגד מיכאל מרדכי ביטון, בעד ולדימיר בליאק, בעד איתמר בן גביר, אינו נוכח נפתלי בנט, אינו נוכח מאזן גנאים,

אבי דיכטר,

בנימין גנץ, אינו נוכח צבי האוזר, בעד צחי הנגבי, נגד מיכל וולדיגר,

רות וסרמן לנדה, בעד דסטה גדי יברקן, אינו נוכח יום טוב חי כלפון,

חיים כץ, אינו נוכח יוראי להב הרצנו, אינו נוכח יריב לוין, נגד מרב מיכאלי, אינה נוכחת יעקב מרגי, אינו נוכח בנימין נתניהו, נגד אוסאמה סעדי,

איימן עודה, אינו נוכח אביר קארה, אינו נוכח יואב קיש, אינו נוכח מיכל רוזין, בעד שמחה רוטמן,

עמיחי שיקלי, אינו נוכח רם שפע, בעד עאידה תומא סלימאן, אינה נוכחת האם יש חברי כנסת באולם שירצו להצביע ועוד לא הצביעו? (קוראת בשם חבר הכנסת) יואב קיש, נגד ובכן,

טלפונים ניידים ומחשבים אישיים), התשפ"ב 2021: בעד, 59,

48. החוק התקבל והוא יועבר לוועדת החוקה, חוק ומשפט. כספים. הוועדה לעובדים זרים. אם כן, החוק יועבר לוועדת הכנסת, ושם יוחלט לאיזו ועדה הוא יועבר. הודעה למזכירת הכנסת, בבקשה.

ברשות יושבת-ראש הישיבה, הינני מתכבדת להודיעכם, כי הונחו היום על שולחן הכנסת, לקריאה ראשונה, מטעם הכנסת: הצעת חוק הרשויות המקומיות (בחירות) (תיקון מס' 53) (תשלום שכר לעובד שאינו תושב הרשות המקומית), התשפ"ב 2022, של חברת הכנסת יעל רון בן משה וקבוצת חברי כנסת, הצעת חוק איסור פרסומת והגבלת השיווק של מוצרי טבק ועישון (תיקון מס' 8) (ביטול החרגת העיתונות המודפסת), התשפ"ב 2022, של חברי הכנסת עופר כסיף, מוסי רז וקבוצת חברי כנסת. מסקנות ועדת החינוך, התרבות והספורט בעקבות דיון בהצעתם של חברי הכנסת אורית סטרוק,

יצחק פינדרוס ועמיחי שיקלי בנושא:

תודה רבה. אנחנו עוברים כעת להצעת חוק זכויות נפגעי עבירה (תיקון, חובת יידוע נפגעי עבירה בדבר זכויותיהם), התשפ"ב 2021, של חברת הכנסת אימאן ח'טיב יאסין וקבוצת חברי הכנסת, בבקשה.

חברי וחברות הכנסת, הצעת חוק

מבקשת לקדם את זכויותיהם של נפגעי עבירה, קרי, אני רוצה, בבקשה, לבקש שקט באולם. סדרנים, בבקשה. הצעת חוק זכויות נפגעי עבירה (תיקון, חובת יידוע נפגעי עבירה בדבר זכויותיהם). הצעת חוק זו מבקשת לקדם את זכויותיהם של נפגעי עבירה,

מי שנפגע במישרין מעבירה, וכן בן משפחה של מי שהעבירה גרמה למותו. התיקונים המוצעים נועדו להסדיר את נושא יידוע נפגע העבירה בדבר זכויותיו ולהטיל על גופי החקירה והתביעה את החובה ליידע את משפחת נפגעי העבירה בדבר זכויותיהם. אני מבקשת שקט באולם. חבר הכנסת שפע, חבר הכנסת קיש, חברת הכנסת לסקי, חבר הכנסת טיבי, חבר הכנסת אוסאמה סעדי, נא להתיישב במקומותיכם, בבקשה. סדרנים. אם בעל הזכות אינו יודע על קיומה, הוא אינו יכול לממשה. אומנם על פי חוק לנפגעי עבירה יש זכות לקבל מידע על שירותי סיוע, אך משפחות רבות ונפגעים רבים אינם מודעים למכלול זכויותיהם בנושא. נושא יידוע נפגע העבירה על זכויותיו לא הוסדר בחקיקה ראשית, ורבים מנפגעי העבירה כלל אינם יודעים על זכויותיהם מכוח חוק זכויות נפגעי עבירה, התשס"א 2001. בנוסף, הצעת חוק זו מבקשת להטיל חובת תרגום על יידוע נפגעי העבירה, ובכללם משפחות נפגעי רצח והמתה, בדבר זכויותיהם, בשפה שמובנת להם. הקושי בתחום זה בולט במיוחד במקרים שבהם העבירה גרמה למוות ונפגעי העבירה, בני משפחת הנרצח, אינם בגדר מתלוננים ואינם מגיעים למשטרה למסור הודעה. על המדינה להתמודד ולטפל במשפחות נפגעי עבירות רצח והמתה שנותרו פגועות והן לרוב חסרות ידע וכלים לגבי ההליך המשפטי. בשנים האחרונות גוברת המודעות למגוון הרחב של שירותים וסיוע שלהם זקוקות משפחות קורבנות עבירות רצח והמתה, ומתוך כך התפתחו בישראל פתרונות ממלכתיים והתנדבותיים לטיפול בנפגעי עבירות אלימות ובמשפחותיהם, כגון מרכז נגה ואחרים. הצעת חוק זו נועדה לסייע לנפגעי עבירה ולמשפחותיהם. בקיצור, הצעת החוק הזאת באה להסדיר את כל הסוגיה של זכות המשפחות של מי שנגרם לו נזק מהעבירה, הזכויות המשפטיות שמגיעות להן. הדבר השני, הנגשת הידע הזה בשפה המובנת לאותו נפגע, שפת האם שלו. אני חושבת שההצעה הזאת היא הצעה הוגנת, נוגעת לכל המגזרים. מכאן אני פונה לכלל חברות וחברי הכנסת לתמוך בהצעה זו. תודה רבה. תודה רבה, חברת הכנסת אימאן יאסין ח'טיב. וכעת משיב להצעה שר המשפטים, השר גדעון סער, בבקשה. גברתי היושבת-ראש, כנסת נכבדה, הצעת החוק לתיקון חוק זכויות נפגעי עבירה (תיקון, חובת יידוע נפגעי עבירה בדבר זכויותיהם), של חברת הכנסת ח'טיב יאסין ואחרים, מבקשת לקדם את זכויות נפגעי העבירה בדרך של הסדרת יידוע נפגע העבירה בהתאם לחוק זכויות נפגעי עבירה. ההצעה מבקשת להטיל על גופי החקירה והתביעה את החובה ליידע את נפגע העבירה בדבר זכויותיו. ההצעה נועדה לפתור מצב שלפיו רבים מנפגעי העבירה

אינם יודעים על זכויותיהם המעוגנות בחוק.

עולה כי קיים קושי ייחודי במיצוי הזכויות לנפגעים שעברית אינה שפת אימם. על רקע זה מבקשת ההצעה לקבוע גם חובת תרגום. הקשיים שהצעת החוק נועדה לתת להם מענה הם קשיים שראוי למצוא את הדרך המתאימה והאפקטיבית לפתרונם. הוועדה הבין-משרדית לבחינת הטיפול בנפגעי עבירות מין בהליך הפלילי בראשות השופטת בדימוס דבורה ברלינר, שהוקמה כדי לבחון את הטיפול בנפגעי עבירות מין בהליך הפלילי, המליצה אף היא על תיקוני חקיקה שנועדו לקדם מטרה דומה למטרה שהיא בבסיס הצעת החוק: הקלה על נפגעי עבירה במימוש זכויותיהם והעברת מידע ברור ונגיש ביחס לכל שלבי ההליך הפלילי. בתהליך החקיקה משרדי הממשלה הרלוונטיים יערכו בחינה ובירור, כדי לקדם תיקוני חקיקה שיסייעו במיצוי זכויות נפגעי העבירה ולמפות את הבעיות שמקורן הוא קשיי יישום בפועל ושדורשות טיוב יישום זה ואת אלו המצריכות תיקון חוק. נוכח האמור, מוצע לתמוך בהצעת החוק בשלב הזה, בקריאה הטרומית, כפוף לכך שהמשך הליכי החקיקה ייעשה בהסכמת המשרדים הרלוונטיים, שהם המשפטים, ביטחון פנים, הרווחה והאוצר. אני קורא לכנסת לתמוך בהצעה בקריאה הטרומית. תודה רבה לשר. ביקש להתנגד, בבקשה, חבר הכנסת שלמה קרעי. שמית, סליחה, שמנו שמית. שמית? אני נתתי לך שמית. גברתי היושבת-ראש, חבריי חברי הכנסת, אני רוצה להמשיך לדבר, כי יכלה הזמן ולא יכלו הדברים שצריך לומר על מה שקורה כאן, בכנסת הזו, בתקופה האחרונה, וביתר שאת בימים האחרונים. מסופר על רבי יהונתן אייבשיץ, שפעם התווכח עם חכם גוי, פעם סיפרתי את זה כאן במליאה, מה יותר חזק, הטבע או השכל, מה שולט יותר. החכם הגוי אמר: השכל יותר, ורבי יהונתן אייבשיץ אמר: הטבע. אמרו,

קחו חודש ימים, ותוכיחו לנו,

את הטענות שלו. באו אחרי חודש. רבי יהונתן אייבשיץ ישב ולמד תורה, ונכנס לו עכבר קטן לתוך קופסת הטבק שלו. הוא סגר את הקופסה והלך למלך, להתמודדות. הוא הגיע לאולם, והינה נכנס חתול במגפיים, לבוש, עם עניבה, עומד על שתי רגליים, מחזיק מגש עם גביעים ועובר ומחלק למסובים. המלך אמר לרבי יהונתן אייבשיץ: הינה, אתה רואה? החכם הגוי צודק, השכל גובר על הטבע. הוא הצליח לאלף את החתול ככה שיתהלך כמו מלצר, כמו בן אדם. רבי יהונתן אייבשיץ חשב שנייה, פתח את קופסת הטבק, העכבר קפץ ממנה, החתול ראה את העכבר, זרק את המגש, ניפץ את הכוסות וקפץ, בארבע רגליים, לרדוף אחרי העכבר.

הנמשל? מה שקרה הלילה מאחורי המליאה, בפרסה, הראה לנו את הבריונות ואת הדורסנות של הקואליציה הזו. הטבע שלהם הוא טבע של לדרוס. הם משחקים אותה מול המצלמות כאילו הכול יפה, הם יפי נפש, מצטעצעים. אבל כשמיקי לוי, היושב-ראש, חשב שאין מצלמות, הוא הלך בפרסה מאחורה והתנהג כמו בריון. באלימות. דחף מאבטחים, התנפל שם על כולם, השתולל כאילו שום דבר. חברים, נא לשמור על השקט. גברתי היושבת-ראש, תעצרי לי את הזמן.

חברים, נא לשמור על שקט. תמשיך, בבקשה.

התנהל שם כאילו הבית הזה הוא של אבא שלו, כאילו הבית הזה, הוא קיבל אותו בירושה.

אני לא יכול ככה, גברתי. חבר הכנסת אלי אבידר, בבקשה. סימון, תהיה ספורטיבי. אתה ספורטיבי בדרך כלל. וגם חבר הכנסת סימון. בבקשה, בואו נקשיב. תן לומר דברים, גם אם הם כואבים לך. גם אם הם כואבים לך. הינה, אפילו אבידר, שכבר התעייף מהכנסת, חזר לכאן.

להתקלח.

לא, לא, אני חישבתי את זה. איך חישבת?

עשית טעות בחשבון. נגמר הזמן, גברתי. מה שקרה מאחורי הכנסת, מאחורי המליאה, גברתי,

בפרסה, הוכיח בדיוק שהטבע, 180 דקות, בואו נקשיב.

חברים, בואו נקשיב. משפט אחרון. עבר הזמן, החיים שלו. חברים, אתם מפריעים. בואו נקשיב, משפט אחרון של שלמה.

מה שקרה בפרסה הוכיח את הטענה של רבי יהונתן אייבשיץ שהטבע גובר על השכל. הטבע הבריוני שלכם, הדורסני שלכם, תודה רבה. מתגבר מאחור, כשאתם חושבים שאין מצלמות. תודה רבה, חבר הכנסת. לבושתכם, אנחנו, בעזרת השם, נפרק אתכם ונסיר את החרפה הזאת מהבית הזה. תודה רבה, חבר הכנסת שלמה קרעי. כעת אנחנו עוברים להצבעה שמית, על פי בקשת הממשלה. כעת אנחנו עוברים להצבעה שמית, על פי בקשת הממשלה, על הצעת חוק זכויות נפגעי עבירה (תיקון, חובת יידוע נפגעי עבירה בדבר זכויותיהם), התשפ"ב 2021, של חברת הכנסת אימאן ח'טיב יאסין וקבוצת חברי הכנסת. בבקשה. (קוראת בשמות חברי הכנסת) משה אבוטבול, אינו נוכח סמי אבו שחאדה, אינו נוכח אלי אבידר, בעד יולי יואל אדלשטיין,

אמיר אוחנה, אינו נוכח ניר אורבך, אינו נוכח ינון אזולאי, נגד ישראל אייכלר, נגד דוד אמסלם, אינו נוכח אופיר אקוניס,

משה ארבל, נגד יעקב אשר,

זאב בנימין בגין, בעד אוריאל בוסו, נגד ענבר בזק, בעד חיים ביטון,

מיכאל מרדכי ביטון, אינו נוכח דוד ביטן, נגד ולדימיר בליאק,

מירב בן ארי, אינה נוכחת רם בן ברק,

איתמר בן גביר,

יואב בן צור, נגד נפתלי בנט, אינו נוכח אלינה ברדץ' יאלוב,

קרן ברק, אינה נוכחת ניר ברקת, אינו נוכח יאיר גולן,

מאי גולן,

איתן גינזבורג,

יואב גלנט, נגד גילה גמליאל,

מאזן גנאים,

בנימין גנץ, אינו נוכח משה גפני, אינו נוכח סימון דוידסון, בעד אבי דיכטר, נגד גלית דיסטל אטבריאן, אינה נוכחת צבי האוזר, בעד צחי הנגבי, אינו נוכח שרן מרים השכל, בעד מיכל וולדיגר, אינה נוכחת רות וסרמן לנדה,

מכלוף מיקי זוהר, נגד אימאן ח'טיב יאסין,

ווליד טאהא, בעד בועז טופורובסקי,

משה טור פז, בעד אחמד טיבי,

אלון טל,

דסטה גדי יברקן, אינו נוכח מאיר יצחק הלוי,

אלי כהן,

מאיר כהן,

יום טוב חי כלפון, אינו נוכח עופר כסיף, בעד אופיר כץ, נגד חיים כץ, אינו נוכח ישראל כץ, נגד רון כץ, בעד יוראי להב הרצנו, אינו נוכח מיקי לוי, בעד אורלי לוי אבקסיס, אינה נוכחת יריב לוין, נגד נעמה לזימי,

יעקב ליצמן, אינו נוכח גבי לסקי, בעד יאיר לפיד, בעד לימור מגן תלם,

אמילי חיה מואטי, בעד פטין מולא, נגד טטיאנה מזרסקי, בעד מרב מיכאלי, אינה נוכחת יוליה מלינובסקי,

מיכאל מלכיאלי,

אבי מעוז, נגד אורי מקלב, נגד אבתיסאם מראענה, בעד יעקב מרגי, אינו נוכח מופיד מרעי, בעד בנימין נתניהו, אינו נוכח יואב סגלוביץ' בעד יבגני סובה, בעד אופיר סופר,

אורית מלכה סטרוק, נגד עידית סילמן,

עלי סלאלחה,

בצלאל סמוטריץ' נגד אוסאמה סעדי,

מנסור עבאס, בעד איימן עודה, בעד חוה אתי עטייה,

יצחק פינדרוס, אינו נוכח שירלי פינטו קדוש, בעד מאיר פרוש, אינו נוכח יסמין פרידמן,

אביר קארה, אינו נוכח אלכס קושניר,

יואב קיש, נגד גלעד קריב,

שלמה קרעי,

מירי מרים רגב, נגד מיכל רוזין,

שמחה רוטמן, אינו נוכח יעל רון בן משה, בעד מוסי רז,

אפרת רייטן מרום, בעד ג'ידא רינאוי זועבי, בעד יפעת שאשא ביטון, בעד אלון שוסטר,

יובל שטייניץ,

קטי קטרין שטרית,

אלעזר שטרן, בעד יוסף שיין,

עמיחי שיקלי, אינו נוכח מיכל שיר סגמן,

רם שפע, בעד נירה שפק,

עאידה תומא סלימאן, אינה נוכחת גברתי, נא להקריא שוב את השמות. אנחנו מקריאים שוב, בבקשה. (קוראת בשמות חברי הכנסת) משה אבוטבול, נגד סמי אבו שחאדה, אינו נוכח אמיר אוחנה, נגד ניר אורבך, בעד דוד אמסלם, אינו נוכח מיכאל מרדכי ביטון, בעד מירב בן ארי,

אינו נוכח קרן ברק,

נגד גלית דיסטל אטבריאן, נגד צחי הנגבי, נגד מיכל וולדיגר, נגד דסטה גדי יברקן, אינו נוכח

אינו נוכח יוראי להב הרצנו,

אורלי לוי אבקסיס,

יעקב ליצמן, אינו נוכח מרב מיכאלי,

נוכחת האם ישנם עוד חברי כנסת שנמצאים באולם ועוד לא הצביעו? אם כן, תמה ההצבעה. בבקשה.

תוצאות ההצבעה על הצעת חוק זכויות נפגעי עבירה (תיקון, חובת יידוע נפגעי עבירה בדבר זכויותיהם), התשפ"ב 2021, של חברת הכנסת אימאן ח'טיב יאסין וקבוצת חברי הכנסת: בעד, 59,

46. החוק התקבל ויועבר לוועדת החוקה, חוק ומשפט. כעת אנחנו עוברים להצבעת חוק העונשין (תיקון, ביטול סעיף העלבת עובד ציבור), התשפ"א 2021, של חברת הכנסת גבי לסקי. מכיוון שההצעה נומקה כבר, ישיב על הצעת החוק שר המשפטים, השר גדעון סער.

עשר דקות.

גברתי היושבת-ראש, כנסת נכבדה, הצעת החוק של חברת הכנסת גבי לסקי מבקשת לבטל את עבירת העלבת עובד ציבור הקבועה בסעיף 288 לחוק העונשין. הצעות דומות הונחו על שולחן הכנסת בעשורים האחרונים. בעבר, בקדנציות הקודמות, התנגדה ועדת שרים לחקיקה לקידום החוק.

גם אני עצמי הנחתי הצעת כזאת בכנסת השבע-עשרה. ביום כניסתי לתפקיד כשר משפטים, הודעתי כי בכוונתי לקדם מהלך רחב של דה-פליליזציה, שבמסגרתו יבוטלו עבירות פליליות, ועבירות אחרות יומרו לאכיפה מינהלית בלבד. המשפט הפלילי צריך לעסוק בסטייה משמעותית מהנורמות החברתיות. הרשעה בעבירה פלילית מתייגת את המורשע, מכתימה את שמו, מטילה עליו אות קין. יש לשמור את השימוש במשפט הפלילי למקרים חמורים של סטייה משמעותית מהנורמה החברתית. לשם כך הקמתי צוות בראשות מנכ"ל משרדי עו"ד ערן דוידי, שתפקידו לבחון באילו עבירות נכון יהיה לקבוע אכיפה מינהלית ואילו עבירות כדאי לבטל כליל. בימים האחרונים הוגש לי דוח ביניים של הצוות. כמו כן, אנחנו מקדמים שורה של מהלכים בנושא הזה. בקריאה ראשונה אישרה הכנסת לא מכבר רפורמה של עבירות בנושא תעבורה, ובימים הקרובים אעביר לוועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת את הפיכת העבירה של שימוש בקנביס לצריכה עצמית לעבירה מינהלית. אני רק נותן כדוגמאות. העלבת עובד ציבור, כמו גם העלבה של כל אזרח אחר, היא דבר פסול. על כך אין חולק. יחד עם זאת, ספק אם צריך להשתמש בכלי של המשפט הפלילי. ראשית, צריך לזכור שמדובר בעבירת ביטוי, בשונה מרוב העבירות הפליליות, שבהן יש אלמנט של ביצוע מעשה בפועל: תקיפה, גרימת חבלה, שוד וכדומה. עבירות ביטוי, אשר אינן כוללות מעשה, צריכות להיות שמורות למקרים חמורים במיוחד, שבהם קיימת גם הצדקה להשתמש בכלים החריפים של המשפט הפלילי. העלבת עובד ציבור אינה נמנית עם אותם מקרים חמורים וקיצוניים, דוגמת תמיכה בטרור, הסתה לגזענות וכדומה, שבהן קיימת הצדקה לקבוע עבירה פלילית בצד הביטוי הפסול. בהעלבת עובד ציבור הפגיעה אינה ברף העליון, ומן הצד השני, קיים חשש מסוים לסתימת פיות ולפגיעה בחופש המחאה. במדינות דמוקרטיות רבות נמחקה עבירה דומה מספר החוקים, ונדמה שבשלה העת למחוק אותה גם מספר החוקים שלנו. במהלך השנים נשמעה בספרות המשפטית לא אחת קריאה לביטולה של עבירה זו בשל הפגיעה הפחותה בערך המוגן ובשל פגיעתה בחופש הביטוי. בנוסף, ביטולה של העבירה אינו מפקיר את עובדי הציבור. בחוק העונשין יש כלים רבים ומגוונים אשר מבקשים להגן מפני פגיעה בעובדי הציבור. ישנה עבירה של הפרעה לשוטר וכן עבירה של הפרעה לעובד ציבור. שתיהן נועדו להגן מפני הכשלתו של עובד הציבור במילוי תפקידו. כמובן שישנה עבירה חמורה יותר של תקיפת שוטר, וישנה גם תקיפת שוטר בנסיבות מחמירות. בנסיבות שבהן מדובר בביטוי שמכיל רכיב של איום ניתן לעשות שימוש גם בעבירת האיומים.

כשמדובר בביטוי המהווה הטרדה, ניתן יהיה להעמיד לדין גם על הטרדה באמצעות מתקן בזק.

גם במסגרת ההליך האזרחי יוכל עובד הציבור לתבוע את עלבונו. כך למשל, ניתן לתבוע את המעליב בתביעת לשון הרע, ובנסיבות שבהן ההעלבה חוזרת על עצמה ניתן לנהל הליך של הטרדה מאיימת. לא אלמן ישראל. הן בדין האזרחי והן בדין הפלילי קיימים פתרונות המבקשים להתמודד עם הפגיעה בעובד הציבור. העלבת עובד ציבור מתייחסת למקרים קלים יותר. נתונים שהוצגו במליאה במענה לשאילתה של חברת הכנסת גבי לסקי מלמדים כי הגם שמוגשים עשרות כתבי אישום, בעצם הרבה יותר: מאות כתבי אישום, הכוללים עבירה של העלבת עובד ציבור, אחוז ההרשעות בפועל נמוך מאוד. עובדה זו מעידה על כך שגם בעיני בית המשפט, ואולי גם בעיני התביעה, מדובר בעבירה קלה, אשר במסגרת הסדר טיעון נמחקת בקלות רבה. בדרך כלל היא מיושמת על העלבת שוטרים כשהתביעה היא באמצעות התביעה המשטרתית. גם בכך יש קושי: היחידה החוקרת היא משטרתית, היחידה התובעת היא משטרתית והנפגע הוא בדרך כלל שוטר.

חשוב להדגיש כי אחד האתגרים המשמעותיים שאיתם מתמודדת המערכת המשפטית בשנים האחרונות הוא העומס הרב בבתי המשפט. דומה שבמצב דברים זה מוטב שבתי המשפט יעסקו בעבירות החמורות, ולא בעבירות דוגמת זו שבה עסקינן. זה יאפשר מיקוד המאמץ בפשיעה בכלל, ובפשיעה החמורה בכלל, באופן יעיל יותר, שיש בו גם כדי לתרום לענישה הולמת ולהרתעה. סופו של דבר, ועדת השרים לחקיקה החליטה פה אחד לתמוך בהצעת החוק בקריאה הטרומית, ובתנאי שהמשך הליכי החקיקה יהיה בהסכמת שר המשפטים. אני קורא לכנסת להצביע בעד ההצעה בקריאה הטרומית, ומבקש, בשם הממשלה, שההצבעה על ההצעה תהיה הצבעה שמית. תודה.

תפסו את מקומותיכם, בבקשה. אנחנו עוברים להצבעה. סליחה, חברים ביקשו להתנגד. חבר הכנסת אבי מעוז. אז בחרתי. סליחה. בפעם הבאה אבחר אחרת. בבקשה, אדוני, שלוש דקות לרשותך. לא הבחנתי. אם לא הוחלף המיקרופון, סדרנים, בבקשה. גברתי היושבת-ראש, כנסת נכבדה,

סילמן וכלפון צמחו בציונות הדתית,

נמצאים הדברים הבאים: ישראל היא מדינת הלאום של העם היהודי, מערכת החינוך הישראלית תעניק ידע על היהדות, התורה והמסורת, החלת החוק הישראלי על שטחי C, חידוש הבנייה בכל ירושלים המאוחדת, בנייה חופשית ביו"ש והסדרת ההתיישבות הצעירה, חקיקת פסקת ההתגברות, סיכול מעורבות פסולה של מדינות זרות בישראל, התנגדות לחקיקה חילונית כופה. מה נשאר מההבטחות האלה? כולם יודעים. אבל אם נשאל אותם על הקואליציה שלהם, שפועלת ב-180 מעלות, הפוך מכל העקרונות דלעיל, הם יתרצו זאת במניעת בחירות חמישיות, בכך שלא הייתה ברירה, בכך שהם מצילים מה שאפשר ואי אלו בדותות נוספות. אז אני רוצה להציב בפניהם מראה מאוד לא מחמיאה בעבורם. בכנס השקת השדולה שלי, לחיזוק הזהות היהודית בישראל השתתפו, בין השאר, שלוש נשים, ואני רוצה לספר עליהן. עו"ד אושרת לוי מהדרום הרחוק, שאיננה מגדירה עצמה כדתייה, חברות וחברים, המליאה מאוד רועשת. אם אפשר, להנמיך מעט, או לדבר בפאתי המליאה, כדי שנוכל לשמוע את חבר הכנסת אבי מעוז. תודה.

אבל בניגוד לחברי ימינה, ברור לה כשמש אילו סכנות לזהות היהודית של המדינה,

כאישה מסורתית, טמונות ברפורמות של השר כהנא. כך היא אמרה בכנס: מי שנפגע מהמעשים של הממשלה הזאת זה דווקא המסורתיים. במקום לימודי מורשת ישראל, הכניסו לילדים שלנו תכנים של ה-BDS ושיעורי נצרות. ברוך הבא, השר כהנא, זה מכוון גם אליך. עו"ד נעמה סלע מהצפון, איננה מגדירה את עצמה כדתייה, אבל בניגוד לחברי ימינה היא מבינה מהן המגמות התרבותיות המאיימות על מדינת ישראל, ובראש פורום ארגוני המשפחה היא מנהלת את המאבק כנגד האיום הפרוגרסיבי על מוסד המשפחה. בכנס ההשקה היא אמרה: הם הולכים ומפרקים את הזהות האישית של כל אחד מהילדים במדינת ישראל. הם עוברים שדה-שדה ומפרקים, באזמל מנתחים, את כל סוגי הדבק שאיחדו אותנו לעם אחד. עו"ד רוני ססובר מתל אביב, אתם ודאי מכירים אותה, חברי מפלגת ימינה, מועמדת ברשימה שלכם בבחירות האחרונות. היא איננה מגדירה את עצמה כדתייה, אבל בניגוד לחבריה הדתיים למפלגה, היא נשארה נאמנה לערכיה, ונאבקת, במסגרת פורום ההורים למען המסורת, כנגד המגמות הפרוגרסיביות במערכת החינוך. כך היא אמרה בכנס: ארגונים פרוגרסיביים בעלי אג'נדות אנטי-ציוניות, פועלים במימון ממשלות זרות על מנת להדיר את היהדות מבתי הספר. יש מי שדואגים שההורים יהיו בתרדמת. לשמחתי רוני נענתה לבקשתי, ותכהן כמנהלת השדולה. אז השר כהנא וחברי הכנסת אורבך, סילמן וכלפון, הגיע הזמן שתישירו מבט אל מול המראה המאוד-לא מחמיאה שנשים אלו מציבות בפניכם. תודה רבה. איפה הן ואיפה אתם. תודה רבה. תודה רבה. חברת הכנסת גבי לסקי, האם את מעוניינת להשיב? אם כך, חברות וחברים, לבקשת השר סער ולבקשת האופוזיציה, ההצבעה תהיה שמית.

בבקשה, סגנית מזכירת הכנסת. (קוראת בשמות חברי הכנסת) משה אבוטבול,

סמי אבו שחאדה, אינו נוכח אלי אבידר,

יולי יואל אדלשטיין, נגד אמיר אוחנה, נגד ניר אורבך, בעד ינון אזולאי, נגד ישראל אייכלר, אינו נוכח דוד אמסלם, אינו נוכח אופיר אקוניס, אינו נוכח משה ארבל, נגד יעקב אשר, אינו נוכח זאב בנימין בגין,

אוריאל בוסו, נגד ענבר בזק,

חיים ביטון, נגד מיכאל מרדכי ביטון, אינו נוכח דוד ביטן, אינו נוכח ולדימיר בליאק, בעד מירב בן ארי, בעד רם בן ברק, בעד איתמר בן גביר, אינו נוכח יואב בן צור, נגד נפתלי בנט, אינו נוכח אלינה ברדץ' יאלוב,

נוכחת קרן ברק, נגד ניר ברקת, נגד יאיר גולן, בעד מאי גולן, אינה נוכחת איתן גינזבורג, בעד יואב גלנט, אינו נוכח גילה גמליאל, אינה נוכחת מאזן גנאים, בעד בנימין גנץ, אינו נוכח משה גפני, אינו משתתף בהצבעה סימון דוידסון, בעד אבי דיכטר, נגד גלית דיסטל אטבריאן, נגד צבי האוזר, בעד צחי הנגבי, נגד שרן מרים השכל, בעד מיכל וולדיגר,

נוכחת רות וסרמן לנדה, בעד מכלוף מיקי זוהר, אינו נוכח אימאן ח'טיב יאסין, אינה נוכחת ווליד טאהא, אינו נוכח בועז טופורובסקי, בעד משה טור פז, בעד אחמד טיבי, אינו נוכח יוסף טייב, נגד אלון טל, בעד דסטה גדי יברקן, אינו נוכח מאיר יצחק הלוי, בעד אלי כהן, נגד מאיר כהן, אינו נוכח יום טוב חי כלפון, אינו נוכח עופר כסיף, בעד

אינו נוכח חיים כץ, אינו נוכח ישראל כץ, אינו נוכח רון כץ, בעד יוראי להב הרצנו, אינו נוכח מיקי לוי, אינו נוכח אורלי לוי אבקסיס, אינה נוכחת יריב לוין, נגד נעמה לזימי, בעד יעקב ליצמן, אינו משתתף בהצבעה גבי לסקי, בעד יאיר לפיד, בעד לימור מגן תלם,

אמילי חיה מואטי, בעד פטין מולא, אינו נוכח טטיאנה מזרסקי, בעד מרב מיכאלי, אינה נוכחת יוליה מלינובסקי,

מיכאל מלכיאלי,

אבי מעוז, נגד אורי מקלב, אינו משתתף בהצבעה אבתיסאם מראענה, בעד יעקב מרגי, אינו נוכח מופיד מרעי, בעד בנימין נתניהו, נגד יואב סגלוביץ'

יבגני סובה, בעד אופיר סופר, אינו נוכח אורית מלכה סטרוק, אינה נוכחת עידית סילמן,

עלי סלאלחה, בעד בצלאל סמוטריץ' אינו נוכח אוסאמה סעדי, אינו נוכח מנסור עבאס, בעד איימן עודה, אינו נוכח חוה אתי עטייה, נגד יצחק פינדרוס, אינו נוכח שירלי פינטו קדוש, בעד מאיר פרוש, אינו נוכח יסמין פרידמן,

אביר קארה, אינו נוכח אלכס קושניר, בעד יואב קיש, נגד גלעד קריב, בעד שלמה קרעי, נגד מירי מרים רגב, נגד מיכל רוזין, בעד שמחה רוטמן, אינו נוכח יעל רון בן משה, בעד מוסי רז, בעד אפרת רייטן מרום,

ג'ידא רינאוי זועבי, בעד יפעת שאשא ביטון, בעד אלון שוסטר,

יובל שטייניץ, נגד קטי קטרין שטרית, נגד אלעזר שטרן, בעד יוסף שיין, בעד עמיחי שיקלי, אינו נוכח מיכל שיר סגמן,

רם שפע, בעד נירה שפק,

עאידה תומא סלימאן, אינה נוכחת חברות וחברים, יש כאן חברי כנסת נוספים. בבקשה, סבב נוסף, גברתי סגנית מזכירת הכנסת. (קוראת בשמות חברי הכנסת) סמי אבו שחאדה, אינו נוכח ישראל אייכלר, אינו נוכח דוד אמסלם, אינו נוכח אופיר אקוניס, אינו נוכח יעקב אשר, אינו משתתף בהצבעה מיכאל ביטון, בעד דוד ביטן, נגד איתמר בן גביר,

נפתלי בנט, אינו נוכח אלינה ברדץ' יאלוב,

מאי גולן,

יואב גלנט, אינו נוכח גילה גמליאל, נגד בנימין גנץ, אינו נוכח מיכל וולדיגר, אינה נוכחת מכלוף מיקי זוהר, אינו נוכח אימאן ח'טיב יאסין, בעד ווליד טאהא, אינו נוכח אחמד טיבי, בעד דסטה גדי יברקן, אינו נוכח מאיר כהן, בעד יום טוב חי כלפון, אינו נוכח אופיר כץ, נגד חיים כץ, אינו נוכח ישראל כץ, נגד יוראי להב הרצנו, אינו נוכח מיקי לוי, בעד אורלי לוי אבקסיס, נגד פטין מולא, נגד מרב מיכאלי, אינה נוכחת יעקב מרגי, אינו נוכח אופיר סופר, אינו נוכח אורית סטרוק, אינה נוכחת בצלאל סמוטריץ, אינו נוכח אוסאמה סעדי, אינו נוכח איימן עודה, בעד יצחק פינדרוס, אינו נוכח מאיר פרוש, אינו נוכח אביר קארה, אינו נוכח שמחה רוטמן, אינו נוכח עמיחי שקלי, אינו נוכח עאידה תומא סלימאן, אינה נוכחת יואב גלנט, נגד מכלוף מיקי זוהר, נגד אופיר אקוניס, נגד תמה ההצבעה, חברים. בבקשה.

הצעה של חברת הכנסת נירה שפק וקבוצת חברי הכנסת,

מוסי רז ושל חברת הכנסת נעמה לזימי. ההצעות נומקו בתאריך 16 בדצמבר אשתקד. אני מבקשת,

משר הרווחה והביטחון החברתי מאיר כהן להשיב.

המדינה ועד שנת 2018. מדובר באזרחים שהיו אמורים להגיע לביתם, או לכל מסגרת אחרת שהם לנים בה, ולא חזרו לאותה מסגרת מעל לזמן סביר, ומקום הימצאותם אינו ידוע. מדי שנה מצטרפים כ-20 אזרחים נוספים שהם בגדר נעדרים. משפחה שבן משפחתה נעדר חרב עליה עולמה באחת, והיא נמצאת בחוסר ודאות קשה מנשוא, המקשה מאוד על תפקוד המשפחה ברמה היום-יומית. חוויה מטלטלת זו מהווה מצב משפטי סבוך ביחס לזכות הקניין של הנעדר. ההיטלטלות בין תקווה לייאוש אינה קלה, ומחייבת סיוע של אנשי מקצוע לצורך הצלת יתר בני המשפחה. הצעת החוק מבקשת לקבוע כי תוקם ועדה שתתכנס פעם בחודש, שתפקידה יהיה לדון בפניות למתן סיוע דרוש לבני המשפחה של הנעדר, ובין היתר, הסדרת ענייני רכושו של הנעדר והסדרת קבלת תמיכה נפשית למשפחת הנעדר. חבר הכנסת בן ברק וחבר הכנסת סימון דוידסון,

חברים, אנא, גשו לפרסה אם אתם מעוניינים לשוחח. כנ"ל לגבי חבר הכנסת כץ וחבר הכנסת אקוניס. חברות וחברי כנסת נכבדים, מדובר בנושא חשוב שראוי לבחון כיצד ניתן להסדירו בחקיקה. אני קורא להעביר את ההצעה בקריאה טרומית, ולאחר מכן נשב עם המציעים ועם משרד האוצר, ונחשוב יחד איך מגבשים את ההצעה מבחינה מקצועית, משפטית וכלכלית, תוך התייחסות לסוגיות השונות שנותרו פתוחות. הצעת החוק תקודם בהסכמה עם משרד הרווחה והביטחון החברתי ומשרד האוצר. אני מבקש לתמוך בקריאה טרומית בהצעה.

תודה רבה, אדוני השר. ביקשו להתנגד להצעת החוק חברת הכנסת אורית סטרוק וחבר הכנסת משה גפני. בבקשה, חבר הכנסת גפני. בבקשה, אדוני, שלוש דקות לרשותך. גברתי היושבת-ראש, אני לא זוכר בכנסת תהליך כזה של ועדת שרים לחקיקה. לא זוכר דבר כזה. אנחנו אמורים לאשר, מליאת הכנסת מתבקשת לאשר, שלוש הצעות חוק, ואני מבקש לומר לחברי הכנסת לשים לב לסדר-היום שנמצא כאן. להוציא שניים-שלושה מקרים שהוצמדו להצעת החוק, מה ועדת השרים אישרה, ומה מופיע פה לדיון בתמיכת ממשלה? מנהלי הסיעות, אנא, כבדו את חבר הכנסת שעלה להתנגד.

השנייה שמופיעה פה, עידית סילמן, השלישי, רם בן ברק. אחרי זה צבי האוזר, ויוליה מלינובסקי, עם הצעת חוק מצחיקה, שכבר דיברתי עליה בפעם הקודמת וועדת שרים אישרה את הצעת החוק הזאת, אחרי זה שרן מרים השכל, עידית סילמן, הצעת חוק של בועז טופורובסקי, הצעת חוק של גלעד קריב, הצעת חוק של אימאן ח'טיב יאסין, הצעת חוק של גבי לסקי, עכשיו הצעת חוק של נירה שפק, הצעת חוק של מוסי רז, הצעת חוק של נעמה לזימי. מה הבעיה, אתה יכול להסביר? אני אסביר לך תכף. איראן זה פה. אחרי זה: משה טור פז, יבגני סובה, מירב בן ארי ורם שפע, אלון טל, יעל רון בן משה, יסמין פרידמן, יום טוב חי כלפון, נעמה לזימי, בנימין זאב בגין ולאחר מכן יש עוד כמה חוקים, אבל אין תמיכה של הממשלה. ועדת השרים לא אישרה את זה בגלל ששם מדובר על חברי קואליציה. עכשיו, אני רוצה להסביר לך:

בעבר ועדת שרים הייתה מאשרת לקואליציה חוקים, משה גפני, אבל היא הייתה נותנת אחוז מסוים לחוקים, אבל דילגת. דילגת. אני אמרתי שאני מדלג. לא, בסדר, אמרתי, יש שם שלושה חוקים שהוצמדו.

רק אחד שלא הוצמד, של אתי עטייה. של חיים כץ. חיים כץ ואתי עטייה, זה אותו חוק. האחד והיחיד, וזה לא היה אף פעם פה. הרי לא יכול לעמוד פה שר המשפטים, או כל שר אחר, ולהתחיל להסביר לנו מקצועית למה הזה הוא נכון. אדוני, חבר הכנסת גפני. מה אתם מבלבלים במוח? נולדנו אתמול? שיעלה ויגיד: זה קואליציה. לא חשוב אם זה טוב או לא טוב, אנחנו בעד, אופוזיציה, אנחנו נגד. תודה רבה. תודה רבה, חבר הכנסת גפני. מתנגדת נוספת, חברת הכנסת אורית מלכה סטרוק,

תודה רבה. גברתי היושבת-ראש, חבריי חברי הכנסת, הצעת החוק שלפנינו עוסקת במשפחות של נעדרים. ואני רוצה לדבר על הנעדרים. אני רוצה לדבר על הנעדר מתן כהנא, על הנעדר ניר אורבך, על הנעדרת שרן השכל, על הנעדרת מיכל שיר, על הנעדרת, אני אגיד. נהדרת בה"א. נעדרת בעי"ן. שרן השכל הנהדרת בה"א היא נעדרת בעי"ן כאשר מדובר על ההתעללות באנשי חומש. עמד כאן לפני שעות ספורות, פה על הדוכן הזה, סגן השר אלון שוסטר. שרן, את מחזיקה עם האצבע שלך את סגן השר אלון שוסטר. גם ניר מחזיק אותו עם האצבע שלו, וגם מיכל וגם יום טוב. אתם כולכם מאפשרים לאלון שוסטר לעשות את מה שהוא אמר לי. הוא אמר לי שהוא פוגע באנשי חומש, הוא עוזר למיגון אוטובוסים בהתיישבות עכשיו, אלון שוסטר. בזה הוא מתעסק. בשמחה ובאמונה,

אלון שוסטר מתעסק עכשיו במיגון אוטובוסים. אלון שוסטר יושב בראש צוות שוסטר, שמינה בני גנץ, וגם אם תסובב את הגב שלך, ניר, זה לא יעזור לך, כי הוא זה שמתעלל מכוחך, ומכוחך, שרן, ומכוחו של יום טוב ומכוחה של מיכל שיר. הוא מתעלל. גם מכוחך, מתן כהנא. אתם נעדרים, אתם נאלמים דום, אתם מאפשרים את ההתעללות הזאת, ואתם פשוט מוחקים את עצמכם מהמפה ולא נלחמים בעבור האנשים שנתתם להם את המילה שלכם, לא לפני הבחירות, בשבעה של יהודה דימנטמן, השם ייקום דמו, אתם נתתם להם את המילה שלכם. עכשיו כשבאים לחברים שלהם ומתייחסים לחברים כאל אחרוני הפושעים, המשטרה פרסמה סרטון שרואים בו מה עושים הבחורים האלה.

מה הם עושים? הם בסך הכול פורצים מחסום כדי להגיע לחומש. ומטעם הסיעה שלך, מתן כהנא, יצאה הודעה שמגיע להם, שהם תקפו חיילים, שהם אלימים, שצריך לאכוף עליהם את החוק.

ראינו בסרטון מה הם עשו, הם פרצו מחסום כדי להגיע לישיבה בחומש, זה מה שהם עשו. ואתה מגבה את ההתעללות של אלון שוסטר באנשים האלה. אתה מגבה את ההתעללות הזו. וגם את, שרן, חברתי טובה, את מגבה את זה. את נעדרת, את לא עוזרת להם, את סותמת פיך, את לא נלחמת בעבורם, את מאפשרת לחפש להם בארונות הבגדים את הפרת הצו שהם הפרו. מישהו פעם מצא הפרת צו בתוך ארון בגדים? חברת הכנסת סטרוק, זמנך תם. תודה רבה, חברתי אמילי. ישר כוח על החינניות שבה את מנהלת את הישיבה. תודה רבה, גברתי. מתנגד נוסף להצעת החוק, חבר הכנסת אבי מעוז.

אדוני. שלוש דקות לרשותך. תודה, גברתי היושבת-ראש. כנסת נכבדה, אני רוצה לנצל את האפשרות להתנגד. להתנגד לחוק הבא שעומד לעלות עכשיו. החוק הבא, של חבר הכנסת טור פז, בא לשנות את הגוף הבוחר לרבנות הראשית. לומדי הדף היומי למדו בשבוע שעבר את הגמרא במסכת חגיגה. שם מתארת הגמרא נבואת פורענות של הנביא ישעיהו בימי בית המקדש הראשון, שבה נאמר, בין השאר, כבוד השר כהנא, תקשיב: "יִרְהֲבוּ הנער בזקן והנקלה בנכבד". משמעותה של המילה "ירהבו", על פי הפרשנים היא יתגאו ויתגדלו. ועל כך אומרת הגמרא: "ירהבו הנער בזקן, אלו בני אדם שמנוערין מן המצות, ירהבו במי שממולא במצוות כרימון. והנקלה בנכבד, יבוא מי שחמורות דומות עליו כקלות וירהבו במי שקלות דומות עליו כחמורות". הצעת החוק של חבר הכנסת טור פז, שמטרתה בעצם היא להחריב את מפעל חייו האדיר של מרן הרב קוק זצ"ל, הקמת הרבנות הראשית כסמכות-העל התורנית, הרוחנית וההלכתית של עם ישראל בארץ ישראל, כמו גם הרפורמות של השר כהנא, הן מימוש מדויק של נבואת הפורענות הזו של הנביא ישעיהו. חבר כנסת שלמד כמה שנים בישיבת הסדר מנסה בהצעת חוק להפוך את הבחירות לרבנות הראשית לסאגה ידועה מראש, שבה כוחם של רבני ישראל בגוף הבוחר מוחלש ביותר, דייני ישראל מודרים ממנו, רבנים מקומיים של קהילות קטנות, מאוד מסוימות, מועצמים, כוחה של הממשלה ושל הקואליציה גדל ביותר, ושורה של אישים ציבוריים, שאין לעיסוקם ולרבנות הראשית דבר, מוכנסים אף הם לגוף הבוחר.

דואגת הצעת החוק לנטרל רבנים מסוימים מהיכולת להתמודד לכהונת הרב הראשי ומאפשרת לרבנים אחרים להתמודד למועצת הרבנות הראשית. הכול כדי לקדם את האג'נדה של חבר הכנסת המציע ושל המפלגה שלו ולכונן במדינת ישראל רבנות ראשית, שתסייע להם לרוקן את זהותה היהודית של מדינת ישראל מכל תוכן ממשי. תואם בדיוק את השר כהנא, הטייס, שסבור שבזכות שירות צבאי מפואר הוא כבר יכול להפוך את הזהות היהודית של המדינה על פיה, כנגד הרבנים הראשיים וכל גדולי הדור. על זה נאמר: באים נערים שחמורות דומות עליהם כקלות ומתגאים ומשתררים על זקני הדור, שקלות דומות עליהם כחמורות.

תודה רבה, חבר הכנסת אבי מעוז. תשיב להתנגדות חברת הכנסת נירה שפק. בבקשה. אם מי מהמציעים גם מעוניין להשיב, אנא הודיעו לי דבר. בבקשה, חברת הכנסת שפק. שלוש דקות לרשותך. כן, פחות מזה. אני מנצלת את זה שהחוק עולה כאן לקריאה טרומית כדי לומר למשפחת מיניביצקי:

מיניביצקי הגיעה אליי וסיפרה לי שבנה דניאל נעלם ב-11 באוקטובר 2014, היא סיפרה על תקווה וייאוש, על הצורך שלה ושל בעלה שוקי לחפש את הילד, ובמקביל, לטפל באחיות שלו, בבנות אפרת ואביטל. היא סיפרה על העמותה שהקימו, על הצורך לתחזק משפחה, לסגור מעגל שלא נסגר, ולחזק ולהתחזק בתוך הבלגן שקיים להם והטראומה. אני שמחה שאותה משפחה, ולצערנו, עוד רבות אחרות, יוכלו למצוא מקום במשרדי הממשלה ובוועדה הזו, כדי שתהיה להם כתובת בתוך כל הטראומה הזו.

תודה רבה, חברת הכנסת שפק. חברות וחברים, אנחנו עוברים להצבעה על הצעת החוק ועל ההצמדות. הצבעות נפרדות. ההצבעה תהיה שמית, לבקשת האופוזיציה. הצעת חוק הוועדה לטיפול במשפחות נעדרים אזרחיים, התשפ"ב 2021. סגנית מזכירת הכנסת, אנא קראי בשמות חברי הכנסת. (קוראת בשמות חברי הכנסת) משה אבוטבול, בעד סמי אבו שחאדה, אינו נוכח אלי אבידר,

יולי יואל אדלשטיין, אינו נוכח אמיר אוחנה, אינו נוכח ניר אורבך, בעד ינון אזולאי, בעד ישראל אייכלר, אינו נוכח דוד אמסלם, בעד אופיר אקוניס,

משה ארבל, אינו נוכח יעקב אשר, בעד זאב בנימין בגין, בעד אוריאל בוסו, אינו נוכח ענבר בזק, בעד חיים ביטון, אינו נוכח מיכאל מרדכי ביטון,

דוד ביטן, בעד ולדימיר בליאק, בעד מירב בן ארי, בעד רם בן ברק, בעד איתמר בן גביר, בעד יואב בן צור, אינו נוכח נפתלי בנט, אינו נוכח אלינה ברדץ' יאלוב, בעד קרן ברק, אינה נוכחת ניר ברקת, בעד יאיר גולן, בעד מאי גולן, אינה נוכחת איתן גינזבורג,

יואב גלנט, נגד גילה גמליאל, אינה נוכחת מאזן גנאים, אינו נוכח בנימין גנץ, אינו נוכח משה גפני, בעד סימון דוידסון, בעד אבי דיכטר, בעד גלית דיסטל אטבריאן, בעד צבי האוזר, אינו נוכח צחי הנגבי, אינו נוכח שרן מרים השכל,

מיכל וולדיגר, אינה נוכחת רות וסרמן לנדה, בעד מכלוף מיקי זוהר, אינו נוכח אימאן ח'טיב יאסין, בעד ווליד טאהא, אינו נוכח בועז טופורובסקי, בעד משה טור פז, בעד אחמד טיבי, בעד יוסף טייב, בעד אלון טל,

דסטה גדי יברקן, אינו נוכח מאיר יצחק הלוי, בעד אלי כהן, אינו נוכח מאיר כהן, בעד יום טוב חי כלפון, אינו נוכח עופר כסיף, בעד

בעד חיים כץ, אינו נוכח ישראל כץ,

רון כץ, אינו נוכח יוראי להב הרצנו, אינו נוכח מיקי לוי,

אורלי לוי אבקסיס,

יריב לוין,

נעמה לזימי,

יעקב ליצמן, אינו נוכח גבי לסקי, בעד יאיר לפיד, אינו נוכח לימור מגן תלם, בעד אמילי חיה מואטי, בעד פטין מולא,

נוכח טטיאנה מזרסקי, בעד מרב מיכאלי, אינה נוכחת יוליה מלינובסקי, בעד מיכאל מלכיאלי,

אבי מעוז, אינו נוכח אורי מקלב, אינו נוכח אבתיסאם מראענה,

יעקב מרגי, אינו נוכח מופיד מרעי, בעד בנימין נתניהו, אינו נוכח יואב סגלוביץ' בעד יבגני סובה, בעד אופיר סופר, אינו נוכח אורית מלכה סטרוק, בעד

בעד עלי סלאלחה, בעד בצלאל סמוטריץ' אינו נוכח אוסאמה סעדי, בעד מנסור עבאס, בעד איימן עודה, אינו נוכח חוה אתי עטייה, בעד יצחק פינדרוס, אינו נוכח שירלי פינטו קדוש, אינה נוכחת מאיר פרוש, אינו נוכח יסמין פרידמן, בעד אביר קארה, אינו נוכח אלכס קושניר,

יואב קיש, בעד גלעד קריב, אינו נוכח שלמה קרעי,

מירי מרים רגב, אינה נוכחת מיכל רוזין,

שמחה רוטמן, אינו נוכח יעל רון בן משה,

מוסי רז,

אפרת רייטן מרום, בעד ג'ידא רינאוי זועבי, בעד יפעת שאשא ביטון, אינה נוכחת אלון שוסטר, בעד יובל שטייניץ, בעד קטי קטרין שטרית, אינה נוכחת אלעזר שטרן, בעד יוסף שיין, בעד עמיחי שיקלי, אינו נוכח מיכל שיר סגמן, בעד רם שפע, בעד נירה שפק, בעד עאידה תומא סלימאן, בעד אנא קראי בשמות חברי הכנסת שטרם הצביעו.

אינו נוכח יולי יואל אדלשטיין, אינו נוכח אמיר אוחנה, אינו נוכח ישראל אייכלר, אינו נוכח משה ארבל, אינו נוכח אוריאל בוסו, אינו נוכח חיים ביטון, בעד יואב בן צור, אינו נוכח נפתלי בנט, אינו נוכח קרן ברק, אינה נוכחת מאי גולן, אינה נוכחת גילה גמליאל, אינה נוכחת מאזן גנאים, אינו נוכח בנימין גנץ, אינו נוכח צבי האוזר, בעד צחי הנגבי, אינו נוכח מיכל וולדיגר, אינה נוכחת מכלוף מיקי זוהר, אינו נוכח ווליד טאהא, אינו נוכח דסטה גדי יברקן, אינו נוכח אלי כהן, אינו נוכח יום טוב חי כלפון, אינו נוכח חיים כץ, אינו נוכח רון כץ, אינו נוכח יוראי להב הרצנו, אינו נוכח יעקב ליצמן, אינו נוכח יאיר לפיד, אינו נוכח פטין מולא, אינו נוכח מרב מיכאלי, אינה נוכחת אבי מעוז, אינו נוכח אורי מקלב, אינו נוכח יעקב מרגי, אינו נוכח בנימין נתניהו, אינו נוכח אופיר סופר, אינו נוכח בצלאל סמוטריץ' אינו נוכח איימן עודה, אינו נוכח יצחק פינדרוס, אינו נוכח שירלי פינטו קדוש, אינה נוכחת מאיר פרוש, אינו נוכח אביר קארה, אינו נוכח גלעד קריב, אינו נוכח מירי מרים רגב, אינה נוכחת שמחה רוטמן, אינו נוכח יפעת שאשא ביטון,

קטי קטרין שטרית, אינה נוכחת עמיחי שיקלי, אינו נוכח האם יש חברי כנסת באולם, (קוראת בשמות חברי הכנסת) אוריאל בוסו, בעד רון כץ, בעד איימן עודה, בעד גלעד קריב, בעד אם כך, חברות וחברים, תמה ההצבעה.

חברים, מישהו שומע כאן הקלטה, אני לא מבינה למה. זה מאוד לא יפה, זה לא הקלטה. לא, יש מישהו ששומע חדשות או הקלטה בווידיאו. אנא מכם, זה לא מכבד את המליאה. אוקיי, זה לא אתם, זה מישהו אחר. אמילי, את רצינית מדי כשאת יושבת שם. לא, אני לא רצינית מדי. אני מנסה להכביד ראש ולהקשיב, ואתם לא מאפשרים לי. את יכולה להיות רצינית, זה תפקידך. אוה,

חברות וחברים, להלן תוצאות ההצבעה: 80 חברי כנסת בעד, חבר כנסת אחד מתנגד.

חוק הוועדה לטיפול במשפחות נעדרים אזרחים, התשפ"ב 2021, של חברת הכנסת נירה שפק וקבוצת חברי הכנסת, תעבור להמשך טיפול בוועדה לביטחון הפנים. אנחנו ממשיכים עם הצעת החוק הבאה. ההצבעה תהיה אלקטרונית, הצעת חוק הוועדה לטיפול במשפחות נעדרים.

חבר הכנסת קיש, ההצבעה אכן שמית. אני אעשה רגע סדר.

סבר את אוזניי. עד שלא תהיינה הסכמות,

ממשיכות, את זה כבר למדתי. חברות וחברים, הצעת החוק לטיפול במשפחות נעדרים אזרחים, התשפ"ב 2021, של חבר הכנסת מוסי רז, ההצבעה תהיה שמית, לבקשת האופוזיציה. בבקשה, גברתי סגנית מזכירת הכנסת, אנא קראי בשמות הח"כים. (קוראת בשמות חברי הכנסת) משה אבוטבול,

סמי אבו שחאדה, אינו נוכח אלי אבידר, בעד יולי יואל אדלשטיין, אינו נוכח אמיר אוחנה, אינו נוכח ניר אורבך,

ינון אזולאי, אינו משתתף בהצבעה ישראל אייכלר, אינו נוכח דוד אמסלם,

אופיר אקוניס,

נוכח משה ארבל, בעד יעקב אשר, אינו נוכח זאב בנימין בגין, בעד אוריאל בוסו, אינו נוכח ענבר בזק, בעד חיים ביטון, אינו נוכח מיכאל מרדכי ביטון,

דוד ביטן, אינו נוכח ולדימיר בליאק,

מירב בן ארי, אינה נוכחת רם בן ברק,

איתמר בן גביר, אינו נוכח יואב בן צור, אינו נוכח נפתלי בנט, אינו נוכח אלינה ברדץ' יאלוב, אינה נוכחת קרן ברק, אינה נוכחת ניר ברקת,

יאיר גולן, בעד מאי גולן, אינה נוכחת איתן גינזבורג, בעד יואב גלנט, אינו נוכח גילה גמליאל, אינה נוכחת מאזן גנאים, אינו נוכח בנימין גנץ, אינו נוכח משה גפני, אינו נוכח סימון דוידסון,

אבי דיכטר, אינו נוכח גלית דיסטל אטבריאן, אינה נוכחת צבי האוזר, בעד צחי הנגבי, נגד שרן מרים השכל, בעד מיכל וולדיגר, אינה נוכחת רות וסרמן לנדה,

מכלוף מיקי זוהר, אינו נוכח אימאן ח'טיב יאסין, בעד ווליד טאהא, אינו נוכח בועז טופורובסקי, בעד משה טור פז,

אחמד טיבי, בעד יוסף טייב, אינו נוכח אלון טל, אינו נוכח דסטה גדי יברקן, אינו נוכח מאיר יצחק הלוי, בעד אלי כהן, אינו נוכח מאיר כהן, בעד יום טוב חי כלפון, אינו נוכח עופר כסיף, בעד אופיר כץ,

חיים כץ, אינו נוכח ישראל כץ, אינו נוכח רון כץ, בעד יוראי להב הרצנו, אינו נוכח מיקי לוי, אינו נוכח אורלי לוי אבקסיס, אינה נוכחת יריב לוין, בעד נעמה לזימי,

יעקב ליצמן, אינו נוכח גבי לסקי,

לפיד, אינו נוכח לימור מגן תלם, בעד אמילי חיה מואטי, בעד פטין מולא, אינו נוכח טטיאנה מזרסקי,

מרב מיכאלי, אינה נוכחת יוליה מלינובסקי,

מיכאל מלכיאלי, בעד אבי מעוז, אינו נוכח אורי מקלב, אינו נוכח אבתיסאם מראענה, בעד יעקב מרגי, אינו נוכח מופיד מרעי, בעד בנימין נתניהו, אינו נוכח יואב סגלוביץ'

יבגני סובה, בעד אופיר סופר, אינו נוכח אורית מלכה סטרוק, אינה נוכחת עידית סילמן, בעד עלי סלאלחה, בעד בצלאל סמוטריץ' אינו נוכח אוסאמה סעדי,

מנסור עבאס, בעד איימן עודה, אינו נוכח חוה אתי עטייה,

יצחק פינדרוס, אינו נוכח שירלי פינטו קדוש, אינה נוכחת מאיר פרוש, אינו נוכח יסמין פרידמן, בעד אביר קארה, אינו נוכח אלכס קושניר, אינו נוכח יואב קיש,

גלעד קריב, אינו נוכח שלמה קרעי,

מירי מרים רגב, אינה נוכחת מיכל רוזין, בעד שמחה רוטמן, אינו נוכח יעל רון בן משה, בעד מוסי רז,

אפרת רייטן מרום, בעד ג'ידא רינאוי זועבי,

יפעת שאשא ביטון, בעד אלון שוסטר, בעד יובל שטייניץ, בעד קטי קטרין שטרית, אינה נוכחת אלעזר שטרן,

יוסף שיין, אינו נוכח עמיחי שיקלי, אינו נוכח מיכל שיר סגמן, בעד רם שפע, בעד נירה שפק, אינה נוכחת עאידה תומא סלימאן, בעד בבקשה, גברתי סגנית המזכירה, אנא קראי שוב בשמות חברי הכנסת שטרם הצביעו. (קוראת בשמות חברי הכנסת) סמי אבו שחאדה, אינו נוכח יולי יואל אדלשטיין, אינו נוכח אמיר אוחנה, אינו נוכח ישראל אייכלר, אינו נוכח אופיר אקוניס, אינו נוכח יעקב אשר, בעד אוריאל בוסו, אינו נוכח חיים ביטון, אינו נוכח דוד ביטן, אינו נוכח מירב בן ארי, אינה נוכחת איתמר בן גביר, אינו נוכח יואב בן צור, אינו נוכח נפתלי בנט, אינו נוכח אלינה ברדץ' יאלוב, אינה נוכחת קרן ברק, אינה נוכחת מאי גולן, אינה נוכחת יואב גלנט, אינו נוכח גילה גמליאל, אינה נוכחת מאזן גנאים, אינו נוכח בנימין גנץ, אינו נוכח משה גפני, אינו נוכח אבי דיכטר, אינו נוכח גלית דיסטל אטבריאן, אינה נוכחת מיכל וולדיגר, אינה נוכחת מכלוף מיקי זוהר, אינו נוכח ווליד טאהא, אינו נוכח יוסף טייב,

בעד דסטה גדי יברקן, אינו נוכח אלי כהן, אינו נוכח יום טוב חי כלפון, אינו נוכח חיים כץ, אינו נוכח ישראל כץ, אינו נוכח יוראי להב הרצנו, אינו נוכח מיקי לוי,

אורלי לוי אבקסיס, בעד יעקב ליצמן, אינו נוכח יאיר לפיד, אינו נוכח פטין מולא, אינו נוכח מרב מיכאלי, אינה נוכחת אבי מעוז, אינו נוכח אורי מקלב, אינו נוכח יעקב מרגי, אינו נוכח בנימין נתניהו, אינו נוכח אופיר סופר, אינו נוכח אורית מלכה סטרוק, אינה נוכחת בצלאל סמוטריץ' אינו נוכח איימן עודה, בעד יצחק פינדרוס, אינו נוכח שירלי פינטו קדוש, אינה נוכחת מאיר פרוש, אינו נוכח אביר קארה, אינו נוכח אלכס קושניר, אינו נוכח גלעד קריב, אינו נוכח מירי מרים רגב, אינה נוכחת שמחה רוטמן, אינו נוכח קטי קטרין שטרית, אינה נוכחת יוסף שיין, אינו נוכח עמיחי שיקלי, אינו נוכח נירה שפק, אינה נוכחת חברות וחברים, האם מי מכם נמצא כאן וטרם הצביע או טרם קראו בשמו? אני מניחה שהתשובה היא לא. ההצבעה הסתיימה.

חברות וחברים, להלן תוצאות ההצבעה: 64 חברי כנסת הצביעו בעד,

אם כך,

אבל סליחה, זה אותו חוק. זה לא משנה,

חברות וחברים, קביעת הוועדה תתרחש בוועדת הכנסת. חברות וחברים, הצעת חוק הוועדה לטיפול במשפחות נעדרים אזרחיים, התשפ"א 2021, של חברת הכנסת נעמה לזימי. ההצבעה, לבקשת האופוזיציה, תהיה שמית. בבקשה, גברתי סגנית מזכירת הכנסת, אנחנו מתחילים בהצבעה. (קוראת בשמות חברי הכנסת) משה אבוטבול, בעד סמי אבו שחאדה, אינו נוכח אלי אבידר, אינו נוכח יולי יואל אדלשטיין, אינו נוכח אמיר אוחנה, אינו נוכח ניר אורבך, אינו נוכח ינון אזולאי, אינו נוכח ישראל אייכלר, אינו נוכח דוד אמסלם,

אופיר אקוניס, אינו נוכח משה ארבל, בעד יעקב אשר, בעד זאב בנימין בגין, בעד אוריאל בוסו, בעד ענבר בזק,

חיים ביטון, אינו נוכח מיכאל מרדכי ביטון, בעד דוד ביטן, אינו נוכח ולדימיר בליאק,

מירב בן ארי, אינה נוכחת רם בן ברק, בעד איתמר בן גביר, אינו נוכח יואב בן צור, אינו נוכח נפתלי בנט, אינו נוכח אלינה ברדץ' יאלוב, אינה נוכחת קרן ברק, אינה נוכחת ניר ברקת, אינו נוכח יאיר גולן,

מאי גולן, אינה נוכחת איתן גינזבורג, אינו נוכח יואב גלנט, בעד גילה גמליאל, אינה נוכחת מאזן גנאים, אינו נוכח בנימין גנץ, אינו נוכח משה גפני,

סימון דוידסון, בעד אבי דיכטר, אינו נוכח גלית דיסטל אטבריאן, אינה נוכחת צבי האוזר, אינו נוכח צחי הנגבי, אינו נוכח שרן מרים השכל, בעד מיכל וולדיגר, אינה נוכחת רות וסרמן לנדה, בעד מכלוף מיקי זוהר, אינו נוכח אימאן ח'טיב יאסין,

אינו נוכח בועז טופורובסקי, בעד משה טור פז, בעד אחמד טיבי, בעד יוסף טייב, בעד אלון טל, אינו נוכח דסטה גדי יברקן, אינו נוכח מאיר יצחק הלוי, בעד אלי כהן, אינו נוכח מאיר כהן, אינו נוכח יום טוב חי כלפון, אינו נוכח עופר כסיף, בעד אופיר כץ,

חיים כץ, אינו נוכח ישראל כץ, אינו נוכח רון כץ, אינו נוכח יוראי להב הרצנו, אינו נוכח מיקי לוי, אינו נוכח אורלי לוי אבקסיס,

יריב לוין,

נעמה לזימי,

יעקב ליצמן, אינו נוכח גבי לסקי, אינה נוכחת יאיר לפיד, אינו נוכח לימור מגן תלם, בעד אמילי חיה מואטי, בעד פטין מולא, אינו נוכח טטיאנה מזרסקי,

מרב מיכאלי, אינה נוכחת יוליה מלינובסקי, אינה נוכחת מיכאל מלכיאלי, בעד אבי מעוז, אינו נוכח אורי מקלב, אינו נוכח אבתיסאם מראענה, בעד יעקב מרגי, אינו נוכח מופיד מרעי,

בנימין נתניהו, אינו נוכח יואב סגלוביץ' בעד יבגני סובה, אינו נוכח אופיר סופר, אינו נוכח אורית מלכה סטרוק, אינה נוכחת עידית סילמן, אינה נוכחת עלי סלאלחה, אינו נוכח בצלאל סמוטריץ' אינו נוכח אוסאמה סעדי, בעד מנסור עבאס, אינו נוכח איימן עודה, בעד חוה אתי עטייה, בעד יצחק פינדרוס,

שירלי פינטו קדוש, אינה נוכחת מאיר פרוש, אינו נוכח יסמין פרידמן, אינה נוכחת אביר קארה, אינו נוכח אלכס קושניר, אינו נוכח יואב קיש, בעד גלעד קריב, בעד שלמה קרעי, בעד מירי מרים רגב, אינה נוכחת מיכל רוזין, בעד שמחה רוטמן, אינו נוכח יעל רון בן משה, בעד מוסי רז, בעד אפרת רייטן מרום, בעד ג'ידא רינאוי זועבי,

יפעת שאשא ביטון, בעד אלון שוסטר, אינו נוכח יובל שטייניץ, בעד קטי קטרין שטרית, אינה נוכחת אלעזר שטרן, אינו נוכח יוסף שיין, אינו נוכח עמיחי שיקלי, אינו נוכח מיכל שיר סגמן, בעד רם שפע,

נירה שפק, בעד עאידה תומא סלימאן, בעד אנחנו עושות סבב שני של חברי הכנסת שטרם הצביעו. בבקשה, גברתי סגנית מזכירת הכנסת. (קוראת בשמות חברי הכנסת) סמי אבו שחאדה, אינו נוכח אלי אבידר, אינו נוכח יולי יואל אדלשטיין,

אינו נוכח ניר אורבך,

ינון אזולאי,

ישראל אייכלר, אינו נוכח אופיר אקוניס, בעד ענבר בזק, בעד חיים ביטון, אינו נוכח דוד ביטן, בעד מירב בן ארי, אינה נוכחת איתמר בן גביר, אינו נוכח יואב בן צור, אינו נוכח נפתלי בנט, אינו נוכח אלינה ברדץ' יאלוב, אינה נוכחת קרן ברק,

ניר ברקת, אינו נוכח מאי גולן, אינה נוכחת איתן גינזבורג, אינו נוכח גילה גמליאל, אינה נוכחת מאזן גנאים, אינו נוכח בנימין גנץ, אינו נוכח אבי דיכטר, אינו נוכח גלית דיסטל אטבריאן, אינה נוכחת צבי האוזר, אינו נוכח צחי הנגבי, אינו נוכח מכלוף מיקי זוהר, אינו נוכח ווליד טאהא, אינו נוכח אלון טל, אינו נוכח דסטה גדי יברקן, אינו נוכח אלי כהן, אינו נוכח מאיר כהן, אינו נוכח יום טוב חי כלפון, אינו נוכח אופיר כץ, אינו נוכח ישראל כץ, אינו נוכח רון כץ, אינו נוכח יוראי להב הרצנו, אינו נוכח מיקי לוי, אינו נוכח יעקב ליצמן, אינו נוכח גבי לסקי, אינו נוכחת יאיר לפיד, אינו נוכח פטין מולא, אינו נוכח מרב מיכאלי, אינה נוכחת יוליה מלינובסקי, אינה נוכחת אבי מעוז, אינו נוכח אורי מקלב, אינו נוכח יעקב מרגי,

בנימין נתניהו, אינו נוכח יבגני סובה, אינו נוכח אופיר סופר, אינו נוכח אורית מלכה סטרוק, אינה נוכחת עידית סילמן, בעד עלי סלאלחה,

בצלאל סמוטריץ' אינו נוכח מנסור עבאס, אינו נוכח שירלי פינטו קדוש, אינה נוכחת מאיר פרוש, אינו נוכח יסמין פרידמן, אינה נוכחת אביר קארה, אינו נוכח אלכס קושניר, אינו נוכח מירי מרים רגב, אינה נוכחת שמחה רוטמן, אינו נוכח אלון שוסטר, אינו נוכח קטי קטרין שטרית, אינה נוכחת אלעזר שטרן, אינו נוכח יוסף שיין, אינו נוכח עמיחי שיקלי, אינו נוכח חברות וחברי הכנסת, להלן תוצאות ההצבעה: בעד, 59 חברי

הצעת חוק, סליחה, דפדפתי הלאה, הוועדה לטיפול במשפחות נעדרים אזרחיים.

התשפ"ב 2021, של חברת הכנסת נעמה לזימי, תעבור להמשך דיון בוועדה לביטחון הפנים.

האישה. אם כך, היא תעבור לוועדת הכנסת לקביעת ועדה. תודה רבה. ברשותכם, אנחנו ממשיכים בסדר-היום: הצעת חוק הרבנות הראשי לישראל (תיקון, ייצוג הציבור באספה הבוחרת), התשפ"ב 2022, של חבר הכנסת משה קינלי טור פז. בבקשה, אדוני. אנא כבד אותנו בנימוקיך. בבקשה, אדוני, עשר דקות לרשותך. גברתי היושבת-ראש, כנסת נכבדה, הצעת חוק ייצוג הציבור באספה הבוחרת של הרבנות הראשית היא הצעה שמטרתה להחזיר את הרבנות לעם. להחריב את הרבנות הראשית. בהצעה יש כמה מרכיבים. לפסול את הרב מיכה הלוי מלכהן, ואת הרב שמואל אליהו.

בהצעה יש כמה מרכיבים: הגבהת הרף הנדרש לרב ראשי לבעל כושר לדיינות, גיוון הגוף הבוחר כך שיכלול ציבורים נוספים שלא השתתפו בו עד היום, רפורמים,

והפיכת הבחירות לגלויות. תרשום את שם הרב הראשי וזהו. חבר הכנסת מלכיאלי, תגיד לי, אתה התחתנת ברבנות?

והרב שלך היה מישהו מהרבנות, מהרבנות הראשית?

אתה אוכל כשרות של הרבנות? אתה אוכל כשרות של הרבנות?

משה ארבל, אתה אוכל כשרות של הרבנות? אני אוכל כשרות של הרבנות.

לא אוכל בד"ץ בית יוסף? גם בד"ץ, גם רבנות. הרפורמי הגיע, תתחיל.

חברים, אנא תנו לחבר הכנסת לנמק את הצעת החוק שלו. הרב קוק מתהפך בקברו. תתביישו לכם. תודה לכם. למה הדברים האלה חשובים,

חבר הכנסת מלכיאלי, בתוך עמי אנוכי יושב, ואני רואה, שומע וקשוב. אני רואה את העם, אני שומע את רחשי הלב, ואני קשוב לקולות. צבוע. פעם, אוריאל בוסו, זה בשבילך, קראו לזה הדתה. היום לא קוראים לזה בכלל. היום לא קוראים לזה בכלל.

תקשיב, מלכיאלי. אנשים לא רוצים לשמוע, חברים, אנא מכם. תכבדו את חבר הכנסת משה קינלי טור פז. אנשים לא רוצים לשמוע כי הם אדישים. מבחינתם הרבנות הפכה למשהו של אנשים אחרים. זה לא נוגע להם בכלל. זה נוגע וחצי.

זה לא נוגע בהם בכלל. תקשיב טוב, מלכיאלי. זו לא ירידת הדורות.

זו ירידה באמון. בשנים האחרונות ירד האמון ברבנות הראשית בציבור המסורתי והלא-דתי, בבג"ץ לא ירד האמון? מה עשית לבג"ץ, מה טיפלת בבג"ץ? תעשה לי טובה.

משה ארבל, שקרוב לליבך, 68% אומרים שהם לא מאמינים לרבנות. זה מה שעשיתם. מאמינים וחצי ברבנות. מה, יהודים מסתכלים על המערכת הדתית, ומה הם רואים?

הם רואים שהרבנות הראשית לישראל, הגוף היהודי הגדול במדינת ישראל, שאמון על שירותי הדת, הולכת ומתרחקת מהם.

מאמינים, רוב תושבי ישראל, אוריאל בוסו, תקשיב, הם לא דתיים כמוני והם לא חרדים כמוך. הם מסורתיים, והם חילונים. הם בקושי מכירים את הרבנות. חלקם באים להתחתן שם. אתם מרחיקים אותה מהם. יש מהם שמבקשים את התעודה שלה במסעדות, וגם הם שומעים עליה מדי פעם סיפורים,על הג'ובים, על הרב הראשי שהלך לכלא, על האח של הפוליטיקאי שהתמנה לרב עיר. אתה מכיר את הסיפור הזה? האח של הפוליטיקאי שהתמנה לרב עיר? הם רואים יהודים שנראים מנותקים מהם. הם לא פוגשים אותם. אז מה להם ולזה? גברתי היושבת-ראש, הגרון שלי כבר ניחר פה. אשתו של פוליטיקאי שהתמנתה לעליון?

חברים, חברים, באמת. אחד מחברי הכנסת העדינים מבקש לשאת את דבריו. אנא מכם.

אני רק רוצה שאני אוכל להגיד את דבריי. הם רואים יהודים שנראים מנותקים מהם. בבחינת מסביר פנים. הם לא פוגשים אותם, אז מה להם ולזה? מה זה קשור אליהם. בעצם, הם שואלים מה אנחנו רוצים מהחיים שלהם. מה ליהודי חילוני היום ולרבנות הראשית? מה ליהודי שאינו שומר מצוות ולכל הרבנים האלה?

אתה שליח לדבר עבירה. לדבר הזה, חבר הכנסת קרעי, יש שלושה תיקונים: קודם כול סוגיית הייצוג.

הזכיר כאן חבר הכנסת ארבל, לאחרונה מונו שופטים לבית המשפט העליון, ואיך קוראים להם? מה שמותיהם? גילת כנפי-שטייניץ, רות רונן, חאלד כבוב ויחיאל כשר.

שר המשפטים סער התייחס לצורך לגוון את בית המשפט, ולראשונה יש לנו שופט עליון מוסלמי ושופטת אישה ממוצא מזרחי בבית המשפט העליון.

חברת הכנסת דיסטל, צייצת לפני כמה שבועות על רצונך לראות את הגברת מזל אמסלם בנשיאות העליון,

אז הינה, אנחנו עושים צעד לשם. יש מישהו בת, כדי שהסניוריטי יביא אותה תוך ארבע שנים.

אז בהרבה מקומות, למה את סיגל יעקבי לא מינו בגיל 48? בגלל שלא רצו נשיאה מזרחית. בהמון מקומות,

אנחנו פועלים לגוון את הייצוג.

אנחנו מגדילים את מספר הנשים במשרות בכירות, בפוליטיקה, בצבא.

יותר מזרחים באקדמיה, יותר ערבים בהייטק, יותר יוצאי אתיופיה, יש דיכוי,

אנשים עם מוגבלויות ואנשים נוספים. ולמה זה חשוב? כי מלבד נושא השוויון אנחנו רוצים לראות עוד אנשים שדומים לנו שבוחרים את המייצגים שלנו. גם הרבנות איננה שונה. היא מייצגת את הדת היהודית. יש יהודים חילונים שרוצים להיות מיוצגים. נכון, אנחנו דורשים מרב שיהיה שומר מצוות, תלמיד חכם, בעל ידע ויכולות גבוהות בעולם התורה. מי יקבע מי תלמיד חכם?

ולכן התיקון הראשון, מלכיאלי, כולל שינוי בהרכב שיבחר את הרב.

פשוט תירגעו, כן, גם חילונים, גם נשים, גם צעירים, גם ארגוני סטודנטים, כן, יוסף טייב, למה לא, בעצם? למה שהרב הראשי לא יהיה גם המייצג של היהדות של האנשים האלה?

הרי הוא צריך לתת את שירותי הדת של כל מדינת ישראל. שירותים שמי שצורכים אותם הם לא חרדים, הם מסורתיים, הם ציונות דתית והם חילונים. השטויות שהוא מדבר.

אז למה שרק רבנים יבחרו אותו? עם ישראל, אתה ממש בור בעניינים אפילו של הציונות הדתית.

על פי הצעת החוק הזאת יותר אנשים בחברה הישראלית יבחרו את הרבנים הראשיים, וכך ראוי. אתה מוריד ל-80,

אוריאל בוסו, מגיע השינוי השני: תנאי הסף. אנחנו רוצים רבנים ראשיים שגם עומדים חמש שנים בראשות בית הדין הגבוה, שהם יהיו דיינים או לפחות בעלי כושר לדיינות. מה רע בזה? שהרב מיכה הלוי לא יהיה רב ראשי,

שתהיה לו הסמכה רבנית גבוהה, ידע תורני רחב ביותר. תרשום את השם שלהם. תרשום את השם שלהם בחוק. ככה אנחנו רוצים לראות,

את הרבנים הראשיים שלנו. תרשום את השם שלהם. תרשום את השם שלהם. תרשום אותם. תגידו לי, זה חוק פרסונלי,

אתה עורך דין. זה נראה לך הגיוני שנשיא בית המשפט העליון, אתם נכלוליים. זה חוק פרסונלי.

החוק אומר שלא צריך לעליון משפטן.

לעליון לא צריך להיות משפטן. חברים,

תנו לחבר הכנסת לנמק את הצעת החוק שלו. הגיוני שראש הדיינים בישראל יהיה דיין. כך ראוי, שראש הדיינים בישראל יהיה דיין. הגיוני, לא? תן ליוליה להסביר, אנחנו, בבקשה,

רוצים ברבנים ראשיים,

קשה לך להתווכח איתי, אז אתה הולך אל יוליה,

אבל בסוגיות תתווכח איתי, גם אתה. אני אומר לך עובדות. החוק אומר, חברים, אני אתחיל בקריאה ראשונה. בבקשה. חבר הכנסת משה אבוטבול, בבקשה. חבר הכנסת אוריאל בוסו, פעם ראשונה. חבר הכנסת משה אבוטבול, פעם ראשונה. חבר הכנסת מלכיאלי, תודה. חבר הכנסת משה אבוטבול, פעם שנייה.

אנא, תנו לחבר הכנסת משה טור פז לסיים. תראו, למה בכלל צריך להגיד שאנחנו רוצים רבנים ראשיים שיהיו בקיאים בתורה, חבר הכנסת בוסו, חבל.

ושייצגו את הקצוות בחברה ויהיו קשובים, לו "חבל" ולי שנייה? לי מאוד חבל. חבר הכנסת.

שיהיו קשובים לרחשי העם.

לא, פשוט ראיתי שקראתי פעמיים, אז אני לא רוצה עוד פעם.

הצעת החוק מציעה שרב ראשי יהיה בעל כושר לדיינות או דיין. ואחרון חביב, חברים, שקיפות, שקיפות בבחירה.

אנחנו רוצים ש-120 האנשים שבוחרים את הרב הראשי יבחרו, מה אתם מפחדים? מה אתם מפחדים?

אתם מפחדים?

למה אתה מפחד? לא בחדרי-חדרים, לא מאחורי הפרגוד. למה אתה בוחר, למה נשיא המדינה, הם יבחרו בגלוי. חבר הכנסת יואב בן צור, פעם ראשונה. אנחנו נדע מה הם בוחרים. בחירתם תהיה על פי מצפונם. חבר הכנסת אוריאל בוסו, פעם שנייה.

משנה את כללי המשחק באמצע.

הצעת החוק הזאת, גברתי היושבת-ראש, תם הזמן. חבריי חברי הכנסת. אני מאפשרת לו עוד שתי דקות לסיים את הדברים שלו. בבקשה, חבר הכנסת טור פז, אנא שאף לסיים. באה להרחיב את ההשפעה של החברה, הצעת חוקן.

ארגוני נשים, יש להם מה להגיד על מי יהיה רב ראשי.

המוסדות הציוניים.

שוב, יש בוועדה רבנים ויש בה אנשי ציבור. אבל יש רק 50. חבר הכנסת קינלי טור פז,

אנא, סיים את הדברים, בבקשה. חברים, זה תלוי

יש 120, מתוכם 50 רבנים, 70 חילונים. זה רוב חילוני. חבר הכנסת גלעד קריב, בבקשה. תנו לשר להשיב. חברת הכנסת גלית דיסטל אטבריאן,

יכולה לחזור בי? לא חוזרת.

(חבר הכנסת משה אבוטבול יוצא מאולם המליאה.) השר כהנא, אני אשמח אם תפרט בנאום אם זה נכון שמתוך 120 בוחרים, 70 הם חילונים והדתיים הם מיעוט. אני אשמח להבין.

חבר הכנסת אוריאל בוסו.

הוא העמיד את עצמו להיות רב ראשי? לא

אנחנו באים ואומרים, בא פה חבר הכנסת טור פז,

תן לי לענות.

הוא רב עיר, הוא לא יכול להעמיד מועמדות. אנחנו אומרים, בא עכשיו חבר הכנסת טור פז ואומר: בואו, אתם אומרים שרוצים להשמיד את הרבנות, אז מה אתם בעצם אומרים? שמי שהוא כשיר לדיינות לא מתאים להיות רב ראשי במדינת ישראל. וואו, וואו.

בא חבר הכנסת טור פז, הוא לא מתאים להיות שר דתות. חבר הכנסת טור פז רוצה להקשיח את התנאים למי יכול להיות רב ראשי במדינת ישראל, להקשיח את התנאים.

להגדיר שהאנשים שיכולים להיות רב ראשי בישראל הם הטופ שבטופ של התורניות במדינת ישראל, של הרמה התורנית במדינת ישראל. אבל לכם זה לא טוב. לכם זה לא טוב. מעניין. מעניין. זה טוב, אבל השימוש בגוף הבוחר זה לא טוב,

שלא קשורים לרבנות, תראה, בא חבר הכנסת טור פז ומציע לך הצעה. בוא, הוא לא אמר עכשיו שכל אחד בעם ישראל יכול להיות רב ראשי, הוא לא אמר שכל אחד שכרגע סיים "יורה יורה" יכול להיות רב ראשי. אומר לך חבר הכנסת טור פז, מי שיכול להיות רב ראשי זה מי שדיין, רב כשיר לדיינות. חבר הכנסת יואב בן צור, חבר הכנסת ביטון, בבקשה,

חבריי חברי הכנסת החרדים, אתם יודעים מה זה אומר להיות דיין במדינת ישראל? הרי כולנו יודעים, רק אתה יודע, אנחנו לא יודעים. הרי כולנו יודעים שכדי להיות דיין במדינת ישראל, הטופ של הטופ של הרמה התורנית, הדתית, האינטלקטואלית, זה הדיינים שלנו.

מה זה אומר, אני לא יכול להיות דיין.

גם אני לא, רק הטופ של הטופ יכולים להיות דיינים. גם לא שר הדתות. אלה האנשים הכי כישרוניים שיש לנו, הכי כישרוניים שיש לנו הם הדיינים שלנו. עוד מעט תגיד: אצלנו בחיל האוויר, הפקולטה להנדסה אווירונאוטית בטכניון, קטן על הדיינים שלנו. מחפשים עכשיו יושב-ראש לפקולטה יהודית. בא חבר הכנסת טור פז ואומר: בואו נקשיח את הדרישות. זה בסדר, אבל למה לא הכנסתם את ועד שוק מחנה יהודה גם להיות הגוף הבוחר? למה קיפחתם אותם? למה רק ועד ראשי האוניברסיטאות? יש גבול לצביעות. אתה צבוע. צבוע, צבוע. יש גבול לצביעות, אתה אומר את זה? איזה בדיחה. חבר כנסת צועק שם, אומר שיש גבול לצביעות. נפלא. חבר הכנסת גפני, ביקשת להתנגד. חברים, אני אתחיל להוציא. בבקשה, תנו לשר להשיב על הצעת החוק. אנחנו רוצים רבנות ראשית חזקה, שמחוברת אל העם, שמי שייבחרו יהיו הטובים שברבנים, החזקים שברבנים, תלמידי החכמים הכי גדולים שיש לנו בדור. ולכן אני קורא לכם להצביע בעד ההצעה של חבר הכנסת טור פז.

תודה רבה, השר כהנא. ביקשו להתנגד כמה חברי כנסת. אני מבקשת מחבר הכנסת יצחק פינדרוס לעלות ולהתנגד. גפני? בבקשה, חבר הכנסת משה גפני. מה זה כמה חברי כנסת, אחד יכול להתנגד. כמה הצעות יש? אמילי, רק אחד יכול. מה שהיו"ר מחליטה. גברתי היושבת-ראש, חברי הכנסת, א.

לדבר, היות שרק אחד יכול לדבר ויש פה רבים שרוצים לדבר.

ויהיה מקסים אם החברים באופוזיציה גם יקשיבו

שאין להם כושר לדיינות. אז הוא אמר: להכניס את זה בחוק, ששני הרבנים האלה של הציונות הדתית, לא רבנים חרדים, שהם לא יוכלו להתמנות. יש להם סיכוי להיבחר, הוא אמר שהוא רוצה שיהיה להם כושר לדיינות. כולנו יודעים מיהם. כולנו יודעים למה הצבוע הזה הכניס את הסעיף הזה בחוק. עכשיו הוא מביא לפה רשימה. קודם כול, הוא מוריד רבנים, הוא מוריד את כל הדברים האלה. כמה מבין חברי הכנסת שייבחרו, הוא כותב בחוק, הכול הוא, מתן כהנא הכין את זה. משה טור פז, אתה שליח לדבר העבירה שלו. זה לא חוק שלך. נדמה לי שאתה לא היית מסוגל להכין חוק כזה

שייבחרו שמונה חברי כנסת.

כמה מתוכם צריכים להיות נשים? כמה? לא למדתי ליבה, אבל אני יודע לעשות חשבון, ארבע כאלה וארבעה כאלה, גברתי היושבת-ראש, שש נשים ושני גברים. חבר הכנסת מלכיאלי, אתה מפריע. מה שנשאר זה רק דבר אחד: לכתוב במקום כל המילים האלה, המיותרות, עם יושב-ראש אגודת הסטודנטים וועד ראשי האוניברסיטאות וקרן היסוד והסוכנות היהודית, במקום כל הדברים האלה לכתוב בחוק מיהם שני הרבנים שצריכים להיבחר, שם ותעודת זהות. לכתוב את השמות שלהם, הרי לזה הם מתכוונים. הם רוצים שהם ייבחרו, שני הרבנים, שיכתבו את זה בחוק. עכשיו אני רוצה להגיד לכם, אני השתתפתי פה בהרבה הצבעות. בין יתר ההצבעות, השתתפתי בבחירות לוועדה שבוחרת את השופטים,

או את הקאדים. פה, מאחורי פרגוד. ואנחנו חברי כנסת, לא ראש עיר או ראש מועצה אזורית. חבר הכנסת גפני, בבקשה לסיים. אני כבר מסיים. חברי הכנסת, אנחנו הולכים לבחור את נשיא המדינה פעם אחר פעם. השתתפתי הרבה פעמים בהצבעות על נשיא המדינה, מאחורי הפרגוד. יש לו דבר חשוב? לך יש דבר חשוב? שההצבעה תהיה גלויה. מה קרה? אפשר על ידי זה להעיב על תורת ישראל, על ידי ההצבעה הגלויה, למה לא נשיא המדינה? זה לא אהבת ישראל? תודה רבה, חבר הכנסת גפני. אתם צבועים, מחריבי הרבנות. אתה יכול לצעוק לי עד מחר שאני חבר כנסת צועק. אני צועק מעט, אבל עליך, הרבה, בגלל שאתה צבוע. אתה מחריב הרבנות. תודה רבה, חבר הכנסת גפני. בבקשה, חבר הכנסת משה טור פז. תתבייש לך. צבוע. נראה אותך מסתובב בשטח, הזכיר כאן אחד מחברי הכנסת שאנחנו בערב ראש חודש אדר. צבוע, חבר הכנסת יוסי טייב, פעם ראשונה. כואב לו.

אתה צבוע. הזכיר כאן אחד מחברי הכנסת שאנחנו בערב ראש חודש אדר. אז אולי הגיע הזמן שאנשים שלא צורכים שום דבר מהרבנות הראשית, רק צורחים באוזן, יורידו את המסכות, יורידו את המסכות ויגידו: בסדר, קשה להיפרד, קשה להיפרד ממנעמי השלטון, קשה להיפרד מהרבנים הראשיים שבחרנו. הרבנות שאני צורך ואתה לא, אין שום רב ראשי.

כן, כן, חברים, הצביעות זועקת לשמיים. מי שנלחם על הרבנות היום, ברגע שזה לא יהיה הרב הראשי שהוא בחר,

חברי הכנסת טייב וביטון, בבקשה. ברגע שזה לא יהיה הרב הראשי שלו, פתאום הוא יגיד: אני כבר לא אוהב את הרבנות. גם היום אתה לא אוכל את הכשרות שלה. אמון הציבור כבר לא יכול לרדת, חברים, הוא הגיע לקרקעית. אין נמוך מזה. אנחנו נתקן את הנזקים שהשארתם פה 40 שנה, מימי הרב גורן ועד היום. אנחנו נתקן את הרבנות ונחזיר את אמון הציבור לרבנות הראשית.

תודה רבה, חבר הכנסת משה קינלי טור פז. אנחנו עוברים להצבעה. ההצבעה תהיה שמית, לבקשת האופוזיציה.

חברות וחברים, הצעת חוק הרבנות הראשית לישראל (תיקון, ייצוג הציבור באספה הבוחרת), התשפ"ב 2022, של חבר הכנסת משה טור פז. בבקשה, גברתי סגנית מזכירת הכנסת,

קראי בשמות חברי הכנסת. (קוראת בשמות חברי הכנסת) משה אבוטבול, נגד סמי אבו שחאדה, אינו נוכח אלי אבידר,

יולי יואל אדלשטיין, נגד במדינה הזאת, חברת הכנסת קטי קטרין שטרית, חברת הכנסת שטרית, לא ייאמן.

לכו הביתה. הרסתם כל חלקה טובה. חברת הכנסת שטרית, את מפריעה לסגנית מזכירת הכנסת להקריא את שמות חברי הכנסת. אני מכבדת את סגנית מזכירת הכנסת. אותם אני לא מכבדת.

תני לה להקריא את רשימת חברי הכנסת, כדי שנממש את זכות ההצבעה שלנו.

אינו נוכח ניר אורבך, אינו נוכח ינון אזולאי, נגד ישראל אייכלר, נגד דוד אמסלם, נגד אופיר אקוניס, נגד משה ארבל, נגד יעקב אשר, נגד זאב בנימין בגין, בעד אוריאל בוסו, אינו נוכח ענבר בזק, בעד חיים ביטון, נגד מיכאל מרדכי ביטון,

אינו נוכח ולדימיר בליאק, בעד מירב בן ארי,

בעד איתמר בן גביר, אינו נוכח יואב בן צור,

אינו נוכח אלינה ברדץ' יאלוב, אינה נוכחת קרן ברק, נגד ניר ברקת, נגד יאיר גולן, בעד מאי גולן, נגד איתן גינזבורג, אינו נוכח יואב גלנט,

בנימין גנץ, אינו נוכח משה גפני, נגד סימון דוידסון, בעד אבי דיכטר, נגד גלית דיסטל אטבריאן, נגד

האוזר, בעד צחי הנגבי, אינו נוכח שרן מרים השכל, בעד מיכל וולדיגר, נגד רות וסרמן לנדה, בעד מכלוף מיקי זוהר, נגד אימאן ח'טיב יאסין, בעד יש פה אנשים שמחליטים הפוך, דת אחרת. בושה, בושה, בושה. הם הרפורמים שלכם. חברות, השר לפיד והשר מאיר כהן,

אל תאפשרו את אספות הדיירים סביבכם. לא, זה מפריע לסגנית מזכירת הכנסת.

גברתי סגנית מזכירת הכנסת, אנא המשיכי, (קוראת בשמות חברי הכנסת) ווליד טאהא, אינו נוכח בועז טופורובסקי, בעד משה טור פז, בעד אחמד

חבר הכנסת טייב, בבקשה להבא בעברית. ותשתדל להימנע מביטויים מהסוג הזה. אני הבנתי מה אמרת.

וחרפה, יחד עם

אמילי חיה מואטי, בעד פטין מולא, נגד טטיאנה מזרסקי,

מרב מיכאלי, אינה נוכחת יוליה מלינובסקי, בעד מיכאל מלכיאלי, נגד אבי מעוז,

אורי מקלב, נגד אבתיסאם מראענה, בעד יעקב מרגי, אינו נוכח מופיד מרעי, בעד בנימין נתניהו, אינו נוכח יואב סגלוביץ' בעד יבגני סובה,

נגד עידית סילמן,

אינו נוכח בצלאל סמוטריץ' נגד אוסאמה סעדי, נגד מנסור עבאס, בעד איימן עודה, אינו נוכח חוה אתי עטייה, נגד יצחק פינדרוס, נגד שירלי פינטו קדוש, אינה נוכחת מאיר פרוש, נגד יסמין פרידמן, בעד אביר קארה, בעד אלכס קושניר, בעד יואב קיש, נגד גלעד קריב, בעד בושה, בושה,

חברים, מילא שאתם חברי האופוזיציה,

כבדו את סגנית מזכירת הכנסת ותנו לה לסיים להקריא את השמות.

בבקשה, סגנית מזכירת הכנסת.

אני מבקשת מחברי הקואליציה לשמש דוגמה ולשבת,

נכנס לכאן ראש הממשלה. אנא, כבדו אותו בישיבה. תודה. גם אתה, רון כץ. גם השר מאיר כהן. גם השר כהנא. סליחה, חבר הכנסת אביר קארה, אנחנו נעצור את הקראת השמות, נתיישב. חבר הכנסת מיכאל ביטון, בבקשה לשבת. חברת הכנסת מיכל רוזין, בבקשה לשבת. חבר הכנסת אלי אבידר, בבקשה לשבת. חבר הכנסת אלי אבידר, בבקשה לשבת. אני מייד אתחיל עם, חבר הכנסת משה אבוטבול, קריאה ראשונה. תודה. (קוראת בשמות חברי הכנסת) מירי מרים רגב, נגד מיכל רוזין, בעד שמחה רוטמן, אינו נוכח יעל רון בן משה, בעד ראש הממשלה הנוכלי ביותר, חברת הכנסת קטי שטרית, קריאה ראשונה. אני צריכה להצביע, עוד לא הצבעתי. בבקשה, גברתי סגנית מזכירת הכנסת, בואי נסיים את הסיבוב הזה. (קוראת בשם חבר הכנסת) מוסי רז, בעד אפרת רייטן מרום, בעד ג'ידא רינאוי זועבי, בעד יפעת שאשא

של שמות חברי הכנסת שטרם הצביעו.

(קוראת בשמות חברי הכנסת) סמי אבו שחאדה, נגד אמיר אוחנה, אינו נוכח ניר אורבך, אינו נוכח אוריאל בוסו, נגד דוד ביטן, נגד מירב בן ארי, אינה נוכחת איתמר בן גביר, אינו נוכח נפתלי בנט, בעד אלינה ברדץ' יאלוב, אינה נוכחת איתן גינזבורג, בעד בנימין גנץ, אינו נוכח סליחה, רגע, רגע, רגע. מישהו כאן קרא לראש הממשלה בוגד או שחלמתי את זה? הוא לא אמר "בוגד", הוא אמר "נוכל". הנקודה ברורה. בבקשה, גברתי סגנית מזכירת הכנסת. (קוראת בשמות חברי הכנסת) צחי הנגבי, אינו נוכח ווליד טאהא, אינו נוכח חיים כץ, אינו נוכח יוראי להב הרצנו, אינו נוכח מיקי לוי, בעד מרב מיכאלי, אינה נוכחת יעקב מרגי, אינו נוכח בנימין נתניהו, אינו נוכח עלי סלאלחה, בעד איימן עודה, אינו נוכח שירלי פינטו קדוש, אינה נוכחת שמחה רוטמן, נגד אלון שוסטר, אינו נוכח מיכל שיר סגמן, אינה נוכחת רם שפע, בעד עאידה תומא סלימאן, אינה נוכחת חברות וחברים, מי מכם נמצא באולם וטרם הצביע? חברת הכנסת מיכאלי?

אינה משתתפת בהצבעה ניר אורבך, אינו נוכח סליחה, גברתי סגנית מזכירת הכנסת. אמרת שאת לא משתתפת. אי-אפשר לשנות. היא אמרה: לא

אפשר,

גברתי סגנית מזכירת הכנסת, לקרוא לייעוץ? היא אמרה שהיא לא משתתפת. היא סימנה, היא לא אמרה.

אפשר בבקשה לפזר את ההפגנה? אני מסוגלת לנהל את זה. חברים, חברי האופוזיציה, חזרו למקומותיכם, בבקשה. סדרנים,

סליחה? אני שמעתי שהוא לא אמר. גברתי סגנית מזכירת הכנסת, אנא קראי בשמו של חבר הכנסת אורבך, כדי שיממש את חובתו הפרלמנטרית ויצביע על החוק. לא. הוא כבר אמר שהוא לא מצביע, (קוראת בשם חבר הכנסת) ניר אורבך, הוא לא אמר שהוא לא מצביע.

לגבי חברת הכנסת מיכאלי היה לי ספק. לגבי חבר הכנסת אורבך לא היה שום ספק. הוא לא אמר שהוא לא מצביע. לגבי

הרסתם את הכנסת. הרסתם את הכנסת. תתייעצי עם הלשכה המשפטית, אין בעיה.

סגנית מזכירת הכנסת קראה לניר אורבך פעמיים, ופעמיים הוא לא השיב. הוא לא אמר שהוא

שזה סיבוב שלישי. קראת לחבר הכנסת ניר אורבך בשלושת הסבבים, קראת בסבב השלישי, וזה החשוב. סליחה, חבר הכנסת טיבי, זה היה בסבב השני. גברתי סגנית מזכירת הכנסת, זה לא רלוונטי.

אמילי, למה את מפסיקה אותי? אמילי. למה אתם מפסיקים אותי? זה לא הוגן.

כאשר קראת בשמו הוא עמד שם. אמילי, אני לא רוצה לדבר לציבור, אני רוצה לדבר אלייך. כאשר קראו בשמו של ניר אורבך הוא עמד שם, עשה תנועה ככה, בכעס, ויצא. גם אם לא הכרזת על תום ההצבעה, זה כאילו תמו עשר שניות, והוא לא יכול ללחוץ עוד פעם. לכן, ההצבעה שלו היא לא משתתף, חד-משמעית. לאחרונה מתרחשים פה במליאה כיפופי תקנון שלא ראיתי כמוהם עשר שנים. זה לא יכול להיות ככה. תודה רבה, חבר הכנסת טיבי. אנחנו נצא להפסקה בת כמה דקות לבירור אצל יו"ר הכנסת מיקי לוי. תודה רבה. חברת הכנסת עידית סילמן, אני מסוגלת לנהל את זה גם בלי שיחליפו אותי.

(הישיבה נפסקה בשעה 19:31 ונתחדשה בשעה 19:48.) חברות וחברים, אני מחדשת את הישיבה. הנושא נמצא כרגע בבדיקה גם על ידי הצוות המשפטי, גם על ידי נציגי האופוזיציה ונציגי הקואליציה וגם על ידי מזכירות הכנסת. זה ייקח זמן עד שהם יורידו את הסרטון ויבררו מה היה שם.

היושבת-ראש הכי יפה שהייתה אי-פעם. וגם דיאלנא.

אני רק מבקשת להגיד משהו.

אמילי, אל תתרגשי מאיתן גינזבורג. אל תתרגשי. הם מתנשאים עלינו. חברות וחברים, אני מבקשת להמשיך בסדר-היום. הצעת חוק הבחירות לכנסת, יש שר במליאה? אין שר, אין ממשלה, אין כנסת, אין כלום. מה זה שר? הצעת חוק הבחירות לכנסת (תיקון, הצבעת אנשי צוות אוויר), התשפ"ב 2021, של חברי הכנסת יבגני סובה, מירב בן ארי ורם שפע. ישיב בשם שרת הפנים השר מתן כהנא. עד שכל זה קורה אני מודה לכם על הסבלנות, אני לומדת. זה ייקח זמן אבל אני מסוגלת לנהל את זה.

אל תתרגשי מאיתן גינזבורג שצועק עלייך. לא להתרגש. אמילי, לאף אחד לא אכפת ממזרחים.

תמשיכי לנהל את הישיבה ביד רמה. השר מתן כהנא, אני מעוניינת להמשיך בסדר-היום. תודה רבה. גברתי היושבת-ראש, חבריי חברי הכנסת, הצעת החוק מבקשת לאפשר לאנשי צוות אוויר בטיסות מסחריות,

הנמצאים במדינות חוץ ביום הבחירות לכנסת עקב תפקידם, להצביע עד יומיים לפני יום הבחירות וביום הבחירות עצמו באמצעות קלפי ייעודית שתוצב לשם כך בשדה התעופה בארץ. ההסדר המוצע יאפשר לצוותי האוויר, שבשל תפקידם נבצר מהם לממש את זכותם הדמוקרטית להצביע בבחירות, חברות וחברים, אני מתקשה, בדומה לימאים ולנוסעים בכלי השיט, שלגביהם נקבע הסדר הצבעה ייחודי בבחירות לכנסת. ב-2018 חבר הכנסת לשעבר ניסן סלומינסקי הגיש הצעה הזהה להצעה הזאת, שאף אושרה בקריאה טרומית, וכעת נדונה מחדש בכנסת זו. שרת הפנים הממונה על ביצוע הוראות חוק הבחירות לכנסת, בניהולה של ועדת הבחירות המרכזית, רואה לנכון להגדיל עד כמה שאפשר את אחוזי ההצבעה של אזרחי ישראל, תוך שמירה על טוהר הבחירות וניהולו התקין של ההליך. אני מברך על הצעה זו וקורא לכל חברי הכנסת להצביע בעדה.

חבר הכנסת דודי אמסלם מבקש להתנגד להצעת החוק. בבקשה, אדוני. חזר בו. חזר בו. האם חבר הכנסת דודי אמסלם מעוניין להתנגד,

חבר הכנסת יואב קיש, בבקשה, שלוש דקות לרשותך. כבוד היושבת-ראש, השר מתן כהנא, שנינו טייסים ולשנינו הנושא חשוב. אבל, אתה יודע מה, לשעבר. לשעבר, אבל זה נשאר בדם. אתה יודע מה הבעיה, למה נצביע נגד? והינה, אני אומר לכל החברים שלי להצביע נגד. זה חוק-יסוד: הכנסת, הכי רגיש שלנו, זאת הזכות להצביע, זה ללכת לקלפי. בהחלטה לעשות את ההצעה הזאת הם לא באו לדבר איתנו פעם אחת, הם מידרו אותנו, הם עושים מה שהם רוצים, הם לא סופרים אותנו. וכשזאת הגישה אנחנו נצביע נגד. תודה רבה. תודה רבה. חבר הכנסת יבגני סובה, בבקשה. הוא לא יכול. מה זאת אומרת הוא לא יכול? הוא מגיש ההצעה. בבקשה, חבר הכנסת יבגני סובה.

היושבת-ראש, חבריי חברי הכנסת, בשבוע שעבר כשהצגתי את החוק ישבו ביציע הכבוד 12 טייסים ישראלים מכל חברות התעופה. חבר הכנסת קיש, נדמה לי שאתה חבר בשדולה של התעופה. אני חושב שהחוק הזה הוכן יחד עם השדולה, ואני מזמין אותך להצטרף לדיוני השדולה. אני חושב שאין שום סיבה להתנגד לחוק הזה. החוק הזה אמור להיות לכולם, משום שהחוק הזה מתקן את העוולה שטייסים שביום הבחירות מוצאים את עצמם, מתוקף העבודה בחוץ לארץ הם לא יכולים לממש את זכותם הדמוקרטית לבחור. החוק תואם עם ועדת הבחירות המרכזית באופן מלא. החוק תואם עם משרד הפנים, קיש פוגע בטייסים? זה מה שאני אומר, שהוא בשדולת הטייסים, אבל הוא מתנגד. אני חושב שגם טייסים, גם צוותי אוויר וגם כל מי שמבצע את תפקידו, עכשיו אני רוצה להגיד עוד משפט אחד: אני חושב שההתנהגות של האופוזיציה במקרה הזה לא מפתיעה אותי. ככה אתם גם מתנהגים היום בנושא של הקמת ועדת עלייה וקליטה, בזמן שעשרות אלפי יהודים באוקראינה,

מצפים ממדינת ישראל לעלות במהרה, ואתם מתנגדים להקמת ועדת עלייה וקליטה.

זה פרצופה של האופוזיציה. ככה אתם חושבים, רק על האינטרסים הצרים שלכם במקום לחשוב על האינטרסים של המדינה ושל האזרחים של המדינה ושל מי שמייצג את המדינה, כי בעיניי כל טייס שמוצא את עצמו בחו"ל מייצג את המדינה.

כל דיילת שעושה את תפקידה או דייל שעושה את תפקידו מייצגים את המדינה.

אני חושב שהחוק הזה שאנחנו נעביר בלעדיכם, טיבי לא מרשה לו לתמוך, קיש נגד הטייסים. למרות שאני עדיין קורא לכם להצטרף ולתמוך בחוק. יש כותרת: קיש נגד הטייסים. רק שנייה, לא סיימתי, יש לי עוד דקה. בועז, תן לי רק להשלים. אני שומע אותך יותר מאשר את עצמי. אני עדיין קורא לאופוזיציה להצטרף ולהצביע בעד החוק הזה, כי החוק הזה בסך הכול עובר רק בטרומית. תתאמו איתנו, תספרו אותנו. תצטרפו אלינו, נעביר את זה. זה דבר מתבקש. תתאמו איתנו, תספרו אותנו. אל תבואו לנו על הראש, אם ימאים יכולים להצביע לא ביום הבחירות, אין סיבה שגם הטייסים בצוותי האוויר לא יעשו את זה. תכבדו אותנו גם כן.

בואו נתחיל מהדבר הקטן, בואו נעשה צעדים, יבגני, קיש תמיד הולך נגד הבית. הלך נגד ביבי, עכשיו הולך נגד גדעון ועכשיו גם נגד הטייסים. זה מה שהוא יודע. צר לי לראות שטייס קרב, חבר כנסת יואב קיש,

אבל עדיין יש לך זמן, תודה רבה. בקריאה ראשונה, ובשנייה ובשלישית.

חברות וחברים, אנחנו עוברים להצבעה. בועז טופורובסקי, אני לא צריכה את העזרה שלך. תודה. לבקשת האופוזיציה ההצבעה תהיה שמית. אם כך הצעת חוק-יסוד: הכנסת (תיקון, הצבעת אנשי צוות אוויר), התשפ"ב 2021, של חבר הכנסת יבגני סובה, מירב בן ארי ורם שפע. ההצבעה מתחילה עכשיו. בבקשה, גברתי מזכירת הכנסת. (קוראת בשמות חברי הכנסת) משה אבוטבול, אינו נוכח סמי אבו שחאדה, נגד אלי אבידר, בעד יולי יואל אדלשטיין, אינו נוכח אמיר אוחנה, אינו נוכח ניר אורבך, בעד ינון אזולאי, נגד ישראל אייכלר, אינו נוכח דוד אמסלם,

אופיר אקוניס, נגד משה ארבל, נגד יעקב אשר, נגד זאב בנימין בגין, אינו נוכח אוריאל בוסו, נגד ענבר בזק, בעד חיים ביטון, אינו נוכח מיכאל מרדכי ביטון, בעד דוד ביטן, נגד ולדימיר בליאק, בעד מירב בן ארי, אינה נוכחת רם בן ברק,

איתמר בן גביר, אינו נוכח יואב בן צור, נגד נפתלי בנט, אינו נוכח אלינה ברדץ' יאלוב, אינה נוכחת קרן ברק, נגד ניר ברקת,

יאיר גולן, אינו נוכח מאי גולן, נגד איתן גינזבורג,

יואב גלנט,

גילה גמליאל, נגד מאזן גנאים,

בנימין גנץ, אינו נוכח משה גפני,

סימון דוידסון,

אבי דיכטר, נגד גלית דיסטל אטבריאן, נגד צבי האוזר, בעד צחי הנגבי, אינו נוכח שרן מרים השכל, בעד מיכל וולדיגר, נגד רות וסרמן לנדה, בעד מכלוף מיקי זוהר, נגד אימאן ח'טיב יאסין, בעד ווליד טאהא, אינו נוכח בועז טופורובסקי, בעד משה טור פז, בעד אחמד טיבי, נגד יוסף טייב, נגד אלון טל, בעד דסטה גדי יברקן,

מאיר יצחק הלוי, בעד אלי כהן, נגד מאיר כהן, בעד יום טוב חי כלפון, בעד עופר כסיף, נגד אופיר כץ, נגד חיים כץ, אינו נוכח ישראל כץ, נגד רון כץ, בעד יוראי להב הרצנו, אינו נוכח מיקי לוי, אינו נוכח אורלי לוי אבקסיס, נגד יריב לוין, נגד נעמה לזימי, בעד יעקב ליצמן, אינו נוכח גבי לסקי, בעד יאיר לפיד, בעד לימור מגן תלם, בעד אמילי חיה מואטי, בעד פטין מולא, נגד טטיאנה מזרסקי,

מרב מיכאלי, בעד יוליה מלינובסקי, בעד מיכאל מלכיאלי,

מקלב, נגד אבתיסאם מראענה, בעד יעקב מרגי, אינו נוכח מופיד מרעי, בעד בנימין נתניהו, אינו נוכח יואב סגלוביץ' בעד יבגני סובה,

אופיר סופר, נגד אורית מלכה סטרוק, נגד עידית סילמן,

עלי סלאלחה, בעד בצלאל סמוטריץ' נגד אוסאמה סעדי, נגד מנסור עבאס, בעד איימן עודה, אינו נוכח חוה אתי עטייה,

יצחק פינדרוס, נגד שירלי פינטו קדוש, אינה נוכחת מאיר פרוש, נגד יסמין פרידמן, בעד אביר קארה, בעד אלכס קושניר, בעד יואב קיש, נגד גלעד קריב, בעד שלמה קרעי, נגד מירי מרים רגב, נגד מיכל רוזין,

שמחה רוטמן, נגד יעל רון בן משה, בעד מוסי רז, בעד אפרת רייטן מרום, בעד ג'ידא רינאוי זועבי, בעד יפעת שאשא ביטון, בעד אלון שוסטר, אינו נוכח יובל שטייניץ, נגד קטי קטרין שטרית, נגד אלעזר שטרן, בעד יוסף שיין, בעד עמיחי שיקלי, אינו נוכח מיכל שיר סגמן, בעד רם שפע, בעד נירה שפק, בעד עאידה תומא סלימאן,

סיבוב נוסף, בעבור חברי הכנסת שטרם מימשו את זכות ההצבעה. (קוראת בשמות חברי הכנסת) משה אבוטבול,

יולי יואל אדלשטיין, נגד אמיר אוחנה, אינו נוכח ישראל אייכלר, אינו נוכח זאב בנימין בגין,

חיים ביטון, נגד מירב בן ארי, אינה נוכחת איתמר בן גביר, אינו נוכח נפתלי בנט, אינו נוכח אלינה ברדץ' יאלוב, אינה נוכחת יאיר גולן, אינו נוכח בנימין גנץ, אינו נוכח צחי הנגבי, אינו נוכח ווליד טאהא, אינו נוכח חיים כץ, אינו נוכח יוראי להב הרצנו, אינו נוכח מיקי לוי, בעד יעקב ליצמן, אינו נוכח יעקב מרגי, אינו נוכח בנימין נתניהו, אינו נוכח איימן עודה, אינו נוכח שירלי פינטו קדוש, אינה נוכחת אלון שוסטר, אינו נוכח עמיחי שיקלי, אינו נוכח האם יש באולם המליאה חבר או חברת כנסת שטרם הצביעו? התשובה, ככל הנראה, שאין. בבקשה, גברתי. אם כך, תמה ההצבעה. באמת או זה סתם? תם אז תם. תמה, תמה ההצבעה.

חברות וחברים, להלן תוצאות ההצבעה: בעד הצעת החוק הצביעו 52 חברי כנסת,

49. הוועדה המומלצת לדון בהצעת חוק זו היא ועדת החוקה, חוק ומשפט.

העלה על דעתו ששר דתות יכול לבוא, להחליף ממונה בממונה בכמויות כאלה מסחריות? אז מה שאתם עושים, אוה, ברוך השם. "כן יאבדו כל אויביך ה'". זה פורים, משנכנס אדר מרבין בשמחה. שכל החוקים הארורים שלכם ייפלו אחד אחרי השני. אין תקומה לקואליציה המחריבה יהדות כמותכם, וכמו שהחוק הזה נפל והתרסק,

בעזרת השם, הקואליציה,

הקשה הזאת, שמחריבה כל דבר שקשור ליהדות, בעזרת השם תיפול כמה שיותר מהר. ונהפוך הוא, תודה רבה. אני מבקש הפסקה בנושא הזה להודעה. אפשר, בבקשה, קצת שקט? חבר הכנסת מקלב, חבר הכנסת מקלב. לאחר שצפינו בווידיאו פעם אחר פעם אחר פעם, מכיוון שהיו צעקות ולא היה ברור מה קורה, לא יכולנו לקבל, יריב היה איתי, חבר הכנסת טיבי היה איתי, לא יכולנו לקבל בצורה חד-משמעית ולהחליט לכאן או לכאן. האפשרות האחרונה, קיבלתי החלטה להביא את חבר הכנסת ניר אורבך, כדי שהוא יצפה. ולכן אנחנו סומכים על האינטגריטי שלו ועל היושרה שלו כדי שיגיד מה, אנחנו לא. מה קרה לכם. אופיר, זה אתה? באמת, תודה. חבר הכנסת אורבך צפה בסרט כמה פעמים, גם הוא לא ידע להחליט. אבל בגלל היושרה שלו, אמר: כשיש ספק, אין ספק, ולכן אני לא מצביע ולכן החוק הזה לא עבר. לא לא לא, אני מבקש, זה לא מכובד. זה לא מכובד. אנחנו עשינו, אני, "ליהודים הייתה אורה ושמחה וששון ויקר" תקשיבו, אני מבקש, זה לא מכובד. זה לא מכובד.

הכנסת אבוטבול, קריאה ראשונה. חבר הכנסת קרעי, קריאה ראשונה. ראש חודש אדר היום. ראש חודש אדר. גם כשבאים עם ידיים נקיות זה לא טוב? מספיק, הגיע חבר הכנסת, אנחנו שמחים, זו שמחה של מצווה. תן חיוך. די, נו, באמת. די, די, מספיק. התקבלה החלטה ובזה זה נגמר. לכן החוק הזה הוא 51:51, ולכן הוא לא עבר. תודה רבה. אנחנו ממשיכים בסדר-היום, בבקשה. גם לי יש הודעה, בבקשה. גם לי יש הודעה. גם יש לי הודעה, בבקשה. נא לשבת. חבר הכנסת גפני, אני מדבר אליך, נא לשבת. מגיע לך לקרוא הודעה, אתה רוצה, גפני, קצת כבוד, יש לי הודעה. יש לי הודעה. חברי הכנסת, חברי וחברות הכנסת, האירוע הסתבך. לא היה ברור ממהלך העניינים מה הייתה הצבעתו של ניר אורבך. הוחלט לצפות בסרטון הווידיאו עם נציגים מכאן ומכאן, ובעיקר עם הייעוץ המשפטי של הכנסת. בפעם השלישית, כאשר נקרא שמו של חבר הכנסת ניר אורבך, הוא לא ענה, בסיבוב השלישי. סגנית המזכירה אמרה: הוא אינו נוכח. בפעם השלישית. מבחינה משפטית אני חושב שזה צריך להספיק. אבל היה ספק, לכן חבר הכנסת ניר אורבך נקרא. ראיתי את חבר הכנסת ניר אורבך גם כאן. באתי לפני סיום ההצבעה, סיום ההליך, ואמרתי לו: אתה עשית ככה ביד וזה הסתיים. הוא ראה את הסרטון פעם, פעמיים, שלוש. יש חילוקי דעות קשים, תהומיים, ביני ובין ניר אורבך ברמה המדינית ובעניינים אחרים, אבל הוא ראה את הסרטון ואמר: אני לא רוצה לקחת על מצפוני, למרות שאני אחטוף, את האפשרות שהצעת החוק הזאת תעבור עם ספק, ולכן אני מודיע שאני לא הצבעתי. אני רוצה לומר לחבר הכנסת ניר אורבך: למרות חילוקי הדעות, אני מעריך את האינטגריטי והיושרה שלך בהקשר הזה.

לשמור על הזהות היהודית, כלפון,

חשבת על הכול, רק לא על זה, כלפון. אכלת אותה, וגם גורשת מהעיר, כלפון. אנא מכם, אנא מכם, אנחנו חוזרים להצעה. בבקשה, חבר הכנסת מלכיאלי, חברת הכנסת מאי גולן, בבקשה. אנחנו ממשיכים בהצעות. ובכן,

עוברים להצעת חוק תובענות ייצוגיות (תיקון, מעמדם של ארגוני סביבה), התשפ"א 2021, של חבר הכנסת אלון טל, בבקשה.

גברתי היושבת-ראש, חבריי חברי הכנסת, ראשית אני מבקש לציין שיש לנו כבוד גדול בכנסת הערב. סליחה, סליחה. נא לשמור על השקט. מה הבעיה? נא לשמור על השקט. בבקשה.

לשמור על השקט. חבר הכנסת בוסו, בבקשה. עכשיו חבר הכנסת אלון טל מנמק את ההצעה שלו. בבקשה.

חבר הכנסת קרעי. תודה רבה, גברתי היושבת-ראש. התחלתי לציין שהערב אנחנו במשכן מארחים משלחת מאוד מכובדת, הנהגת התנועה המסורתית. ברוכים הבאים לישראל, מי שמחו"ל, אני שמח שאתם איתנו. חברות וחברי הכנסת, 40 שנה אני עוסק בתחום של איכות הסביבה, ו-30 שנה נלחם עם ארגוני הסביבה למען טובת האקולוגיה והבריאות של ארץ ישראל. ואני חושב שאין מישהו בכנסת שאיננו מבין את החשיבות של איכות הסביבה ועד כמה אנחנו חייבים לאותם ארגונים שעובדים יום ולילה כדי לשמור על הארץ שלנו. ההצלחה של ארגוני הסביבה נובעת בין היתר מהיכולת שלהם לשחק במגרש המשפטי ולהגיש תביעות, בשם הציבור, למען הסביבה. רק מה, אין להם את הכלים הבסיסיים לעשות זאת אם אין להם את היכולת להגיש תובענה ייצוגית, שהיא אחד הכלים המשפטים.

הצעת החוק נותנת מעמד לארגוני הסביבה להגיש תובעות ייצוגיות. על ידי כך הם יוכלו אולי לייצג אותנו עוד יותר טוב, ונוכל להבטיח שבתובענות ציבוריות המזהם,

אני מבקש מכם לתמוך בחוק שלי, ובזה לסייע לארץ ישראל בריאה ולסביבה טובה יותר.

תודה רבה. ישיב שר התיירות בשם שר המשפטים. שר התיירות. בבקשה. כבוד היושבת-ראש, חבריי חברי הכנסת, אני מתכבד להקריא בפניכם את תשובת שר המשפטים. הצעת חוק תובענות ייצוגיות (תיקון, מעמדם של ארגוני סביבה), התשפ"א 2021, מבקשת לתקן את חוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו 2006, ולהרחיב את האפשרות של ארגונים הרשאים להגיש תביעה לפי החוק למניעת מפגעים סביבתיים (תביעות אזרחיות), התשנ"ב 1992, להגיש תביעה גם לפי חוק תובענות ייצוגיות.

החוק קובע כי ארגון יכול להגיש תובענה ייצוגית במקרה שבו יש קושי להגיש את התביעה בידי תובע בעל עילה אישית. בהתאם להצעת החוק, הארגונים הרשאים להגיש תביעה לפי החוק למניעת מפגעים סביבתיים יהיו רשאים להגיש תובענה ייצוגית גם אם אין קושי להגיש את התביעה בידי אדם שיש לו עילה אישית. כידוע, התובענה הייצוגית היא בעיקרה כלי לקידום אינטרסים ציבוריים. הרחבת האפשרות לארגונים הרשאים להגיש תביעה לפי החוק למניעת מפגעים סביבתיים משתלבת עם התפיסה הכללית שאותה ביקש חוק תובענות ייצוגיות לקדם: עידוד תובענות ייצוגיות ראויות והסרת מחסומים דיוניים מעל תביעות אלו. בנוסף,

בתובענות ייצוגיות קיימת בעיית נציג, אשר מובילה לעיתים לניהול תביעות בצורה לא מיטבית. נראה כי בעיה זו מתמתנת כאשר התביעה מוגשת על ידי ארגונים הפועלים לצורך הגשמת מטרות ציבוריות וחברתיות ואשר אף הוכרו על ידי המחוקק כגופים אשר רשאים להגיש תביעות לפי החוק למניעת מפגעים סביבתיים.

חשוב להבהיר כי התובענה הייצוגית היא כלי דיוני לאיחוד תביעות פרטניות והיא אינה יכולה לייצר עילת תביעה לקבוצה מקום שזו אינה קיימת לפי הדין המהותי לכל אחד מחברי הקבוצה בנפרד. לכן, נבקש להבהיר בחוק כי כאשר ארגון מגיש תביעה ואחד מיסודות העילה הוא נזק, על הארגון להראות שנגרם נזק מיוחד לאחד מחברי הקבוצה או שקיימת אפשרות סבירה לנזק כאמור. לאור האמור, הממשלה תומכת בהצעת החוק בקריאה הטרומית בכפוף לתיקון בנוגע להבהרת עילת הנזק ובהסכמת משרד המשפטים, הגנת הסביבה והחקלאות לנוסח ההצעה. אני קורא לכנסת להצביע בעד ההצעה.

תודה רבה לשר רזבוזוב. ביקש להתנגד חבר הכנסת דודי אמסלם, בבקשה. שלוש דקות. גברתי היושבת-ראש, הקונסולית לעתיד בבייג'ין, אני מקווה שכשאת תגיעי לשם תלמדי את התקווה. שנגחאי, לא בייג'ין.

שיחדו אתכם. אבתיסאם מראענה, בבקשה. לשכת העבודה נפתחה, אלי. שולחים לכל העולם עכשיו, הלשכה. הלכתי לשכת עבודה, אתה מכיר את השיר? אמרו לי: מאיפה אתה? אמרתי להם: ממרצ. אמרו לי: תיכנס בבקשה. אתה מכיר את זה. אני, ברשותכם, רוצה להתייחס לצדיק ג'וב טוב כלפון. תגיד לי, אתה לא מתבייש? הרי אורבך, בסופו של דבר, בא והצביע על פי צו מצפונו, הרי הוא יודע שפוגעים ברבנים הראשיים. זה מתאים לרב הרפורמי, זה עם הכיפה שנוסע בשבת עם שרימפס ביד. "רביי" צריך לקרוא לו.

רביי, בוודאי. כבוד הרב, שאוכל בשבת גם שרימפס וגם חזיר וגם חלב ביחד, עם הכיפה בראש. אולי זה עדיף על לפצח גרעינים במליאה.

שרוצה את מתווה הכותל למרות שהרפורמים חושבים שזה בית מטבחיים פרימיטיבי. אבל אתה, ג'וב טוב כלפון, מה קרה לך? הלכת, כעסת על אורבך.

הרי אתה לכאורה עם כיפה. אתה לא מתבייש? כאב לך. אכלת גם את הדגים הסרוחים וגם גירשו אותך מהעיר. תראה איזה חילול השם עשית. מילא,

אורבך מחזיק את הממשלה הזאת שנלחמת בכל דבר יהודי, אוחז ותומך אותה, אבל הפעם,

לפעמים יש איזה סדק קטן בנשמה, פתאום מפריע לך קצת, הניצוץ טיפה נדלק. אתה לא מתבייש? אתה בא אליו, מתחיל לכעוס עליו, למה אתה המשכת לעבור את העבירה והוא החליט שלא? בושה וכלימה. אני מציע לך שתסיר את הכיפה ותתנהג כמו הרב הרפורמי. אל תגיד לנו בכלל שאתה יהודי שומר תורה ומצוות, כן, אל תעשה בושות ליהדות, אל תעשה חילול השם. תתבייש לך. בבקשה לשמור על השקט. תודה רבה לחבר הכנסת דודי אמסלם. אם כן, אנחנו עוברים כעת להצבעה שמית על הצעת חוק תובענות ייצוגיות (תיקון, מעמדם של ארגוני סביבה), התשפ"א 2021, של חבר הכנסת אלון טל. בבקשה. (קוראת בשמות חברי הכנסת) משה אבוטבול, אינו נוכח סמי אבו שחאדה, בעד אלי אבידר, בעד יולי יואל אדלשטיין, אינו נוכח אמיר אוחנה, אינו נוכח ניר אורבך, אינו נוכח ינון אזולאי, נגד ישראל אייכלר, אינו נוכח דוד אמסלם, נגד אופיר אקוניס, אינו נוכח משה ארבל, אינו נוכח יעקב אשר, אינו נוכח זאב בנימין בגין, בעד אוריאל בוסו, אינו נוכח ענבר בזק,

חיים ביטון, אינו נוכח מיכאל מרדכי ביטון, אינו נוכח דוד ביטן,

ולדימיר בליאק, בעד מירב בן ארי, אינה נוכחת רם בן ברק, בעד איתמר בן גביר, אינו נוכח יואב בן צור, אינו נוכח נפתלי בנט, אינו נוכח אלינה ברדץ' יאלוב, בעד קרן ברק, אינה משתתפת בהצבעה ניר ברקת, אינו נוכח

אינו נוכח מאי גולן,

איתן גינזבורג, בעד יואב גלנט, אינו נוכח גילה גמליאל, בעד מאזן גנאים,

בנימין גנץ, אינו נוכח משה גפני, אינו נוכח סימון דוידסון,

אבי דיכטר, אינו נוכח גלית דיסטל אטבריאן, אינה נוכחת צבי האוזר,

צחי הנגבי, אינו נוכח שרן מרים השכל, בעד מיכל וולדיגר, אינה נוכחת רות וסרמן לנדה, בעד מכלוף מיקי זוהר, אינו נוכח אימאן ח'טיב יאסין, בעד ווליד טאהא, אינו נוכח בועז טופורובסקי,

משה טור פז,

אחמד טיבי,

יוסף טייב, אינו נוכח אלון טל, בעד דסטה גדי יברקן, אינו נוכח מאיר יצחק הלוי, אינו נוכח

אינו נוכח מאיר כהן, בעד יום טוב חי כלפון, אינו נוכח עופר כסיף,

אופיר כץ, אינו נוכח חיים כץ, אינו נוכח ישראל כץ,

רון כץ, בעד יוראי להב הרצנו, אינו נוכח מיקי לוי, בעד אורלי לוי אבקסיס, בעד יריב לוין, אינו משתתף בהצבעה נעמה לזימי,

יעקב ליצמן, אינו נוכח גבי לסקי, בעד יאיר לפיד, אינו נוכח לימור מגן תלם, בעד אמילי חיה מואטי, בעד פטין מולא, אינו נוכח טטיאנה מזרסקי,

מרב מיכאלי, בעד יוליה מלינובסקי, בעד מיכאל מלכיאלי, אינו נוכח אבי מעוז,

אורי מקלב, אינו נוכח אבתיסאם מראענה,

יעקב מרגי, אינו נוכח מופיד מרעי,

בנימין נתניהו, אינו נוכח יואב סגלוביץ'

יבגני סובה,

אופיר סופר, אינו נוכח אורית מלכה סטרוק, אינה נוכחת עידית סילמן,

עלי סלאלחה, אינו נוכח בצלאל סמוטריץ' אינו נוכח אוסאמה סעדי,

מנסור עבאס, בעד איימן עודה, אינו נוכח חוה אתי עטייה, נגד יצחק פינדרוס, אינו נוכח שירלי פינטו קדוש, אינה נוכחת מאיר פרוש, אינו נוכח יסמין פרידמן, אינה נוכחת אביר קארה, בעד אלכס קושניר, בעד יואב קיש, אינו משתתף בהצבעה גלעד קריב, בעד שלמה קרעי, אינו נוכח

רגב, אינה נוכחת מיכל רוזין,

שמחה רוטמן,

יעל רון בן משה,

מוסי רז, בעד אפרת רייטן מרום, בעד ג'ידא רינאוי זועבי, בעד יפעת שאשא ביטון, בעד אלון שוסטר, אינו נוכח יובל שטייניץ, אינו נוכח קטי קטרין שטרית, אינה נוכחת אלעזר שטרן, בעד יוסף שיין, אינו נוכח עמיחי שיקלי, אינו נוכח מיכל שיר סגמן, בעד רם שפע, בעד נירה שפק, בעד עאידה תומא סלימאן,

בבקשה, גברתי, להקריא את השמות שוב פעם? (קוראת בשמות חברי הכנסת) משה אבוטבול, אינו נוכח יולי יואל אדלשטיין, אינו נוכח אמיר אוחנה, אינו נוכח ניר אורבך, בעד ישראל אייכלר, אינו נוכח אופיר אקוניס, אינו נוכח משה ארבל, אינו משתתף בהצבעה יעקב אשר, אינו נוכח אוריאל בוסו, אינו נוכח חיים ביטון, אינו נוכח מיכאל מרדכי ביטון, אינו נוכח מירב בן ארי, אינה נוכחת איתמר בן גביר, אינו נוכח יואב בן צור, אינו נוכח נפתלי בנט, אינו נוכח ניר ברקת, אינו נוכח יאיר גולן, אינו נוכח מאי גולן, נגד יואב גלנט,

בנימין גנץ, אינו נוכח משה גפני, אינו נוכח אבי דיכטר, אינו נוכח גלית דיסטל אטבריאן, אינה נוכחת צחי הנגבי, אינו נוכח מיכל וולדיגר, אינה נוכחת מכלוף מיקי זוהר, אינו נוכח ווליד טאהא, אינו נוכח יוסף טייב, אינו נוכח דסטה גדי יברקן, אינו נוכח מאיר יצחק הלוי,

אלי כהן, אינו נוכח יום טוב חי כלפון,

אופיר כץ, אינו משתתף בהצבעה חיים כץ, אינו נוכח יוראי להב הרצנו, אינו נוכח יעקב ליצמן, אינו נוכח יאיר לפיד, אינו נוכח פטין מולא, אינו נוכח מיכאל מלכיאלי, בעד אורי מקלב, נגד יעקב מרגי, אינו נוכח בנימין נתניהו, אינו נוכח אופיר סופר, אינו נוכח אורית מלכה סטרוק, אינה נוכחת עלי סלאלחה, בעד בצלאל סמוטריץ' אינו נוכח איימן עודה, אינו נוכח יצחק פינדרוס, אינו נוכח שירלי פינטו קדוש, אינה נוכחת מאיר פרוש, אינו נוכח יסמין פרידמן, אינה נוכחת שלמה קרעי, אינו נוכח מירי מרים רגב, אינה נוכחת אלון שוסטר, אינו משתתף בהצבעה יובל שטייניץ, אינו נוכח קטי קטרין שטרית, אינה נוכחת יוסף שיין, בעד עמיחי שיקלי, אינו נוכח האם ישנם חברי כנסת באולם שעוד לא הצביעו וירצו להצביע? אם כן, תמה ההצבעה. ובכן, תוצאות ההצבעה על הצעת חוק תובענות ייצוגיות (תיקון, מעמדם של ארגוני סביבה), התשפ"א 2021, של חבר הכנסת אלון טל: בעד, 60, נגד, שמונה. החוק התקבל, והוא יעבור לוועדת החוקה, חוק ומשפט. לפני שאנחנו עוברים, לכספים אנחנו רוצים. אז אנחנו מעבירים לוועדת הכנסת, ושם יוחלט לאיזו ועדה החוק יועבר. בעצם ועדת הכנסת תחליט אם החוק יעבור לוועדת החוקה, חוק ומשפט או לוועדת הכספים. ועדת הכלכלה.

זה תובענות ייצוגיות. אז בעצם ועדת הכנסת תחליט אם זה לכלכלה, לכספים או לחוקה. לפני שאנחנו עוברים להצעת החוק הבאה, חבר הכנסת גלעד קריב ביקש להתייחס לדבריו של חבר הכנסת אמסלם.

גברתי היושבת-ראש, חברי וחברות הכנסת הנכבדים, בזמן שחבר הכנסת אמסלם עמד כאן על הדוכן וכדרכו בקודש גידף, קילל, השמיץ, הוציא דיבה וטען דברי שקר, נזכרתי בשני דברים. הדבר האחד הוא הפגישה שקיימתי לפני כמה שנים בלשכתו, כשהוא היה יושב-ראש ועדת הפנים, ביחד עם חבר הכנסת דוד ביטן, שהיה יו"ר הקואליציה, פגישה שבה דוד אמסלם התחייב בשם ראש הממשלה דאז בנימין נתניהו להקים מקוואות לטבילה של גרים רפורמים וקונסרבטיבים בארץ. באותה פגישה, ואני לא אחזור על הדברים, כי אני לא נוהג לדבר בסגנון של חבר הכנסת אמסלם, הוא גם השמיע דברים מאוד ברורים על הקיצוניות של השותפים החרדים שהביאו למהלך הזה שבמסגרתו ממשלת נתניהו דאז התחייבה לבנות מקוואות לטבילה של גרים רפורמים וקונסרבטיבים.

השני שנזכרתי בו הוא האגדה במסכת מכות בתלמוד על אותם חכמים, שבתוכם רבי עקיבא, שהולכים ורואים מהר הצופים את מקום המקדש החרב.

החכמים, קורעים את הבגדים ובוכים, ורבי עקיבא צוחק. אומרים לו החכמים: מה אתה צוחק לנוכח המקדש החרב? ואומר להם רבי עקיבא: אתם רואים את החורבן ובוכים, אני רואה את ניצני הגאולה שמסתתרים מאחורי המחזה הקשה של החורבן. למה נזכרתי באגדה הזאת? מכיוון שאין פרסומת יותר טובה ליהדות שאני מאמין בה מאשר היהדות והציונות,

חבר הכנסת מלכיאלי, לאט-לאט.

יהדות שיש בה שנאת חינם במנות גדושות, יהדות שכל-כולה שלילתו של האחר. הזרמים הליברליים בעולם היהדות כמעט צריכים להציע לחבר הכנסת אמסלם ולחברי הכנסת הדתיים החרדים ריטיינר עבור השירות שהם עושים לנו, כי אם היהדות שלהם נראית ככה, יהדות של שקרים, של הוצאת דיבה, של התייחסות אישית מבזה לאנשים בעלי דעות אחרות, אין פרסומת יותר טובה ליהדות שלנו, שגם יודעת לנהל מחלוקות מתוך כבוד הדדי ושמירה על גבולות השיח. לא רק שדברי הבלע האלה של חבר הכנסת אמסלם הם פרסומת טובה לסוגים אחרים של חיים יהודיים, שמבוססים על אהבת חינם, על כבוד, על פתיחות ועל סובלנות, זו גם הערובה הטובה ביותר לכך שחבר הכנסת אמסלם ימשיך לשבת בצד הזה של המליאה. שהרי מדוע חבר הכנסת אמסלם יחד עם חבריו איבדו את השלטון? כי החברה הישראלית, שיש בה ימין ושמאל, שיקרתם.

קצה נפשם ברטוריקת השנאה והוצאת הדיבה שחבר הכנסת אמסלם הפך להיות המייצג הנאמן שלה. אמסלם, וכל עוד חבר הכנסת אמסלם, עם כל שנאתו וכל דעותיו הקדומות, חירופיו והקללות שלו, בינתיים אתה מקלל, אתה, ואתה מבייש, ואתה קורא פה: סגנון לא יפה.

כשחבר הכנסת אמסלם, עם כל השנאה שהוא מפיץ כאן כל שבוע, אז לא ייתכן, חברת הכנסת גלית דיסטל, את יכולה, חברת הכנסת גלית דיסטל, את יכולה לשבת ולהגיד את מה שאת רוצה. אז כל עוד אלו הם פניו של הליכוד, בטוח שהם יישארו בצד הזה, גלעד קריב, טיפ: תסתכל במראה. תסתכל על הנאומים שלך בבית. אתה מלא שנאה.

אתה אגרסיה, אתה אגרסיבי, אתה אלים, אתה אלים. מכיוון שהציבור

המסורתי והחילוני,

קצה נפשו באלימות הזו שגלומה בכל מה שחבר הכנסת אמסלם עושה בבית הזה,

כנסת נכבדה, אני שמחה להביא בפניכם להצבעה את הבקשה בנושא סימון ארץ הייצור של פירות וירקות במסגרת החוק לפיקוח על ייצור הצמח ושיווקו. החקיקה תאפשר קידום הן של החקלאות הישראלית והן של הצרכנות הישראלית, מתן ההזדמנות לאזרח לבחור את הירק והפרי הישראליים. אנחנו נאפשר לאזרח לבחור בפרנסה של אזרח ישראלי, בשמירה על הגבולות, בשמירה על האדמה ובהגברת המשילות. התיקון הזה יאפשר גם שקיפות צרכנית. כל אחד מהצרכנים יוכל לדעת היכן צמחו העגבנייה או התפוח שהם צורכים,

דבר שיכול ללמד רבות על זמן ההובלה של המוצר, טריותו, אופן השקייתו, דישונו ועוד. ולא מיותר לציין: כלכלה מקומית היא גם ירוקה יותר, פחות שינוע ופחות זיהום.

אני רוצה להודות לסגן שר הביטחון חברי חבר הכנסת אלון שוסטר, שר החקלאות לשעבר, שיזם בעבר את החוק וסייע לי בקידומו. תודה נוספת היא לשר החקלאות עודד פורר וצוותו המסור על שיתוף הפעולה בקידום החקיקה.

ברשותכם, גברתי יושבת-ראש, אני חורגת בעשר שניות מהפרוטוקול, ואני יודעת שזה לא מקובל. אני מאוד מאוד רוצה לאחל מזל טוב למיה, הבת שלי, שלא ראיתי אותה מיום שני בבוקר ואני מקווה לראות אותה בימים הקרובים. תודה על ההבנה.

מזל טוב,

ותודה לחברת הכנסת יעל רון בן משה. משיב בשם הממשלה השר חמד עמאר. בבקשה. גברתי היושבת-ראש, הצעת החוק של חברת הכנסת יעל רון בן משה מתקנת את חוק הסטנדרטים, שהוא חוק של משרד החקלאות. מטרת הצעת החוק היא לספק לצרכנים מידע על מקור התוצרת לשם קבלת ההחלטה על רכישת פירות וירקות. התוצרת החקלאית, שנמכרת לציבור ברשתות השיווק, בשווקים ובמרכולים, מגיעה ממדינות רבות. בעקבות הרפורמה בחקלאות, שאותה אני מוביל, מגוון המוצרים המגיעים ביבוא מחו"ל אף יגדל לשם הרחבת הגיוון והורדת המחירים.

כשר החקלאות, לתת לאזרחי ישראל את המידע על ארץ המקור בשקיפות מלאה על מנת שיוכלו לעודד תוצרת ישראלית ולרכוש מוצרים מקומיים. חקלאות היא אחד ממפעלי המדינה החשובים והציוניים ביותר, וכשר החקלאות אקדם כל חקיקה, יוזמה ותמיכה לחיזוק החקלאות הישראלית. בהמשך להחלטת ועדת השרים לענייני חקיקה הוסכם כי הערות המשרד להצעת החוק יירשמו בפרוטוקול ועדת שרים לחקיקה וכי תינתן תמיכה בקריאה טרומית. יש לציין כי נחזור לדון בהצעת החוק לפני קריאה ראשונה במליאה והצמדה לממשלתית. את מסכימה, נכון. תודה רבה לשר חמד עמר. ביקש להתנגד חבר הכנסת דודי אמסלם. בבקשה. גברתי היושבת-ראש, חברי הכנסת, אני רוצה להשיב לרב הרפורמי. כהרגלו בקודש, מדובר בבן אדם מתנשא,

חצוף ושקרן. אני מעולם לא ישבתי איתך, בוודאי לא ביוזמתי. בוא נרענן את זיכרונך. כשאני הייתי יושב-ראש ועדת הפנים, כחודש אחרי זה או חודשיים הלכנו למתווה הכותל, ואני העפתי אותך מהוועדה בגלל שקראת לעצמך רב, ואמרתי לך: אצלי רב זה מישהו שיש לו תעודה של הרבנות ולא בן אדם מתחזה כמוך שנוסע בשבת עם כיפה ואוכל שרימפס ביד. אתה חושב, אתה עושה מזה ביזנס, אתה מתפרנס מזה.

בוא ואני אספר לך מה קרה, אספר לציבור מה קרה. היה בג"ץ שאילץ אותנו לבנות לכם מקוואות. אני הייתי יושב-ראש ועדת הפנים. לא הסכמתי. ואז דוד ביטן ואני, בעצם בא אלינו היועץ המשפטי לממשלה, ובסופו של דבר, היות שבעצם לא רצינו שתיכנסו למקוואות הרגילים,

אתם לא צריכים מקווה, אתם רפורמים. אין אצלכם באמת מצוות מעשיות. שולחן ערוך לא תופס לגביך. אתה הרי עושה מזה ביזנס. אתה מתפרנס מהצ'קים ששולחים. הרי למה אתה הולך למתווה הכותל? אלה בארצות הברית שולחים לך, ככל שאתה רב יותר, מקבל יותר כסף. מזה אתה מתפרנס. מה עשית עד היום? לכן, בעצם, האוצר העמיד 10 מיליון שקל, וסוכם שאנחנו בונים ארבעה מקוואות, ולא בנינו אותם. עד היום אין מקווה אחד. למה? בגלל שאתם לא צריכים מקווה. אתם לא צריכים כלום. אתה לא צריך כיפה. אתה לא צריך שום דבר. אתה פטה מורגנה. אתה שקר. אתה חי בעולם של שקר. אתם, בעצם, רוצים להרוס את היהדות. אני רוצה לספר, הרב הרפורמי: אני אורתודוקסי מבטן ומלידה. אני, היהדות בוערת בקרבי מאז שאני תינוק. אני אדבר איתך? אני לא אומר לך שלום פה. אני לא יכול לראות אותך בכלל. אתה, מבחינתי, הרס של היהדות, כל הקו שאתה מוביל.

אל תשקר שאני דיברתי איתך, הזמנתי אותך לישיבה. למה שאני אזמין אותך, מה לי ולך בכלל? אז לפחות אל תתנשא לי כאן. אתה איש אלים, וגם יש לך שפה אלימה, משתחצנת, יהירה, כמעט כמו כל הרפורמים שאתה בעצם מייצג. זו השפה שלכם, ככה אתם הולכים לכותל, ככה אתם מתעטפים בספרי תורה. אתם בזים ומבזים כל ערך יהודי. דרך אגב, שום מצווה אתה לא אמור לקיים, בגלל שאין לזה שום רלוונטיות מבחינתך. הרי ההלכה מבחינתך זה דבר פרימיטיבי. הרי אתה מכיר בעצם את מה שהחלטתם בוועידה בפיטסבורג. אתה יודע שאתם אפילו לא תמכתם, התנועה הרפורמית לא תמכה בהקמת מדינת ישראל. אתה יודע את האמת. אבל היום אתה מתפרנס מזה. כמה רפורמים יש במדינת ישראל? אני לא יודע אם יש מניין בכלל. מה בכלל אתה ממשיך? הרי על הגב הזה נכנסת לכנסת, על הגב הזה אתה הורס את היהדות, אתה משניא את כל הציבור המסורתי, אתה בעצם הורס את כל המרקם היהודי. אתה רוצה, סע לארצות הברית, תהיה עם רפורמים כמוך. אתה רוצה לייבא את זה לארץ? רק כשהייתי בארצות הברית הם אמרו לי, 70% מהילדים שלהם מתבוללים, וגם ה-30% לא יודעים מה הקשר שלהם לישראל. אז מה אתה רוצה?

שנהרוס גם את מדינת ישראל וגם אנחנו נתבולל, כמוך? תודה רבה. כעת אנחנו עוברים להצבעה שמית.

אנחנו מושכים את השמית. הממשלה מבקשת הצבעה שמית. אוקיי.

אנחנו עוברים להצבעה שמית על פי בקשת הממשלה. אנחנו מצביעים כעת על הצעת חוק לפיקוח על ייצור הצמח ושיווקו (תיקון, חובת סימון ארץ הייצור של צמחים הנמכרים בתפזורת), התשפ"ב 2021, של חברת הכנסת יעל רון בן משה. בבקשה. (קוראת בשמות חברי הכנסת) משה אבוטבול, אינו נוכח סמי אבו שחאדה, נגד אלי אבידר,

יולי יואל אדלשטיין, נגד אמיר אוחנה, אינו נוכח ניר אורבך, בעד ינון אזולאי,

ישראל אייכלר, אינו נוכח דוד אמסלם,

אופיר אקוניס, נגד משה ארבל,

יעקב אשר,

זאב בנימין בגין, בעד אוריאל בוסו, אינו נוכח ענבר בזק, בעד חיים ביטון, אינו נוכח מיכאל מרדכי ביטון, אינו נוכח דוד ביטן, נגד ולדימיר בליאק,

מירב בן ארי, אינה נוכחת רם בן ברק,

איתמר בן גביר, אינו נוכח יואב בן צור, אינו נוכח נפתלי בנט, אינו נוכח אלינה ברדץ' יאלוב, בעד קרן ברק, נגד ניר ברקת, אינו נוכח יאיר גולן, אינו נוכח מאי גולן, אינה נוכחת איתן גינזבורג, בעד יואב גלנט, נגד גילה גמליאל, נגד מאזן גנאים, בעד בנימין גנץ, אינו נוכח משה גפני, נגד סימון דוידסון,

אבי דיכטר,

גלית דיסטל אטבריאן, אינה נוכחת צבי האוזר, אינו נוכח צחי הנגבי, אינו נוכח שרן מרים השכל, בעד מיכל וולדיגר, אינה נוכחת רות וסרמן לנדה, בעד מכלוף מיקי זוהר, אינו נוכח אימאן ח'טיב יאסין, אינה נוכחת ווליד טאהא, אינו נוכח בועז טופורובסקי, בעד משה טור פז, בעד אחמד טיבי, אינו נוכח יוסף טייב,

אלון טל,

דסטה גדי יברקן, נגד מאיר יצחק הלוי,

אלי כהן, אינו נוכח מאיר כהן,

יום טוב חי כלפון, בעד עופר כסיף, אינו נוכח אופיר כץ,

חיים כץ, אינו נוכח ישראל כץ, אינו נוכח רון כץ, בעד יוראי להב הרצנו, אינו נוכח מיקי לוי,

אורלי לוי אבקסיס,

יריב לוין, נגד נעמה לזימי, בעד יעקב ליצמן, אינו נוכח גבי לסקי, בעד יאיר לפיד, בעד לימור מגן תלם, בעד אמילי חיה מואטי, אינה נוכחת פטין מולא, נגד טטיאנה מזרסקי, בעד מרב מיכאלי, בעד יוליה מלינובסקי, בעד מיכאל מלכיאלי,

נגד אורי מקלב,

אבתיסאם מראענה,

יעקב מרגי, אינו נוכח מופיד מרעי,

בנימין נתניהו, אינו נוכח יואב סגלוביץ'

יבגני סובה, בעד אופיר סופר, נגד אורית מלכה סטרוק, נגד עידית סילמן,

עלי סלאלחה, בעד בצלאל סמוטריץ' אינו נוכח אוסאמה סעדי, אינו נוכח מנסור עבאס, אינו נוכח איימן עודה, אינו נוכח חוה אתי עטייה, נגד

פינדרוס, נגד שירלי פינטו קדוש, אינה נוכחת מאיר פרוש, אינו נוכח יסמין פרידמן,

אביר קארה, אינו נוכח אלכס קושניר, בעד יואב קיש, נגד גלעד קריב,

שלמה קרעי,

מירי מרים רגב, נגד מיכל רוזין,

שמחה רוטמן, אינו נוכח יעל רון בן משה, בעד מוסי רז, בעד אפרת רייטן מרום, בעד ג'ידא רינאוי זועבי, בעד יפעת שאשא ביטון,

אלון שוסטר, אינו משתתף בהצבעה יובל שטייניץ, אינו נוכח קטי קטרין שטרית,

אלעזר שטרן,

יוסף שיין,

עמיחי שיקלי, אינו נוכח מיכל שיר סגמן, אינה נוכחת רם שפע, בעד נירה שפק, בעד עאידה תומא סלימאן, נגד גברתי, נא להקריא את שמות חברי הכנסת שוב. בבקשה. (קוראת בשמות חברי הכנסת) משה אבוטבול, נגד אמיר אוחנה, אינו נוכח ישראל אייכלר, אינו נוכח אוריאל בוסו,

חיים ביטון,

מיכאל מרדכי ביטון, אינו נוכח מירב בן ארי, אינה נוכחת איתמר בן גביר,

יואב בן צור, נגד נפתלי בנט, אינו נוכח ניר ברקת, אינו נוכח יאיר גולן, אינו נוכח מאי גולן, נגד בנימין גנץ, אינו נוכח גלית דיסטל אטבריאן, אינה נוכחת צבי האוזר, אינו נוכח צחי הנגבי, אינו נוכח מיכל וולדיגר,

מכלוף מיקי זוהר, אינו נוכח אימאן ח'טיב יאסין, אינה נוכחת ווליד טאהא, אינו נוכח אחמד טיבי, אינו נוכח אלי כהן, נגד עופר כסיף, אינו נוכח חיים כץ, אינו נוכח ישראל כץ,

אינו נוכח יעקב

אינו נוכח אמילי חיה מואטי,

אינו נוכח בנימין נתניהו, אינו נוכח בצלאל סמוטריץ' נגד אוסאמה סעדי, אינו משתתף בהצבעה מנסור עבאס, בעד

להלן תוצאות ההצבעה על הצעת חוק לפיקוח על ייצור הצמח ושיווקו (תיקון, חובת סימון ארץ הייצור של צמחים הנמכרים בתפזורת), התשפ"ב 2021, של חברת הכנסת יעל רון בן משה: בעד,

אני רוצה ברשותכם לספר סיפור על הגאון רבי יהודה צדקה, זכר צדיק וקדוש לברכה, שהיה ראש ישיבת פורת יוסף בירושלים. באתר "חכימא" מובא סיפור. כאשר הרב יצא פעם אחת מבית הקברות אחר מסע לוויה, הוא חיפש מקום לשטוף, ליטול בו את ידיו. ראה רבי יהודה בית כנסת קרוב, נכנס לתוך בית הכנסת ליטול את הידיים, וביקש תלמיד אחד לשאול אותו שאלה. הוא המתין לו מחוץ לבית הכנסת, הוא ראה שהרב מכניס את היד לכיס ומחפש כמה מטבעות כדי למסור לידי השמש, הגבאי של בית הכנסת. התלמיד לא הצליח להבין ולשמוע מה הם מדברים, אבל היה נראה שהשמש, הגבאי, אומר: לא צריך, זה בסדר, והרב מתעקש לתת לו את המטבעות. כשיצא הרב, שאל אותו התלמיד למה הגבאי, השמש, סירב לקבל את הכסף לצדקה. אמר לו הרב צדקה: לא נתתי לו כסף לצדקה, אלא מכיוון שלא התפללתי בבית הכנסת, ראיתי לנכון שלא להשתמש בכספי הציבור, ולשלם בעבור המים שבהם השתמשתי. במה מדובר, גברתי היושבת-ראש? בספל מים קטן שהוא השתמש בו. הוא השתמש מכספי הציבור והוא ראה חשיבות רבה לקחת חלק באותה עלות. אנחנו, כמדינה, מכירים בחשיבותם של בתי התפילה. גם בחוק של מתן פטורים מארנונה המחוקק הכיר ונתן פטור לבתי תפילה, למסגדים, לכנסיות ולבתי כנסת, פטור גורף מארנונה לבתי תפילה. זה קיים בחוק. יחד עם זאת, מים וחשמל, התעריפים גם מתייקרים בשל קיומם של תאגידי המים ובשל חובות גדולים שמצטברים לחברת החשמל. הצעת החוק מבקשת להבין את המשקולת הכבדה שישנה על מוסדות דת ועל בתי תפילה, ולהפחית את התעריף ב-50%, לתקופה של כחצי שנה. אנחנו גם מוכנים להתגמש על אורך התקופה, לפי הסכמות שנגיע, כמובן, בהמשך עם הממשלה. אני סבור, חבריי חברי הכנסת, שההצעה הזו טובה. היא מכירה גם במשקל הכבד שיש לתורמים ונדיבים בתרומות שלהם בתקופת הקורונה, והיא מבקשת לתת אמירה ערכית, שהמדינה לוקחת חלק ומשתתפת באותה עלות כבדה לאותם בתי תפילה. אני רוצה בהזדמנות הזו להודות לחברי חבר הכנסת ינון אזולאי על השותפות בקידום וניסוח הצעת החוק. הצעה חשובה, הצעה שבאמת רואה רב-תרבותיות, רואה כאן קהילות, רואה כאן את החשיבות ואת ערך הקהילה, ושמה אותו במרכז. אני מאוד מצפה ומקווה שיחד עם חברי הכנסת מהקואליציה והאופוזיציה נדע להתעלות על מחלוקות ולקדם את הצעת החוק הזו לטובת ולרווחת כלל המתפללים במדינת ישראל, יהודים וערבים כאחד,

מסורתיים וחילונים כאחד.

תודה רבה לחבר הכנסת משה ארבל. מוצמדת להצעת החוק הזו הצעת חוק המים (תיקון, הנחות לבתי תפילה), התשפ"א 2021, של חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן וקבוצת חברי הכנסת. בבקשה. כבוד היושבת-ראש, כנסת נכבדה, ב-2017 קיימתי סיור עם סגן שר הפנים הקודם, יואב בן צור, בעירי עכו, במסגד אל-ג'זאר. שם הכרתי מקרוב את המצוקה של אנשי הווקף, כאשר הם באים לשלם את החשבונות. התקציב שהם מקבלים כדי לנהל את המסגדים הוא כל כך קטן, כולל מסגד אל-ג'זאר, שהוא המסגד הכי גדול בארץ. הבנתי שבעצם לא מקבלים שום הנחה בשירותי המים ועבור המים. הגשתי אז את הצעת החוק הזו. אני שמחה לראות היום שחברי הכנסת ינון אזולאי ומשה ארבל, לא רק שהגישו הצעה זהה מבחינת הנחה במחירי המים אלא גם הוסיפו את העניין של מחירי החשמל. אני חושבת שהגיע הזמן להביא בחשבון שחלק מטקסי הדת, מלהתפלל בתוך כל מרחב תפילה, גם אצל יהודים בבתי כנסת וגם בכנסיות וגם במסגדים, זה להשתמש במים, אם זה נטילת ידיים ואם זה (אומרת בערבית: מי טהרה) ולקיים את המצווה של (אומרת בערבית: טהרה) כדי שהאדם יוכל להתפלל, חוץ מאשר לנקות את המקום ולהשתמש במים. במיוחד למשל במסגד אל-ג'זאר, איפה שבימי שישי מגיעים אלפים ונכנסים ומתפללים. הגיע הזמן שמדינה שנותנת הנחות במחירי המים לבתי מרחץ, למקוואות וגם לבתי חולים, שהם נותנים שירותים לציבור הרחב, גם תעשה את זה לבתי התפילה, ותיתן את אותה הנחה, שמסתכמת בעשרות אחוזים, במחירי המים לבתי תפילה, לכל דת, לכל עדה, כך שירד העול הזה מכתפי האנשים שמנהלים את בתי התפילה ויאפשר ליותר אנשים לקבל את השירות ולקיים את המצוות שלהם להתפלל בבתי התפילה. אני רק רוצה להוסיף משפט אחד. אני חושבת, למרות שהמדינה הפריטה את העניין של המים, והאחריות שלה על מתן השירות הזה, לחברות ולתאגידים, שבחוק הזה הממשלה תכריח את התאגידים לתת את ההנחה לכלל בתי התפילה בכל מקום. (אומרת בערבית: למסגדים, לכנסיות, לבתי כנסת של יהודים, מגיעות להם הנחות במחירי המים כדי שהאנשים יוכלו לקיים את תפילותיהם ואת המצוות המוטלות עליהם ולקיים את טקס הטהרה. יישר כוח.) תודה רבה, חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן.

במשולב השר רזבוזוב, בשם הממשלה. בבקשה. כבוד היושבת-ראש, חבריי חברי הכנסת, אני משיב במקום שרת האנרגיה. הצעת החוק האמורה מבקשת לתקן את חוק המים, התשי"ט 1959, ולהוסיף לרשימה הסגורה והמצומצמת של אתרים שבהם נקבע תעריף מים נמוך על פי החוק את בתי התפילה. בנוסף, ההצעה מבקשת לקבוע בחוק משק החשמל כי בית תפילה ייהנה מהנחה של 50% על תעריף החשמל הביתי. אני קורא לחבריי להתנגד להצעת החוק הזאת,

בסוף להקריא את זה? אז אני אמשיך.

אני אשאיר אותך במתח. אני קורא לחבריי להתנגד להצעת החוק הזאת, מהטעמים הבאים: חוק המים בנוסחו כיום מקנה לשלושה אתרים בלבד, זה מה שכתבת לו? חברים, בואו נקשיב לתשובת השר בבקשה. אפשרות לרכוש מים בתעריף נמוך: בתי מרחץ, בתי חולים ומקוואות. מדובר במקומות ספציפיים שבהם נעשה שימוש גבוה במים באופן מיוחד, הקשור במישרין לציוויים דתיים או שיקולים רפואיים וסניטריים. בתי תפילה אינם עונים לקריטריון זה, ואין הצדקה מקצועית להוזיל את תעריף המים בבתי תפילה. משק המים הוא משק סגור המבוסס, משק המים. משק המים הוא משק סגור המבוסס על עקרון העלות.

המים המשולמים על ידי צרכני המים מממנים את עלות הפקת המים, הולכתם וחלוקתם. דהיינו, כל הוזלה של תעריף המים לאוכלוסייה אחת, משמעותה העלאת התעריף ליתר האוכלוסייה.

משמעות הצעת החוק היא העלאת התעריף לאוכלוסיית צרכני המים. גם משק החשמל הוא משק סגור המבוסס על עקרון העלות, כך שכלל צרכני החשמל משלמים את עלות ייצור החשמל, הולכתו, חלוקתו ואספקתו. כל הנחה לסוג אוכלוסייה אחת, משמעותה העלאת התעריף ליתר האוכלוסייה. לפי הערכה ראשונית, העלות של הצעד לצרכני החשמל היא עשרות עד מאות מיליוני שקלים בשנה. בנוסף, הצעת החוק שבנדון עומדת בסתירה לעקרונות של קביעת כללים לחישוב עלות אספקת שירותי מים ותעריפים מבוססי עלות ריאלית על ידי גוף מקצועי המורכב מנציגי הממשלה ונציגי הציבור. אז שמעתם את התשובה. אני חושב שדווקא התשובה היא תשובה מספקת.

אנחנו עוד לא התהפכנו. אנחנו עוד לא, התהפכתם. כשאנחנו מתעדפים מקום מסוים ונותנים לו עלות, נותנים לו את ההנחה, ויש לו עלות פחותה, זה כנראה יבוא על חשבון אחרים. וזו בדיוק התשובה. לכך מתכוונת שרת האנרגיה. הרי אנחנו כולנו נלחמים עכשיו ביוקר המחיה ומרגישים שזה קשה. כל צעד כזה פשוט יוסיף לנו עוד עלות. הרי בסוף כולם ישלמו, כלל האוכלוסייה, כלל המגזרים וכולם. אז המצב לא פשוט.

היינו רוצים לתת הרבה הנחות להרבה אנשים, להרבה מגזרים. אבל לצערנו אי-אפשר.

בסוף זה כסף של הציבור, קופת המדינה. אגב, אני מאוד מכבד אנשים, תיקחו את זה אחר כך מהחד-פעמי, לבתי הכנסת, בסוף זה גם איזונים. אתם יודעים, אני מאוד מעריך אנשים שמתפללים, שומרי מצוות, הם עושים את זה בזמן שלהם, ובאמת מגיעות להם הרבה זכויות. אבל יש גם חובות. אי-אפשר בסוף לתעדף אוכלוסיות, ושהדבר הזה ייפול על כלל האוכלוסייה. יש עוד איזשהו ציטוט, אני דווקא התלבטתי אם להקריא אותו או לא להקריא, אבל הוא גרם לי לאיזושהי מחשבה.

בנג'מין פרנקלין. אבל, רגע, הטלפון לא פה. יואל, אני רוצה להגיד לך משהו. לדעתי האוכלוסייה הערבית הרי קשורה בעניין. לדעתי 70% מאזרחי מדינת ישראל הם אנשים מסורתיים,

גם אם הם ערבים, הם מאמינים באל אחד והם הולכים לבתי התפילה. אז לכן, אתם מיעוט של 20%. השתלטתם על המדינה. זה באורגינל, אתה יודע. הרי על זה אין מחלוקת. גם הערבים מתפללים במסגד.

דרך אגב, הם גם רוחצים את הרגליים, ידיים, הכול. אנחנו רק נוטלים ידיים. אני, דודי, לא יודע. אני, יש לי, 80% מאזרחי מדינת ישראל שם. אתם 20%, השתלטתם על הרוב. אני חושב שיש משהו במה שאתה אומר.

אני לא הייתי מגדיר את האנשים מסורתיים, אנשים מכבדים. מכבדים.

הולכים לבית הכנסת לפחות פעם בשנה. ביום כיפור.

אבל בסדר. גם אני הולך לבית כנסת ביום כיפור.

זה ליברמן, אלה שונאים בפנים,

יש אחוז מסוים,

אבל עדיין, אבל זה לא הציבור הכללי.

אני חושב שהרבה מחבריי הולכים לבית כנסת ביום כיפור, וזו אחלה מצווה.

יואל, אין לכם 20% זה כבוד. אני כל פעם, הוא, נתניה, כל הכבוד. אנחנו בסוף,

אפילו אתה הולך לבית הכנסת, גם אתה נוטל ידיים לפעמים. כל אחד מתייחס למסורת, ליהדות, בדרך שלו. בחוק הזה,

כמו שאמרנו, אנחנו לא יכולים לבוא ולהטיל מס. מה זה קשור לשר התיירות, לא הבנתי.

מה זה, זה הכי תיירות. אז אני אומר, בית הכנסת הגדול בנתניה. מה זה קשור? תגיד לו ששר התיירות קשור לזה שישאבו מים יותר מהכינרת,

אתה שר התיירות, יש תיירות בכינרת. אני אומר שבסוף אנחנו מכירים את,

זה יעזור למלונות, יש בתי כנסת בתוך המלונות. ישלמו קצת פחות. תן להם. תעזור להם. תקופה קשה, אנחנו בקורונה.

ביוקר המחיה במלונות אנחנו גם צריכים לטפל. אני לא חושב שהחוק הספציפי הזה, החוק הספציפי הזה לא באמת יעזור. וכמו שאמרתי, לכל אחד יש את ההסתכלות שלו. אבל בנושא הזה אני מאוד מסכים עם שרת האנרגיה. היא אומרת דברי טעם. אני חושב שרוב האוכלוסייה לא רוצה שעכשיו יתייקרו תעריפי חשמל, וגם ככה אנחנו רואים מה קורה בעולם, גם מסיבות גיאופוליטיות וכו'. אותו דבר גם בנושא המים. אנחנו לא רוצים להטיל על הציבור עוד מיסים, וזה סוג של מס בשביל אוכלוסייה כזו או אחרת. כמה שאנחנו מכבדים, ובסוף אי-אפשר לצבוע אותנו שאנחנו לא מכבדים, מכבדים. אנחנו עכשיו בשיא ההתדיינות על החוק המעניין הזה. כולם פה במתח מה יש לי פה בפתק. טוב. אז, חברים, אני לא אשאיר אתכם יותר במתח. בואו נשמע שהתהפכתם.

אני לא אשאיר אתכם יותר במתח. לבקשת חבר הכנסת מנסור עבאס וסיעת רע"מ, הסכימה שרת האנרגיה לקדם את הנושא במסגרת ממשלתית. יפה?

מה? לבקשת חבר הכנסת מנסור עבאס וסיעת רע"מ, הסכימה שרת האנרגיה לקדם את הנושא הזה במסגרת ממשלתית.

מה? אתם רוצים תוצאה או לא? אבל עכשיו אמרת, בואו נקשיב לדברי השר, בבקשה.

אז אני אומר שברגע שזה מובא בהצעת חוק, מה קרה? מנסור עבאס לחץ על הכפתור, אה, יואל? סליחה, חברים. ברגע שזה מובא בהצעת חוק ממשלתית, מנסור עבאס לחץ על הכפתור וירדו מים. ברגע שזה מובא בהצעת חוק ממשלתית,

חברים, אני מבקש להתנגד להצעת חוק פרטית זו. תודה רבה. תודה רבה. כל הכבוד לכם. השר רזבוזוב, השר רזבוזוב, הממשלה מבקשת שמית? כן.

אוקיי. אז חבר הכנסת ינון אזולאי ביקש להשיב. בבקשה. גברתי היושבת-ראש, כבוד השר, אחמד טיבי,

ישי כהן עכשיו צייץ את מה שאבידר אמר, שאחמד טיבי גאון, על מה שהיה פה עם כל העניין של הרבנות. רק שתדע שאנחנו סומכים עליך. אתה שליח נאמן אצלנו, אבל אל תעשה פדיחות. בינתיים אתה הולך בסדר. אבל לגופו של עניין, מנסור, מנסור עבאס, אני רק רוצה להגיד לכם, התנועה האסלאמית. מנסור עבאס, מנסור,

אני רק רוצה להגיד לכם דבר אחד. אנחנו פה עושים דבר שהוא משותף ליהודים ולערבים. בתי תפילה, מה ביקשנו? לחסוך להם עוד מעט מהצדקה שהם מקבלים.

אני יודע שהלב שלך יכול להיות עכשיו חם למען אותם אלה,

ומסתכלים עליך לפני שהם מגיעים לתפילה. אבל רק תראה באיזה ממשלה אתה יושב, של אטימות. את מי הם שלחו לנו להשיב? שר התיירות. אתם מבינים, אתם חושבים שבתי תפילה זה תיירות? איך תבינו בכלל מה זה תפילה? שמו אותך, שר התיירות, להסביר לנו מה זה בתי תפילה. תגיד לי, זה נראה לך נורמלי? באמת, אני לא מבין את הדבר הזה.

עובדים עליך. מאזן, עובדים עליך. באמת, אני לא מבין את הדבר הזה. אני לא מבין את הדבר הזה. נכון שנמצאים בתי תפילה גם בתיירות. אבל, של לענות לנו על מה?

הכנסת אמסלם, בבקשה. אבל זו האטימות של הממשלה הזו. ואני אומר לכם, רע"מ,

בואו איתנו, ביחד נעביר את החוק הזה. נעביר את החוק הזה.

חבר הכנסת פטין מולא, סבאח אל-ח'יר. חבר הכנסת פטין מולא, לאט-לאט. כן, בבקשה. מנסור עבאס,

ביקשנו שתעזרו לאותם בתי תפילה, לכולם. חברת הכנסת אימאן ח'טיב, אני מדבר אלייך בכבוד, ואני מבקש ממך באופן אישי, יעקב אשר,

תגיד לה שאני מדבר אליה,

תגיד לה. איתן, אתה מפריע לאימאן ח'טיב יאסין. אני מאוד מבקש מחברת הכנסת אימאן,

חבר הכנסת רם שפע, לאט-לאט.

את אישה דתייה, כמונו, גם. את יודעת מה ערכה של התפילה. תודה רבה, חבר הכנסת ינון אזולאי. אנחנו מבקשים ממך, תצביעי בעד, בעד החוק הזה למען בתי התפילה. חבר הכנסת רם שפע, לאט-לאט. תודה רבה, חבר הכנסת ינון אזולאי. ביקשה גם להשיב, חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן. בבקשה. סליחה, חברים, חברת הכנסת קטי שטרית, לאט-לאט. אני מדברת עם דוד. כן, אבל הטונים. הטונים. בעברית אומרים, בוקר טוב, אליהו. אני אומרת, בוקר טוב, מנסור. אני שמחה שאני משמשת תזכורת כדי שתזכרו שצריך לדרוש דרישה כזו בממשלה. אני מבקשת מכם היום להתעלות מעל האינטרסים הפוליטיים ולזכור שאלה בתי תפילה גם למוסלמים, גם לנוצרים וגם ליהודים, ומגיע להם לקבל הנחה. כבוד השר, הטעו אותך. אתם מנהלים את אל-ווקף אל-אסלאמי, שמתם את היד שלכם על נכסי הווקף האסלאמי. רק כמעט 20% מההכנסה שהמדינה מקבלת מנכסי אל-ווקף אל-אסלאמי אתם מקדישים לבתי התפילה ולמסגדים. תתביישו. אם הייתם משחררים את זה ונותנים לוועדות הווקפים, למוסלמים, לנהל את נכסיהם ולקבל את ההכנסה שלהם, הם לא היו צריכים את ההנחה שלכם. בכנסיות, אני מזכירה לך, המדינה לא משקיעה כלום, בכנסיות. המדינה רק דואגת לגזול את הנכסים של הכנסיות, ולקנות וגם לשים את היד. הגיע הזמן שתעשו את הדבר הנכון. אני קוראת לאימאן, אני קוראת לאבו מוחמד, מאזן גנאים, אני קוראת לכל מי שיש לו קצת רגש למה שאני מדברת עליו. עליכם להצביע על הנחת מים וגם חשמל לבתי התפילה. בעיקר גם כן למסגדים, ולכנסיות ולבתי כנסת. תתביישו. תשחררו אל-ווקף. אתם יודעים מה, בבקשה, תביאו הצעה ממשלתית לשחרר אל-ווקף אל-אסלאמי, ולהחזיר אותו לקהילה המוסלמית. תודה רבה, חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן. ובכן, אנחנו עוברים כעת להצבעה שמית על הצעת חוק הנחות בתעריפי מים וחשמל לבתי תפילה (תיקוני חקיקה) (הוראת שעה), התשפ"א 2021, של חברי הכנסת משה ארבל וינון אזולאי. מוצמדת אליהם אותה הצעה של חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן וקבוצת חברי הכנסת. הצבעה שמית, בבקשה. נא לשבת במקומות. בבקשה. (קוראת בשמות חברי הכנסת) משה אבוטבול, בעד סמי אבו שחאדה, בעד אלי אבידר,

יולי יואל אדלשטיין,

אמיר אוחנה, אינו נוכח ניר אורבך, אינו נוכח ינון אזולאי,

ישראל אייכלר, אינו נוכח דוד אמסלם,

אופיר אקוניס, בעד משה ארבל, בעד יעקב אשר, בעד זאב בנימין בגין,

אוריאל בוסו, בעד ענבר בזק,

חיים ביטון,

מיכאל מרדכי ביטון, אינו נוכח דוד ביטן, בעד ולדימיר בליאק,

מירב בן ארי, אינה נוכחת רם בן ברק, אינו נוכח איתמר בן גביר, בעד יואב בן צור,

נפתלי בנט, אינו נוכח אלינה ברדץ' יאלוב,

קרן ברק, בעד ניר ברקת, אינו נוכח יאיר גולן, אינו נוכח מאי גולן, בעד איתן גינזבורג, נגד יואב גלנט, בעד גילה גמליאל, בעד מאזן גנאים, אינו נוכח בנימין גנץ, אינו נוכח משה גפני,

סימון דוידסון, נגד אבי דיכטר,

גלית דיסטל אטבריאן, בעד צבי האוזר, אינו נוכח צחי הנגבי, אינו נוכח שרן מרים השכל,

מיכל וולדיגר, בעד רות וסרמן לנדה,

מכלוף מיקי זוהר, אינו נוכח אימאן ח'טיב יאסין, בעד ווליד טאהא, אינו נוכח בועז טופורובסקי,

משה טור פז,

אחמד טיבי,

טייב,

אלון טל,

דסטה גדי יברקן, בעד מאיר יצחק הלוי, נגד אלי כהן, בעד מאיר כהן, נגד יום טוב חי כלפון, אינו נוכח עופר כסיף,

אופיר כץ, בעד חיים כץ, אינו נוכח ישראל כץ, בעד רון כץ,

יוראי להב הרצנו, אינו נוכח מיקי לוי, אינו נוכח אורלי לוי אבקסיס, בעד יריב לוין,

נעמה לזימי, נגד יעקב ליצמן, אינו נוכח גבי לסקי,

יאיר לפיד, נגד לימור מגן תלם,

אמילי חיה מואטי, נגד פטין מולא, בעד טטיאנה מזרסקי, נגד מרב מיכאלי, אינה נוכחת יוליה מלינובסקי,

מיכאל מלכיאלי, בעד אבי מעוז, בעד אורי מקלב,

אבתיסאם מראענה,

יעקב מרגי, אינו נוכח מופיד מרעי,

בנימין נתניהו, אינו נוכח יואב סגלוביץ'

יבגני סובה,

אופיר סופר, בעד אורית מלכה סטרוק, בעד עידית סילמן, אינה נוכחת עלי סלאלחה, נגד בצלאל סמוטריץ' בעד אוסאמה סעדי, בעד מנסור עבאס, נגד איימן עודה, בעד חוה אתי עטייה,

בעד שירלי פינטו קדוש, אינה נוכחת מאיר פרוש, בעד יסמין פרידמן, נגד אביר קארה,

נגד יואב קיש, בעד גלעד קריב, נגד שלמה קרעי, אינו נוכח מירי

מיכל רוזין, נגד שמחה רוטמן, בעד יעל רון בן משה,

מוסי רז, נגד אפרת רייטן מרום, נגד ג'ידא רינאוי זועבי, נגד יפעת שאשא ביטון, נגד אלון שוסטר, אינו נוכח יובל שטייניץ, בעד קטי קטרין שטרית, בעד אלעזר שטרן,

יוסף שיין,

שיקלי, אינו נוכח מיכל שיר סגמן,

רם שפע, נגד נירה שפק,

עאידה תומא סלימאן,

גברתי, נא להקריא את שמות חברי הכנסת שוב, בבקשה. (קוראת בשמות חברי הכנסת) אמיר אוחנה, אינו נוכח ניר אורבך,

אייכלר, אינו נוכח מיכאל מרדכי ביטון, אינו נוכח מירב בן ארי, אינה נוכחת רם בן ברק, אינו נוכח נפתלי בנט,

צועק? סליחה, סליחה, אני לא צריכה צעקות באולם. בבקשה. מי צועק? הוא לא רצוי פה. למה לסגור את המים?

מי צועק? סליחה. חברי הכנסת, בבקשה, בלי צעקות.

המים. בבקשה בלי צעקות. תמשיכי. (קוראת בשמות חברי הכנסת) יאיר גולן, אינו נוכח

גנאים, נגד בנימין גנץ, אינו נוכח צבי האוזר, אינו נוכח צחי הנגבי, אינו נוכח מכלוף מיקי זוהר, אינו נוכח ווליד טאהא, אינו נוכח יום טוב חי כלפון, אינו נוכח חיים כץ, אינו נוכח יוראי להב הרצנו, אינו נוכח מיקי לוי, נגד יעקב ליצמן, אינו נוכח מרב מיכאלי, נגד יעקב מרגי, אינו נוכח בנימין נתניהו, אינו נוכח עידית סילמן, נגד שירלי פינטו קדוש, אינה נוכחת שלמה קרעי, בעד אלון שוסטר, אינו נוכח עמיחי שיקלי, אינו נוכח האם מבין חברי הכנסת שנמצאים באולם יש מי שטרם הצביעו וירצו להצביע? אם כן, תמה ההצבעה. ובכן, להלן תוצאות ההצבעה על הצעת חוק הנחות בתעריפי מים וחשמל לבתי התפילה (תיקוני חקיקה) (הוראת שעה), התשפ"א 2021, של חברי הכנסת משה ארבל וינון אזולאי:

50. נגד, 49. אם כן, החוק מתקבל. לא, לא, לא, סליחה, סליחה, סליחה. בבקשה. בבקשה. לא להפוך את זה לקרקס. ובכן, החוק מתקבל ועובר לוועדת הכלכלה. ולכן אנחנו מעבירים את זה לוועדת הכנסת, ששם יוחלט לאן החוק עובר. סליחה.

בבקשה, אני מבקשת שקט באולם. כעת אנחנו עוברים להצבעה. חבר הכנסת טיבי. חבר הכנסת, מי צועק שם? חבר הכנסת, למה אתה צועק? לא לצעוק. כעת אנחנו עוברים להצבעה אלקטרונית. ובכן, אנחנו עוברים כעת להצבעה אלקטרונית. סליחה. סליחה. סליחה. שמית. שמית. אנחנו פה, הם לא פה. אלקטרונית, אין שמית.

אני מבקשת שקט באולם. אני מבקשת שקט באולם, בבקשה. לפני שאנחנו הולכים להצבעה, ובכן, אנחנו הולכים כעת להצבעה אלקטרונית על הצעת חוק המים (תיקון, הנחות לבתי תפילה), התשפ"א

של חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן וקבוצת חברי הכנסת. הצבעה אלקטרונית, בבקשה. שבו, בבקשה, במקומותיכם. שבו, בבקשה, אנחנו מתחילים. הצבעה אלקטרונית, בבקשה. הצבעה. ההצעה להעביר את הצעת חוק המים (תיקון,

התשפ"א 2021, לוועדה שתקבע ועדת הכנסת נתקבלה. סליחה. סליחה. סליחה. לא, לא, לא,

בבקשה, לא למחוא כפיים. לא להפוך את זה לקרקס. ובכן, להלן התוצאות: הצעת חוק המים (תיקון, הנחות לבתי תפילה), התשפ"א 2021, של חברת הכנסת, אוה. משנכנס אדר, חברים מהאופוזיציה, אני אוציא אתכם החוצה. חברת הכנסת דיסטל. חברת הכנסת דיסטל, קריאה ראשונה. חברת הכנסת גולן, קריאה ראשונה. חברת הכנסת דיסטל, קריאה שנייה. חברת הכנסת דיסטל, קריאה שלישית, החוצה. חבר הכנסת קרעי, קריאה ראשונה. חבר הכנסת קרעי, קריאה שנייה. חבר הכנסת קרעי, החוצה. החוצה. החוצה. חברת הכנסת דיסטל, החוצה. הבנתי אותך.

מי שרוצה לעזוב, חברת הכנסת דיסטל, החוצה. שמעתי. חבר הכנסת קרעי, החוצה. חברת הכנסת גולן, החוצה. (חברת הכנסת גלית דיסטל אטבריאן יוצאת מאולם המליאה.)

סדרנים, נא להושיב את חברי הכנסת, תודה. חוץ מלעמוד על השולחנות ולרקוד, הכול עשיתם. ממש בושה.

חברת הכנסת גולן, החוצה.

(חברת הכנסת מאי גולן יוצאת מאולם המליאה.) תן לנו לשמוח קצת. חבר הכנסת אזולאי, תודה, אני מסתדר. הצעת חוק המים (תיקון, הנחות לבתי תפילה) עוברת לוועדת הפנים, ההצעה עוברת לוועדת הכנסת כדי לקבוע לאיזו ועדה היא תועבר. תודה רבה. חברי הכנסת, נא לשבת. בבקשה לשבת.

נא להושיב את חברי הכנסת. מי שרוצה ללכת מוזמן ללכת. תודה. חבר הכנסת פרוש, תודה לך. חבר הכנסת פינדרוס, תתפוס את מקומך, תודה. חבר הכנסת בן גביר, אם אתה נשאר במליאה, תתפוס את מקומך, בבקשה. תודה. בבקשה, לשבת. חבר הכנסת בן גביר, שב, בבקשה.

חברת הכנסת גולן. יצאה, יופי. תודה רבה. אנחנו עוברים להצעת חוק צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (תיקון, איסור ביצוע פעולות השחתה וריסון בבהמות), התשפ"ב 2022, של חברת הכנסת יסמין פרידמן, בבקשה. ישיב בשם שר החקלאות ופיתוח הכפר שר התיירות יואל רזבוזוב. הצעת חוק איסור השחתה בבהמות תביא סוף לאחת הפרקטיקות האכזריות בתעשיית הבשר, האכזרית גם ככה. דמיונם של בני האדם בכל מה שקשור לניצול בעלי חיים אינו יודע גבולות. כדי למקסם את הרווחים הפכנו להיות השטן של בעלי החיים במשקים. הצעת החוק תאסור לקטום זנבות, לעקור ניבים ולסרס בהמות ללא הרדמה. אני רוצה להודות לכל העמותות והפעילים שמדי יום מזכירים לכולנו: לא שוכחים את המוסריות בדרך לצלחת, לד"ר ליאת מורגן, על מחקר מעמיק ומקצועי בתחום, ולשר החקלאות, על שיתוף הפעולה. אין לי ספק שההיסטוריה, אני מבקש שקט. בבקשה, שקט. אני פשוט אוציא אנשים החוצה. בתאי הקואליציה, בבקשה, שקט. אין לי ספק שההיסטוריה תשפוט אותנו בחומרה רבה, לא בעתיד הרחוק אלא ממש בקרוב, על מה שאנחנו מעוללים לבעלי החיים. אני מבקשת מכם לבחור היום בצד הנכון של ההיסטוריה ולהצביע בעד ההצעה, להצביע בעד חמלה. תודה רבה. שר התיירות, בבקשה, ישיב בשם הממשלה. חברי הכנסת אורבך ואזולאי. אני מבקש שקט במליאה. חברת הכנסת שפק, זה מאוד מפריע. אני מבקש, בתא של יש עתיד,

מספיק עם זה, אתם מפריעים לי.

כבוד היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, אני עונה בשם שר החקלאות עודד פורר. התקדמות החקיקה המודרנית בישראל ובעולם שמה דגש על רווחת בעלי החיים ומשנה גם את התפיסה של גידול בעלי חיים למטרות חקלאיות. מאז כניסת שר החקלאות לתפקיד החלנו תהליך בחינה יסודי ומקיף על כלל תנאי הגידול והטיפול בבעלי החיים. החודש הכריז שר החקלאות על החלת תקנות לולים ללא כלובים, המהווה תפנית היסטורית וחשובה בתפיסת משרד החקלאות ותוביל לכך כי ישראל תהיה בין המדינות הראשונות בעולם, תוך כמה שנים, שבהן 100% מהלולים יהיו לולי מעוף או חופש. בחודשים האחרונים בחן השר נושאים רבים הקשורים ליבוא מקנה, טיפול באוכלוסיית הכלבים המשוטטים וחתולי רחוב. בכוונתו להמשיך, עצור, שנייה. חברת הכנסת דיסטל, חברת הכנסת דיסטל, בבקשה, תצאי החוצה. תודה. בבקשה להמשיך. רק שהיושב-ראש לא ירביץ לי, אני אמשיך.

החודש הכריז שר החקלאות על החלת תקנות לולים ללא כלובים, המהווה תפנית היסטורית וחשובה בתפיסת משרד החקלאות. זה יוביל לכך שישראל תהיה בין המדינות הראשונות בעולם, תוך כמה שנים, שבהן 100% מהלולים יהיו לולי מעוף או חופש. אמירה מאוד מאוד חשובה. בחודשים האחרונים בחן השר, נטע, אני שומע אותך עד כאן. נטע, אני שומע אותך עד כאן. מספיק. בחודשים האחרונים בחן השר נושאים רבים הקשורים ליבוא מקנה, טיפול באוכלוסיית הכלבים המשוטטים וחתולי רחוב. בכוונתו להמשיך בתהליכי בחינה מעמיקים. בימים אלו משרד החקלאות מבצע הליך RIA, שהוא תהליך בחינת רגולציה בנושא החזקת בהמות לצרכים חקלאיים, והוא יתפרסם בקרוב. אנחנו נחכה לפרסום

עם סיומו משרד החקלאות יביא לתיקון תקנות צער בעלי חיים. הצעת חוק זו של חברת הכנסת יסמין פרידמן נועדה להוסיף על התקנות ולהסדיר מעשית גידול בהמות באמצעות חקיקה ראשית. שר החקלאות לא שואף להתאים את ישראל לסטנדרט האירופי בכל הקשור לרווחת בעלי החיים, אלא שר החקלאות מתכוון להוביל אותו. גם אמירה חשובה. בהמשך להחלטת ועדת השרים לענייני חקיקה הוסכם כי המשך החקיקה של החוק החשוב הזה מותנה בתיאום עם משרד החקלאות. ככל שיביא משרד החקלאות תקנות המסדירות את הנושא לא תקודם החקיקה. אז, חברים, החוק יחזור לוועדת שרים לענייני חקיקה לפני קריאה ראשונה, ובהמשך לכך אבקש מהכנסת לתמוך בהצעה.

תודה רבה. מתנגדים להצעת החוק. חבר הכנסת גפני? חבר הכנסת גפני, בבקשה.

חברי הכנסת, הייתה מסורת בכנסת בינינו לבין נציגי הציבור הערבי שאנחנו לא פוגעים

היום קרה משהו שאני מקווה שהתגברנו עליו. מה שקרה זה שהלכו בנושא שנוגע אלינו באופן מוחלט, בנושא הזה של פגיעה ברבנות הראשית היהודית, והייתה תמיכה של נציגים ערבים מרע"מ. זה היה בניגוד למסורת שיש במהלך הדברים שלנו. ואני רוצה לשבח את הרשימה המשותפת ואת חבר הכנסת אחמד טיבי, שגם מקצועית, הוא ישב על העניין הזה אצל יושב-ראש הכנסת עם היועצת המשפטית של הכנסת והוציא את האמת לאור. אנחנו ראינו את זה שחבר הכנסת ניר אורבך לא רצה להצביע. הוא לא רצה את החוק, אני לא רוצה לתת לו כינויים. ובסופו של דבר, אחמד טיבי והרשימה המשותפת הצילו את המסורת שיש כאן. אנחנו לא פוגעים בציפור הנפש של הציבור הערבי והציבור הערבי לא פוגע בציפור הנפש שלנו. מה שקרה, היות שאני מאמין שהכול סייעתא דשמיא, אז החוק הרע ההוא לא עבר, ואחרי זה כן עברו שני חוקים:

של חברי כנסת יהודים, ואחד של חברי כנסת ערבים, של עאידה תומא סלימאן, ושל משה ארבל וינון אזולאי, לממן את העניין הזה של בתי תפילה, שמדינת ישראל צריכה לממן את זה. ואני מודה לקדוש ברוך הוא שהמסורת של שיתוף הפעולה, משפט לסיום. אחמד טיבי, שיתוף הפעולה בציפור הנפש של העם הערבי ושל העם היהודי, הצלנו את זה אחרי זה בשיתוף הפעולה. אתם לא שמתם לב, כשעבר החוק של עאידה תומא סלימאן, הם רקדו "משנכנס אדר מרבין בשמחה". תודה רבה. תודה רבה, חבר הכנסת גפני. חברת הכנסת מירי רגב ביקשה להתנגד, איננה. בבקשה לשבת. אנחנו עוברים להצבעה. חברי הכנסת, נא לשבת. חברי הכנסת, נא לשבת. בבקשה לשבת. אנחנו עוברים להצבעה. הצבעה. ההצעה להעביר את הצעת חוק צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (תיקון, איסור ביצוע פעולות השחתה וריסון בבהמות),

לוועדה שתקבע ועדת הכנסת נתקבלה.

ותועבר לוועדת החינוך.

היא תועבר לוועדת הכנסת כדי לתעל אותה לוועדה המתאימה.

מס' 7, הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון, דמי אבטלה למתמחים),

אחרות, אדוני היושב-ראש, זכאים לדמי אבטלה. סטודנטים אחרים שמסיימים נושאים אחרים, כמו סיעוד וכו', ברגע שהם מסיימים את תקופת ההתמחות

לבחינה כדי להיכנס לשוק העבודה. הרי מה העניין? אנחנו מדברים על מתמחים. הם סיימו תקופת התמחות. יש להם בחינה, הם רוצים להיכנס לשוק העבודה. זה אומר שהם רוצים לתרום לשוק העבודה הרבה יותר מס. אז למה באמת מתעללים באנשים האלה? אין איזושהי סיבה. פשוט הייתה טעות. היה שינוי בחוק הביטוח הלאומי ב-2009, ואת הטעות הזו צריך לתקן. ההגדרה של המתמחים כדורשי עבודה היא בעייתית. מה זאת אומרת, הרי ברור שהאנשים האלה הם דורשי עבודה. הם הרי הולכים לעשות את הבחינה כי הם דורשי עבודה, רק שהם רוצים לעבוד בתחום שבו הם התמחו. הטיעון הזה שהם כאילו לא דורשי עבודה הוא מאוד בעייתי בעיניי. יש בו משהו שהוא בעייתי אפילו מוסרית. חלק גדול מהם מפרנסים משפחות, וכמו שאמרתי גם חלק גדול מהם בא ממשפחות מוחלשות. אדוני היושב-ראש, חוקים דומים הוגשו מחברות וחברי כנסת שונים, גם בכנסת הנוכחית, גם בכנסות שעברו. גם מהאופוזיציה וגם מהקואליציה. יש הכרה בבעיה, והחוק הזה בא לפתור את הבעיה.

גם לשכת עורכי הדין תומכת בכל הכוח בחוק הזה, וגם כל מי שמכיר את הבעיה מבין שיש לנו פתרון. בסך הכול צריך לעזור להם לקבל את דמי האבטלה שמגיעים להם כדי שהם יוכלו לסיים את הבחינות שלהם ולהיכנס לשוק העבודה.

אדוני היושב-ראש. תודה רבה, חבר הכנסת סמי אבו שחאדה. תשובת השר, שר התיירות במקום שר העבודה והרווחה. כבוד היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, אני מתכבד להקריא לכם את תשובת שר הרווחה והשירותים החברתיים. בפרק ז' לחוק הביטוח הלאומי נקבע כי מבוטח שהוא מובטל יהיה זכאי לדמי אבטלה בכפוף לתנאים המפורטים בחוק. תשלום דמי אבטלה מהווה רשת ביטחון סוציאלית בתקופת הזמן שמבוטח הוא מובטל ואינו עובד, בתקופה שבה הוא מחפש עבודה חדשה. בשנת 2009, בתיקון 114 לחוק הביטוח הלאומי, נקבע כי אדם שנבחן בבחינה לפי חוק לשכת עורכי הדין או שנבחן בבחינה בחשבונאות לפי חוק רואי החשבון, לא יראו אותו כמובטל בחודשיים הקודמים לבחינה, ולכן הוא אינו זכאי לדמי אבטלה בתקופה זו. התיקון לחוק נבע מתוך הבנה שנבחנים בבחינות אלו אינם מחפשים עבודה במהלך תקופה זו אלא מתכוננים לבחינה, למרות שהם נרשמים כדורשי עבודה בשירות התעסוקה. הצעת החוק שבנדון מציעה לבטל את ההוראה המגבילה את זכאותם לדמי אבטלה של נבחנים בבחינות במשפטים ובחשבונאות הלומדים למבחני הלשכות האמורות, וכך הם יהיו זכאים לדמי אבטלה. חברות וחברי הכנסת, התכלית העומדת בבסיס פרק ביטוח אבטלה שבחוק הביטוח הלאומי הינה סיוע ביצירת גשר בין שתי תקופות עבודה, גשר שנועד לשמש לחיפוש מקום עבודה חדש, וספק אם היא מתקיימת לגבי מי שאינו מחפש עבודה אלא מקדיש עיקר זמנו להכנה לבחינות מקצועיות כאלה ואחרות. אני אסיים. סמי, אתה יכול לעלות אחריו, אני אאפשר לך, ליאנכ מוחתרם. כפי שציינתי קודם, במסגרת חוק ההסדרים לשנים 2010-2009 תוקן חוק הביטוח הלאומי ונקבע כי לא ישולמו דמי אבטלה למתמחה במשפטים ובראיית חשבון בעד החודשיים הסמוכים למבחני ההסמכה, חודשיים המוקדשים, ככלל, ללימוד לבחינה. התיקון האמור איזן בין התכלית שבפרק אבטלה בחוק הביטוח הלאומי ובין הרצון להגביל את הפגיעה בציבור המבוטחים בכך שזכותם של מתמחים לדמי אבטלה לא נשללה לחלוטין אלא רק נדחתה בחודשיים, באופן שאינו חוסם את מי מהם למצות את מלוא זכותם לדמי אבטלה מייד לאחר הבחינה או אף לפניה, אם סיימו את התמחותם במועד מוקדם יותר, המותיר תקופה ארוכה מחודשיים בין מועד סיום ההתמחות ובין הבחינה. בנוסף, עלותה של הצעה זו אינה מבוטלת ועומדת על מעל ל-50 מיליון ש"ח, זה הרבה. בעלות זו ניתן לסייע ולעזור במטרות חשובות לאלה שזקוקים לכך יותר מכול.

כן, אבקש מחברי הכנסת להצביע נגד הצעת החוק הנדונה. תודה רבה. נטע? אז אני אסביר לכם עוד על הצעת החוק הזאת. יש לו שש דקות ו-54 שניות, האם הוא צריך לנצל אותן? תודה רבה.

בשש דקות ו-45 שניות אפשר לספר לכם הרבה דברים. בסופו של דבר יש פה הצעות חוק שיש בהן היגיון. באמת, כל חבר כנסת, ואני, בתקופה שלי גם בקואליציה וגם באופוזיציה התעמקתי בנושאים, ובאמת זה נראה נושא קטן אבל יש לו מהות ויש לו ציבור של אנשים שמצפים לפתרון. אבל חלק מהאופוזיציה היו בממשלה ויודעים שבסוף לממשלה יש אחריות על הכסף הציבורי. קל לתמוך בכל הצעת חוק שיש לה עלות תקציבית, אבל המטרה של שרי הממשלה זה באמת גם לאזן ולהגן על הקופה הציבורית. כמו ששר הרווחה אומר כאן, 50 מיליון ש"ח, יש עוד הרבה אוכלוסיות שזקוקות ממש לכסף הזה, אפשר לעשות בכסף הזה עוד דברים חשובים. וישנם כבר פתרונות שהוצעו לפני כן בחוק הביטוח הלאומי, דמי אבטלה והכול. אומנם, חבר הכנסת סמי שחאדה, זה חוק עם המון המון פרטים, עם המון המון ניואנסים, באמת צריך להתעמק, אבל בסוף תשובתו של השר, שר הרווחה, אני חושב שהיא תשובה מספקת. 50 מיליון שקלים זה הרבה הרבה כסף.

ראש הממשלה נמצא כאן, אני רוצה לעדכן אותך שמפתיחת השמיים ב-1 במרץ, שקבענו בדיון האחרון בינינו, יש פה הרבה רעש. רבותיי, הדובר אינו מצליח להסביר את עמדתו. אני מבקש שתמשיך, כבוד השר. אל תתווכח עם אורלי לוי, תמשיך. את מפריעה לו. רגע, אני כבר מנצל את ההזדמנות הזאת. יש חוק של חברת הכנסת אורלי לוי אבקסיס וחברת הכנסת קרן ברק, והן הגיעו להסכמה עם שר הרווחה.

מסירות את החוק מסדר-היום, ואחרי הפגרה בהסכמה יביאו אותו. אותו חוק? בהסכמה בטרומית, כן. כן, ואנחנו עובדים עם הממשלה. סליחה, אף אחד לא יודע על מה אתם מדברים כי הוא לא הסביר. זו אותה הצעה? אותה הצעה?

אוקיי, אז תגיד שזו אותה הצעה. אתם מוצמדים לסמי? לא, לא, זה לא קשור לחוק של סמי. לגבי החוק של סמי אני אבקש, אתם בלבלתם את חברי הכנסת. מה אתם נכנסים לדברים שלו באמצע הנאום לגבי חבר הכנסת סמי אבו שחאדה? מה זה הדבר הזה? חשבתי שהוא סיים. תמשיך,

ובסוף אני אתן לך לתת הודעה בנושא הצעה אחרת. תודה, אדוני היושב-ראש. בנושא של החוק הזה, אבקש מחברי הכנסת להצביע נגד הצעת החוק הנדונה. זה דבר אחד. הודעה נוספת: הצעת החוק של חברת הכנסת אורלי לוי אבקסיס וחברת הכנסת קרן ברק, הן הגיעו להסכמה עם שר הרווחה, הן מסירות את הצעת החוק שלהן מסדר-היום ומייד אחרי הפגרה מעבירים אותו בטרומית, בהסכמה עם הממשלה, עם שר הרווחה. סגור? יופי, לפרוטוקול. אז תודה רבה. ולחוק, תודה רבה. אין ספק שמדובר בתופעה מעניינת, הוא אמר כבר שלוש פעמים תודה רבה. שלוש פעמים אמר. אני מנומס. זה לא הצבעה, לכן הוא יכול להמשיך. הצעת החוק של אורלי לוי וקרן ברק צריכה לעבור בוועדת השרים לחקיקה. ההסכמה הייתה שאחרי הפגרה זה עובר בטרומית, בהסכמת הממשלה. בהסכמת ממשלה, אבל זה ועדת שרים לחקיקה. בסדר, זה טכני, אבל זה בהסכמת ממשלה. זה טכני, אבל ציינו את הנושא הזה.

אנחנו מקצרים לכם את סדר-היום. תודה רבה. תודה רבה.

אני מודה לשר. חבר הכנסת סמי אבו שחאדה, האם אתה מעוניין לעלות? בבקשה. תודה, כבוד שר התיירות. כבוד היושב-ראש, חברות וחברי הכנסת, אדוני השר, לפעמים כשיש תשובה כל כך בעייתית מטעם הממשלה לחוק שהוא כל כך צודק, עדיף לצאת ולהגיד: אין לנו תשובה טובה. למה לצאת ולנסות לדבר על דברים אחרים, לנסות לעשות כל מיני שמיניות באוויר כדי להסביר למה חוק טוב הוא לא טוב? יש פה אפליה, אדוני היושב-ראש. יש כל מיני מתמחים בארץ. כל המתמחים זכאים לדמי אבטלה. יש מתמחים במשפטים ובחשבונאות שלא זכאים לאותם התנאים. יש פה אפליה, יש פה בעיה, צריך לפתור אותה.

זה שעם הכסף אפשר לעשות דברים אחרים זה לא פופוליזם זול, זה פופוליזם שלא מכבד את האינטליגנציה אפילו. כששר יוצא ואומר לי שעם הכסף אפשר לעשות דברים אחרים, זאת תשובה? לפחות תכבדו את עצמכם. תגידו: יש הצעה טובה, אין לנו מה להגיד. אבל אם ההצעה היא טובה, ויש פה אפליה, ואפשר לתקן אותה וצריך לתקן אותה, ויש גם חלקים בקואליציה שהציגו בדיוק את אותו חוק, עדיין לא הציגו אותו, אבל יש להם את אותו חוק, ויש גם שרים בממשלה שיש להם את אותו חוק, למה לצאת נגדו? למה לפגוע באנשים? אני חושב שאפשר להעביר את החוק הזה בקריאה טרומית. עכשיו, לגבי הפרטים, אפשר לדון. נעביר את זה בטרומית, נעשה את הדיון איפה שאתם רוצים, איך שאתם רוצים. נביא את זה בהסכמה, אין בעיה. את זה אני יכול להבין. זאת תשובה שאני כן יכול לקבל. אני מבקש מכם לשקול שוב. אני חושב שזאת הצעה ראויה, שצריך לתמוך בה, ושאפשר להגיע להסכמות. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. אני מודה לך, חבר הכנסת סמי אבו שחאדה. אנחנו, רבותיי, עוברים להצבעה. נא לשבת. ההצעה להעביר את הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון, דמי אבטלה למתמחים), התשפ"ב 2021, לוועדת העבודה והרווחה נתקבלה. בעד, 16, נגד, 12, ההצעה עברה. ההצעה, אחרי שעברה בטרומית תעבור, חבר הכנסת

זה בטעות, זה בטעות. היא מבוטלת. אנחנו עכשיו עם השר. עוד מעט ניתן לו עשר דקות. בבקשה, עשר דקות. עכשיו השר מדבר. תודה, כבוד היושב-ראש. חבריי חברי הכנסת, דברי תשובה להצעת חוק שלילת תקצוב מוסדות חינוך המפלים תלמידים ברישום אליהם (תיקוני חקיקה), התשפ"ב 2022, של חבר הכנסת יום טוב חי כלפון ואחרים, שהוצמדה לה הצעת חוק חינוך ממלכתי (תיקון, שלילת השתתפות בתקציב עקב אפליה), התשפ"א 2021, של חברת הכנסת נעמה לזימי. הצעת החוק נדונה בוועדת השרים לענייני חקיקה בישיבתה מיום 13 בפברואר 2022. החלטת ועדת השרים הייתה לתמוך בקריאה הטרומית בלבד וכפוף להתניות. אם הצעת החוק תקודם מעבר לקריאה הטרומית, המשך הליכי החקיקה יקודמו בהסכמת משרד החינוך ומשרד המשפטים, והיא תחזור לדיון בוועדת השרים לענייני חקיקה לפני קריאה ראשונה. כיוון שהצעת החוק כוללת תיקונים שחלקם קיימים בחוק הפיקוח על בתי הספר, הוצע על ידי משרד החינוך נוסח אחר לקראת הדיון בוועדה. חברי הכנסת המציעים יבואו למו"מ עם שרת החינוך. אז יש כאן תשובה, שאני מבין שיש נכונות של, שב, אני אגיד לך מתי אתה יכול. בבקשה, אדוני השר, אתה יכול להמשיך. אז כפי ששמעתם, ישנה נכונות להעביר כאן את החוק, אבל בהתניות מסוימות ומו"מ עם שרת החינוך, שהיא תכניס את הדגשים שלה, ואז החוק יעבור כפי שהתכוונו המחוקקים. והיום, מה התאריך היום, 2 במרץ? אז אני רוצה לעדכן אתכם קצת בנושא התיירות. היום 2 במרץ. אז אתמול, לאחר הסכמות עם משרד הבריאות, הסרנו

המכשולים לכניסת תיירים לישראל. אני יכול להגיד לכם שבאמת, בהסכמת ראש הממשלה ושר הבריאות הלכנו למתווה הכי פשוט והכי נכון לתיירות ולתיירים ולאזרחי ישראל. האירוע הזה הוא ניהול סיכונים. התעשייה סבלה מאוד במשך שנתיים, ובאמת כך גם התשתית של מארגני התיירות וגם של מורי הדרך, גם של מלונאים שעובדים על התיירות הנכנסת. ואתמול, באמת לפני שבוע הודענו את הבשורה, וכבר היום דיברתי עם התעשייה, ויש ביקוש אדיר למדינת ישראל. יש המון הזמנות, המון קבוצות, וזה אירוע שמעודד. בסופו של דבר, זאת כלכלה, זה כסף שנכנס למשק, כסף זר שנכנס למשק. זה מחזיר לאנשים את הפרנסה. אנשים סבלו באמת במשך שנתיים. אנחנו, כמשרד, כמדינה, ניסינו לתמוך כמה שיכולנו, ובאמת רוב התעשייה שרדה את האירוע. הגיע הזמן שהתיירים יחזרו בהמוניהם ושהמצב יחזור לשפיות, לקדמותו. בסופו של דבר, אני לא יודע אם אתם מכירים את הנתונים, אבל כל 25 תיירים זה משרה במשק. זה הרבה כסף. גם אני לא הבנתי עד כמה התיק הזה הוא כלכלי. ב-2019 נכנסו לישראל 4.5 מיליון תיירים. התיירות הנכנסת הכניסה למשק 23 מיליארד שקלים, ותיירות הפנים, עוד 16 מיליארד שקלים, כמעט 40 מיליארד שקלים ב-2019.

כמדינה עם המקומות הקדושים שלנו, עם תל אביב, עיר ללא הפסקה, ים המלח, הכינרת, טבריה ואילת, אנחנו יעד מאוד נחשק, ויש לנו באמת סיכוי להגדיל ולהכפיל את כמות התיירים. אז כשאני מדבר על הסכומים, 40 מיליארד ש"ח למשק, אז זה רק בתיירות נכנסת. אם נעמוד ביעדים שהמשרד קבע ל-2030, זה יכול להכניס 60 מיליארד שקלים למשק. זה נשמע הרבה כסף, אבל צריך להבין שזה המון משרות, המון משרות חדשות בפריפריה, והכסף הזה שנכנס ישפיע גם על יוקר המחיה, ישפיע על המיסים, ככסף שנכנס מבחוץ. זה בסוף יתורגם לכיס של כל אזרח במדינת ישראל. יש היום הרבה מדינות שפשוט מתקיימות מתיירות ושזו ההכנסה העיקרית שלהם. גם בארץ, אגב, ב-2019, הרי בסוף התיירות זה ייצור שירותים, ועקפנו את הייצור של שירותי ביטחון. אז הייתי מספר לכם עוד הרבה על תיירות, יש לי הרבה מה לספר, אבל אני אבקש מכם, לאור האמור, לאור מה שאמרתי לכם לפני כן, שהגיעו למו"מ עם שרת החינוך, אני מבקש מחברי הכנסת להצטרף לעמדת הממשלה ולתמוך בהצעת החוק, כפוף להתניות.

תודה רבה. אנחנו עוברים להצבעה. אני מבקש הצבעה שמית, בבקשה. לא שמית? אנחנו עוברים להצבעה. רבותיי, הצבעה. מי בעד? מי נגד? ההצעה להעביר את הצעת חוק שלילת תקצוב מוסדות חינוך המפלים תלמידים ברישום אליהם (תיקוני חקיקה),

לוועדה שתקבע ועדת הכנסת נתקבלה. בעד, 13, נגד, עשרה. הצעת החוק עברה בקריאה טרומית והיא תועבר לוועדת החינוך. כלכלה, כלכלה. היא תעבור לוועדת הכנסת להחלטה. תודה רבה לכם.

הוא רוצה בהזדמנות אחרת.

אנחנו עוברים להצבעה על הצעתה של חברת הכנסת נעמה לזימי. ההצעה להעביר את הצעת חוק חינוך ממלכתי (תיקון, שלילת השתתפות בתקציב עקב הפליה),

גפני, אני מתנצל, אני הצבעתי בעד נעמה

ולקבוע שעבור פתיחת תיק הלוואה לדיור, מוסד בנקאי יהיה רשאי לגבות עמלה שגובהה לא יעלה על 360 שקלים. לא צריך לספר לכם ששוק המשכנתאות בישראל מניב רווחים אסטרונומיים לבנקים. בשנת 2021 היקף המשכנתאות שלקח הציבור נאמד ב-116 מיליארדי שקלים. בעקבות יוקר המחיה ומצוקת הדיור, רוב מוחלט של האזרחים המבקשים לרכוש לעצמם קורת גג ראויה נאלצים, לשם כך, ליטול הלוואה לדיור, משכנתה מהבנקים. תהליך נטילת הלוואות לדיור הוא ברוב המקרים ארוך ומתיש, ואף כרוך בהוצאות נלוות על ייעוץ, שמאות, שכר טרחת עורך דין ונוטריון, וכמובן פתיחת תיק בבנק לקראת נטילת ההלוואה. כיום, עבור כל בקשה להלוואה לפתיחת תיק הבנקים נוהגים לגבות 0.25% מסך העסקה, והמשכנתה הממוצעת עומדת על 900,000 שקלים בערך. אנחנו מדברים על עמלה ממוצעת של 2,250 שקלים לכל לווה. ואנחנו שואלים: עבור מה? למה לעשוק, אינכם מרוויחים מספיק? במקרה הטוב מדובר בכמה שעות עבודה בודדות, אך עמלה שכזו יכולה להגיע גם ל-56.6% מגובה שכר המינימום החודשי בישראל. ובכלל, מה הקשר בין גובה העסקה לבין העמלה? עבור הלוואה של מיליון אחד לעומת 2 מיליון הפקיד בבנק עובד יותר? הבנק מאשר הלוואה עם ריבית שהוא מרוויח ממנה רווח נאה ביותר. אין סיבה בעולם שהלקוח ישלם עמלה מופרזת עבור עצם הבקשה להלוואה. ידוע שלא כולם משלמים. גובה העמלה ניתן למשא ומתן, אבל רק מי שמתעקש ודורש מקבל הנחה, ולכאורה נוצרת אפליה בין מי שמודע לאפשרות המיקוח ובין אלו שלא. כאשר מדובר בתאגידים בנקאיים, הרווחים השנתיים שלהם מסתכמים במיליארדים רבים. תפקידנו להציב גבולות ולקבוע נהלים וקריטריונים שיאפשרו לבנקים ולהרוויח ולקבל עמלות על פעילותם, אבל במידה. הסכום המוצע בהצעת החוק, עד 360 שקלים, מהווה הלימה לשיפוי עבור הזמן הממוצע שאותו משקיעים נציגי הבנק בתהליך רישום פרטי הלווה. את הרווח הם עושים ממרווח גיוס הכסף, וזה בסדר. מדובר בהצעת חוק חברתית, שתסייע במקצת לקבוצה גדולה מאוד באוכלוסייה הרוכשת דירה למגורים בעמל של עשרות שנים, צורך בסיסי וחיוני לכל אחד מאיתנו. חברות וחברים, מדובר בצעד אופרטיבי שיחסוך לכל רוכש דירה אלפי שקלים. בלי שינוי עומק בשוק, בלי הפשרת קרקעות, בלי פירוק מונופולים, אלא בפעולה פשוטה, הוגנת ומתבקשת, אנחנו חוסכים לציבור הישראלי לפחות כ-250 מיליון שקלים בשנה. בשמי ובשם חבר הכנסת חיים כץ אני מבקשת להודות לשר האוצר אביגדור ליברמן על כך שנתן לנו רוח גבית לקידום היוזמה החשובה. ומכם, חברי הכנסת, אני מבקשת לתמוך בהצעת החוק. תודה רבה וחודש טוב ומבורך. אני מודה לחברת הכנסת עטייה. יענה בשם, השר עודד פורר. אדוני היושב בראש, חבריי חברי הכנסת, ועדת שרים לענייני חקיקה החליטה לתמוך בקריאה הטרומית, כפוף לכך שהצעת החוק תקודם במסגרת הוראות הפיקוח על הבנקים בתוך שלושה חודשים. ככל שלא תקודם בתום שלושה חודשים, תוחזר הצעת החוק להמשך דיון בוועדת שרים לחקיקה. המשך הליכי החקיקה יקודמו בהסכמת משרדי האוצר והמשפטים. את מסכימה לזה, נכון, חברת הכנסת עטייה?

אני מבקש שתתמכו. תודה רבה לכבוד השר. ובכן, אנחנו עוברים להצבעה. הצבעה.

דקה. יש בקשה להתנגד, של חבר הכנסת שיקלי.

ההצבעה מבוטלת. ההצבעה מבוטלת.

עכשיו ידבר חבר הכנסת שיקלי. איך אפשר לבטל הצבעה באמצע, היא נאמרה קודם, היא נאמרה קודם. בבקשה, אדוני,

כבוד היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, לא מזמן אמרתי לך כאן, על הבמה הזאת, שאם היינו, אזרחי ישראל, צריכים לציין כל מעשה טבח ברברי שביצעו הפלסטינים, לא היה נשאר לנו יום פנוי אחד בלוח השנה. הינה דוגמה: הערב בדיוק מלאו 20 שנה לפיגוע התאבדות שהתרחש לא הרחק מכאן, בשכונת בית ישראל בירושלים, בידי איש פת"ח. בפיגוע נהרגו עשרה אזרחים: אבי חזן, שלמה נחמד ורעייתו גפנית ובנותיהם שירז בת השש ולירן בת השלוש, אוריה אילן בן ה-12 ואחותו אוריה בת השנה וחצי, צופיה יערית אליהו ובנה יעקב, בן שבעה חודשים. השם ייקום דמם. כל חטאם היה שהם סיימו לחגוג בר מצווה. לפני כחודש מתה אימו של המחבל המתאבד, ובהודעה שפרסם פת"ח הוא כונה :השהיד הגיבור שדמו טהור". זוהי אותה תנועת פת"ח שבני גנץ, שר הביטחון, מארח את מנהיגה בסלון ביתו כאורח כבוד. זוהי אותה תנועת פת"ח שבני גנץ מאפשר לה להעביר כספים שמדינת ישראל החליטה בחוק להקפיא ולהעבירם למרות זאת למשפחות המחבלים, ובתוכם גם רוצחי משפחות נחמד, אליהו וחזן. זאת אותה תנועת פת"ח שבית המשפט העליון מאפשר לתומכיה המובהקים, וזה גם אתה, לשבת כאן, בכנסת, ולקבל שכר ממשלם המיסים הישראלי, רכב ויועצים. בימים אלה ממש אנו מקבלים עדות חיה לכך שעצמאות וחירות מדינית הן לא דבר מובן מאליו. וכשאני רואה איך אתה מתנהל, שר הביטחון, אני מתמלא חרדה שמא אתה אולי לא מבין מול מי אנחנו עומדים, מול אויב,

במקום להילחם בו, במה אתה עסוק? במאבק בישיבת חומש? במאבק בהתיישבות ביהודה ושומרון? רק אתמול ראינו מה קרה לנקודה שהקימו חיילים מול אנדרטת הנ"ד, שנועדה גם לשמור עליה. הנקודה הזאת הוסרה על ידי פיקוד המרכז והמינהל האזרחי, וכעבור כמה שעות נשרפה האנדרטה. זוהי פשוט בושה. תודה רבה. תודה רבה לך.

רבותיי, אנחנו עוברים להליך ההצבעה. בבקשה. ההצעה להעביר את הצעת חוק הבנקאות (שירות ללקוח) (תיקון, קביעת תקרה לעמלת פתיחת תיק להלוואה לדיור),

ההצעה עברה, והיא תעבור להמשך דיון בוועדת הכלכלה. תודה רבה. אנחנו עכשיו עוברים להצעת

ביטול עבירה פלילית על פרסום תחלואה נפשית של קטין. חברת הכנסת וולדיגר, תפדלי. כבוד היושב-ראש, כבוד השר, כנסת נכבדה, לסייניזם, לסלידה וליחס המפלה כלפי מתמודדי נפש, פנים רבות. חלקן גלויות ובוטות, כמו סטיגמות, קללות ותפיסות מעוותות ביחס לאוכלוסיית מתמודדי הנפש, אך ישנו סייניזם, אפליה מתוחכמת יותר, סייניזם מחופש, אנחנו נכנסים לפורים. ישנה אפליה נסתרת כלפי מתמודדי נפש. לא תמצאו אותה ברחוב או ברשתות החברתיות. לא, זה לא שם. זה נמצא בתוך החוק הישראלי. זה תיקון שאותו אתם נקראים היום לעשות: לבטל עבירה כל כך מפלה וסטיגמטית, עבירה פלילית על הפרת חובת סודיות. חוק הנוער (טיפול והשגחה) נועד ליתן רשת הגנה על קטינים לצורך הגנה על שלומם הגופני והנפשי של אותם צעירים וקטינים בסיכון. סעיף 24 לחוק מטיל חובת סודיות ביחס לקטינים הללו, וזאת על מנת להבטיח את פרטיותם ולהגן עליהם. ובלשון החוק, אני אקריא לכם מה אומר החוק: "המפרסם שמו של קטין או כל דבר אחר העשוי להביא לידי זיהויו של קטין, בין על ידי כלל הציבור ובין על ידי סביבתו הקרובה, או לרמוז על זיהויו כאמור, בין באמצעות פרסום של קולו, דמותו, כולה או חלקה, סביבתו או דמויות הקרובות לקטין, ובין בדרך אחרת, באופן או בנסיבות שיש בהן כדי לגלות אחד מאלה". מה לגלות? כלומר, מה אסור לפרסם? מה צריך לשמור בסודיות? אז יש, בין היתר, את הפרטים הבאים: קטין שעבר עבירה פלילית, סביר בהחלט שלא לפרסם דבר כזה ולשמור על חיסיון,

קטין שמצוי תחת השגחתו של פקיד סעד, הגיוני. אבל יש גם קטין שניסה להתאבד או התאבד.

כך אומר החוק: "דבר המקשר קטין לבדיקה, טיפול או אשפוז פסיכיאטריים". כל העושה אחד מאלה, החוק מטיל עליו מאסר של שנה או קנס. אלה שתומכים בחוק הזה יספרו לכם כי החוק הזה נועד להגן ולשמור על הקטין מפני חשיפה שעלולה לפגוע בו, וחשיפה של טיפול נפשי אצל ילד לכאורה עלולה לפגוע בו, כך בחוק. אבל זה ממש, ממש, לא נכון. חברים, תקשיבו לי. לא הגיוני למנוע מהורה, לצורך העניין, לבוא ולספר לחבר שלו שהבן שלו זקוק לטיפול נפשי, לא הגיוני. כמו שזה לא הגיוני להורה שיש לו ילד שמטופל כי הוא חולה סרטן. הוא יכול לספר את זה לחבר שלו, או אפילו להשתתף ולשתף את הילד בקמפיין לעמותות שעוזרות בהתמודדות עם סרטן, אנחנו רואים את זה יום-יום בטלוויזיה. ילדים מופיעים עם קטטר, עם תרופות לווריד, והם חולים בסרטן, ואף אחד מהאנשים, מכולכם פה, לא חושב לרגע שההורה שפרסם את זה צריך לשבת בכלא כי הוא פרסם את זה.

החוק שלנו מפלה. ילד שחולה,

אפשר לפרסם ולדבר עליו ולבכות יחד על המצב שלו, אבל ילד שמאושפז בבית חולים פסיכיאטרי, או אפילו לא מאושפז: ילד שמקבל טיפול או זקוק לבדיקה, להורה אסור לדבר על זה. זאת פשוט הזיה. זאת אפליה מיותרת לחלוטין. ולא רק שזאת אפליה מיותרת לחלוטין, זו אפליה שפוגעת בילד. כי ההורה לא יכול לדבר על זה, הוא לא יכול לשאול הורה נוסף: בוא, תספר לי מה עושים. החוק הזה מעודד השתקה. הוא מעודד בושה. הוא אומר: תסתירו את זה, אל תספרו על זה. ואי-סיפור על זה פשוט גורם עוול גם לילד עצמו, אבל עוד יותר למשפחה שלו, שאמורה לחזק את הילד. היא תסתיר, היא לא תפנה לעזרה, היא לא תבקש כלום, כי אם היא תגלה את זה ותדבר על זה, היא עלולה לשבת בכלא שנה. תשימו לב לצד אילו איסורים הדבר זה עומד.

אסור לספר ולדבר על כך שהילד זקוק לבדיקה פסיכיאטרית. זה עומד לצד איסורים של פרסום עבריינות של קטין, שזה הגיוני, או חשיפה של קטין שנחשד בעבירות פליליות, שגם זה הגיוני, או שבוצעה בו פגיעה מינית, תופעות שהן לכאורה שליליות ומביישות, תופעות שהשתיקה יפה להן. אך למה בדיקה פסיכיאטרית היא דבר שהשתיקה יפה לו? זה לא ברור לי בכלל.

של ילד שחולה במחלה פיזית יכול לדבר על זה, יכול לפנות לעזרה, יכול לפתוח קבוצות תמיכה, וילד שיש לו בעיה נפשית, אסור להורה לדבר על זה? כלום, שום דבר, לא להזכיר דבר.

יש לנו באמת דוגמאות רבות למצב כזה. הורים פנו אלינו. אימא שכותבת פוסט

ואומרת שהילד שלה סובל מבעיה נפשית והיא רוצה עזרה, עזרה של פסיכולוג טוב, כי אתם יודעים כולכם שהתורים לפסיכולוגים הם קטסטרופליים, אימא כזאת חשופה לכתב אישום ולמאסר של שנה. אבא שמחפש קבוצת תמיכה של הורים כמוהו לילד שמאושפז בבית חולים פסיכיאטרי חשוף לתביעה, לכתב אישום של שנה מאסר. זה פשוט לא ייאמן. חוסר היכולת לספר בלי להסתכן בעבירה על החוק מונע מההורים, שבלאו הכי נמצאים במצב נפשי מאתגר, לשתף את המקרה שלהם עם הורים אחרים הנמצאים במצב דומה ועם גורמי מקצוע שיכולים לסייע להם. המצב הזה פוגע בילד ומחבל באיתור וטיפול מוקדמים וראשוניים. החוק הזה מונע מהורים לבנות קהילה שתתמוך בהם, מחליש אותם ולא מאפשר להם ליתן לילדם את הטיפול המיטבי. וממה נפשך? אם באמת פרסום מחלה זה דבר מזיק, אז ראוי שתיאסר גם מחלה פיזית. ואם פרסום מחלה אינו דבר מזיק, אז ראוי לבטל את הפליליות של עבירת פרסום תחלואה נפשית אצל קטין. במה שונה מחלת נפש ממחלת הגוף, שאחת נחשבת יותר מביישת מחברתה? לא זה אף זה. העובדה שיש סטיגמות כלפי מתמודדי נפש היא עובדה ידועה לכול והיא אכן דבר חמור ביותר. אולם כשהסטיגמה מעוגנת בחוק זה דבר חמור כפל כפליים. עלינו לתקן את האפליה הזאת, את האפליה הקיימת בתוך החוק. בעיה נוספת ולא פחות קשה שיוצר האיסור בחוק היא בעיה ביורוקרטית. הדבר הזה יוצר בעיה ביורוקרטית קשה, חוסר יעילות חריף שתורם לסחבת ולכשלים רבים שישנם בתוך מערך בריאות הנפש. האיסור הזה מחייב אלפי הורים בישראל לרדוף אחרי משרדי הממשלה, משרדי הממשלה שאמונים על הטיפול בילד, ומחייב אותם ללכת לחתום על כל מיני טפסים של ויתור סודיות, ושולח אותם שוב ושוב ממשרד למשרד, מביטוח לאומי למחלקת רווחה, ממחלקת רווחה למחלקת חינוך, ומהחינוך לבריאות וחוזר חלילה. המשרדים והגורמים המטפלים בקטין לא יכולים להעביר בעצמם את המידע הרלוונטי ביניהם, מהחשש להילכד בעבירה פלילית בשל אותו איסור פרסום, ולכן הם דורשים מההורים ללכת ולטרטר את עצמם שוב ושוב ושוב עם כל מיני טפסים מיותרים לחלוטין.

במקום לטפל בילד,

שמצויים בהתמודדות משל עצמם, נדרשים ההורים לכתת את רגליהם, פשוטו כמשמעו, בין הגורמים הרלוונטיים במערך בריאות הנפש. מערך מוזנח, גם תקציבית, שהוא החצר האחורית של מערכת הבריאות בישראל. ואין אפליקציות ייעודיות, והתורים, אתם יודעים, ארוכים, כמו שאמרתי. והמחוקק, במקום להקל על ההורים האלה, מעמיס עליהם עוד ועוד ועוד. וגם סודיות בחסות החוק. אנחנו בערב ראש חודש, בעצם אנחנו כבר בראש חודש, וחג התחפושות באופק. אני קוראת לכם לשים לב לתחפושת המטעה שיש כאן, בעבירה הפלילית של פרסום תחלואה נפשית אצל קטין.

זה בסך הכול חובת סודיות מיותר, מטופשת ולא רלוונטית. האם החוק הזה אכן נועד להגן על הילדים, או שאולי הוא נועד להגן עלינו מפניהם, פן נשמע ונראה את הצרה שלהם? האם האיסור הזה אכן מיטיב עם הילדים המקסימים הללו, או שהוא מנציח את האפליה והסטיגמה כלפיהם? אני מסיימת. ביטול העבירה הזו יעגן אמירה חשובה שצריכה להישמע מעל הדוכן הזה. תחלואה נפשית בקרב קטינים היא לא דבר שיש להתבייש בו. ביטולה של העבירה יתרום ליעילות מערך בריאות הנפש בישראל ויקל על הורים רבים, שנדרשים להמציא טפסים והצהרות והסכמי סודיות השכם והערב. אני קוראת לכם לתמוך בביטולה של העבירה הזאת, לטובת נרמול היחס שלנו לתחלואה הנפשית, לטובת ההורים, ובעיקר לטובת ילדיהם.

תודה רבה. השר עודד פורר. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, סעיף 24 לחוק הנוער (טיפול והשגחה) נועד להעניק הגנה לקטינים מפני פרסומים מזיקים וקובע רשימת פרסומים המהווים עבירה פלילית, שבגינם יוטל מאסר לשנה אחת או קנס על המפרסם. סעיף 24(א)(1) קובע סנקציה פלילית כנגד המפרסם שמו של קטין או כל דבר אחר העשוי להביא לזיהוי של קטין או לרמוז על זיהויו כאמור באחת מהנסיבות המפורטת בסעיף, כדוגמה שהקטין הובא בפני בית משפט או שנעברה בו עבירת מין, עבירת אלימות ועוד. החוק אינו מבחין בין הורה המפרסם מידע על ילדו לבין אדם זר המפרסם מידע כאמור. לעניין הסעיף הפלילי נקבע כי אין נפקא מינה אם הקטין האחראי לו הסכים לפרסום או לא הסכים. הצעת החוק שלפנינו מבקשת למחוק מסעיף 24 את פסקת משנה (ח), האוסרת פרסום, אני יכולה להרגיע את השר שלא רק המחוקק אינו מבחין אלא גם ציבור השומעים בשעה הזאת אינו מבחין בדקויות של עמדת הממשלה. זיהויו של קטין בנסיבות שיש בהן כדי לגלות דבר המקשר קטין לבדיקה, טיפול או אשפוז פסיכיאטרי.

הצעת החוק מבקשת לקבוע חריג ביחס לפסקת משנה (ג), האוסרת על פרסום מידע מזהה אודות קטין שניסה להתאבד או התאבד. על פי המוצע, פרסום כאמור יהיה מותר בהינתן הסכמתו של האחראי לקטין שהקטין נמצא בהשגחתו, ואם לקטין מלאו 14 שנים תידרש גם הסכמתו לפרסום האמור. על פי דברי ההסבר, הצעת החוק נועדה להקל על הורים לילד קטין המתמודד עם מחלת נפש ולהיאבק בסטיגמה הקיימת על תחלואה נפשית. לדברי המציעים, מחלת נפש היא מחלה ככל המחלות, והאיסור לספר שהילד מתמודד עם מחלת נפש רק מקשה יותר ומחזק את הסטיגמה בחסות החוק. ההצעה האמורה נדונה בוועדת השרים לענייני חקיקה ביום 20 בפברואר 2022, והוחלט לדחות את המשך הדיון בהצעת החוק בשלושה חודשים. סוגיית פרסום מידע אודות קטינים המתמודדים עם מחלות נפשיות או הפרעות או נסיבות אובדניות היא סוגיה מורכבת.

היא לא תקציבית. יש גופים ספציפיים שעושים את זה, בסדר. זו סוגיה מורכבת ביותר ובעלת רגישות מיוחדת. מחיקת הוראת החוק האוסרת פרסום,

זה פוגע בהורים, למה לדחות?

מחיקת הוראת החוק האוסרת פרסום דבר המקשר קטין לבדיקה, טיפול או אשפוז פסיכיאטריים, וכן קביעת הסדר חלופי לעניין הוראות החוק האוסרות פרסום מידע אודות קטין שניסה להתאבד או התאבד, מחייבת ראשית קבלת עמדה מקצועית ביחס להשלכות האפשריות של התיקון המבוקש על מצבם הנפשי של קטינים. נדרשת בחינה מעמיקה, מקצועית ויסודית של גורמי המקצוע, ואמירה פוזיטיבית ברורה כי השינויים המוצעים לא יגרמו נזק לקטינים הרלוונטיים. ורק בהינתן התייחסות כאמור ניתן יהיה לבחון שינויים ביחס לפסקאות משנה (ג) ו-(ח) בסעיף 24 לחוק, יש אחרים.

כמו גם גיבוש חלופות נוספות ומתאימות יותר להסדר המוצע.

כל שינוי ביחס לפרסום מידע כאמור עלול להשפיע על איסורי פרסום אחרים, רגישים אף הם, המנויים בסעיף 24(א)(1),

עבר המקשר קטין לבדיקה לגילוי נגיפי איידס,

פסקת משנה (ז). כך שבחינת הסוגיה צריכה להיעשות אף היא במבט רוחבי. כאמור לעיל, ועדת השרים החליטה לדחות את המשך הדיון בהצעה בשלושה חודשים, ובפרק הזמן הזה תיבחן הסוגיה על ידי גורמי הממשלה הרלוונטיים. על כן, אני ממליץ לך לקבל את הצעתה של ועדת השרים, וכן לאפשר את השלושה חודשים האלה לדיון, במקום להצביע על החוק ולדחות אותו,

כי האלטרנטיבה תהיה שנצטרך לדחות. זו הצעתי, ואם לא תקבלי אותה, אני אבקש מחברי הכנסת לדחות את הצעת החוק. תודה. היו"ר אחמד טיבי: תודה, כבוד השר. הצבעה. ההצעה להעביר לוועדה את הצעת חוק הנוער

בעד, חמישה, נגד, שבעה. ההצעה לא התקבלה. כמה מפתיע.

הצעת חוק העונשין (החמרת ענישה לעובר עבירה נגד קשיש) חברת הכנסת אורית סטרוק. עשר דקות, בבקשה. חודש טוב. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, חודש אדר ב' הגיע אלינו, ובו אנחנו קוראים במגילת אסתר, ויש שם פסוק מדהים שמתייחס לעם היהודי ובו כתוב: "ודתיהם שונות מכל עם". המילה "דתיהם", הפירוש שלה במגילה הוא "חוקיהם", החוקים של עם ישראל מכונים "דתיהם". ולמה? משום שהחוקים מבטאים את הדת, את הערכים, את עולם הערכים של כל העם ושל כל החברה. הדת שלנו, הערכים שלנו, העקרונות שלנו, של העם היהודי,

כאיזשהו דגל את העיקרון "והדרת פני זקן". אצלנו הזקנים, הקשישים, הם אנשים שאנחנו מכבדים אותם, שאנחנו קמים בפניהם, שאנחנו מביעים כלפיהם הערכה, שאנחנו עוטפים אותם באהבה ובדאגה, גם כל אחד בתוך משפחתו וגם החברה כולה. יותר מזה, במגילת איכה, כשרוצים להביע את ההידרדרות המוסרית של העם, זו שהביאה לחורבן, יש פסוק שאומר: "פני זקנים לא נהדרו". כלומר, חברה שלא מכבדת את הזקנים שלה היא חברה שבסופו של דבר מידרדרת לחורבן. סביב העיקרון הזה, העיקרון של הדת היהודית, העיקרון של העם היהודי, של "והדרת פני זקן", נוצרה לי בכנסת התשע-עשרה שותפות מיוחדת עם מי שהיה אז השר לאזרחים ותיקים, השר אורי אורבך, זיכרונו לברכה, שאני חושבת שכולנו בבית הזה מתגעגעים אליו מאוד. אורי אורבך היה מאוהב, הוא היה מאוהב בציונות הדתית, הוא חלם עליה והוא לחם למענה. הוא קרא לה "היפהפייה הנרדמת". הוא השקיע בה, הוא פילס לה דרך בתקשורת, בעולם היצירה בכלל, בחברה וגם בפוליטיקה. אורי אורבך היה האיש שפתח את השער הפוליטי עבור נפתלי בנט. הוא נשא אותו על כפיים, הכניס אותו לתוך מפלגת הבית היהודי מתוך חלום גדול ואמונה גדולה שהייתה לו שנפתלי יביא בשורה אמיתית לציבור הזה, שאותו כל כך אהב, ולדרך המיוחדת שלו. כמה אורי אורבך השקיע בהכנסה של נפתלי בנט לפוליטיקה הישראלית וכמה הוא היה מאוכזב, מאוכזב מאוד עכשיו, אם הוא היה רואה לאיזה שפל הידרדר האיש הזה כשהוא הגיע כביכול לפסגה, לתפקיד ראש הממשלה, לאיזה שפל, שאין לי ספק שאורי, זיכרונו לברכה, היה מגנה, כואב ובוכה עליו. ואורי אורבך היה מאוהב גם, מאוהב בכל נימי נפשו, בתפקיד המיוחד שניתן לו, התפקיד של השר לאזרחים ותיקים. הוא ראה שליחות של ממש בהרמת קרנם של הקשישים, ברווחתם, בכבודם, בביטחונם, באיכות החיים שלהם, ביכולת שלהם להמשיך לתרום לחברה גם לאחר הפרישה, ובחובה של החברה להכיר להם טובה, לשאת אותם על כפיים ולהגן עליהם, גם לאור כל הדרך שהם עשו, גם לאור התרומה שהם תרמו לאורך חייהם וגם סתם, משום שהם אנשים קשישים שראויים לשמירה ולהגנה הזו. הוא עשה את זה לא רק למען הקשישים, הוא עשה את זה למען כולנו כחברה, כעם, כמדינה, כמדינת העם היהודי שאלה הערכים שלה. אורי הציע לי שותפות. הוא היה שר, אני הייתי חברת כנסת. הוא הציע לי שאני אקדם חוקים למען הקשישים, ואני נעניתי בשמחה. ראינו עין בעין את המטרה הזאת, ויחד התחלנו סדרת חוקים. החוק שאני מבקשת להעביר עכשיו, ואני מבקשת מכולכם,

מכולכם, גם מהחברים בקואליציה, להצביע בעדו, הוא חוק של אורי אורבך, זיכרונו לברכה. זה חוק שנועד לומר קודם כול אמירה ערכית, עוד לפני הצד הפרקטי, בחוק יש תמיד צד פרקטי, אבל יש גם צד ערכי. החוק הזה נועד לומר בפן הערכי:

כחברה,

כמדינה, רוצים לתת לקשישים שלנו מעטפת מיוחדת של הגנה, הפוך מהמצב היום. לא שהם יהיו האנשים הפגיעים ביותר, שהכי קל לגנוב מהם, הכי קל לסחוט מהם, הכי קל לרמות אותם, הכי קל לפגוע בהם פיזית ולפגוע בכבודם, לא, הפוך מזה, שהם יהיו המוגנים ביותר, ושכל מי שיעלה בדעתו לפגוע בהם ידע שעונשו יהיה כפול ומכופל. כך רצה אורי אורבך וכך רציתי גם אני, אז וגם היום, לראות אותנו כחברה, כעם, כמדינה. מכאן הצעת החוק הזאת, שדורשת להטיל עונש כפול על מי שפוגע בקשישים, בגופם, ברכושם, בחירותם, על מי שמאיים עליהם או על מי שסוחט אותם. אורי אורבך, זיכרונו לברכה, לא זכה להגיע לגיל זקנה. אצלנו לא אומרים שהוא נפטר בטרם עת, כי אנחנו מאמינים שהקדוש ברוך הוא יודע מהי העת הנכונה לכל אדם ללכת לבית עולמו,

קשה לומר שלא כאב לכולנו ושלא הוכינו בתדהמה שהאיש המקסים הזה נעלם מחיינו בצורה כל כך כואבת. היו לו עוד המון תוכניות, ואני רואה שליחות לעצמי לקדם לפחות את אלה שלהן אני הייתי שותפה, ובהן גם החוק הזה. מאוד כואב לי, מאוד, שהממשלה שבראשה עומד נפתלי בנט, האיש שאורי אורבך פתח עבורו את השער לעולם הפוליטי ונשא אותו על כפיים, הממשלה הזו מפנה עורף היום, ברגעים אלה, למורשתו של אורי אורבך ומגייסת את חבריה כדי להצביע נגד החוקים שלו. אני שואלת את עצמי הרבה פעמים מה היה אומר אורי אורבך אם הוא היה רואה את חבריו לדרך, אלה שהוא פתח להם את השער, עד לאן הם הידרדרו, לא רק בחבירה לאויבי ישראל אלא גם בהפניית העורף לכל הערכים שמשם בכלל הם הגיעו לפוליטיקה, בהפניית העורף למצביעים, בהפניית העורף לדרך. לפעמים אני שמחה בשביל אורי אורבך שהוא לא נזקק להגיע לרגע העצוב הזה, לראות אותם בשפלותם, בנבלותם, בהידרדרותם האיומה. במקום לפעול למען היפהפייה הנרדמת של אורי אורבך הם פועלים נגדה. אבל אני רוצה לבקש מכם, חברי הכנסת, כל אחד ואחד מכם שעוד לא התקזז, שעוד יושב פה בבניין הזה, באולם הזה, ויש לו זכות הצבעה: החוק הזה הוא לא חוק פוליטי. הוא חוק שנועד להיטיב עם כולנו. אני מתקשה להאמין,

ועודד, מי עוד יש לו פה זכות הצבעה? קינלי ויואב, אני מתקשה להאמין שאתם לא מזדהים, ויבגני, מקוזז. מקוזז. אז מי שיש לו זכות הצבעה. אני באמת אומרת, זה באמת חוק שייטיב עם כולם. עם כל הקשישים של כל המגזרים בחברה, וייטיב עם החברה כולה כחברה שנותנת הגנה לאנשים האלה, במקום להפוך אותם לשק החבטות הזול והנוח של אנשים אלימים, של אנשים סחטנים, של אנשים פוגעניים. ואני חושבת שמן הראוי שכולנו, ממש כולנו, נצביע בעד החוק הזה. אני מבקשת שכל אחד יעשה את חשבון הנפש שלו עם עצמו ויצביע בעד. תודה רבה. תודה רבה. תעלה ותשיב השרה מיכאלי. חברת הכסת סטרוק, קודם כול אני חייבת להצטרף לדברים היפים שאמרת על חבר הכנסת המנוח חברנו אורי אורבך, שאני חושבת שהוא היה באמת דמות יחידה במינה ואישיות יוצאת דופן. אני זוכרת אותו באופן קבוע, גם משום שבזכות הפרויקט שלו כשר לענייני גמלאים וגמלאיות הוא עשה את הפרויקט המיוחד, אתה זוכר את זה בוודאי, חבר הכנסת לוין, שגרם לחברות וחברי הכנסת להצטלם או עם נכדות ונכדים שלהם או עם סבים וסבתות שלהם, ואני מחזיקה בלשכה את התמונה שיש לי עם סבא שלי בזכות הפרויקט הנפלא הזה. ולכן באמת הוא נוכח באופן רצוף. אבל עם זאת, לצערי, הצעת החוק הזאת, אנחנו סבורות וסבורים שהיא איננה נחוצה,

היום סעיף 368ו קובע נסיבה מחמירה בעבירות תקיפה כשנתקף הוא זקן, קרי מי שמלאו לו 65 שנה, כך שהעונש המרבי עומד על חמש או שבע שנות מאסר, ובנוסף קבוע עונש מזערי בעבירה הזאת של מאסר בפועל. בהצעת החוק מוצע להרחיב משמעותית את הסעיף, כך שהוא יחול על כל עבירה נגד הגוף,

עבירת סחיטה או עבירת איומים שבוצעה כלפי קשיש, ולקבוע במסגרתו שהעונש המרבי בעבירות יהיה כפל העונש הקבוע לאותה עבירה, או 10 שנים, לפי הנמוך ביניהם. בנוסף מוצע להותיר את העונש המזערי של מאסר בפועל שקיים היום בסעיף 368ו כך שהוא יחול על כלל העבירות האמורות. לפי דברי ההסבר להצעה, מטרת ההצעה היא לספק הגנה מיוחדת לקשישים בישראל. אלא שכאמור הממשלה מתנגדת להצעת החוק, משום שכבר כיום, כאמור, סעיף 368ו לחוק העונשין קובע נסיבה מחמירה בעבירות תקיפה שהנתקף הוא בן 65 ומעלה, וכן עונש מזערי בעבירות המיוחדות והמסוימות האלה. המשמעות של הצעת החוק היא החמרת ענישה משמעותית וגורפת ביחס לשורה ארוכה של עבירות מתחומים שונים ובחומרות שונות שעשויות להיעבר במגוון רחב ביותר של נסיבות. בדוח הוועדה לבחינת מדיניות הענישה והטיפול בעוברי חוק, בראשות השופטת בדימוס דליה דורנר, שמסקנותיה אומצו באוגוסט 2016 בהחלטת ממשלה מס' 1840, ממשלה שלדעתי היושבות והיושבים פה מימין היו אז חבריה וחברי הקואליציה שתמכה בה, נקבע כי כדי להצדיק קביעת עונש חמור יותר לעבירה קיימת יש צורך להראות כי העונש הקיים איננו מבטא כראוי את הערכים המוגנים על ידי העבירה, וכן להתבסס על נתוני ענישה קיימים ולבחון את העלות הכלכלית של החמרת הענישה. בהצעת החוק לא הובאו כלל נתונים ביחס לענישה הקיימת בעבירות השונות ולא עולה ממנה שהעונשים הקיימים לעבירות האלה נמוכים מדי. בנוסף, לפי הנאמר בדוח דורנר, מחקרים רבים בארץ ובעולם מראים, וזה דבר חשוב מאוד מאוד לרשום לפנינו, שהחמרת הענישה בחוק אינה מקדמת את אלמנט ההרתעה או את המאבק בפשיעה, להבדיל מוודאות האכיפה והגדלת סיכויי העבריין להיתפס. משכך, אין בהצעת החוק כדי להגביר את ההגנה על קשישים. הצעת החוק גם לא מתייחסת לנתוני האכיפה בעבירות שבהן מוצע להחמיר את הענישה, ולכן לא ניתן להעריך את התועלת שבתיקון המוצע. מכיוון שהצעת החוק חלה על טווח כל כך רחב של עבירות, הרי שהלכה למעשה אין אפילו אפשרות לבדוק את ההצדקה להחמרות המוצעות כפי שמבוקש. קביעת עונשים מזעריים עומדת בניגוד לרציונל שמנחה היום את חוק העונשין, שלפיו בית המשפט יקבע את עונשו של אדם בהתאם לעקרון ההלימה ועל פי נסיבות ביצוע העבירה, כמו גם נסיבותיו האישיות של העבריין.

ככלל יש להימנע מקביעת עונשים מזעריים שאינם עולים בקנה אחד עם העקרונות הכלליים בדבר הבניית שיקול הדעת בענישה. בענייננו, העונש המזערי המוצע הוא גם לא מידתי ולא תואם את החומרה של חלק מהעבירות, למרות שלמותר לציין שהממשלה, ובוודאי הכנסת הזאת ובוודאי גם החוק במדינת ישראל, מתייחסת בחומרה רבה ביותר ואכן רואה כנסיבה מחמירה בהגדרה תקיפה של אדם מבוגר יותר, מעל גיל 65. ולכן הממשלה מתנגדת להצעת החוק.

חברת הכנסת סטרוק, אני מנצלת את הזמן שיש לי כאן על הדוכן גם כדי לענות לך על שתי שאילתות שאני אמורה לענות לך עליהן הערב. האחת היא בעניין פגיעה בתשתיות תקשורת. את לא יכולה לעשות לי את זה, סליחה. זכותי לשאול את השאילתות, זכותי לשאול שאילתת המשך. את לא יכולה, חד-משמעית. הבאתי גם תשובה על שאילתת ההמשך. סליחה? אני אומרת, הבאתי גם תשובה על שאילתת ההמשך. את עוד לא יודעת, את יכולה לעלות שוב לדוכן. לא, מרב, את לא יכולה לעשות דבר כזה. את יכולה לעלות שוב לדוכן, פשוט. אני הבאתי את זה בחשבון. יש לך זכות ביטוי מוחלטת פה. על חשבון התשובה שלי על החוק אני אשאל את השאילתה? איזה מין,

אני לא מצליחה להבין את המיקס שאת עושה לי פה. אני לא מבינה את זה. יש סדר, יש סדר. אנחנו לא בסלט ירקות. תעני לה בזמן. יש לי שאילתות, עמלתי עליהן, אני רוצה להקריא אותן,

בסדר גמור. אם כך, נענה בהמשך. תודה רבה, אדוני. הממשלה, כאמור, מתנגדת להצעת החוק. תודה רבה. את יכולה לעלות עוד פעם, בבקשה. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. גברתי השרה, אני מתקשה מאוד לקבל את ההסבר שנתת מדוע את מבקשת לדחות את הצעת החוק. אני לא חושבת שמישהו מאיתנו היושבים כאן באולם חושב שצריך למצוא איזושהי דרך להקל בעונשם של אנשים שפוגעים בקשישים, בכל דרך? לא רק בעבירת אלימות, גם בדרך של סחיטה באיומים, גם בדרך של רמאות וסחיטת כספים בכל מיני אמצעי מרמה. אנחנו מכירים המון דרכים שבהן פוגעים בקשישים כי הם קורבנות קלים מדי, ואני לא רואה שום סיבה בעולם שאנחנו נקל בעונשם של מי שעושים את זה ושום סיבה בעולם שלא נייצר איזשהו רף הרתעה שימנע את הפעולות האלה. ואני באמת קוראת ומבקשת מחברי הכנסת כולם אני באמת לא חושבת שיש פה איזשהו אלמנט פוליטי, יש איזשהם ערכים שצריכים להיות משותפים לכולנו, בלי שאלות של ימין ושמאל, בלי שאלות של דתיים וחילוניים, בלי שאלות של יהודים וערבים, ערכים משותפים לכולנו כחברה. אני מאוד מאוד מבקשת שכל מי שיש לו זכות הצבעה במליאה יצביע בעד הצעת החוק לכבודם של האנשים שהביאו אותנו עד הלום, שתרמו את תרומתם לחברה ושהיום הרבה פעמים הם נתונים לפגיעות ואין ביכולתם להגן על עצמם. אנחנו צריכים לשמש להם ההגנה הזו. תודה רבה. תודה רבה. אנחנו עוברים להצבעה, רבותיי. ההצעה להעביר לוועדה את הצעת חוק

ארבעה בעד, שישה נגד. ההצעה לא עברה.

ברשות יושב-ראש הישיבה, הינני מתכבדת להודיעכם, כי הונחו היום על שולחן הכנסת, לקריאה שנייה ולקריאה שלישית, הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (מס' 130), התשפ"ב 2022, שהחזירה ועדת הכלכלה, הצעת חוק הדואר (תיקון מס'

התשפ"ב 2022, שהחזירה ועדת הכלכלה.

תודה רבה. חבר הכנסת דוד אמסלם, ועדת חקירה ממלכתית למימד החמישי. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, אני רוצה להתייחס לסיפור דמיוני שהתרחש בכוכב צדק. דרך אגב, אין קשר,

בין האנשים למציאות הוא מקרי בלבד. גם נסמכנו על כל מיני קטעי עיתונות שקיבלנו מכוכב צדק. הכול זה פרי דמיון, לא קרה, לא היה, לא נברא. ב-2014 הוקמה במדינת ישראל חברה שקוראים לה המימד החמישי, חברת סטרטאפ, חברת הזנק, שעסקה בעיקר, או התכוונה לעסוק, בנושא של בינה מלאכותית. מי שלא מבין, זה הפגסוס וזה בעצם כל התוכנות שעוקבות אחרי כל אזרח, יצא מהבית, קנה בסופר. זה מה שנקרא האח הגדול. במשטרה אוהבים לאסוף נתונים על כלל האזרחים,

איפה תדלקת, איפה נכנסת לשירותים, איפה היית באיזה בית מלון. ככה עבדה משטרת ישראל דאז,

הקימו אותה שני חברים, בחור בשם גיא כספי והשני דורון כהן. דורון כהן זה בחור שעבד והיה בכיר במוסד. בשנת 2015 שני הג'נטלמנים האלה מינו את מר גנץ ליושב-ראש מועצת המנהלים. ומה קרה ב-2016? הם מינו את רם בן ברק לנשיא. והיות שהתפקידים של הנשיא והיושב-ראש תפוסים, אז הם לקחו עוד שני יועצים, שקוראים להם דודו כהן אחד, אתם זוכרים, היה פעם מפכ"ל משטרה, ובנצי סאו, שאתם זוכרים, היה ממלא מקום המפכ"ל. ארבעה ג'נטלמנים מוכרים, אני בספק אם הם יודעים להדליק מחשב, בוודאי לא מבינים בבינה מלאכותית. זה לא המקצוע שלהם. וברור לכם שלא מדובר בגמ"ח, לא מדובר בגמילות חסדים. אותם אנשים, אני מניח, תוגמלו, ביראת שמיים. ברור לכם. במרץ 2019 מפרסם מבקר המדינה דאז יוסף שפירא, הוא עוסק בכלל, בודק באקראי את כל מערך הרכש במשטרה, ופתאום מר סגלוביץ' עולה על משהו. חוקר, אתה הרי חוקר בכיר.

תשמע את הפרטים קצת ותספר אחרי זה, אם זה היה אמסלם דוד, מה היית עושה כשהיית ראש להב, שהתגאית בהקמתה. הוא בודק, ומסתבר לו שהחברה הזאת, ב-2016, באוגוסט 2016, מר אלשיך מקיים דיון במשטרה, מזמין את גנץ ואת בעלי החברה ומקיים דיון אם בעצם להתקשר עם החברה, ומורה על התקשרות ללא מכרז, ללא כלום, על סך 50 מיליון שקל. רבותיי, מר סגלוביץ', 50 מיליון שקל ללא מכרז. אני מניח שאם זה היה בעיריית ירושלים, על 5,000 שקל כבר היו בוודאי, אנחנו מכירים את הבקרים: ב-06:00 באים משטרת ישראל וכל החוקרים וצווי החיפוש. אתם מכירים את כל האופרציה. ובינתיים המשטרה גם נותנת להם על החשבון 4 מיליון שקל, ככה, מה שנקרא מקדמה, וגם מעמידה לרשותם, דרך אגב, את הנתונים המשטרתיים של אזרחי מדינת ישראל ותורות הלחימה של המשטרה, מה שנקרא הקניין הרוחני,

דרך אגב, המשטרה גם רוכשת חומרה ב-1.5 מיליון שקל כדי שההתקשרות הזאת תמשיך ותעבוד.

זה קורה כמובן ללא ידיעת השר לביטחון פנים והמשרד. זה מר אלשיך, יש לו משטרה של עצמו והוא בעל הבית. אנחנו צריכים הרי כלי מעקב אחרי האזרחים ומתחברים. כשבדק מבקר המדינה, מה הסתבר? כשהוא חקר ושאל את מנהל הרכש המשטרתי: תגיד, למה בחרתם בהם? הוא אמר, תקשיב: הם טענו שהם קיימים כבר ארבע שנים. יש כבר מוצר מדף, הם גם מכרו אותו לכמה חברות בארץ בתחומי הביטחון וכו'.

שלא היה ולא נברא: לא היה מוצר, החברה הזאת עוסקת בזה כמה שנים בודדות, הם בעצם הגזימו, ובוודאי לא התקשרו עם אף בן אדם. לא היה גוף אחד שהתקשר איתם בנושא, הכול שקר. ככה משטרת ישראל עובדת. וכפי שאמרתי, הדבר החמור ביותר, שהם אפילו לא שיתפו את המשרד לביטחון פנים, כאילו הכסף של אבא של אלשיך והוא מנהל את האירוע. לא צריך לשאול את השר, לא צריך לשאול, שום דבר. כשבדקו את העניין, מבקר המדינה בעצם הפנה את זה למר מנדלבלוף, שאז היה היועץ המשפטי לממשלה. אבל אתם זוכרים שמר מנדלבליט וגנץ, אתם זוכרים את התמונה במסדרון. הם חברים מהצבא, אחד תומך בשני, לכל אחד יש אינטרס שכל אחד יהיה בקובייה שלו. ובעצם מה שקורה, מעבירים את החומר, מבקר המדינה מעביר את החומר

כמובן שבאופן טבעי המחלקה הכלכלית בפרקליטות צריכה לטפל בזה, ותזכרו מי זה אותו מנהל מחלקה, זה דן אלדד, ידידנו.

דן אלדד, אנחנו מינינו אותו לממלא מקום פרקליט המדינה,

ומי התנגד לו וטרפד את זה וניסה לחבל לו? זה מנדלבלוף. לא התאים לו, לא רצה אותו.

מנדלבליט מחליט שמי שמלווה את החקירה זה מומו למברגר, או הפרקליטות, אבל בוודאי לא דן אלדד. דן אלדד החליט כפרקליט המדינה, ממלא מקום, שיש פה לכאורה בסיס לחקירת משטרה ופנה למשטרה, אבל המשטרה לא הסכימה לחקור.

איך היא תחקור את הקצינים שלה, את המפכ"ל ואת ראש אגף החקירות ואת ראש אגף הרכש וכו'?

פנו בעצם, למי? לרשות התחרות, שהיא תחקור את האירוע, את המשטרה. עד היום, דרך אגב, רשות התחרות חוקרת. לא שמענו, כבר הגענו למימד השישי, השביעי,

עברו להן השנים. כמובן שכל זה עלה, צף, ב-2019, כשגנץ פתאום נהיה שחקן במערכת הפוליטית, ועד היום עם ישראל כמובן עומד, אנחנו מחכים, שום דבר לא קורה, אף אחד לא חוקר. הכול טושטש. ואני כאן רוצה לבוא ולתת סברה, רבותיי. שאלתי את עצמי למה אלשיך עשה את זה, למה שהוא יסתכן בראשו. הרי אני מכיר, אני עשיתי עשרות אלפי מכרזים, אין אירוע כזה.

לעולם המדינה לא נותנת למישהו מקדמה, אין דבר כזה. אתה משלם אחרי שאתה מקבל את המוצר, שוטף פלוס 60, שוטף פלוס 90. ובואו נניח שאתה רוצה כבר לסייע למאן דהוא, בוודאי אתה לוקח ממנו ערבות בגין הכסף. זה לא של אבא שלך, הכסף של אזרחי מדינת ישראל. המדינה לא מחלקת צ'קים סתם. ברור לכם שאם היינו פועלים ככה, היינו מקבלים הרבה קבלנים שפושטים רגל, כמו החברה הזאת, ולא היינו מקבלים שום מוצר, רק מפזרים את הכסף של המדינה. מעולם לא נתנו, מעולם לא נתתי שדבר כזה יקרה. מעולם לא שילמנו למישהו מראש כסף, אין דבר כזה. אבל משטרת ישראל שילמה, ושאלתי למה אלשיך שם את הראש שלו על זה. הרי הוא יודע שזה לא חוקי, הוא יודע שהוא קיבל החלטה, זה בכלל לא בסמכותו. מי דן על נושא כזה? בתוך משטרת ישראל יש יחידה שעוסקת בזה, אתה מפנה את הבן אדם ליחידה המקצועית. מה אתה בכלל נכנס בראש שלך? מה פתאום אתה דוחף את האף שלך? אני הגעתי למסקנה מאוד פשוטה. וגם, למה היו צריכים את ארבעת הג'נטלמנים האלה? הרי הם לא מבינים בשום דבר.

בחבורת מאכערים. ומר סגלוביץ', כששאלתי למה אלשיך הכניס את הראש שלו, אני אספר לך. לדעתי, בדמיון שלי הפרוע, הם בכלל לא רצו את משטרת ישראל. זה חרטבונה, זה עסק קטן, הם רצו להטמיע את זה במשטרה, אלשיך פורש, והם מוכרים אותה לחוץ לארץ במיליארדים. יש פה כנופיית פשע, לדעתי. זה הראש שלי, בסברה. והיות שצריך לחקור, מי חוקר?

מי יחקור את המשטרה היום, מי?

גנץ מסתובב לי כאן שר הביטחון, יושב לי כאן היום רם בן ברק. אף אחד לא חוקר אותם, אף אחד לא עוצר את אלשיך, שואל אותו: תגיד, מה קרה פה, אני רוצה לעצור אותך. נעלם הכסף. נראה לך שהיה איזה פקיד עירייה או פקיד מס הכנסה, ב-5,000 שקל, שהיה עושה דבר כזה, ולא היו עוצרים אותו בבית ב-05:00, הופכים לו את כל הבית, עוצרים אותו, אזיקים רגליים-ידיים,

ובאים לשופט שחותם על צווי מעצר ל-10 20 יום, בגלל שככה מתנהל ארגון פשיעה גדול, חזק. ולכן, אני חושב, אתם רצים לחקור את ראש הממשלה על סיגרים? את מי, את ליצמן, על זה שעזר לאיזה

את מי, את חיים כץ, שצבעו לו איזה עץ בבית? את מי, את אריה דרעי על עבירת מס? אבל תבין טוב. אתה יודע, כתוב: יצחק אהב את עשו. רש"י אומר: למה אהב אותו? עשו היה הרי רשע. אלא היה שואל אותו: איך מעשרים את התבן ואת המלח, וכידוע תבן ומלח פטורים מעישור. כשאני רואה את הצביעות שלכם, למי אתם נטפלים, אני מבין שאתם מכסים על משהו גדול הרבה יותר, וזה הפשע המאורגן הזה שקרה פה.

לכן אני חושב שצריכה לקום ועדת חקירה ממלכתית במדינת ישראל לא על הצוללות, לא על הסיפור של מירון, פה יש לנו ארגון פשיעה שפעל ברמות הכי גבוהות, ולכן אני מבקש מהכנסת לתמוך בהקמת ועדת חקירה ממלכתית, בגלל שמדובר בדרגים הכי גבוהים במדינת ישראל, שהיום גם חלקם יושבים בכנסת. תודה רבה, חבר הכנסת אמסלם. מי יענה, חבר הכנסת סגלוביץ'? מי יענה? השר עודד פורר, בשם הממשלה. אחד מבכיריה. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, לטענת המציע הייתה בפרשה הזאת, המדוברת, מעילה בכספי ציבור בהיקף רב, למרות שהוחלט כי רשות התחרות תחקור את הפרשה, והחקירה אף הועברה לאחריותה ביולי 2020, לטענתו, מאז לא נעשה דבר. אז ראשית אגיד שהממשלה מתנגדת להצעת החוק. ההצעה פוגעת בשיקול הדעת הנתון בחוק לממשלה להחליט על הקמת ועדת חקירה ממלכתית. לממשלת ישראל, לממשלה,

יש שיקול דעת רחב בעניין זה, והצעת החוק מבקשת להפקיע ממנה את שיקול הדעת ולקבוע בחקיקה את הקמת הוועדה. אבקש להבהיר כי לפי חוק ועדות חקירה סמכות הממשלה להחליט אם להקים ועדת חקירה ממלכתית היא סמכות שברשות ולא סמכות שבחובה, ומדובר בשיקול דעת רחב. לכן הצעת החוק המחייבת את הממשלה להקים ועדת חקירה ממלכתית, תוך הפקעת שיקול הדעת הנתון לה בחוק, עומדת בניגוד לסעיף 1 לחוק ולרציונל שביסודו. החוק גם קבע כי הממשלה רשאית להחליט על הקמת ועדת חקירה ממלכתית, אדוני השר, איך אתה וסיעתך הצבעתם רק לפני שנה, איך הצבעתם אז?

תבדוק איך הצבעתי. החוק גם קבע כי הממשלה רשאית להחליט על הקמת ועדת חקירה ממלכתית רק לאחר שמצאה כי קיים עניין שהוא בעל חשיבות ציבורית חיונית הטעון בירור.

ברור שלא כל חשד לביצוע עבירות פליליות מצדיק כשלעצמו להקים ועדת חקירה, ולשם כך נועדה החקירה הפלילית, וזוהי דרך המלך. במקרה הזה, כפי שגם פורסם בכלי התקשורת, ובניגוד לטענת המציע כאילו לא נעשה דבר, אכן מתנהלת חקירה פלילית בפרשה. החקירה מנוהלת על ידי מחלקת החקירות של רשות התחרות בליווי פרקליטות מחוז ירושלים. במסגרת החקירה נחקרו מעורבים רבים, חשודים ועדים, והחקירה נמצאת כעת בשלב מתקדם וצפויים להיחקר מעורבים נוספים. מכל הטעמים האלה, הממשלה מתנגדת להצעה. תודה רבה. אנחנו עוברים להצבעה, רבותיי. נדמה לי ששכנעת את כולם. תודה, חבר הכנסת.

אתה יכול להיות רגוע גם כשאתה אומר דברים מאוד, דודי תמיד רגוע כשלא מרגיזים אותו, נכון? כשלא מרגיזים אותך אתה רגוע. זה כמו שתגיד שארגון פשיעה יחקור את עצמו,

בעד, ארבעה, נגד, שבעה. ההצעה לא עברה.

אנחנו עוברים לנושא הבא על סדר-היום, והוא הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (תרומה מישות מפלה), של חבר הכנסת שיקלי. נמצא?

תשובה והצבעה. יש תשובה? בבקשה, אדוני. היות שהממשלה תתנגד, לכן מגיע לו. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, בתאריך 19 בדצמבר החליטה ועדת השרים לענייני חקיקה לדחות את המשך הדיון בחצי שנה. התקנון לעבודת הממשלה קובע כי הצעת חוק פרטית שתובא לדיון במליאת הכנסת בטרם נקבעה לגביה עמדה על ידי ועדת השרים לענייני חקיקה, תהיה עמדת הממשלה להתנגד. בהיעדר עמדה כאמור, הממשלה מתנגדת להצעת החוק. תודה רבה. בבקשה, חבר הכנסת שיקלי, שלוש דקות. בבקשה, אדוני. כבוד היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, תכליתו של החוק החשוב הזה היא לבלום את השפעתו ההרסנית של כסף זר, שלמרבה הצער אזרחי ישראל לא חשופים להיקף השפעתו ההרסנית על סוגיות לאומיות וביטחוניות. הינה דוגמה אחת. השנה היא 2015. מחבל נאלח, תושב אום אל-פחם,

ביצע פיגוע דריסה ברברי בצומת גן שמואל, דרס חיילים ואז יצא מרכבו ודקר ילדה בת 15. בתום הליך משפטי שארך כשנה החליט, בצדק רב, בית המשפט המחוזי בחיפה לבטל את אזרחותו של המחבל. וכאן נכנס הכסף האירופי לפעולה. שני ארגונים המכנים את עצמם ארגוני זכויות אדם, ואני אכנה אותם "ארגוני זכויות הדם", נחלצו מייד להגנה על המחבל, כמובן, תמורת משכורת נכבדה. האחד הוא ארגון עדאלה, שתמיכה בטרור היא לחם חוקו, והארגון השני, האגודה לזכויות דורסי ודוקרי האזרח. מי שחושב שמדובר בעמותות ישראליות של ממש לא מבין איפה הוא חי. האגודה לזכויות דורסי ודוקרי האזרח לבדה קיבלה בשנת 2021, על פי נתוני משרד המשפטים, 288,000 שקלים מממשלת נורבגיה, 870,000 שקל מממשלת גרמניה ולא פחות מ-1.3 מיליון שקלים מהאיחוד האירופי. כמוהם פועלות כאן עוד עשרות עמותות. אלו הם כספי דמים שאותם אנחנו חייבים לעצור. אם לא נעצור אותם, בשנת 2040 ישוב זיוד לאום אל-פחם, ושם תחכה לו קבלת פנים חגיגית, כפי שראינו בבאקה אל-גרבייה לפני כמה חודשים, שאז הגיע לשם המחבל רושדי אבו מוך, שהיה שותף לחטיפתו ורציחתו של החייל משה תמם, השם ייקום דמו. הם יהיו זכאים לבחור לכנסת, הם יהיו זכאים לביטוח לאומי, לטיפול רפואי, לנוע בחופשיות, לטוס לחו"ל, ולבטח גם תימצא העמותה שתפיק עבורם אירוע וסרט תיעודי בסינמטק בתל אביב, כאילו הם מעולם לא דרסו ולא רצחו. אני פונה לחבריי למחנה הלאומי ולסיעות הציוניות: תמכו בחוק הזה, עצרו את כספי הדמים.

תודה רבה. אנחנו עוברים להצבעה. ההצעה להעביר לוועדה את הצעת חוק לתיקון

האם לא הצבעת עבור עצמך, חבר הכנסת שיקלי? הצבעתי. האמת, אתה אדם מיוחד. מה ההסבר, חבר הכנסת שיקלי? לא נלחץ. לא נלחץ, לכתוב שלא נלחץ. אם ניסית ולא נלחץ אז אני מוסיף. לאחר בדיקה מעמיקה מתברר שחבר הכנסת שיקלי הצביע בעד עצמו, למרות התופעה המעניינת שהייתה כאן. זה שבעה ואחד, שבעה נגד ואחד, בואו נראה את הסרטון. תודה רבה. אני עובר הלאה, הצעת חוק תגמולים לאסירי ציון ובני משפחותיהם, גדי יברקן, הצבעה. אני עובר הלאה, אופיר כץ גם יורד. הקפאת כספים ששילמה הרש"פ מהכספים המועברים אליה ממשלת ישראל, חבר הכנסת אבי דיכטר, הוא פה? הוא לא פה. עוברים להצעה הבאה, הצעת חוק לתיקון פקודת המשטרה. אבי פה. באופן חריג אני חוזר להצעה הקודמת, למרות שדילגנו. האמת, לזכות חבר הכנסת דיכטר, אני חייבת לומר שיש, רואים שאת עורכת דין. סנגורית. שאני לא מסכימה איתה. נכון, נכון. חברת הכנסת רייטן, תודה על השאלה, ברגע זה יש בדיקה מעמיקה לגבי התופעה ואבחונה. תודה רבה. בבקשה, עשר דקות, אדוני. אדוני היושב-ראש, אדוני השר, חבריי חברי הכנסת, כזכור, לפני פחות מארבע שנים הבית הזה העביר ברוב מוחץ של 87 חברי כנסת את החוק שמחייב את הממשלה לקזז מהכספים שגובים כמיסים עבור הרשות הפלסטינית את היקף הסכומים שהרשות הפלסטינית משלמת למחבלים שנמצאים בכלא הישראלי או למשפחות מחבלים שנמצאים בקבר הפלסטיני שנהרגו אגב פיגועים שביצעו ובהם נרצחו ישראלים יהודים ולא יהודים, כולל פלסטינים משטחי יהודה ושומרון. החוק קבע מנגנון שמסביר בדיוק איך מתבצע הקיזוז הזה. זה לא היה רעיון יחיד אצלנו. בארצות הברית, אדוני היושב-ראש, אחרי שנרצח אזרח אמריקאי שהיה תייר בישראל, אמריקאי נוצרי נרצח ביפו בידי מחבל פלסטיני ועל שמו בארצות הברית עבר בממשל חוק טיילור פורס, שקובע שארצות הברית לא תוכל להעביר כספים לרשות הפלסטינית כל עוד זו משלמת משכורות למחבלים. המתכונת אצלנו אומרת ששר הביטחון מחויב להביא דוח לקבינט בתום כל שנה, היקף התשלומים ששילמה הרשות הפלסטינית כמשכורות בשנה החולפת. הדוח הזה מאושר על ידי הקבינט המדיני-ביטחוני ואז הסכום הזה מוקפא מכספי המיסים שישראל גובה ומעבירה לרשות הפלסטינית. המתכונת ברורה, כל חודש מקזזים את החלק היחסי. הקבינט רשאי להפשיר את הכספים ולהחזיר אותם לרשות הפלסטינית,

להעביר אותם, לא להחזיר, אלא להעביר אותם לרשות הפלסטינית,

אם שוכנע הקבינט מטענות שר הביטחון שהרשות הפלסטינית חדלה לשלם משכורות למחבלים.

מבחינה מודיעינית, מודיעינית לא חשאית, אלא שנאספה באמצעים גלויים על ידי אפילו מכוני מחקר, לאו דווקא סוכנויות המודיעין שלנו, אנחנו יודעים על היקף של 1.3 מיליארד שקל שהרשות הפלסטינית משלמת מדי שנה למחבלים, בין אם בכלא הישראלי ובין אם בקבר הפלסטיני. מאז שעבר החוק ב-2018 הקבינט המדיני ביטחוני אישר ארבעה דוחות של שר הביטחון והורה להקפיא סכום מצטבר של למעלה מ-1.8 מיליארד שקל. על פי הדיווחים של שר הביטחון בשנים 2018, 2019 ו-2020 הרשות שילמה פחות או יותר סכום של 600 מיליון שקלים בשנה למחבלים ולבני משפחותיהם.

מאז שנכנס החוק לתוקף, אדוני היושב-ראש, האוצר, ממשלת ישראל הייתה אמורה להקפיא 1.8 מיליארד שקל ובפועל הוקפאו 1.3 מיליארד בלבד. זאת אומרת, הממשלה עבריינית. היא לא מקפיאה את הסכום שנקבע אלא מקפיאה חצי מיליארד שקל פחות.

הדוחות שפורסמו, בסופו של דבר גם הרשות הפלסטינית, מהמחויבות שלה כלפי המדינות התורמות המסייעות לה והגופים, מפרסמת מדי חודש את דוחות הביצוע של תקציב הרשות הפלסטינית. מהדוחות האלה אנחנו למדים על פער בין מה שממשלת ישראל אומרת לבין מה שאומרת הרשות הפלסטינית. מה הפער?

בחודשים אוגוסט עד דצמבר של השנה החולפת, 2021, האוצר נמנע מלהקפיא 150 מיליון שקל. בנוסף לכך, שחררו לרשות הפלסטינית בחודשים האלה כספים שכבר הוקפאו בהיקף של 350 מיליון שקל. 150 פלוס 350 מיליון אלה ה-500 מיליון. ואז אתה שואל: רגע, הרי באוגוסט 2021 נפגש שר הביטחון עם יושב-ראש הרשות הפלסטינית מחמוד עבאס, ושם סוכם בין היתר שישראל תעביר לרשות 500 מיליון. ישראל הבהירה, שר הביטחון הבהיר, והאוצר, שמדובר ב-500 מיליון שקלים שהם הלוואה ושמקור ההלוואה הוא מתן מקדמות על חשבון גביית המיסים העתידית. לעומת זאת, בתקשורת הפלסטינית פרסמו שההסכמה היא על, זה הנוסח שהיה כתוב "החזרה של חלק מהכספים המוחזקים בידי ישראל", כלומר מענק. בישראל, מלבד הכספים המוקפאים, אין לרשות הפלסטינית שום כספים אחרים. אני אומר לכם, ב-28 שנותיי הביטחוניות מול הרשות הפלסטינית, זו הפעם הראשונה שאני מוצא שהרשות הפלסטינית דוברת אמת, וממשלתי, ממשלת ישראל, דוברת שקר. אתה לא מאמין בזה באמת. אלה העובדות. אם אתה רוצה להביא עובדות אחרות, אתה מוזמן. מאז שחוקק החוק, אגב, הרשות הפלסטינית לא הפסיקה לשלם את המשכורות, כאמור, אנחנו יודעים על 1.3 מיליארד, שזה 7% מהתקציב, הממשלה מכירה בחצי מהסכום הזה. בכל מקרה, הצעת החוק שאני מביא היום להצבעה כאן היא הצעת חוק שאומרת שהכספים יוקפאו, אבל לא לנצח אלא יוקפאו לשנתיים. אם בחלוף שנתיים הממשלה,

ישתכנעו שהרשות הפלסטינית לא מפסיקה את תשלום המשכורות למחבלים, אלה שאצלנו ואלה שבקבר, המדינה תעביר את הכסף הזה מהפריזר, מההקפאה, לאפוטרופוס הכללי, והאפוטרופוס הכללי, על פי כללים שייקבעו על ידי השרים הרלוונטיים בממשלה,

הכספים האלה, לאחר שיחולטו, ישמשו לפיצוי נפגעי טרור ומשפחות נפגעי טרור.

בדרך הזאת הרשות הפלסטינית תבין שמדינת ישראל לא בונה תוכנית חיסכון עבור הרשות הפלסטינית, אלא היא פועלת בכל דרך כדי לנער את הרשות הפלסטינית כדי שזו תפסיק לשלם משכורות למחבלים, תפסיק לתמוך בטרור, בכספים בהיקף של 1.3 מיליארד שקל בשנה. או שהרשות הפלסטינית תתנער או שאנחנו ננער אותם עד שיפסיקו לשלם משכורות למחבלים ולתמוך במחבלים. מה לדעתך, איזו משתי האפשרויות תתקיים? החילוט של הכספים האלה כעבור שנתיים הוא מנוף נדרש, אני מקווה שהוא המנוף האחרון שאנחנו צריכים להשתמש בו.

ניפגש פה בעוד פרק זמן ונצטרך להחליט החלטות נוספות.

אבל אני אומר לכם, בחדר הזה, במליאה הזאת, 120 חברי כנסת צריכים להבין: כשאתה מרים יד ומצביע בעד החוק הזה, אני מזכיר לכם שוב, 87 חברי כנסת, חלקם יושבים פה, 87 חברי כנסת הצביעו בעד החוק של הקפאת הכספים של הרשות הפלסטינית. 87. 15 הצביעו נגד, גם הם לצערי יושבים פה בהצבעה הזו. אני אומר לכם, מי שמצביע נגד, מצביע בעד הטרור, בעד המשך הטרור, בעד מימון מחבלים, בעד פגיעה באנשים חפים מפשע, בעד פגיעה בחיילינו, ישראלים, יהודים, לא יהודים, בפלסטינים, באנשים שמגיעים לכאן כתיירים. בסופו של דבר, החוק הזה הוא המשך של החוק הקודם ואני מקווה מאוד שגם ממשלת ישראל קודם כול תבין את מחויבותה. היא לא יכולה להיות עבריינית. ממשלת ישראל מחויבת לקזז, על פי חוק, את הסכום המלא. לא ניתנה לממשלת ישראל שום הקלה לקזז משהו שהוא פחות מהדבר הזה.

ולכן, אני קורא לכל אחד ואחת מחברי הכנסת להצביע בעד החוק הזה, כי כך נלחמים באמת בטרור.

תודה רבה. סגן שר הביטחון אלון שוסטר, בבקשה. טיבי, נהוג לברך יום הולדת?

זהו, נגמר, זה היה אתמול. שתי הערות. יש delay בכחול לבן. אדוני יושב-ראש הישיבה, חברי הכנסת,

חבר הכנסת דיכטר,

בניגוד לך, לא יודע שממשלת ישראל שיקרה ושהכספים שהועברו הם אינם הלוואות. וההערה השנייה, רעיון החילוט נשקל כבר בעבר, כשחוקקתם את החוק, את חוק ההקפאה.

אבל הרעיון הזה שאתה מציע כרגע, שהוא בבסיס החקיקה שלך, נזנח על ידי ועדת החוץ והביטחון בראשותך.

הוא הוריד את הסעיף הזה כשהיה שר. הסעיף הזה היה בחוק והוא הוריד את זה. נכון, כאשר הכנתם את החוק לקריאה שנייה ושלישית, לאור ההבנה כי חילוט כספי הרשות הפלסטינית שמוחזקים על ידי משרד האוצר עלול להעמיד את מדינת ישראל בפני סכנות משפטיות בזירה הבין-לאומית. אני רוצה לציין כי את התכלית שאתה מבקש להשיג באמצעות הצעת החוק, אפשר להשיג,

אם רוצים לממש פסקי דין נגד הרשות הפלסטינית, נגד פעילי טרור ותשלום פיצויים לנפגעי עבירה, גם במצב המשפטי הקיים. ניתן לממש פסקי דין שניתנו נגד הרשות ונגד פעילי טרור באמצעות ההוצאה לפועל, ותביעות מסוג זה להוצאה לפועל נעשות היום כדבר שבשגרה. אשר על כן, הממשלה מבקשת להתנגד להצעת החוק. בבקשה, עוד שלוש דקות לחבר הכנסת דיכטר. אדוני היושב-ראש, חברי סגן השר אלון שוסטר, חבריי חברי הכנסת, כשהחוק עבר ב-2018 הייתה באמת הצעה, אגב, היא הייתה הצעה של הממשלה, לקבוע סעיף שהכספים שיוקפאו לא יוקפאו אלא יחולטו לטובת משפחות ונפגעי הטרור. אבל הפרקליטות אמרה שלהתחיל את החוק באבחה אחת מהקפאה ישר לשימוש בכספים לפיצוי משפחות נפגעי הטרור, זה עלול להיות בעיה.

בואו נעשה את זה בשלב ראשון, בואו נראה אם הרשות הפלסטינית מבינה שמדינת ישראל והעולם כולו, העולם הנאור, לא מוכנים לסבול מצב שרשות פלסטינית תהפוך מחבלים לעובדי הרשות הפלסטינית. הרי איך אתה היום הופך להיות עובד רשות? או שאתה נענה למכרז או מגיע בדרך אחרת, או שאתה הופך להיות מחבל ונכנס לכלא הישראלי או לקבר הפלסטיני. באותו רגע שנכנסת לכלא אתה הופך להיות עובד של הרשות הפלסטינית. אנחנו ארבע שנים אחרי, ואנחנו רואים שהרשות הפלסטינית ממשיכה לשלם את המשכורת כאילו לא קרה כלום. זה לא בדיוק כאילו לא קרה כלום, מפני שהם משקיעים הרבה מאוד מאמצים בלהסתיר את תשלום המשכורות. אז ארבע שנים אחרי, תודה לאל, מדינת ישראל, גופי הביטחון שלה, יודעים היטב איפה ואיך לאתר את המשכורות האלה, ואחרי ארבע שנים, פרק זמן לא רע

כשאתה רואה שהרשות הפלסטינית ממשיכה בדרכה הסוררת, אני חושב שממשלה רצינית לא יכולה להגיד שלא קורה שום דבר. ולכן אנחנו אומרים עכשיו: בואו נעלה מדרגה, בואו נסגור קצת את הברגים האלה. לכן הטיעון שלפני ארבע שנים זה עלה ולכן צריך להשאיר את זה לנצח הוא לא רציני, סליחה. הדבר השני, ידידי סגן השר אלון שוסטר,

הסכום של חצי מיליארד שקל שהממשלה נתנה לרשות הפלסטינית כאילו הלוואה, בפועל הרשות הפלסטינית אומרת שזה מענק. אני חושב שכאשר אתה בודק בספרים אתה מבין שזה מענק, אתה מבין שהרשות הפלסטינית תופסת את ההתנהלות של הממשלה כמשהו, סליחה, חפיף, כאילו, או בערבית, יעני כזה. לא ככה מנהלים מלחמה בטרור. לא ככה מנהלים מלחמה אמיתית בטרור. הכספים, בוודאי למחבלים, זה דלק אוקטן של דס"ל, של מטוסים, שאתה נותן למחבלים. אני אומר לכם, אני לא מעלה בדעתי שיש פה חבר כנסת אחד, בוודאי כאלה שהצביעו בעד החוק בפעם הקודמת, שהיד לא תרעד לו כשהוא בא להצביע על כפתור אחר זולת בעד. אני אופתע מאוד. ואני אומר לכם, מי שישים את ידו נגד, זה יהיה לדיראון נגדו. איך אתה מעז לאשר תשלום משכורות למחבלים כשאתה יודע שהם מחבלים מורשעים בבית משפט בישראל?

אנחנו עוברים להצבעה, רבותיי. עד שחבר הכנסת דיכטר יגיע בבקשה.

וניהולם),

בעד, שלושה, נגד, שמונה, אין נמנעים. הצעת החוק

חבר הכנסת אורי מקלב, בבקשה. תיעוד חזותי של השימוש במכת"זית.

תביטו על משפחות נפגעי הטרור,

אין לכם זכות לעשות את זה.

די עם הדמגוגיה הזאת. מה זה קשור? אתה הצבעת נגד כבר אז. אתה בוודאי לא רלוונטי לנושא הזה. אתה אז אמרת שהם יפסיקו לממן כתוצאה מהחוק. לך תקרא איזה דברים אמרת אז ותראה כמה אתה לא רואה את העתיד מנגד. כמה אתה עיוור זה שהצבעת אז נגד ההקפאה, הצבעתם עם הרשימה המשותפת, תודה רבה. תודה רבה. אדוני היושב-ראש, מכובדי השר, עשר דקות, בבקשה. חברי חבר הכנסת אברהם דיכטר, וחבר הכנסת מוסי רז, נראה לי שלהצעת החוק שלי שניכם מסכימים, בוודאי משיחות עם חבר הכנסת מוסי רז, שיחות אישיות, והשתתפנו באותה ועדה שהביאה אותי להציע את הצעת החוק הזאת. שותפים איתי עוד 21 חברי כנסת, וכפי שהיטבת במילה אחת להגדיר זאת, היושב-ראש, זה תיעוד חזותי של השימוש במכת"זית. מכת"זית זה אותו הרכב המשטרתי שמתיז עם ברז בעוצמה רבה מאוד מים בצבע כזה או בצבע אחר, ובתקופה האחרונה מתיז הרבה בואש, שכפי שידוע זה מים עם חומר שריחו רע מאוד, קשה להשתחרר ממנו והוא מאוד פוגעני. כל מי שראה מכת"זית בפעולה יודע, יודע שהכלי הזה הוא כלי פוגעני ומזיק,

הוא כלי משחית, בגלל שהוא משחית סחורה, משחית ריהוט, משחית בתים,

משחית עסקים, ופוגע, הוא בראש ובראשונה פוגע באנשים. אני חושב שיש קונסנזוס בבית הזה, בכל חלקי הבית, על השימוש הקשה שנעשה בכלל באופן כללי על ידי המשטרה. אנחנו יודעים את העבודה שהיא עושה מצד אחד, אבל מצד אחר אנחנו מבקרים, מפקחים ויודעים לא פעם שיש לנו ביקורת, שזה עובר על מה שאפשר לעשות מול אזרחים, מול מפגינים. אבל בעיקר, ואני רוצה לציין ואני רוצה לשים על זה דגש: לא מדובר רק במפגינים. כלפי המפגינים אנחנו יודעים, כלפי מפגינים אנחנו ראינו, רואים סרטונים, רואים את זה בעין, איך שמכת"זית, איך אותו כלי ירייה של המים מפיל מפגין, מטיח אותו ברצפה, פוגע בו ופוצע אותו, שזה דבר שלא יכול להיות, אבל מעבר לזה, ולא פחות חמור וגם יותר חמור, כלפי עוברי אורח. הכלי הזה הוא כלי שלא יכול להיות ממוקד, הוא לא ממוקד לייזר והוא לא ממוקד מטרה. הוא כלי שפוגע באופן רחב ביותר בעוברי אורח, אנשים שמזדמנים למקומות כאלה והם לא קשורים להפגנה, הם הגיעו לא במטרה להפגין. ואולי מי שהולך היום להפגין, לצערי הוא צריך לקחת סיכון שיפגעו בו. איך אמר אותו רב? שהוא לא הולך להפגנות בגלל שמי שהולך להפגנות סימן שהוא סומך על המשטרה והוא סומך שהוא לא ייפגע, מי שסומך. הוא לא סומך, אז הוא לא הולך להפגנה. אבל ודאי וודאי עוברי אורח, ודאי וודאי שימוש באזורי מגורים. מי שמכיר את רחוב בר-אילן, ואני חושב שאין מי שנמצא כאן בכנסת ולא מכיר את רחוב בר-אילן. זה באזורים צפופים, אזורים שאנשים גרים בהם, והם חוטפים את אותו בואש, את אותה מכת"זית, את אותו כלי ירייה, אותו אקדח המים החזק והעוצמתי הזה בתוך הבית. הוא שובר חלונות, הוא נכנס בתוך הבית והוא מזיק, ואני לא מדבר על ההשלכות שיש לזה על ילדים ואנשים. הוא נכנס לתוך בתי מסחר, הוא פוגע באנשים שלא קשורים לזה, ודאי וודאי, קל וחומר בן בנו של קל וחומר כשמדובר בחומר של בואש. החומר הזה הוא חומר שעוד יותר קשה להשתחרר ממנו והוא יותר מזיק. לכן, מה אנחנו ביקשנו? יש הרי נוהל, והמשטרה תמיד אומרת שיש נוהל איך משתמשים בו. אנחנו חושבים שיכול להיות שהנוהל הזה כן טוב,

ככל הנראה, לפי הנוהל ולפי מה שכן המשטרה מדווחת שהיא פועלת לפיו. בואו נתעד את זה,

אם עובדים לפי הספר, מה יש לפחד אם עובדים טוב? אפשר לתעד את זה. נתעד ונראה אם המשטרה באמת פועלת לפי הנוהל, באמת לא פוגעת באנשים ולא פוגעת באזרחים ולא פוגעת בבתים ולא פוגעת בעסקים, והיא עושה את המטרה שלשמה ניתן לה אישור. נוכל לפקח על זה. זה מה שאנחנו מבקשים. אבל מה שקורה בפועל, אנחנו יודעים שלא רק המפגינים סובלים ונמצאים תחת טיפולה או תחת נחת ידה של המשטרה. הסביבה, ענישה קולקטיבית היא מציאותית והיא קורית. ענישה סביבתית היא מציאותית. גם בלי ענישה המציאות מוכיחה, ובסרטונים היום, עם התיעוד שיש, רואים: באזורים שכבר אין מפגינים, שכבר לא נמצאים על הדרך, אנחנו רואים את הפגיעה. אני כן רוצה לציין למה אנחנו אומרים שצריך להיות יותר תיעוד וצילום של הפעולה של המכת"זית.

מכיוון שבכוונת מכוון, או אפילו לא בכוונת מכוון, באזור הפגנה היום, עם הכלים הטכנולוגיים שיש, יש הרבה הרבה תיעודים, אבל כשמדובר ברכב שנוסע מהר וברגע הוא לא נמצא באזור של המפגינים, קשה מאוד לתעד אותו, שהמשטרה תתעד את זה, ואז אנחנו נראה שהפעילות שלהם תהיה עם גורם מרתיע. קודם כול, זה טוב שזה גורם מרתיע, ודבר שני, אם לא פעלו כחוק, יש תיעוד לזה. לפני חודש, חודש וחצי, ועדת הפנים בראשותה של חברת הכנסת מירב בן ארי דנה והביאה את המשטרה ותושבים ואזרחים שנפגעו מהפעולה הזאת וגם מפגינים. אז סיפר חבר הכנסת בן גביר שהוא, כעורך דין, לא כמפגין, קיבל הרבה פיצויים לאנשים במסחר שיכלו להוכיח שהם נפגעו מהמכת"זית. הוא אומר שזה הרבה. אבל יש הרבה שלא יכולים, ואנחנו מדברים על אזרחים רבים שלא מחפשים את הפיצוי, הם מחפשים שלא יפגעו בהם. ואני אומר לכם, חברי הכנסת, מי שאני צריך להודות לו, או לא להודות לו, מי שהביא אותי להצעת החוק הזאת, על גבי המסקנה שלא הייתה מסקנה שלי, זה דווקא מאותה משפחה, מאותו אזרח שנפגע מהמכת"זית. הוא סיפר לי איך במוצאי שבת, לאחר שבת שהיו אצל ההורים, משפחה עם ארבעה ילדים, זוג וארבעה ילדים, ילד אחד בעגלה ואישה הרה, הם הלכו בדרך מכאן, לא רחוק מגשר המיתרים, משכונת רוממה לכיוון כביש בגין ליד הכניסה לעיר, כדי לקחת נסיעה של אוטובוס לרמות,

הם נמצאים ברחוב המ"ג. מי שיודע, זה לא הרחוב של גשר המיתרים,

ליד מגן דוד אדום, ליד הכניסה לתחנה המרכזית. מכת"זית נוסעת במהירות, היא מכוונת כלפיהם את אותו אקדח מים, מתיזה עליהם, הם רואים שזה קורה, אין להם לאן לברוח, תיק עם מזוודה, אישה עם שלושה ילדים ועוד ילד אחד בעגלה, והם חוטפים את המים בכמות עצומה שהילדים נפלו. אני לא מדבר על מה שזה משפיע נפשית וכו' עם הריח והנזק. האישה סיימה את הלילה הזה, את מוצאי השבת הזה,

והייתה עד הבוקר בחדר המיון.

ממה הם סבלו וממה הם סובלים אני לא צריך להגיד לכם. אני אומר לו: טוב, תן לי את הפרטים, אני אוכל להתלונן על זה. אמרתי לו: תיעדת את זה? הוא אומר: אני תיעדתי? אני הולך ברחוב ומתעד? אני עובר אורח שרוצה להגיע בשקט הביתה. אחרי שבת הוא היה עייף אבל שמח, ורצה לחזור, לקחת אוטובוס. משפחה פשוטה, שאין לה שום דבר חוץ מללכת מהבית, ולא באזור הפגנה בכלל. הם לא היו בתוך הפגנה, לא התכוונו להיות בתוך הפגנה, לא ידעו שיש הפגנה. בסופו של דבר הם הלכו מהבית לתחנת אוטובוס, זה מה שהם עשו, ואין תיעוד. אם אנחנו נעשה עכשיו חוק שיש תיעוד, הוא לא צריך יותר מזה. אנחנו נוכל לדעת מה קרה עם המשפחה, מה הסיבה. הם יוכלו לתבוע, ובעיקר יהיה גורם הרתעה. אני כן רוצה להגיד ולציין את זה שזה עבר ועדת שרים, אבל נדחה לשלושה שבועות. מהלשכה של השר לביטחון פנים נאמר לי שעקרונית יש תמיכה בחוק הזה, אבל הם צריכים עוד לתאם את הדברים עם המשרדים, כמו משרד המשפטים. קודם כול, אני רוצה לציין לשבח: אם יש לשר לביטחון פנים מדיניות שבה הוא מוכן שהמכת"זיות יופעלו רק כשיש תיעוד, אני חושב שכולנו חושבים שבעניין הזה זה המינימום שיש,

ואני אומר: לא בשביל לתבוע את המשטרה אלא כדי שמי שצריך, יעמוד בנוהל. אם יעמדו בנוהל, אז גם לא צריך לפחד. כמו שכאן מצלמים אותנו, ואנחנו עושים מה שאנחנו חושבים שנכון לעשות, ואנחנו לא נרתעים משום דבר, אז קל וחומר שהמשטרה יכולה לעשות את זה, והיא לא צריכה בשום אופן להירתע ולא לקיים את זה,

אני רוצה להעריך שאם השר רואה, והוא אמר את זה, וענה שהוא לא חושב שצריך להשתמש בזה בצורה לא מבוקרת, ושהוא מודע לנזקים הגדולים, נזקים אדירים, גם נזקים ממוניים, גם נזקים גופניים, גם נזקים נפשיים. תחשבו שיש אנשים שגרים באזורים שיש בהם הפגנות תמידיות, מה הם עלולים לעבור. סיפרו לי שבפתחי בתים, בחדרי מדרגות, יש חומר שמנטרל את הריחות, אי-אפשר לעמוד בזה.

שבועות רבים קשה לעמוד בריח ובסבל ובהשלכות של החומרים האלה. אני מבקש, מכיוון שיש לי סיכום, שלא נקבל תשובה ושלא נצביע על החוק הזה, אדוני היושב-ראש, אלא כנראה מייד אחרי הפגרה,

החוק הזה יעבור לתשובה והצבעה. תודה רבה.

תודה רבה לך, חבר הכנסת מקלב.

אנחנו עוברים להצעה הבאה, הצעה רגילה לסדר-היום בנושא: הצורך בהקמת ועדת חקירה פרלמנטרית בנושא החלטות הממשלה בגל האומיקרון,

של חבר הכנסת מאיר פרוש. תפדל. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, בשבוע שעבר משרד הבריאות פרסם באופן רשמי שיש 10,000 נפטרים מנגיף הקורונה מאז תחילת המגפה. מעל 1,000 ישראלים נפטרו מקורונה בשלושת השבועות הראשונים של מה שקרוי פברואר 2022, שזה עשירית מנפטרי הקורונה בישראל מתחילת המגפה, וזאת למרות זריקות הבוסטר הנוספות והתרופות הכי יעילות בעולם. כ-1,700 אנשים נפטרו בגל האומיקרון. על פי נתוני התמותה הכוללת, מכל סיבה שהיא, במהלך גל האומיקרון התמותה הכוללת קפצה ב-20%, והיא הגדולה אי-פעם לעומת תקופה דומה בישראל לפני המגפה. זה אף חריג לעומת מדינות מפותחות אחרות, וזה מלמד על אי-ספיקה מאוד משמעותית. בממשלה הקודמת, בראשותו של חבר הכנסת בנימין נתניהו, נחשפנו לראשונה לנגיף הקורונה. לקח זמן עד שהמערכת ומומחי הבריאות למדו, והבינו במה מדובר, תוך ניסוי וטעייה בדרכים שעלינו לנקוט. הממשלה ומערכת הבריאות נקטו פעולות רבות להתמודדות, תוך ניסיון לעצור את התפשטות הנגיף. אני אומר כאן באופן מפורש שהיו פעולות רבות שאנחנו, הנציגים מיהדות התורה, לא הסכמנו להן. כך, למשל, כאשר הטילו סגרים על ערים חרדיות שלמות או על שכונות שלמות בערים מעורבות, כמו בירושלים או בבית שמש, אנחנו טענו שאי-אפשר לעשות סגרים בלי קריטריונים ברורים. אני יכול לספר כעת שהייתה לי גם שיחה אישית קשה עם ראש הממשלה דאז בנימין נתניהו בעניין הזה, וטענתי בפניו שאי-אפשר לקבל החלטות בלי קריטריונים שקופים וברורים. הצגתי בפניו גם מקרים שבהם הטלת הסגרים אינה מידתית.

הצגתי לו רחובות שכמעט שלא היה בהם חולה קורונה אחד ובכל זאת מטילים עליהם סגרים. גם טענתי שהציבור מאבד את האמון במערכת הבריאות בעקבות ההתנהלות הזאת.

כמובן, להורות לפקידי משרד הבריאות לקבל החלטות בשקיפות מלאה ובקריטריונים ברורים.

בכל מצב ובכל מקרה, הכותרת של התשובה הייתה שהממשלה ומשרד הבריאות עושים הכול ומנסים לעשות את הכול כדי להציל חיים, ולשיטתם, הפעולות שהם נקטו היו כדי שנחסוך כמה שיותר נפטרים כתוצאה ממגפת הקורונה. אבל הכותרת של הממשלה הנוכחית היא אחרת לגמרי: הכלת המתים. זה התחיל באמירה מקוממת של שרת הפנים, גב' אילת שקד, בריאיון באחד מכלי התקשורת, ואני מצטט,

הממשלה קיבלה "החלטה אסטרטגית לחיות ליד הקורונה, לדעת גם להכיל חולים קשים, גם להכיל מתים, כי זו מגפה, ובמגפה אנשים מתים". לאחר שנוצרה ביקורת חריפה על דבריה, היא הבהירה וכתבה כי כל נפטר הוא עולם ומלואו, וחיי אדם הם ערך עליון מקודש. וכידוע, נכתב בספר משלי, מודה ועוזב ירוחם. אבל האמירה של שקד דיברה על החלטה אסטרטגית של הממשלה להכיל את המתים. היא לא הייתה הודעה אישית שלה, אלא לא פחות מאשר החלטה אסטרטגית של הממשלה להכיל את המתים. ואכן ראינו שזו השיטה של הממשלה, לא לנקוט בשום פעולה כדי לחסוך בחיי אדם ולהציל אנשים, אלא להכיל את המתים בגל האומיקרון. לצד האמירות של בכירים נוספים בממשלה בעבר על כך שיש להכיל את המתים, נשאל לאחרונה האוליגרך הרוסי, שר האוצר איווט ליברמן, ביום שני שעבר, בריאיון בוועידת

על אותם 1,000 חולי הקורונה שנפטרו בחודש האחרון במהלך הגל החמישי,

ואני מצטט: "אני שלם עם זה לגמרי.

החיים זה ניהול סיכונים. זה כמו שיודעים שבכל שנה ימותו 350 אנשים בתאונות דרכים ולא מוציאים רכב מחוץ לחוק. ההחלטות לא היו פשוטות אבל נכונות. ואני שמח", הוא אמר, "שקיבלנו אותן". סוף ציטוט. למי שהיה ספק שהאסטרטגיה של הממשלה היא הכלת מתים, כמו שאמרתי קודם, הגיע ליברמן ואמר בצורה הכי מפורשת שיש שזו האסטרטגיה של הממשלה: לקדש את המתים במקום לקדש את החיים. גם מי שעוקב אחרי התנהלותו של העומד בראש מערכת הבריאות,

ניצן הורוביץ, יכול לראות שהאסטרטגיה היא הכלת המתים. באותו יום שמדינת ישראל ציינה את פטירתם של יותר מ-10,000 אנשים במגפת הקורונה, שר הבריאות ניצן הורוביץ לא מצא לנכון לצייץ או לומר דבר על העניין הזה. היה חשוב לו יותר לספר לנו בטוויטר שלו שהוא נפגש עם חברי קונגרס אמריקאים, ושהם אמרו לו: הממשלה שלכם היא כמו משב רוח רענן. אפשר לראות גם בציוציו בטוויטר של השר הורוביץ החל מראשית כהונתו כשר הבריאות שהוא כמעט ולא מתייחס לכל נושא הקורונה והנפטרים ממנו. הוא כן התייחס רבות לדברים שקשורים לנושאים שעדיף שלא לפרט אותם, שהם נגד ההלכה ממש. הוא גם נאמן לאסטרטגיה של הממשלה לחיות לצד הקורונה ולהכיל את המתים. מאז ומתמיד היהדות דגלה בקדושת החיים. התורה אסרה פגיעה בחיי אדם, ולא משנה לאיזו מטרה. בתנ"ך מסופר שלאחר המבול אלוקים אמר לנח שאסור באופן גורף לקחת חיים של אדם, כמו שהפסוק אומר, כי בצלם אלוקים עשה את האדם, עד כדי כך שחל איסור של ממש לקרב מיתת גוסס כביכול מתוך חמלה אלא יש חיוב של השתדלות להצלת אדם שגוסס. התורה גם מטילה על כל אדם חובה להתערב ולעשות מעשה כדי להציל אדם אחר במצוקה ובסכנה, גם אם הוא זר לחלוטין ואך נקלע לסיטואציה. "לא תעמד על דם רעך" היא קריאה לאחריות ולסולידריות לאנשים. אין זה מפתיע כלל שממשלה שפוגעת בכל מה שקשור לסממן, לזהות היהודית שלנו, כמו חוק הגיור, התחבורה הציבורית בשבת, מתווה הכותל, הניסיון לקחת את סמכויות שר הביטחון, שלא יוכל לתת דחייה בשירות אחרי שכמה שנים לא יעמדו ביעדים, הוא לא יוכל לתת לו דחיית שירות, דבר שהיה יותר מ-70 שנה כאן במדינה, רפורמת הכשרות, פגיעה במשפחות ברוכות ילדים, שהדרך שלה תהיה מתוך בחירה לא לעשות דבר כדי למנוע את התפשטות המגפה, גם במחיר שאנשים מתים בעקבות התנהלות זו, מה שנוגד כאמור את הדרך ואת ההלכה היהודית. גם העובדה שהוועדה הפרלמנטרית היחידה שאמורה לפקח על החלטות הממשלה היא ועדת החוקה, שהעומד בראשה הינו פוליטיקאי שחבר בקואליציה, מצריכה וגם מחייבת מאיתנו שבעתיים להקים ועדה פרלמנטרית שתלמד על ההחלטות שהתקבלו במהלך גל האומיקרון ותפקח על ההחלטות שתתקבלנה בעתיד. לכן, אני מבקש ומציע לחברי הכנסת להצביע בעד הקמת ועדת חקירה פרלמנטרית על מגפת האומיקרון.

תודה רבה. ישיב בשם שר הבריאות השר עודד פורר. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, חבר הכנסת

בשונה ממדיניות הממשלה הקודמת, אנחנו החלטנו לנהל את גל התחלואה הנוכחי בשיקול דעת ובאחריות ובאיזון מתבקש בין שמירה על בריאות הציבור לבין שמירה על פעילות המשק. בשונה מהגלים הקודמים, המאפיין המרכזי של וריאנט האומיקרון הוא הדבקה נרחבת. סך כל המאומתים בקורונה בגל האומיקרון עמד על כ-350,000 איש, דבר שיצר עומסים כבדים על מערך הבדיקות, על בתי החולים ועל קופות החולים. המדיניות שלנו לאורך כל הגל הייתה לבצע כמה שיותר בדיקות, לנטר את התחלואה בזמן במוקדם, לשמור על האוכלוסיות הפגיעות ביותר, ובד בבד להמשיך לאפשר למשק לעבוד. לא שיתקנו את המדינה, לא שלחנו המונים לאבטלה, לא סגרנו את מערכת החינוך. אנחנו מיישמים הלכה למעשה את העיקרון של חיים לצד הקורונה. משרד הבריאות, לאורך כל ניהול הגל, שמר על מחויבותו לספק לאזרחים את כל הכלים כדי לשמור על בריאותם, לצד שמירה על משק פתוח ומערכת חינוך מתפקדת. כחלק מהאחריות המקצועית והחברתית במשרד הבריאות דאגנו לאורך כל גל האומיקרון למלאי חיסונים רציף לכולם, לתרופות ולטיפול מסור לכל מי שזקוק לו, כולל בדיקות בהיקף עצום. בתוך כך, כמה פעולות חשובות מאוד: האחת, קיצור הבידוד לחמישה ימים. פעולה נוספת היא חלוקת ערכות אנטיגן בחינם: כחלק ממדיניות הבידודים סוכם בין שרי הבריאות והאוצר, יחד עם ראש הממשלה, מתווה לחלוקת בדיקות חינם לאזרחי ישראל.

באמצעות הבדיקות האלה, הצלחנו לשמור את מערכת החינוך פתוחה, וחולקו למעלה מ-64 מיליון ערכות, שכ-75% מהן היו למערכת החינוך.

כמובן שבזכות המדיניות שלנו, מדינת ישראל הייתה הראשונה בעולם להעניק בוסטר וגם חיסון רביעי, ומנת החיסון הרביעית לגילאי 60 ומעלה הוכחה כמגינה פי שלוש ויותר כנגד מחלה קשה ופי שניים כנגד הדבקה. במהלך הגל נפתחו 80 נקודות התחסנות ברחבי הארץ, תוכניות התחסנות, התחסנות בקניונים וכו'. כמובן שגם הגברנו את הטיפול בקהילה במהלך הגל החמישי. קופות החולים טיפלו במאות אלפי חולי קורונה בקהילה כחלק מניהול כלל האירוע והורדת העומסים בבתי החולים. המעבדות לאורך רוב תקופת המגפה, מדינת ישראל הייתה הראשונה בעולם ומהמובילות בשיעור הבדיקות ל-1,000 נפש גם לפני השימוש בבדיקות האנטיגן, שנכנסו בהמשך. מערך הבדיקות בישראל עבר תהליך משמעותי של התאמה גם לזן האומיקרון, כולל הרחבת יכולות דיגום ומעבדות ובניית יכולות מתקדמות. כחלק מההיערכות לגלי תחלואה עתידיים, נבנו מדרגות הפעלה לכלל המערכות הרלוונטיות למענה, כולל דיגום ומעבדות, סטנדרטים לרכש ואחזקה. מבחינת בדיקות PCR, בשיא הגל בוצעו למעלה מ-180,000 בדיקות יומיות ב-SLA של 24 שעות והופעלו כ-819 עמדות לבדיקות בפריסה ארצית. סך הכול בוצעו למעלה מ-8.3 מיליון בדיקות במהלך גל האומיקרון. בדיקות מהירות, כחלק מהתמודדות עם היקפי התחלואה הגדולים והדרישה לביצוע בדיקות בהיקפים נרחבים, נבנו והורחבו גם יכולות בדיקות האנטיגן כחלופה וכמכפיל כוח לבדיקות ה-PCR. על מנת לאפשר לתלמידים ולתלמידות במערכת החינוך להמשיך ולשמור על שגרת לימודים תקינה וכדי לשמור על בריאותם הנפשית, מדיניות הפעלת מערכת החינוך גם היא שונתה לחלוטין והותאמה לאורך כל תקופת ניהול המגפה, כולל מתן התייחסות מיוחדת להפעלתה, ניטור והערכת מגמות התחלואה, הוגשו מתווים, כמו מגן חינוך, הכיתה הירוקה בבתי הספר היסודיים ובגני הילדים ומתווה בודקים ולומדים, שסייעו להקטין את כמות הבידודים. גם בהשוואה בין-לאומית, חבר הכנסת פרוש, מבחינת מספר הנפטרים, מדינת ישראל בתקופת גל האומיקרון הייתה במקום טוב ביחס למדינות מערב אירופה. מתחת לישראל בתמותה ישנן מדינות,

שבדיה, אירלנד והולנד.

מדיניות ממשלת השינוי דגלה לאורך כל הדרך לשמור על בריאות הציבור, תוך איזון עם שאר האספקטים של חיים נורמטיביים וחיים לצד הקורונה, והוכחנו שאפשר גם אחרת. גם בעתיד, בתקווה שלא נידרש לכך, אנחנו נראה את האיזון בין שמירה והגנה על בריאות הציבור לבין שמירה והגנה על שאר הסקטורים במשק. צריך להבין שבריאות הציבור מכילה עוד פרמטרים מעבר לפרמטר של הידבקות בזן האומיקרון או מחלה כזו או אחרת. יש הרבה דברים שהם מעבר לכך, בעיקר בהיבט של שמירת מערכת החינוך פתוחה. לפיכך, חבריי, אבקש מחברי הכנסת להתנגד להצעה. תודה רבה לשר פורר. אנחנו נעבור להצבעה.

בעד?

אתה בעד, אז בעד, שלושה, נגד, ארבעה, ההצעה לא התקבלה.

להצעות דחופות לסדר-היום בנושא: האם הממשלה תחליט על נסיגה מחומש?

מי שמציג את ההצעה, חבר הכנסת שלמה קרעי, לא נמצא, נכון? חברת הכנסת אורית מלכה סטרוק, בבקשה, שלוש דקות. מי משיב להצעה? עודד, אתה משיב? אדוני היושב-ראש, מי משיב להצעה? אוקיי, אז אני מחכה קודם שתבדוק את זה ורק אחר כך אני מתחילה.

תתחיל לפני שנדע מי משיב, תבדוק רגע מי משיב. אני בודק,

אומנם אני צריך להיות עכשיו לחוץ, כי אני בסך הכול רק מתחיל בתור יושב-ראש. איפה אדוני השר? תכף נבדוק מי משיב על ההצעה לסדר-היום. תגיד, זאת פעם ראשונה שלך? לא, פעם שנייה. פעם שנייה זה לא כמו פעם ראשונה. יש לנו שר ויש לנו סגן שר. את רוצה בכל זאת להתחיל? אני אוסיף לך דקה, אם את רוצה.

אני רוצה לדעת מי משיב לי, כי זה נפקא מינה למה שאני הולכת להגיד. הממשלה רשאית להחליט מי משיב לך, אז בזמן שחברת הכנסת סטרוק תציג את ההצעה, כלל לא תהיה תשובת ממשלה? זה בסדר לא להשיב?

לא חייבת להשיב.

חברת הכנסת סטרוק, יש לרשותך שלוש דקות, בבקשה. אני אגיד לך את האמת, אדוני היושב-ראש, זה מה שתיארתי לעצמי, זה בדיוק מה שתיארתי לעצמי שיקרה, שהממשלה תברח ולא תרצה בשום פנים ואופן להשיב על הצעה לסדר-היום שהשאלה שלה היא אם הממשלה מתכננת לסגת מחומש. אגיד לך את האמת, ידידי השר פורר, מאז הרצח של יהודה דימנטמן, השם ייקום דמו, אני מנסה כמעט בכל שבוע להעלות את ההצעה הזאת לסדר-היום, רק בשביל דבר אחד: כדי לשמוע את עמדת הממשלה לגבי חומש. ובאופן שיטתי, בכל שבוע הקואליציה מונעת ומנטרלת את האפשרות להעלות את הנושא לסדר-היום. שבוע אחרי שבוע אחרי שבוע אחרי שבוע הממשלה עושה הכול כדי שלא תצטרך לומר לציבור ולבית הזה מה היא מתכוונת לעשות בחומש. זה סוד כמוס לחמור ולסוס, אבל הממשלה הזו הבטיחה, עם הקמתה היא הבטיחה לציבור שזו תהיה ממשלת סטטוס קוו: לא יהיו נסיגות וגם לא תוחל ריבונות, כך אמרו ראשיה. אז ריבונות ברור שאין לנו. אם תהיה נסיגה בחומש, אז יהיו נסיגות, כי בחומש חיה ופועלת במשך יותר מ-15 שנים ישיבה, ויש בה נוכחות קבועה של יהודים, וזה נמצא וכתוב אפילו בספרי התדריכים של צבא ההגנה לישראל. ואם עכשיו הישיבה הזו תקופל משם, זאת אומרת שהממשלה הזאת היא ממשלה שמבצעת נסיגות ביהודה ושומרון, ואם היא תקופל משם אחרי הרצח של יהודה דימטמן, השם ייקום דמו, זה אומר שהיא גם נותנת פרס לטרור, זה מה שזה אומר. אבל הממשלה שותקת, היא בורחת, אין אף אחד שמשיב כאן. אני שואלת והציבור שואל, ואין תשובה. אין תשובה. אני רוצה להגיד לכם שעם ישראל בינתיים מצביע ברגליים. בעקבות המעצרים המזעזעים של הבוקר הזה, שבמסגרתם פלשו לתוך בתים של אנשים וערכו להם חיפושים בארונות על כלום, על שום דבר, על עבירות, שגם לא נעברו, אבל גם אם היו נעברות, אלה עבירות שבשבילן מזמינים לחקירה, לא מבצעים מעצרים ובטח לא מחפשים השתתפות בהתפרעות בין התחתונים לגרביים בתוך ארון הבגדים,

אז הציבור בתגובה לזה הצביע ברגליים, וברגעים אלה שאנחנו יושבים פה ומשתעממים, יש למעלה מ-1,000 איש שרוקדים ושרים ושמחים בחומש ומקיימים שם מסיבת ראש חודש, ובראשם הרב יהושע שפירא, ראש ישיבת רמת גן. קודם לכן היה שם הרב שמואל אליהו, רב העיר של צפת. עם ישראל מצביע ברגליים בעד חומש, מצביע ברגליים. העם הזה רוצה לדעת מה הממשלה שלו הולכת לעשות, והממשלה, לא רק שהיא שותקת, היא בורחת. היא בורחת.

סגן השר ברח, אין תשובה, אנחנו לא יודעים מה הולך לקרות שם. אני מודיעה פה מעל לבמה הזו, שאנחנו לא נניח ולא נשתוק. אנחנו נביא את הנושא הזה פעם אחר פעם לסדר-היום של הכנסת, כי העם שבחר והצביע, ויש לו רוב עצום בבית הזה, לא רק בעד שלא יעקרו את הישיבה מחומש, יש רוב עצום בבית הזה, רוב של 73 אצבעות, בעד להחזיר את היישוב חומש למקומו. ולא רק את היישוב חומש, את כל היישובים הישראליים שנעקרו בתוכנית ההתנתקות של שרון. איך אני יודעת את זה? כי הבית הזה הצביע בעד החוק לתיקון תוכנית ההתנתקות, הצביע ברוב של 73 אצבעות. אז הבית הזה לא ישתוק ולא ינוח עד שהוא יקבל תשובה ברורה מממשלת ישראל על התוכניות שלה בנוגע לחומש. לא נסכים עם ההשתקה, לא נסכים עם הבריחה.

תודה רבה לחברת הכנסת סטרוק. חבר הכנסת מאיר פרוש, לא נוכח. חבר הכנסת אחמד טיבי, בבקשה. אתה הצטרפת בנשיאות?

שלוש דקות, אדוני, בבקשה. מכובדי היושב-ראש, (אומר בערבית: חברי חבר הכנסת אוסאמה סעדי,) חברי הכנסת וחברות הכנסת, הצטרפתי להצעה הזאת היא בשל הפשע הנורא המתרחש בהתנחלות הקרויה חומש, שבמקור וכיום ותמיד תהיה בורקה, ג'בל אל-כביבאת. כבר ב-2013 בג"ץ פסק שהאדמה שייכת לבעליה הפלסטינים,

מאז שלטונות הכיבוש לא כיבדו ולא יישמו את ההחלטה הזאת, ומתנחלים ממשיכים להיות נוכחים שם בצורות שונות, לאחרונה בצורת ישיבה של מתנחלים, והתושבים הפלסטינים, הבעלים, לא יכולים להגיע לאדמותיהם. בכל פעם שהם מנסים, הם נדחים על ידי הצבא או נפגעים ומותקפים על ידי המתנחלים באזור. לאחרונה שמעתי שיש מעצרים של כמה מתפרעים כאלה. גם ביישובים שכנים של בורקה התושבים נפגעים, תחת עינם הפקוחה והתומכת של חיילי הצבא. אנחנו ברשימה המשותפת היינו גם בבורקה וגם בביתא וג'בל סבייח. גם שם מוקמת איזו התנחלות אלימה, שהמתנחלים קוראים לה אביתר, אבל היא ג'בל סבייח וביתא. אנחנו עומדים לצד האנשים האלה. אלה האדמות שלהם. ההתנחלויות, על פי החוק הבין-לאומי, הן הפרה בוטה של החוק הבין-לאומי, הן מהוות פשע מלחמה. גם בביתא נהרגו תשעה שהידים פלסטינים שהגנו על אדמתם. (חוזר על דבריו בערבית.) אני מעריך מאוד כל מי שמגן על אדמתו הנגזלת ומצדיע לו. ונמשיך לעמוד לצד תושבי בורקה, תושבי ביתא ושאר התושבים הפלסטינים, העומדים כל יום תחת

ואלימות מצד המתנחלים בתמיכת הצבא.

תודה רבה, חבר הכנסת טיבי. אפשר דעה נוספת? כן, בבקשה, חברת הכנסת לסקי. ממש בקצרה. הכותרת של ההצעה לסדר-היום היא "האם הממשלה תחליט על נסיגה מחומש?" הדברים חייבים להיאמר, הממשלה, ולא הממשלה הזאת, ואפילו לא הקודמת, אלא ממשלת ימין על מלא ב-2005, עם חוק ההתנתקות, החליטה שיש לסגת מחומש. כל מי שנמצא היום בחומש עובר עבירה פלילית על פי חוק ההתנתקות, כלומר במקום לבוא ולהגיד: למה מחליטים ככה וככה, השאלה היא למה לא מפנים את הישיבה משם, למה לא מעמידים לדין על חוק ההתנתקות את כל אותם אנשים שמפנים והם חוזרים לשם, מפנים והם חוזרים לשם, כבר למעלה מ-15 שנה, הכול בניגוד לחוק.

תודה רבה לחברת הכנסת גבי לסקי. אוסמה, בבקשה. אדוני היושב-ראש, בשבוע שעבר ביקרתי עם חבריי מהרשימה המשותפת בכפר בורקה. נפגשנו עם נציגי התושבים ועם ראש המועצה בכפר ובכפרים סמוכים, ואנחנו עומדים לצידם, כמו שאמר חברי חבר הכנסת אחמד טיבי. יש פסק דין של בית המשפט העליון, שקבע לחייב את הצבא להחזיר את הקרקעות ואת ג'בל אל-כביבאת לבעלים הפלסטינים. פנינו לשר הביטחון, ואנחנו מתכננים הפגנה עם התושבים על מנת להגיע לג'בל אל-כביבאת. יש להחזיר את המקרקעין ואת ג'בל אל-כביבאת לבעלים הפלסטינים, ולכן אני מבקש לסלק את ההצעה הזאת מסדר-היום. תודה רבה לחבר הכנסת סעדי. מה תרצי לעשות עם ההצעה, בבקשה?

לא שומע. בתיאום עם חבר הכנסת אורבך, רצינו להעביר את זה לוועדת הכנסת.

מאחר שהממשלה בחרה לא להשיב להצעה הזאת, אז אנחנו, את רוצה להעביר לוועדת הכנסת?

אז אני מעלה את זה להצבעה. להסיר.

אתה מבקש להסיר, והיא, להעלות לוועדה. אז אנחנו נעלה את זה להצבעה. מי שרוצה להעביר את זה לוועדת הכנסת, יצביע בעד. מי שלא רוצה, יצביע נגד. הצבעה.

ההצעה להעביר את

בעד, שלושה, נגד ארבעה. ההצעה לא התקבלה. אנחנו עוברים להצעות דחופות לסדר-היום בנושא: מחיר הדלק יטפס מחר בחצות, ולמעשה זה כבר טיפס, כי אנחנו היום ב-3 במרץ, ל-7.05 שקלים לליטר, שיא של שמונה שנים,

חבר הכנסת ינון אזולאי, מיוזמי ההצעה, בבקשה. לרשותך שלוש דקות, אדוני. יש שר שמשיב על העניין? תכף נוודא את זה. השר פורר ישיב להצעה הזאת?

התשובה היא כן. אם השר משיב, השר פורר, אני כבר מראש אתנצל, כי יש ועדת כספים שאני אחר כך ארוץ אליה. יהיה פה מי שישמע את התשובה.

שלוש דקות, אדוני. ינון אזולאי (ש"ס): תודה רבה לך, אדוני היושב-ראש, וגם ברכות. תודה רבה, ינון.

אנחנו מקווים שתתנהג בהגינות, כמו שאתה יודע לעשות, גם מהמקום הזה.

אני אוסיף לך עשר שניות על הברכה. לא, עזוב.

אני צריך לקצץ, פעם שנייה, לא. זו פעם ראשונה שאני איתו פה, אז אני מאחל בהצלחה. אני חייב להגיד. בפעם הראשונה זה היה בהסתייגויות. אז זו בעצם הפעם הראשונה שאני חש את ההצבעות, השעונים.

בבקשה.

כשרואים את מחירי הדלק בישראל, מחיר ליטר דלק מגיע היום ל-7.05 שקלים, וזה כמעט המחיר היקר בעולם. יש אולי שלוש מדינות שהן קצת יותר יקרות, אבל מכל המדינות עכשיו, מכל המדינות כולן, זה המחיר היקר ביותר בעולם. אנחנו יודעים שרק לפני כחודש מחירי הדלק עלו, ושוב אנחנו רואים את העלייה הזאת. כשאנחנו באים ומבקשים, אנחנו לא מבקשים משהו מיוחד שאי-אפשר לעשות אותו. אנחנו מבקשים להוריד את המס על הבלו. רק כדי להבין: בשנת 2020, מדינת ישראל הכניסה ממס הבלו וממע"מ, אני לא רוצה להגיד שזה רק ממס הבלו, ולכן אני אומר שזה משניהם, אבל לפי דעתי זה רק ממס הבלו, 21.5 מיליארד שקל,

שנת קורונה. היום אנחנו באים ואומרים שב-2021 ודאי הכניסו יותר, ובוודאי שעכשיו, ב-2022, יכניסו יותר, ולכן אין שום סיבה שאזרחי ישראל ימשיכו לשלם יותר כשהמרכיב של הדלק במחיר ליטר דלק, 62% זה רק מס, עוד 8% זה השינוע שלו, התקורה שלו. לכן אני אומר, בואו, 62% מספיקים למדינת ישראל בשביל להרוויח. ואם נוריד מזה 34 אגורות שהיינו צריכים עכשיו להעלות ולא היינו מעלים אותן, אז על כל 10 אגורות זה בערך 350 מיליון לשנה. אז היו מורידים מ-21.5 מיליארד שקל את אותו מיליארד או מיליארד ו-50, לא היה קורה כלום אם היינו עושים זאת למען עם ישראל, במיוחד בזמן שיוקר המחיה חוגג פה. אתם יכולים להגיד לי שבכל מקום הכול עולה,

אבל מחירי הדלק מזנקים פה ללא שום הצדקה. ההצדקה היחידה היא שמדינת ישראל רוצה להכניס לעצמה עוד כסף מהמיסים. ב-2012, ממשלת נתניהו הורידה 15 אגורות. הגיע הזמן שגם הממשלה הזאת תוריד את ה-34 אגורות האלה לפחות, על מנת לתת קצת מרווח נשימה לאזרחי מדינת ישראל.

אדוני השר, קודם אולי לא שמעת אותי. אני חייב לרוץ לוועדת כספים.

תודה רבה לחבר הכנסת אזולאי.

אם זו אותה תשובה שליברמן נתן,

אני מוותר עליה. אדוני השר, שמת לב שזה שמונה שנים, לא כל הזמנים. כי אנחנו יודעים שהיו זמנים שבהם הדלק כבר היה מעל 8 שקלים. לא זה, זה מה שאני אומר. שמונה שנים, לא כל הזמנים. לכן ב-2012 הורידו. לא, שבוע.

חוץ מזה, אתם באתם לשנות. חבר הכנסת

כשזה מגיע בתוך המכלול, זה יכול לעשות שבר אמיתי ומשבר אמיתי בהתפרצות של עליית מחירים. אנחנו נמצאים גם עכשיו כבר בהתפרצות ובשיא

במחירי הדלק זה גרם לשביתות וזה גרם למחאות. אנחנו יודעים שזה במיוחד משתלב בעליית המחירים הכללית ויש לזה משמעות. אז דווקא בעיתוי הזה, ואני מבין שלא כולם, גם בקואליציה, מסכימים לזה שהעלו את המחירים בהשוואה מלאה,

מה שזה עלה, במקום לספוג את זה הפעם, לדחות את עליית המחירים. זה גם

מדובר בעלייה עולמית שלמדינת ישראל אין כל יכולת השפעה עליה. באשר לדברים שאמרת, חבר הכנסת מקלב, אני חייב לומר שבהקשר של יוקר המחיה

גם של הכלים החד-פעמיים. יש יוקר מחיה שעולה בצורה ברורה ביותר במדינה, ואנחנו רואים שהתוכנית שהצגתם לא עונה על הצרכים. לכן אני מבקש לקיים דיון בוועדת הכלכלה בנושא. תודה רבה לחבר הכנסת סעדי. מקלב, מה תרצה, אדוני? מה אתה רוצה לעשות עם ההצעה שלך?

כלכלה?

אמרת כלכלה, לא כספים.

אם יש הסכמה, אז פשוט נעביר את ההצעה הזאת לוועדת הכספים ללא הצבעה. אוקיי, אני חייב הצבעה.

אז מי שבעד הוא בעד להעביר את ההצעה הדחופה לסדר-היום בנושא: מחיר הדלק יטפס ל-7.05 שקלים לליטר לוועדת הכספים. נא להצביע.

בעד, שלושה, אין מתנגדים. ההצעה תועבר לוועדת הכספים. אנחנו עוברים להצעות דחופה לסדר-היום בנושא: פגיעה אפשרית בפקודת החמץ בצה"ל וביכולתם של חיילים דתיים ומסורתיים לשרת,

אני רואה שלא נמצא חבר הכנסת משה ארבל, אז נעבור ליוזם הבא, חבר הכנסת אבי מעוז. בבקשה, אדוני. מי שמשיב להצעה הזו זה סגן שר הביטחון אלון שוסטר,

הינה, חסכתי לך שאלה. אדוני, שלוש דקות, בבקשה. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. ברכות. תודה רבה. אני אמשיך לקבל ברכות עד שכל ה-120 ח"כים יעלו בהצעות ואז נעבור לפעילות הרגילה. אני לא יודע אם ה-120 עוד יזכור שאתה חדש. האמת היא שהכנתי משהו כתוב, ובא לי, תגידו, לאן אתם מובילים את המדינה?

חמץ בפסח בצה"ל? זה מפרק את צה"ל. עזוב את החיילים הדתיים. החיילים הדתיים יסתדרו. הם לא יאכלו, פשוט.

איך אפשר? בית המשפט העליון נותן צו על תנאי שמורה לצה"ל ולשר הביטחון להסביר מדוע לא יתוחם האיסור על החמץ בבסיס צה"ל לאזורים מסוימים בלבד. אז ייכנס חמץ לצה"ל. לו אני הייתי חייל היום, אנחנו שירתנו פחות או יתר באותו גיל, מה, היה עולה בדעתנו שייכנס חמץ לצה"ל בפסח? התשובה היא כן.

בוודאי. כן?

אבל צה"ל במטבחים, בחדרי האוכל, אנחנו עבדנו בהכשרות המטבחים, עבדנו ימים. איך בכלל מתחילים עם הדבר הזה? איך בכלל בג"ץ, אילו עמותות הגישו את זה? הפורום החילוני? חידוש לחופש דת ושוויון? אלה עמותות שמאל פרוגרסיבי קיצוני, שנלחמות שנים בכל סממן יהודי במדינת ישראל, ומייצגות אחוז זעום מהציבור היהודי. אני אומר לך, סגן השר אלון, זה יפרק את צה"ל. יפרק את צה"ל. כשחיילים לא יכולים לבוא לחדר האוכל ולאכול שם בשקט, אני לא מדבר על מה שחיילים פרטיים מכניסים. אז הם מכניסים לאוהל, ואולי הם אוכלים.

אבל איך בכלל מתחילים? אתה יודע מה, אני באמת נבוך. לא יודע איך בכלל במדינה יהודית, במדינת ישראל, בצבא ההגנה לישראל, שאנחנו כולנו אוהבים אותו, יבואו החיילים, אני לא מדבר על החיילים הדתיים, עם ישראל, במקום להתגייס כולנו ולהגיד: רבותיי, יש מינימום שאותו שומרים בצבא, והמינימום הזה הוא דברים הכרחיים. זה דבר הכרחי. אתם יודעים שזה איסור, אתם יודעים שהחיילים לא אוכלים את זה. חיילים דתיים לא אוכלים את זה. רוב עם ישראל לא אוכל חמץ בפסח. מדוע אתם לא קמים, משרד הביטחון, ואומרים: רבותיי,

עם כל הכבוד, צה"ל ימשיך לשמור ולאפשר לחיילים דתיים ולכל הצבא לתפקד כמו צבא אחד. ואנחנו נשמור שלא ייכנס חמץ בפסח לצבא, כדי שנישאר צבא אחד, ולא יעלה על הדעת שיהיו חיילים שלא יכולים לאכול שבעה ימים בפסח.

אני רק מבקש לקיים על זה דיון, ואני אגיד לכם את האמת, אני נבוך שאני צריך להעלות את ההצעה הזאת. תתעשתו. זה יפלג את העם, יפלג את צה"ל. תודה רבה. תודה רבה לחבר הכנסת מעוז. לחבר הכנסת מקלב יש דעה נוספת, אם אני מבין נכון. בבקשה, אדוני. אתה מבין מאוד נכון, אדוני היושב-ראש. קודם תשובת ממשלה ואחר כך דעה נוספת. סגן השר, בבקשה. תודה רבה, היושב-ראש. חבריי וחברותיי, אני מוכרח לומר שהכותרת שהייתי שם לנושא הזה היא רוב מהומה על לא מאומה. אני לא כל כך יודע, חבר הכנסת מעוז, מה אתה רוצה מבג"ץ. בג"ץ עונה לעתירות.

והוא מבקש מצה"ל או ממשרד הביטחון להגיב למה לא יאפשרו כניסת חמץ במתחמים מסוימים. זה מה שהוא אומר. זה לא מה שצה"ל אומר או משרד הביטחון אומר. אני אעבור לכתובים. זה שנים נאסרה בפקודות הצבא,

שאם עוברים עליהן זאת עבירה, עבירת משמעת, עבירה צבאית, הכנסת חמץ לבסיסים במהלך חג הפסח, על מנת להבטיח את כשרות המזון המוגש לחיילים. יש, כמובן, אנשים, משגיחי כשרות, מפקדים, רס"רים, שתפקידם לוודא, בוודאי במטבחים, שההנחיות המתאימות נאכפות.

אין כל שינוי במדיניות בנושא. בשנת 2021, לאחר פסיקת בג"ץ ביחס להגבלות שהוטלו על הכנסת חמץ לבתי חולים, ועל רקע פנייה בעניין, נערכה בצה"ל בחינה בנושא, בין היתר באמצעות צוות פנימי שמונה לכך. בתום בחינה זו הוחלט לא לערוך שינוי בהוראות הנוהגות. כן הוחלט להבהיר למפקדי צה"ל כי ההוראות אינן דורשות ממפקדי הבסיסים, מהמפקדים, לערוך חיפוש יזום בחפציהם האישיים של חיילים לשם איתור חמץ, ואין לערוך חיפושים כאמור כחלק מההיערכות לחג. אבל החוק עצמו,

הפקודה הצה"לית ברורה לגמרי. אין לעשות את זה. מי שעושה את זה עובר על ההנחיות. הדברים פורטו בתגובת המדינה לעתירה שהוגשה לבג"ץ על החלטה זו של הצבא, שנדונה ממש בימים אלו. במסגרת התגובה הובהרו השיקולים שביסוד ההוראות האוסרות על הכנסת חמץ לבסיסי צה"ל בפסח. כן הובהר כי ההוראות הוצאו כדין ובסמכות, וכי גם לאחר בחינה מקיפה שנערכה בצה"ל, נמצא כי הן הכרחיות לשמירה על כשרות המזון המוגש לחיילי צה"ל בפסח, ואין מקום לשנותן. ביום 28 בפברואר, אתמול, שלשום, התקיים דיון בעתירה שעודנה תלויה ועומדת. תודה.

חבר הכנסת מקלב, בבקשה. יש לך דקה. רק שנייה, אני רוצה שגם סגן השר ישמע אותך. אדוני סגן השר. אדוני סגן השר, אני רוצה, בבקשה, להתייחס לדבריך,

אדוני סגן השר, אתה רוצה להשיב אחר כך לחבר הכנסת מקלב? בבקשה. אני חושב שגם בדבריו של חבר הכנסת אבי מעוז הכוונה הייתה השורה התחתונה. אנחנו לא מדברים עכשיו אם צה"ל יזם או מישהו אחר יזם. אבל בשורה התחתונה, במיוחד בחג הפסח, יש כוונה להבין מדוע צה"ל לא יקבע מתחמים מסוימים. חג הפסח הוא באמת חג שכלל ישראל חוגגים בו בליל הסדר, המצות. החג הבולט ביותר שנשאר בשורשים של העם היהודי, וגם זה חלק מהמצווה, להעביר מאב לבנו, מסב לנכדו.

הדבר הזה של פסח מורכב משני חלקים, מאכילת מצה מצד אחד, ומהאיסור על החמץ, שבל ייראה ובל יימצא. זאת לא רק השאלה של החייל, אם הוא עומד במצוות החג או לא. ההכשלה היא זה שרוצה, זה לא האחד שאוכל, ויש

מה אכפת לך מה השני עושה? עצם הכנסה של חמץ בפסח, כמו בבתי חולים, לא יכולה להיות גם במקומות ציבוריים. שלא יכשיל אותי, את החייל הדתי, ולא רק את הדתי, מי ששומר, ורובו של עם ישראל ואזרחי מדינת ישראל שומרים על חג הפסח.

האיסור צריך להיות הרבה יותר ממוקד והרבה יותר ברור, כשאתה שואל מדוע לא יקבעו מקומות, או אומר שבמקום הזה לא מכניסים חמץ, או שמכניסים למחצה, זה מכניסים לכולם. קשה, כמה קשה להכניס את הפסח, כמה קשה להוציא.

כשבתוך החג אנשים יסתובבו עם סוג של חמץ כזה או חמץ אחר. מי ששומר על זה לא יכול לשמור. אז הוא פוגע בזה ששומר, הוא לא רק בעצמו לא שומר. לכן, דיברנו על בתי החולים. בתי החולים וכמובן המשרדים הממשלתיים או הרבנות לא יכולים לתת הכשר למטבח בבית חולים כשאתה יודע שבצלחת שמביאים או עם האוכל שחוזר או בחדר אכלו חמץ. בפירור חמץ אתה הכשלת את מי ששומר על חג הפסח כהלכתו וכמצוותו.

תודה רבה לחבר הכנסת מקלב. סגן השר רוצה להשיב? לא. אז אני אשאל את חבר הכנסת מעוז, האם אתה מסתפק בתשובתו של סגן השר, או שאתה רוצה להעביר את הבקשה שלך לדיון בוועדה? אני מציע להעביר לחוץ וביטחון. נצביע על הבקשה להעביר את ההצעה הדחופה לסדר לוועדת חוץ וביטחון. מי שבעד להעביר את ההצעה, יצביע בעד, מי שמתנגד, יצביע נגד.

ההצעה להעביר את הנושא לוועדת החוץ

בעד, שניים, נגד, אחד, נמנע, אחד. ההצעה התקבלה והיא תועבר להמשך דיון בוועדת חוץ וביטחון. אנחנו עוברים להצעה לסדר-היום הבאה,

התמונה לא משקרת, שוב עימות בין שוטרים לנער מוגבל, והפעם בשבוע שעבר, בשכונת שמעון הצדיק. מי שיוזם את ההצעה, חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי,

אנחנו נוריד את ההצעה מסדר-היום, אין טעם להמשיך. נעבור לשאילתות רגילות לשר לביטחון הפנים. אתה תקריא את השאילתה? בסדר גמור. אחר כך נעבור לשאילתה שלך. בבקשה, אדוני. אתה רואה, צריך להיות אופטימי. אמרו לי שהשאילתה הזאת תהיה בבוקר. אני אמרתי, לא, ננסה. גם השר לא חשב. חשבנו להעביר את זה למושב

והינה, אנחנו עומדים פה ויכולים לשאול את השאילתה. הרווחנו. אז צריך להיות מאמין, ולדבוק באמת

אדוני השר, מזה כמה שנים יזמים מנסים לקדם חקלאות ירוקה על גגות. המיזם נתקע בגלל שהרשויות לא נותנות מכסות מים בהתאם לכמות התוצרת החקלאית, ובשל עלויות הארנונה והביורוקרטיה של תכנון ובנייה. שאילתה דומה בנושא נשלחה גם לשרת הפנים.

ברצוני לשאול: 1. מדוע המשרד לא יוזם מכסות מים מוזלות, בהתאם לצריכת מיזם החקלאות על הגגות? 2. מה עושה המשרד כדי לבטל ביורוקרטיות ולעודד חקלאות ירוקה על גגות? עודד ולעודד, זה הולך ביחד. תודה, חבר הכנסת מקלב. אני באמת מודה לך על העלאת הנושא הזה, ולא בפעם הראשונה. בהחלט, זה אחד הנושאים שניצבים אצלנו על סדר-היום. בשנה האחרונה בחן צוות מקצועי במשרד החקלאות גם את נושא החקלאות העירונית בכלל, בדגש על חקלאות על גגות בפרט.

כפי שציינת, שמחירי המים והארנונה מהווים חסם. אלה מצויים בסמכות משרדי הפנים והאנרגיה. הם אכן חסם שאנחנו חייבים לייצר לו איזשהו פתרון.

על מנת לקדם את התחום, אנחנו מתכננים בשנת 2022,

שבה התחלנו כבר לעבוד עם תקציב מדינה מאושר, כמה פעולות. אחת מהן היא עבודה משותפת של אגף יער ואילנות יחד עם הרשות לתכנון במשרד החקלאות ופנייה למשרדים הרלוונטיים על מנת לבחון אפשרויות לפתיחת חסם הקרקע ותשלומי הארנונה, כמו גם קידום חוק החקלאות, אשר מגדיר חקלאות מהי. קידום החוק הזה, שאני מקווה שנצליח לקדם במושב הבא, יקל מאוד על היכולת שלנו גם בהגדרות האלה, להכניס את הנושא הזה יותר לפעילות. בנוסף, במסגרת תוכניות העבודה של סמנכ"לית מחקר פיתוח וחדשנות, והמדענית הראשית במשרד החקלאות, הוגשה הצעה לתוכנית לגיבוש מדיניות המשרד בנושא,

תוכנית פיילוט ליזמים בנושא חקלאות עירונית, כלכלית יצרנית. התוכנית תגובש בשיתוף יחידות המשרד השונות, אגף יער ואילנות, הרשות לתכנון ופיתוח הכפר, החטיבה למחקר ואסטרטגיה, שירותי הדרכה והמקצוע ומינהלת ההשקעות והמימון בחקלאות. על בסיס תוצאות הפיילוט, בכוונתי להוציא נוהל תמיכה המשכי לקידום התחום. אני בהחלט חושב שיש פה ערך מוסף חשוב, גם חינוכי, גם קהילתי, וגם פתרון לזמינות של תוצרת חקלאית טרייה, קרובה, זולה יותר ונגישה יותר לאוכלוסיות מכל הגוונים והשכבות שיש לנו בחברה.

קודם כול, תודה, אדוני השר.

רוצה לציין, לעודד אתכם על המשך הפעילות. אני רואה שנכנסתם עמוק לתוך העניין, ואני מקווה שגם יהיו תוצאות. אני יודע שאתם תלויים גם במשרדים אחרים, אבל אתם משרד שמוביל. אני חושב שאתם עושים פעולה חשובה מאוד, ויש בה עוד יתרון, עוד כמה יתרונות. אני רוצה להגיד, כדי שאנשים יבינו, שאנחנו לא מדברים על צריכת מים יתרה. הפוך: אנחנו מדברים על חיסכון במים.

צריך להגיע לתעריפי מים של חקלאות, עם כל המשמעויות. אבל יש כאן, בנושא האנרגיה, כשאנחנו מדברים על חקלאות על גגות במבני תעשייה, לפי מחקרים שנעשו ולפי נתונים שיש, זה חוסך 30% מהאנרגיה. זה גם יותר בריא וגם יותר כשר, אני אומר את זה בגלוי, מכיוון שהאפשרות להתמודד עם תולעים,

מה שנלווה לכך, כשזה נמצא על הגג בצורה מכוסה, זו החממה הכי משופרת והכי טובה שיש. וצריך לדעת גם את הדבר האחרון, בנושא הזה יש גם טכנולוגיה של רובוטיקה ועוד דברים מתקדמים. אנחנו יכולים לעשות מזה ענף יצוא של מדינת ישראל, כמו בעוד דברים חקלאיים שבהם מדינת ישראל באמת השפיעה,

הפיתוחים שלה עשו מהפכים, וגם בנושא הזה יכולים להיות מהפכים גדולים מאוד. שמעתי שבמיוחד בבתים גבוהים כיום, איפה שיש ניהול

התוספת הזאת, כשאפשר לעשות את זה על הגג, יכולה בסך הכול לתחזק, לעזור בהוצאות, ולתת, כמו שאתה אומר, סחורה טרייה ובריאה לתושבים ולאזרחים.

חד-משמעית, אדוני. אני אוסיף, כשמדברים על חקלאות על גגות, זה לא רק על גגות. זה גם על קירות. יש כבר במדינת ישראל לא מעט פיתוחים שבהם הגידול הוא ממש על כל הקירות. יש אפילו מבנים כאלה, ואתה יכול לראות. היתרון האנרגטי מדהים.

באמת יפה. אפשר לראות, אגב, בגן הבוטני.

יש גם כנסת ירוקה פה אצלנו. במוזיאון המדע וגם בגן הבוטני יש ממש עבודה שעושים שם.

אני ממליץ למי שזמנו פנוי, אחרי ההצבעות בבוקר, אפשר ללכת. אתה מתכוון לשעה שיש לנו בין הימים הארוכים והלילות הארוכים. בהחלט, אני באמת חושב, חבר הכנסת מקלב, א. אני רואה שאתה מתמיד בנושא הזה,

כשאנחנו דנים.

אנחנו דוחפים אותו. זאת פעם ראשונה, ואני ביקשתי להקצות לזה תקציבים הפעם, גם בקולות הקוראים שלנו, לקדם את זה, בין אם זה באמצעות הגינות הקהילתיות או נושאים אחרים. לצערי, זה לוקח זמן. אני מקווה שיהיה לנו מספיק זמן בשביל לדחוף את זה לרמה, שזה כבר יהפוך להיות משהו שרץ, ונראה אותו בהרבה מאוד מקומות. בהחלט, הכיוון הזה הוא הכיוון. הוא הכיוון שנמצא אצלנו ב-vision. תודה, אדוני. תודה רבה, אדוני השר. אנחנו נעבור לשאילתה הבאה, אבל חבר הכנסת סמי אבו שחאדה לא נמצא. אז אנחנו נעבור, רגע, בואו נראה מי נמצא. חברת הכנסת תומא סלימאן, אינה נוכחת. אוסאמה סעדי היה באולם? יכול להיות שהוא יצא. אם הוא בפרסה, תקראו לו. חברת הכנסת אורית מלכה סטרוק נמצאת? אינה נוכחת.

אני כאן. אתה כאן? אז הינה, אני חוזר אליך. בבקשה, חבר הכנסת סעדי. אני רק אקריא את השאילתה שלך: תג מחיר בכפר קאסם. בבקשה, אדוני. כבר סבאח אל-ח'יר, בוקר טוב,

כבוד סגן השר. יש כאלה שקמים בשעה הזאת, בשעה 01:30, אז אפשר להגיד בוקר טוב. מי שמחלק עיתונים כבר קם בשעה כזאת.

חשוב לציין שכבר כמעט יומיים רצוף אנחנו בלי שינה. כבוד השר, השאילתה הוגשה ונשלחה ב-14 בפברואר בשנה זו. אלמונים ניקבו הלילה, זה ביום 7 בפברואר 2022, צמיגים של עשרות כלי רכב וריססו כתובות גזעניות על הקירות בכפר קאסם. זו אינה הפעם הראשונה שקבוצות תג מחיר מבצעות מעשים גזעניים כאלה, ומטילות אימה על תושבי כפר קאסם ויישובים ערביים נוספים. ברצוני לשאול:

2. מדוע המשטרה אינה שמה קץ לפעילותן של קבוצות תג מחיר, ומכריזה עליהם כארגוני טרור? תודה. האירוע היה ב-6 בפברואר. 30 כלי רכב נפגעו בפעולה הזאת, והתיק עבר לחקירה בימ"ר. מ-21 בפברואר יש עצור בפרשה הזאת. הפרשה עדיין בחקירה, אבל יש עצור שם

בשנה החולפת בדקנו עוד כעשרה אירועים, בתוכם היו שישה חשודים והיה גם כתב אישום בעקבות האירועים האלה. אני הייתי בכפר קאסם גם בגלל זה, ולא רק בגלל זה, גם בתחנה שם. מערכת היחסים מאוד מאוד טובה. למרות האירוע הקשה הדברים במקרה הזה

זה לגבי התשובה הספציפית הזאת. לגבי האירוע האחרון, שהיה ב-6 בפברואר, יש עצור ונחכה לראות מה יהיו תוצאות החקירה או כתב אישום או מה שלא יהיה. לגבי ההכרזה, למעשה מיוני 2013 הקבינט הסמיך את שר הביטחון להכריז עם פעילות תג מחיר כהתאחדות בלתי מותרת. אתה שואל אותי, זה יכול להספיק לצורך הטיפול בעניין הזה, וכך גם נעשה. נעשה טיפול עמוק מאוד בסוגיה הזאת באופן כללי, בטח ביישוב כמו כפר קאסם, שבלב מדינת ישראל. צריך לא רק לגנות, צריך להרתיע, צריך לתפוס, צריך להעמיד לדין את העבריינים האלה, ואין מילה אחרת להגיד על העניין. אני מקווה שבסיפור הזה הנושא הזה ימוצה בחקירה. תודה, כבוד סגן השר. חשוב מאד לשמוע שהמשטרה באמת

בפעם הזאת חשוד במעשה. אני יכול להגיד לך, ואתה גם יודע, שהפעולות האלה היו אתמול גם בכפרים בשטחים הכבושים. בתוך המדינה אני הייתי עד בבית חנינא, בבית צפאפא, בג'לג'וליה, בג'יסר א-זרקא, ביישובים בגליל.

לא מדובר בתופעה ספורדית או חד-פעמית, אלא בשיטת פעולה של הקבוצה, שמכנה את עצמה תג מחיר. לכן, אני חושב, בהצטברות כל האירועים שממשיכים ועובדים, פועלים ומבצעים את פעולות השנאה הזאת, מנקבים צמיגים, הורסים רכבים וגם כותבים כתובות גזעניות, באמת הגיע הזמן שהמדינה תכין את התיק, ואני מקווה שהם יוכרזו ארגון טרור בהקדם האפשרי. חבר הכנסת אוסאמה, רק משפט אחד. אני מבטיח לך שבנושאים האלה של פעולות על רקע שנאה,

אירועים מן הסוג הזה, יש מיקוד. גם אני באופן אישי שם על זה עין

לא כמי שחוקר את זה אלא לראות שהדברים יתקדמו. יש משמעות להרתעה כנגד העבריינים האלה, וצריך לקרוא לזה בשם, עבריינים. תודה רבה לסגן השר וגם לחבר הכנסת אוסאמה סעדי. חברת הכנסת סטרוק, אינה נוכחת, חברת הכנסת גלית דיסטל אטבריאן, אינה נוכחת, חברת הכנסת מיכל וולדיגר, אינה נוכחת, חברת הכנסת קטי קטרין שטרית, אינה נוכחת, חבר הכנסת אחמד טיבי, אינו נוכח. ברשותך,

אני רוצה להגיד משהו שיהיה רשום לפרוטוקול. ההתנהלות הזאת, אני אומר עוד פעם שחלק מהאנשים פנו אליי במהלך הערב. ביום כזה, שהמליאה מתחילה בשעה 11:00, התקנון קובע שאם לא, צריך למחוק את העניין הזה. לפחות המינימום של הנימוס. אם חבריי היו שואלים את השאלות האלה, הכנתי תשובות. אני אגיד מדוע אני אומר את זה. אני הייתי חבר פה באופוזיציה, וכשפניתי באופוזיציה בשאילתות או בדברים אחרים לממשלה, בכל פעם מחדש הייתי נתקל בתשובות, לפעמים תשובות לא מקצועיות שלא בודקים אותן לעומק.

אם אי פעם אני אהיה במקום אחר, שצריך לתת את התשובות, אני אתן את התשובות לחבריי, לא משנה מאיזו זווית פוליטית הם. זה הרבה יותר ממאכזב, וזה סוג של זלזול,

אני לא לוקח שום דבר באופן אישי. כל מי שלא הגיע לפה, נמחק מבחינתי. נמחק במובן הטכני. אני חושב שכן, גם כבוד הכנסת בעניין. אנחנו נמצאים בשעה 01:40 לפנות בוקר. אני מעז לומר שאני לא פחות עסוק מחלק מאלה ששאלו את השאלות.

כי דווקא היו לי תשובות טובות על שאלות מאוד טובות שנשאלו. היה חשוב שאולי גם הציבור ישמע אותן, ולא רק קטעי עיתונים.

על מנת לא לעשות הכללה, יש כאלה מחברי הכנסת שאכן, אומנם באיחור, אבל ניגשו ושאלו את השאלות האלה. אני חושב שהדבר הזה, ראוי שיעלה גם בנשיאות, בדיונים שיש כאן,

אני חושב שזה לא מכובד ולא מכבד.

תודה רבה לסגן השר. אני ארשה לעצמי להשיב.

טענותיך ברורות והתחושות ברורות, אבל עצם העובדה שהשבת לחבר הכנסת אוסאמה סעדי כבר מצדיקה את השאילתה בשעה כזאת, ב-01:30. אם אף אחד לא היה משיב ומגיש, אז היינו מדברים, אבל מספיק שלפחות לאחד השבת, וכבר היה שווה לבוא ולהשיב על השאילתה. שווה תמיד להשיב לאוסאמה סעדי, גם כשהוא פונה בשאילתה או סתם בשיחת חולין. הרבה דברים שמעתי, דיברתי והשבתי. כן, כן, ברור לגמרי. התחושה ברורה. אבל עדיין, אני מתעקש על העניין.

אני אומר בעדינות המתבקשת, זאת חוצפה ברמה הגבוהה ביותר. אני מבקש שהדבר הזה יעלה לנשיאות, כי אני חושב שגם זמני יקר לא פחות מזמנם.

בישיבת הנשיאות הקרובה, שמתקיימת בימי שני, בהחלט נעלה את הסוגיה הזאת. אני חייב להגיד לך, אדוני סגן השר, שהסוגיה הזאת עולה כי הרבה ח"כים שרוצים להגיש הצעות לסדר-היום ולהגיש שאילתות מבינים שבגלל עומס ובגלל שכולנו עוברים את החוויה הזאת, הצעות לסדר-היום יידחו לשעות הקטנות של הלילה.

חלק מהם מעדיפים בכל זאת להשאיר את זה על סדר-היום, אולי בתקווה שתהיה הסכמה, ואז נוכל להגיע.

כידוע לך, לא היו הסכמות עד השעות הקטנות של הלילה, וכך אנחנו סיימנו בשעה 01:45 רק את השאילתה שלך.

לאור מה שאמרת, אני מבקש שזה יעלה,

מקובל. אמרתי לך. אני מתחייב. אנחנו נעלה את זה בישיבת הנשיאות הקרובה, שתתקיים ביום שני הבא. אם כן, רבותיי, אנחנו סיימנו עם שאילתות רגילות. נעבור לקריאה ראשונה, הצעת חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (תיקון מס' 21) (היעזרות בחיית שירות), התשפ"ב 2022, של חברי הכנסת מוסי רז,

רייטן מרום ואופיר סופר, כ/886, פ/1023/24, פ/2620/24, פ/2597/24. מי שיציג את הצעת החוק הוא חבר הכנסת מוסי רז. בבקשה, אדוני. רק שנייה, תן לי לתת לך עשר דקות, שתוכל להציג. אני לא אנצל את כולן. אם תעשה את זה בפחות, אני בטוח שכולנו רק נשמח,

רק שנייה,

מציג את הרשימה לפני שאדוני ממשיך?

אדוני. חברות וחברי הכנסת, תיקון מס' 21 לחוק שוויון זכויות אנשים עם מוגבלות (היעזרות בחיית שירות), שהגישה חברת הכנסת אפרת רייטן מרום. אתה לא צריך לנצל את כל, לא, לא, ממש לא.

חבר הכנסת אופיר סופר ואני, ההצעה שלי, לפחות, מבוססת על הצעות של חבריי חבר הכנסת לשעבר אילן גילאון והשרה היום תמר זנדברג. ההצעה אוסרת אפליה על מי שנעזר בכלב נחייה או בחיית שירות אחרת. כבר היום בחקיקה זה ישנו, למקרה של לקויי ראייה, אבל החוק החדש ירחיב את הנושא הזה. היה לנו דיון בוועדה, הופיעו אנשים עם חיות השירות, ראינו כמה הן תורמות להשתלבות שלהם בחברה, וכמה עלולים להפלות את האנשים. לעיתים זה קורה בגלל השימוש בהן. אני רוצה להודות ליושבת-ראש הוועדה חברת הכנסת אפרת רייטן מרום על הדיון הענייני, המהיר והתמציתי. ולכם, אשמח שנאשר את ההצעה היום בקריאה ראשונה, כדי שבקרוב תעבור בקריאה שנייה ושלישית, ותהפוך לחוק בישראל.

תודה רבה. להצעת החוק הזאת הוגשו בקשות דיבור, ונעבור אחד-אחד. חברת הכנסת רייטן מרום, מוותרת, נכון? חבר הכנסת אופיר סופר, אינו נוכח, חבר הכנסת אמיר אוחנה, אינו נוכח, חבר הכנסת מוסי רז, הרגע הצגת את החוק, חבר הכנסת סמי אבו שחאדה,

חבר הכנסת אוסאמה סעדי.

פה ואתה רוצה?

נאמר פה כבר שהמסך שנמצא בפרסה הוא ב-delay,

בבקשה, חבר הכנסת אופיר סופר, שלוש דקות

אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, קודם כול,

העיר אותי חבר הכנסת מוסי רז ממרצ כך שאני אגיע להצבעה. נהייתי מצליף סיעת הליכוד. לא שמעתי מה אתה אומר, אני עדיין חצי בחלום. אני אומר שאנחנו מתחילים עכשיו פריימריז בציונות הדתית, מפקד וכאלה, אז יכול להיות שעכשיו איבדתי כמה קולות.

נעשה את זה קצר. הצעת החוק הזאת היא חשובה מאוד בעיניי כיוון שהיא מסייעת לאנשים רבים שזקוקים לכלבי השירות. אני פגשתי את זה דרך הסיפור של נפגעי פוסט-טראומה בעקבות לחימה, ומבחינתי זה חלק ממסע ארוך שאנחנו צריכים לדאוג לקצר אותו, לטפל בפצועי צה"ל ובנפגעי הפוסט-טראומה. אני רוצה גם להודות ליושבת-ראש ועדת העבודה והרווחה, שעושה רבות בכלל בתחום הזה, בכלל, עושה עבודה מצוינת, ובתחום הזה ספציפית. בעצם היא מובילה את החוק הזה ואני שמח להיות שותף לחוק.

האמת היא שלפעמים אפשר לעשות דברים טובים ביחד, קצת קשה לראות את זה במהלך היום, ואולי אנחנו יכולים לעשות יותר. לצערי בגלל המצב הפוליטי המורכב אנחנו מפספסים רבות, אבל אין ספק שזה חשוב לחיילי צה"ל, חשוב ללוחמי צה"ל, אלו שנפגעו. אני אומר את זה ברקע של ראש חודש אדר הקרב ובא, וקיבלתי לא מעט פניות השבוע על העניין של הזהירות ביחס לפיצוצים, ביחס לנפצים, עם כל נפגעי הפוסט-טראומה. ואנחנו צריכים לפעמים לזכור שכולם צריכים להרגיש בנוח בכל מקום. הסוגיה הזאת של לאפשר לאנשים להגיע יחד עם כלבי השירות שלהם לכל מקום ולפעול ולעשות מקסימום, מה שנקרא, לנסות לעשות את החיים כמה שיותר שלמים עד כמה שניתן, היא מאוד מאוד חשובה. אני רוצה להודות לכם על ההצבעה, תודה רבה. תודה רבה לחבר הכנסת אופיר סופר. אנחנו ממשיכים ברשימת הדוברים: חבר הכנסת עופר כסיף, אינו נוכח, חבר הכנסת ינון אזולאי, אינו נוכח, חבר הכנסת אורי מקלב,

חבר הכנסת יעקב אשר, אינו נוכח, חבר הכנסת אוריאל בוסו, אינו נוכח, חבר הכנסת דסטה גדי יברקן, אינו נוכח, חבר הכנסת אלכס קושניר, אינו נוכח, חבר הכנסת דוד אמסלם,

חבר הכנסת ישראל כץ, אינו נוכח, חבר הכנסת יצחק פינדרוס, אינו נוכח, חבר הכנסת משה גפני,

חברת הכנסת גלית דיסטל אטבריאן, אינה נוכחת, חבר הכנסת חיים ביטון, אינו נוכח, חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ' אינו נוכח, חבר הכנסת יואב גלנט, אינו נוכח, חבר הכנסת אבי מעוז, אינו נוכח, חבר הכנסת פטין מולא,

חבר הכנסת אלי אבידר, אינו נוכח, חברת הכנסת מיכל שיר סגמן, אינה נוכחת, חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן, אינה נוכחת, חברת הכנסת לימור מגן תלם,

חבר הכנסת דוד ביטן, אינו נוכח, חבר הכנסת אחמד טיבי, אינו נוכח, חברת הכנסת אורית מלכה סטרוק, אינה נוכחת, חבר הכנסת אופיר כץ, אינו נוכח, חברת הכנסת מיכל וולדיגר, אינה נוכחת, חבר הכנסת

אינו נוכח, חבר הכנסת ישראל אייכלר,

אינו נוכח, חברת הכנסת מירי מרים רגב אינה נוכחת, חבר הכנסת איימן עודה, אינו נוכח, חבר הכנסת משה אבוטבול, אינו נוכח, חבר הכנסת איתמר בן גביר,

חבר הכנסת עמיחי שיקלי, אינו נוכח, חבר הכנסת אופיר אקוניס, אינו נוכח, חבר הכנסת יעקב ליצמן,

חבר הכנסת שלמה קרעי,

חברת הכנסת קטי קטרין שטרית, אינה נוכחת, חבר הכנסת יעקב מרגי,

חברת הכנסת אורלי לוי אבקסיס, אינה נוכחת, חבר הכנסת יואב בן צור,

חבר הכנסת ולדימיר בליאק, מוותר, חבר הכנסת יוסף טייב, אינו נוכח, חבר הכנסת משה ארבל, אינו נוכח, חברת הכנסת מירב בן ארי, אינה נוכחת, חברת הכנסת גילה גמליאל, אינה נוכחת, חברת הכנסת קרן ברק,

חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי. לפיכך, תמה רשימת הדוברים. אנחנו נעבור להצבעה,

ההצעה להעביר את הצעת חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (תיקון מס' 21) (היעזרות בחיית שירות),

לוועדת העבודה והרווחה נתקבלה. אנחנו נוסיף אותך אם לא תספיק. אם כן, בעד, שישה, אין מתנגדים, הצעת חוק

אנחנו עוברים להצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסת (מס' 260) (נקודות זיכוי לעולה), התשפ"ב 2022, של חברי הכנסת ולדימיר בליאק ואלכס קושניר. מי שיציג את הצעת החוק, חבר הכנסת ולדימיר בליאק, בבקשה, אדוני. לרשותך עשר דקות,

כמו הדובר הקודם, כולנו תקווה שלא תשתמש בכל הזמן הזה. בבקשה, אדוני. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. זאת הפעם הראשונה שאני על הדוכן ואתה מנהל את הישיבה. ישבתי עכשיו ונזכרתי שלפני, כמה, חמש, שש שנים, כשהיית מזמין אותי לתוכנית שלך בטלוויזיה, לא אתה ולא אני חשבנו שנהיה במעמד הזה. אתה מנהל את ישיבת הכנסת ואני חבר כנסת על הדוכן ב-02:00.

תכננו לעשות משהו אחר בשעה 02:00. לחלוטין לא תיארנו לעצמנו. אז אני רוצה להציג את הצעת החוק לתיקון פקודת מס הכנסה,

זיכוי לעולה. אני מאוד שמח שהחוק הזה עולה היום לאור האירועים האחרונים במזרח אירופה וההיערכות שלנו כמדינת ישראל לגל עלייה אפשרי, גם מאוקראינה וגם מהמדינות הסמוכות. בהחלט הטבות מס זה אחד הכלים לעידוד עלייה ועזרה לעולים הפוטנציאליים. בהצעת החוק אנחנו עושים בעצם מהפכה בשיטת נקודות הזיכוי. ההצעה הזאת באה מהשטח, מהניסיון, כאשר ראינו שהמנגנון הקיים בעצם לא ממצה את הפוטנציאל של ההטבות. בתיקון אנחנו גם מאריכים את תקופת ההטבות מ-42 חודשים אחרי העלייה ל-54 חודשים, וגם משנים את שיטת נקודות הזיכוי על ידי כך שאנחנו בעצם מעלים את אחוז המיצוי מ-30% עולים שמנצלים את ההטבה היום ל-70% שינצלו את זה אחרי אישור הצעת החוק. אני קורא לחברי הכנסת לאשר את ההצעה בקריאה ראשונה, בתקווה שנוכל לקדם

לקריאות הבאות.

תודה רבה, חבר הכנסת ולדימיר בליאק. להצעה הזו הוגשה רשימת דוברים. חבר הכנסת קושניר, אינו נוכח,

אמיר אוחנה,

אינו נוכח, איימן עודה,

יצחק פינדרוס, אינו נוכח, אוסאמה סעדי,

ישראל אייכלר,

גלית דיסטל אטבריאן, אינה נוכחת, יואב בן צור,

משה ארבל, אינו נוכח,

ישראל כץ,

יוסף טייב,

רות וסרמן לנדה, אינה נוכחת,

משה גפני,

מיכל וולדיגר, אינה נוכחת,

אינו נוכח, אחמד טיבי אינו נוכח, דוד אמסלם,

עאידה תומא סלימאן, אינה נוכחת, סמי אבו שחאדה,

ינון אזולאי, אינו נוכח, יואב גלנט, אינו נוכח, אבי מעוז, אינו נוכח, משה אבוטבול,

מיכאל מלכיאלי,

לימור מגן תלם, אינה נוכחת, מיכל שיר סגמן,

יעקב ליצמן, אינו נוכח, עופר כסיף, אינו נוכח, דסטה גדי יברקן, אינו נוכח, אופיר אקוניס,

אופיר סופר, מוותר או שאינו באולם? אינו נוכח. חזר לישון. חזר לישון, בסדר, נקנא בו. אז אופיר סופר,

אוריאל בוסו, אינו נוכח,

דוד ביטן,

היה באולם? לא, אינו נוכח, שלמה קרעי,

אינו נוכח,

אינו נוכח,

פטין מולא,

אורית מלכה סטרוק,

מירי מרים רגב, אינה נוכחת, איתמר בן גביר,

אורלי לוי אבקסיס,

בן ארי, אינה נוכחת, גילה גמליאל אינה נוכחת. אם כן רבותיי, אנחנו נעבור להצבעה. בבקשה, מצביעים. אני לא מצביע כי אני מקוזז. ההצעה להעביר את הצעת חוק

אם כן, בעד, ארבעה, אין מתנגדים, הצעת החוק התקבלה בקריאה ראשונה ותועבר לדיון בוועדת הכספים. אנחנו עוברים לחוק הבא בקריאה ראשונה: הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 231) (דמי ביטוח מופחתים לסטודנטים), התשפ"ב 2022, של חברי הכנסת אחמד טיבי, עאידה תומא סלימאן, אימאן ח'טיב יאסין, יבגני סובה, ג'ידא רינאוי זועבי, קרן ברק, חוה אתי עטייה ומירי מרים רגב. מי שיציג את ההצעה הוא חבר הכנסת אוסאמה סעדי, במקום אחמד טיבי. לא, אני גם. אה, אתה גם מציע? בהחלט.

תודה. אדוני היושב-ראש, בהצלחה בתפקיד.

רואים שאתה כבר כמו סגן יושב-ראש ותיק. לפי קצב ההקראה, אתה, לפי הקצב. אני מתכבד, בשעה 02:00, להציג אחת מהצעת החוק החברתיות והצודקות, שחתומות עליה כמעט כל הסיעות שמיוצגות בכנסת. אני הגשתי את הצעת החוק הזאת ביחד עם חברי חבר הכנסת אחמד טיבי. הצטרפו והגישו גם הצעות חוק זהות, דומות, ומיזגנו את זה בוועדת העבודה והרווחה בראשות חברתי אפרת רייטן, וכל הכבוד לך על הדיונים ועל המאמצים להעביר את החוק בקריאה טרומית, ואנחנו היום מצביעים על זה בקריאה ראשונה. חברות הכנסת חברתי עאידה תומא סלימאן וחברתי אימאן ח'טיב יאסין, כבוד היושב-ראש יבגני סובה, ג'ידא רינאוי זועבי, קרן ברק, חוה אתי עטייה ומרים רגב ומירי רגב, רואים באמת שיש ייצוג כמעט של כל הסיעות, וזה מעיד על החשיבות ועל תמימות הדעים עד כמה חשובה ההצעה הזו.

בקיצור, מדברת על השוואת דמי הביטוח הלאומי שמשלם סטודנט שלומד בחו"ל לדמי הביטוח הלאומי שמשלם סטודנט שלומד באוניברסיטה בתוך המדינה. אם אנחנו מדברים במספרים, אז סטודנט שלומד באוניברסיטאות בארץ משלם 125 שקלים לחודש, וסטודנט שלומד בחו"ל, באחת מהאוניברסיטאות בחו"ל, זה גם כולל את כל המדינות באירופה, בארצות הברית, אבל גם אוניברסיטאות בירדן, בתחומי הרשות הפלסטינית, משלם היום 175 שקלים. זאת אומרת, יש הפרש של 50 שקלים. במקור ההצעות היו לבטל את דמי הביטוח הלאומי שמשלם סטודנט שלומד בחו"ל, כי למעשה הוא לא מקבל שירותים, לא שירותי בריאות, כי הרכיב הזה מורכב גם מביטוח לאומי וגם משירותי בריאות, וסטודנט שלומד בחו"ל לא מקבל שירותי בריאות כי הוא נמצא בחו"ל. נהפוך הוא, בהרבה מהמקרים יש לו ביטוח בריאות בחו"ל ואז יש עלויות נוספות. מכיוון שיש עלויות תקציביות לחוק הזה,

אנחנו הגענו להסכמה גם עם משרד האוצר במסגרת הדיונים על התקציב. חברי חבר הכנסת אחמד טיבי, שחבר בוועדת הכספים, הגיע לסיכום עם משרד האוצר על מימון החוק הזה בסכום של 24 מיליון שקל, 12 מיליון שקל כל שנה. החוק שאנחנו מביאים היום הוא להוראת שעה לשנתיים, אבל אני מקווה שהחוק הזה יהיה הוראת קבע,

זה חוק חברתי, חוק צודק, ואנחנו רוצים להפחית, נכון שזה 50 שקלים, אבל אם זה 50 שקלים כפול 12 חודשים זה יוצא 600 שקל, אם אנחנו מדברים על חמש שנות לימוד, שש, אז מדובר על אלפי שקלים לכל משפחה, וזה חיסכון למשפחות האלה. אני מבקש באמת להודות ליושבת-ראש ועדת העבודה, למנהלת, ליועצת המשפטית נועה בן שבת, למנכ"ל הביטוח הלאומי מאיר שפיגלר, שבאמת עזר לנו המון, ולנציגי הביטוח הלאומי שהגיעו לוועדה, וקיימנו הרבה ישיבות עד שהגענו להסכמה, וגם לנציגי האוצר. ברשותכם, רק כמה מילים בערבית: (אומר דברים בשפה הערבית, להלן תרגומם: הבוקר, בשעה 02:00, בוקר יום חמישי, יש בשורה לאלפי הסטודנטים ולמשפחותיהם, אלה הלומדים באוניברסיטאות בחו"ל, באוניברסיטאות באירופה או באוניברסיטאות בירדן או בכל האוניברסיטאות הפלסטיניות ברשות הלאומית הפלסטינית. אנו כרגע מצביעים בקריאה ראשונה, לאחר שעבר, על חוק שהגשתי עם עמיתי ד"ר אחמד טיבי על הפחתת דמי הביטוח הלאומי וביטוח בריאות לסטודנטים שלומדים בחו"ל מ-175 ש"ח ל-125 ש"ח. יש הנחה בסך 50 ש"ח לחודש

דסטה גדי יברקן,

אלכס קושניר,

דוד אמסלם,

ישראל כץ, אינו נוכח, יצחק פינדרוס,

גלית דיסטל אטבריאן, אינה נוכחת, חיים ביטון,

בצלאל סמוטריץ,

יואב גלנט, אינו נוכח, אבי מעוז, אינו נוכח, פטין מולא, אינו נוכח, אלי אבידר, אינו נוכח, אופיר סופר, אינו נוכח, מיכל שיר סגמן, אינה נוכחת, עאידה תומא

בבקשה. לפני שאת מתחילה, אני חושב שגם יושב-ראש הכנסת פעם התייחס לדבר הזה. אם מישהו נרשם לדיבור ולא מגיע, אז הוא בהחלט מוזמן לפנות למזכירת הכנסת ובכך להסיר את שמו מרשימת הדוברים. לא שמפריע לי להקריא את השמות, פשוט זה גם יותר נכון, לא משמיעים את השם של חבר הכנסת ואומרים שאינו נוכח. כך שאני חוזר, מי שיודע שהוא לא ידבר, פשוט ייגש למזכירת הכנסת ובכך יסיר את שמו מרשימת הדוברים. השרה נמצאת, אז אפשר להמשיך. בבקשה, חברת הכנסת גבי לסקי. תודה רבה. כבוד היושב-ראש. אני מברכת אותך. פעם ראשונה שאני על הדוכן, שנייה, בטעות לחצתי פה. אנחנו נצא, אין פה שום הצבעה. אני צריכה לציין את חבריי. את יכולה להמשיך, אני אדליק לך מייד את השעון. בבקשה, יש לך עשר דקות, בתקווה שלא תשתמשי בכל הזמן הזה בשעה 02:10. זהו, לא לדאוג. כבוד יושב-ראש הכנסת, חברות וחברי הכנסת, כבוד השרה, תרשה לי עוד פעם באופן רשמי לברך אותך על התפקיד.

אני שמחה להציג פה את הצעת חוק כבילת עצורים ואסירים (חובת יידוע) (תיקוני חקיקה), שבעצם יזמו חבר הכנסת משה ארבל וחבר הכנסת ינון אזולאי ואני הצטרפתי אליהם. זו גם הצעת החוק הראשונה שלי לקריאה ראשונה, אז זה מרגש. גם מפה אני רוצה להודות ליו"ר הוועדה לביטחון הפנים חברת הכנסת מירב בן ארי, שקידמה את הצעת החוק בצורה מעוררת השראה, בצורה מהירה, גם קיימה דיונים על הנושא באופן כללי ולא רק על הצעת החוק, ואנחנו עוד נעשה תיקונים בעניין הזה. בקצרה, מדובר בהצעת חוק מאוד חשובה, שעושה שינוי משמעותי עם עצורים, חשודים ונאשמים אשר מגיעים לבית המשפט, כאשר בדרך כלל הנוהג עד היום היה שכאשר עצור מגיע לבית המשפט הוא מגיע כבול באזיקים,

רגליים או אחד מהם. מדובר במעמד משפיל. אנחנו חייבות לזכור שבעצם מדובר באנשים שלא הורשעו בדבר. לפעמים הם משתחררים ממש משם, וזה עניין שפוגע בכבוד האדם. אנחנו בהצעת החוק שלנו בעצם משנים את ברירת המחדל. כאשר העצור נמצא כבול במקום, בעצם היום, לשופט תהיה חובה לפנות לשוטר, לשב"ס, המלווים את העצור, לשאול מדוע הוא כבול. אם אין הדבר עומד בתנאים הקבועים בחוק אז חייבים להסיר ממנו את האזיקים.

אנחנו חייבים לזכור, חלק גדול מהעצורים אזוקים ברגליים, כך שגם השופט לא יכול לראות, אבל גם הדבר הזה הוא דבר משפיל, פוגע בהליך, פוגע בהגינות, יש לזה משמעויות רבות. ובעצם, כשאנחנו משנים את ברירת המחדל זה לא רק באקראי אלא חובה לפנות ולברר אם באמת הכבילה עומדת בתנאים. אם הדבר לא עומד בתנאים, תהיה חובה לשחרר אותו באופן מיידי. אני מקווה שנצליח לעשות את השינוי הזה, התרבותי, החברתי, בצורה מהירה, ונגיע למצב שכמה שיותר עצורים וחשודים יגיעו לבית המשפט כאשר הם לא כבולים. נבקש שתצביעו בעד הצעת החוק.

תודה רבה לחברת הכנסת לסקי. אם כן, אני אחכה שהיא תשוב למקום ונעבור להצבעה. להצעת חוק זו לא הוגשו בקשות דיבור, ולכן, אנחנו לא נעבור על רשימת הדוברים, כי היא פשוט לא קיימת. הצבעה, בבקשה. נא להצביע.

חוק כבילת עצורים ואסירים (חובת יידוע)

התשפ"ב 2022, לוועדה לביטחון הפנים נתקבלה.

הצעת החוק התקבלה בקריאה הראשונה וחוזרת לדיון בוועדה לביטחון הפנים.

צ'רנוביל (תיקון מס' 2) (הגדלת המענק השנתי), התשפ"ב 2022, של חבר כנסת יבגני סובה וקבוצת חברי הכנסת. מי שתציג את הצעת החוק היא חברת הכנסת אפרת רייטן מרום. עד שחברת הכנסת רייטן מרום תגיע אני אגיד שתי מילים. אפילו עשר. אפילו עשר.

וכמובן גם ליושבת-ראש ועדת הרווחה, על כך שאנחנו הצלחנו להכין את הצעת החוק הזו. כמובן שאני גם רוצה להודות לשר האוצר אביגדור ליברמן. כשהצגתי את החוק הזה בקריאה טרומית, וגם אצלך בוועדה, דיברתי רבות לא רק על אנשים, אלא גם דיברתי על כך שהנושא הזה של התמודדות עם התוצאות של המחלות והתוצאה של הקרינה שהם נחשפו, רוב הישראלים בעצם נחשפו לדבר הזה כשהייתה הסדרה של HBO לפני שנתיים, על האסון של צ'רנוביל. והדבר הכי מעניין בסיפור הזה הוא שרוב האנשים שעברו את זה פשוט סירבו לראות את הסדרה, בשביל לא לחזור לטראומה שהייתה להם לפני 35 שנה. אז אני שמח שיחד אנחנו נקדם את הצעת החוק הזו.

אז תודה רבה לך, אדוני יושב-ראש הכנסת. חבריי חברי הכנסת, האמת שצר לי שזו אני, שאתה יושב פה עכשיו. את לא יכולה להחליף אותי פה,

חבר הכנסת טיבי כבר לא נמצא. כן, רציתי להחליף אותך במקום לשנייה אחת. כי באמת אני יודעת כמה החוק הזה חשוב לך באופן אישי, זה חשוב לאנשים בעיקר. אבל ראיתי אותך בוועדה כשהגעת וייצגת את המקרה וייצגת את

הגיעו לשם אנשים שבעצמם חוו את הקושי ועד היום יש להם בעיות בריאותיות חמורות, שעוד לא יודעים בדיוק גם כמה הן עמוקות, הבעיות האלה. גם שמעתי שזה עובר אולי לילדים שלהם, כך שבאמת מדובר בהחלט בהצעת חוק חשובה, טובה ונכונה, ואני ממש מברכת אותך על כך שהמשכת.

אז אני באמת מציגה את הצעת חוק המסייעים לנטרול תוצאות אסון צ'רנוביל (תיקון מס' 2) (הגדלת המענק השנתי), התשפ"ב 2022. כאמור, דברי ההסבר של החוק הזה מדברים על כך שהאסון שאירע ב-26 באפריל 1986 בשטחה של ברית המועצות לשעבר הוא אחד מהאסונות הגרעיניים הקשים ביותר בתולדות האנושות. אנשים שעבדו בנטרול תוצאות האסון, המנטרלים, ראויים לתודה, הוקרה וסיוע. בזכות הגיבורים האלה השלכות האסון צומצמו במידה ניכרת וארצות רבות, ובכללן ישראל, ניצלו מזיהום רדיואקטיבי קשה. בשנת 2001 נחקק חוק המסייעים לנטרול תוצאות אסון צ'רנוביל. החוק קובע כי מנטרל זכאי למענק שנתי וכן לכמה זכויות כמפורט בחוק, בתחום הבריאות, הדיור ועוד.

בבואם לממש את זכאותם בתחום הדיור הם נתקלים בסירוב של חברות הביטוח כשהם מבקשים לרכוש פוליסת ביטוח חיים לשם קבלת הלוואת הדיור, ולפיכך מוצע לתקן את סעיף 8 לחוק ולחייב את חברות הביטוח לבטח את המנטרלים בביטוח חיים למטרת הלוואה לדיור, בכפוף לתקנות שיתקין שר העלייה והקליטה. ההסדר המוצע דומה להסדר הקבוע בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות. סעיף 9 לחוק קובע כי המנטרל זכאי למענק שנתי בסכום של 4,775 שקלים חדשים. בהצעת החוק הזו מוצע להגדיל את המענק השנתי האמור לסכום של 7,000 שקלים חדשים, וכמובן שזה כדי להודות ולהוקיר את גבורתם.

בהתאם למצב כיום סכום המענק השנתי האמור נלקח בחשבון לצורך קביעת זכאותו של המנטרל לקצבת הבטחת הכנסה מהביטוח לאומי, כך שלמעשה בחודש שבו המנטרל מקבל את המענק השנתי הוא אינו זכאי לקצבת הבטחת הכנסה, וחישוב זה מנוגד לתכלית החוק וכו'. אני חושבת, שוב, שאנחנו נקדם את החוק הזה. אני מבקשת מחבריי להצביע בעד, נעביר את החוק בקריאה הזו, ונקדם במושב הבא. תודה רבה לכם. תודה רבה, חברת הכנסת אפרת רייטן מרום. אני רק אוסיף שבמסגרת הכנת החוק הזה בוועדה שלך, שאת אמונה עליה ואת יושבת-ראש הוועדה, אנחנו גם קיבלנו התחייבות ממשרד הקליטה, שבו יש ענף שמטפל בנפגעי אסון צ'רנוביל, לקבל מהם למעשה הסבר מפורט ומדויק מה נעשה עם החוק המקורי, שכמו שציינת חוקק לפני 20 שנה. ואכן, אנחנו נמשיך להכין את זה לקריאה שנייה ושלישית. אם כן, רבותיי, אנחנו עוברים להצבעה. אה, סליחה, להצעת החוק הזאת הוגשו בקשות דיבור. נעבור אחד-אחד: חבר הכנסת יעקב אשר,

אלכס קושניר,

יצחק פינדרוס,

אוסאמה סעדי, לא נמצא, אינו נוכח, ישראל אייכלר,

גלית דיסטל אטבריאן,

יוסף טייב,

אינו נוכח,

משה גפני,

מיכל וולדיגר,

קטי קטרין שטרית, אינה נוכחת, שמחה רוטמן, אינו נוכח,

עאידה תומא סלימאן,

סמי אבו שחאדה,

ינון אזולאי, אינו נוכח, יואב גלנט, אינו נוכח, אבי מעוז,

מיכאל מלכיאלי,

לימור מגן תלם,

מיכל שיר סגמן,

עופר כסיף, אינו נוכח, דסטה גדי יברקן, אינו נוכח,

אופיר סופר, אינו נוכח, אוריאל בוסו,

דוד ביטן, אינו נוכח,

שלמה קרעי,

חיים ביטון, אינו נוכח, בצלאל סמוטריץ' אינו נוכח,

פטין מולא, אינו נוכח, אלי אבידר, אינו נוכח, אורית מלכה סטרוק,

אינו נוכח, מירי מרים רגב,

משה אבוטבול,

איתמר בן גביר, אינו נוכח, אורלי לוי אבקסיס,

ולדימיר בליאק,

מירב בן ארי, אינה נוכחת, וגילה גמליאל, אינה נוכחת. בכך הסתיימה רשימת הדוברים, ואנחנו, רבותיי, נעבור להצבעה. בבקשה.

להעביר את הצעת חוק המסייעים לנטרול תוצאות אסון צ'רנוביל (תיקון מס' 2) (הגדלת המענק השנתי), התשפ"ב 2022, לוועדת העבודה והרווחה נתקבלה. בעד, ארבעה,

אני מודיע שהצעת החוק הזאת התקבלה בקריאה ראשונה ותחזור לדיון בוועדת העבודה והרווחה.

על עובדים (חשיפת עבירות ופגיעה בטוהר המידות או במינהל התקין) (תיקון מס' 4) (הארכת תקופת ההתיישנות), התשפ"ב 2022, בקריאה ראשונה, של חברת הכנסת נירה שפק. בבקשה. מי שתציג את הצעת החוק היא חברת הכנסת נירה שפק, בבקשה. אני חושב שמי שלא צופה כרגע בערוץ 99, תתפלאו, יש עדיין כאלה שגם בשעה 02:30 צופים נאמנים של מליאת הכנסת אבל מי שלא צופה יקום בבוקר ויגלה שכמה דברים התקבלו בהמשך הלילה, והועברו להמשך, מספר רב. מספר רב של הצעות חוק התקבלו במהלך הלילה. חברת הכנסת נירה שפק, בבקשה, לרשותך עשר דקות. נמצה אותן עד תום.

לא, אנחנו מקווים שתעשי את זה מהר ככל שניתן. בבקשה. אני ממש שמחה.

גם אני מעבירה את הצעת החוק הראשונה שלי בקריאה ראשונה. אני שמחה שהצעת החוק נוגעת במתן מענה לחושפי שחיתות והגנה על חושפי שחיתויות. בעצם, מעבר למענה ספציפי זאת אמירה שהנושא של טוהר מידות הוא נושא שהוא בליבה שלנו. ואלה שמעיזים לעשות את זה, אנחנו נגן עליהם. החוק עוסק בשני נושאים: האחד, לאפשר להתלונן, או לבחון את הפגיעה בחושפי שחיתויות באמצעות מבקר המדינה, בכך שאנחנו עוצרים את הזמן של ההתיישנות, והחלק השני הוא לאפשר באמת להגיע לבתי דין לעבודה ולתבוע, היה ונמצא שהתעללו בחושפי שחיתויות,

ואני רוצה לומר תודה ליושבת-ראש הוועדה, גם החוק הזה היה אצל חברת הכנסת אפרת רייטן מרום, שנעשה, כולם היו בניי.

ואני חושבת שעשינו עבודה מצוינת בוועדה, בשיתוף ציבור. אני מאמינה שלא רק שעזרנו לחושפי שחיתויות, גם הבאנו להרתעה. אלה שחושבים לעשות את זה יחשבו פעמיים לפני. נמשיך לוועדה לקריאה שנייה ושלישית, כדי להביא את החוק כמה שיותר מהר. תודה רבה. תודה רבה לחברת הכנסת נירה שפק. להצעת חוק זו הוגשה רשימת הדוברים: חבר הכנסת יעקב אשר, אינו נוכח, אמיר אוחנה,

אלכס קושניר,

איימן עודה,

יצחק פינדרוס, אינו נוכח, אוסאמה סעדי, אינו נוכח, ישראל אייכלר,

גלית דיסטל אטבריאן, אינה נוכחת, יואב בן צור,

יריב לוין, אינו נוכח,

רות וסרמן לנדה,

משה גפני,

מיכל וולדיגר, אינה נוכחת, קטי קטרין שטרית,

שמחה רוטמן,

אחמד טיבי,

דוד אמסלם,

עאידה תומא סלימאן,

סמי אבו שחאדה, אינו נוכח, ינון אזולאי, אינו נוכח, יואב, גלנט, אינו נוכח, אבי מעוז, אינו נוכח,

מיכאל מלכיאלי,

לימור מגן תלם,

מיכל שיר סגמן, אינה נוכחת, יעקב ליצמן, אינו נוכח,

דסטה גדי יברקן, אינו נוכח,

אופיר סופר, אינו נוכח,

יעקב מרגי, אינו נוכח,

שלמה קרעי,

בצלאל סמוטריץ' אינו נוכח, עמיחי שיקלי,

קרן ברק, אינה נוכחת, פטין מולא,

אורית מלכה סטרוק, אינה נוכחת,

מירי מרים רגב, אינה נוכחת, איתמר בן גביר, אינו נוכח, אורלי לוי אבקסיס, אינה נוכחת, ולדימיר בליאק, מוותר. מוותר או שאתה רוצה לדבר? בבקשה, ולדימיר בליאק. שלוש דקות לרשותך, בבקשה. כן, תודה רבה, אדוני היושב-ראש.

אני רוצה לברך את חברתי נירה שפק על העברת הצעת החוק החשובה הזאת. אני רוצה לתקן את עצמי

לחברי חבר הכנסת אלכס קושניר, השותף שלי להצעת חוק נקודות זיכוי לעולים, שכחתי, ואני מתקן את עצמי.

תודה רבה, חבר הכנסת ולדימיר בליאק.

מירב בן ארי,

גילה גמליאל, אינה נוכחת. ובכך תמה רשימת בקשות הדיבור. רבותיי, אנחנו עוברים להצבעה. בבקשה.

הגנה על עובדים (חשיפת עבירות ופגיעה בטוהר המידות או במינהל

(תיקון מס'

(הארכת תקופת ההתיישנות), התשפ"ב 2022, לוועדת העבודה והרווחה נתקבלה. בעד, חמישה, אפס מתנגדים. אני מודיע על כך שהצעת החוק התקבלה בקריאה ראשונה,

לדיון בוועדת העבודה והרווחה. רבותיי, אנחנו עוברים להצעת חוק בקריאה שנייה ושלישית, הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 230), התשפ"ב 2022. מי שתציג את הצעת החוק,

הינה, אפילו אין הגבלה. אז אני עוצר את השעון ומקווה שתוך שתי דקות תסיימי. זאת הצעת החוק האחרונה הערב, ואחרי זה כולם משוחררים? אז, אדוני יושב-ראש הכנסת, וחבריי, כל מי שנמצא כאן,

קודם כול, אני אגיד ממש בקצרה על הצעת החוק הזאת,

היא באמת באמת חשובה, והיא מתקנת עוול, פשוט עוול מיותר ומטופש. אני לא מבינה בכלל איך החוק הזה נחקק מלכתחילה, לקזז 30% מדמי האבטלה למי שהולך ועושה הכשרה בזמן האבטלה שלו.

ככה זה היה. הביטול של הקיזוז היה בהוראת שעה, ולשמחתי הרבה עשינו מאמץ, יחד עם מגישי החוק האחרים, חוה אתי עטייה, איתן גינזבורג, ניר אורבך, ולדימיר בליאק ואני, ותיקנו את הקיזוז הזה. לא יהיה יותר קיזוז. מי שנמצא בדמי אבטלה יקבל את דמי האבטלה, ויוכל ללכת לעשות הכשרה, להתקדם בחיים שלו בלי שיקוזז לו שקל אחד מדמי האבטלה, ולא כהוראת שעה מיותרת,

אלא כהוראת קבע. ככה זה צריך להיות. זה הדבר הראשון שאני רוצה להגיד, וכמובן שאני אשמח וארצה שחבריי יתמכו בזה. אני רוצה לומר עוד משהו אחד. זה באמת היה ערב שבו ישבתי והתרגשתי מכמות החקיקה שהצלחנו להעביר. קודם כול, במהלך היום הזה, נדמה לי שהיו יותר מ-20 חוקים, 22 חוקים, ומבחינת ועדת העבודה והרווחה, חמישה חוקים. באיזשהו שלב כבר התבלבלתי מרוב עייפות, כי אנחנו נמצאים פה כבר שלושה ימים רצוף. עם הצבעות שמיות. עם ההצבעות השמיות, והדרמות, והבכי, והקטטות, ועם כל מה שהיה פה. אני רוצה להגיד שההתרגשות שלי היא בעיקר כי הוועדה הזאת, ועדת העבודה והרווחה שקיבלתי לראשותי, עובדת בצורה הרמונית עם האופוזיציה,

לא הוצאנו ח"כ אחד בכל הישיבות שקיימתי מתחילת הדיונים, שהתחילו בקול תרועה ובלגן שלם, של התקציב, כמובן, וחוק ההסדרים, ואו-טו-טו מסיימים, בשבוע הבא. הכול נעשה בצורה כל כך עניינית,

כשכולנו פשוט התגייסנו כדי להעביר חוקים סוציאליים, טובים, חברתיים, זכויות עובדים, נכים, אנשים עם מוגבלויות, קשישים, ילדים.

זו ועדה פשוט יוצאת דופן, כמה היא חשובה ומרגשת. אז אני רוצה להודות לחבריי, לכל חברי ועדת העבודה והרווחה, שמשתפים פעולה בצורה פשוט יוצאת דופן, שנמשיך לעשות את זה גם בשבוע הבא, וכמובן אחרי הפגרה. תודה רבה לכם. תודה רבה לחברת הכנסת אפרת רייטן מרום. להצעת חוק זו לא הוגשו הסתייגויות, אך כן הוגשו בקשות רשות דיבור. חברי הכנסת יעקב מרגי, יואב בן צור, מיכאל מלכיאלי,

משה ארבל,

משה אבוטבול, אוריאל בוסו, יוסף טייב, משה גפני, יעקב ליצמן, אורי מקלב,

יעקב אשר, ישראל אייכלר ויצחק פינדרוס, אינם נוכחים באולם.

אנחנו נעבור להצבעה בקריאה שנייה כנוסח הוועדה. בבקשה להצביע.

בעד, ארבעה, אין מתנגדים. ההצעה הזאת התקבלה בקריאה שנייה. אנחנו נעבור להצבעה כנוסח הוועדה בקריאה שלישית. נא להצביע.

התשפ"ב 2022, נתקבל.